ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הצעות חוק לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/1535/25 וכלה בהצעת חוק פ/1769/25: הצעת חוק התפזרות

התשפ"ג 2023, מאת חברי הכנסת עודד

זה בדרך כלל ביום שני. לא, לא, כשיש אי-אמון אין. חבר הכנסת הרצנו, עשר דקות לרשותך, בבקשה. תודה רבה.

מחר נאומים בני דקה. עכשיו חבר הכנסת הרצנו. זכות הדיבור שלו.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתמול ממשלת הליכוד נתנה את המפתחות לחינוך תלמידי ישראל לאבי מעוז, לפוליטיקאי הכי הומופוב, הכי גזען, הכי מסוכן במדינה. נתניהו נכנע, והחל מאתמול אבי מעוז הוא זה שיקבע אילו מבין 8,000 תוכניות ההעשרה ייכנסו או לא ייכנסו לבתי הספר הממלכתיים. אתה יודע שזה לא נכון. זה מה שממשלת ישראל קיבלה אתמול, השר קיש. וה-53 מיליארד היו נכונים? המורה שלנו

אני חושב שכולנו נשמח לשמוע את תשובתו של השר קיש. ביום שיש פרסם עיתון הארץ שורה של הקלטות על הכוונות האמיתיות של מעוז, ושם הוא נתפס אומר, ואני מצטט: תראו, אני מקבל כלים ותקציבים ובאתי לעבוד. אנחנו ננקה את המערכות הציבוריות. מקבל תקציבים? אבי מעוז קיבל מנתניהו ומהליכוד שליטה על תוכניות בהיקף של 2.4 מיליארד שקלים, וזה בלי לספור עוד 150 מיליון שקלים שהוא קיבל להפעלת הרשות לחיזוק הזהות היהודית. ולגבי הניקיון, אבי מעוז מצהיר שיפעל לנקות את ישראל מהכרה במשפחות להט"ביות ומשירות נשים בצבא, כי לשיטתו תפקידה המרכזי של האישה הוא להוליד ילדים ולגדל משפחה. עם הכלים והתקציבים והתקנים שמעוז קיבל הוא יוכל לממן טיפולי המרה, כפי שהוא התחייב בעצמו במהלך קמפיין הבחירות, ולקדם תוכניות משיחיות הכוללות שנאת זרים והומופוביה. מעוז יוודא שישראל תהיה מדינה שומרת שבת בפרהסיה ויילחם עד חורמה בפרוגרס, כלומר, שאפשר לחיות כאן במדינת ישראל לצד מי שנראה או חושב אחרת מאיתנו. מה אמור להרגיש, שר החינוך קיש, אותו ילד בבאר שבע שעדיין נמצא בארון ושומע סגן שר במשרד ראש הממשלה אומר שצריך לשלוח ילדים עם נטיות הפוכות לטיפול פסיכולוגי? כשהוא שומע שרה בכירה שיושבת ממש כאן סביב שולחן הממשלה שסבורה שרופאים יכולים לסרב לתת לו טיפול רפואי מטעמים דתיים? או יושב-ראש ועדה חשובה בכנסת שטוען שבתי מלון יוכלו לסרב להכניס אותו בעתיד כשירצה לצאת לנופש עם משפחתו? מה אמורה להרגיש ילדה בקריית שמונה כשהיא יודעת שהשר שאחראי לתוכניות החינוך במדינת ישראל מתעב אותה? אדוני היושב-ראש, אתה אמרת בנאום הבחירה המרגש שלך, שריגש רבים, ובהם גם אותי, שהכנסת הזו, בראשות יושב-הראש הזה, לא תפגע בהם, לא תפגע באף משפחה, באף ילד. איך אתה מאפשר לדבר הזה לקרות? אתה אמרת שלא תאפשר פגיעה, אבל הפגיעה החלה, והיא קשה וחמורה. רק בשבוע שעבר, בתיכון במרכז הארץ,

העיר שבה אתה ואני מתגוררים, תלמידים ביקשו לקיים דיבייט על הוצאה להורג של הומואים ושל לסביות. שוחחתי עם אותו מורה שעמד בכיתה ושמע את התלמידים שלו מבקשים לקיים דיון על הוצאה להורג של הומואים ולסביות. הוא סיפר לי בבהלה שככל שהתלמידים דיברו, כך הוא זיהה ציטוטים של פוליטיקאים, עוד ציטוטים ועוד ציטוטים ועוד ציטוטים, רובם יושבים סביב שולחן הממשלה הזה. קל לטעות שחוק מתחיל להשפיע רק אחרי שעבר בשלוש קריאות ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. האמת היא שמספיק שנבחרי ציבור יסיתו ויפיצו פחד ושנאה, והקרקע לפשע השנאה הבא, לרצח הבא, תיווצר. והבוקר פורסמו בתאגיד השידור קלטות של השר בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, שבהן הוא מודה שהוא שוקל צעדים נגד קהילת הלהט"ב, והדבר אפשרי מבחינתו, כי הוא לא יינזק פוליטית. שר האוצר של מדינת ישראל שונא בני אדם רק בגלל מי שהם. הוא מנהל פוליטיקה של שנאה ושל פחד, עושה מאזני רווח והפסד מפגיעה בלהט"בים. אחד מהם יושב בכיסא הזה, עומד מעל הדוכן הזה. על הכוונת, אנחנו, חברות וחברי הקהילה הגאה. אבל מעל הכול, הפגיעה הכי מטרידה וקשה בקהילה הגאה היא בניסיון ההפיכה המשטרית, בחיסול הדמוקרטיה הישראלית. אם נתניהו ולוין יצליחו, תהיה בישראל רק רשות אחת, הממשלה, והיא תהיה כול-יכולה, בלי איזון, בלי מגבלות, ללא רסנים. הרשות השופטת תהיה כנועה ומסורסת, שופטיה נבחרים באופן מוחלט ומלא על ידי הממשלה. נחיה במדינה שבה לאזרח שמרגיש שעשו לו עוול אין כתובת לפנות אליה. שמעתי את נתניהו אומר שהוא קיבל מנדט לבצע את השינויים האלה. נתניהו משקר, כי הוא הסתיר את התוכניות שלו מהציבור, הסתיר, וכי לאף אחד אין מנדט לבטל את הדמוקרטיה הישראלית, גם לא לרוב חברי הכנסת, בטח לא לו, נאשם בפשעי שחיתות נגד מדינת ישראל. דגל שחור מתנוסס מעל לתוכנית הרס מערכת המשפט שאתם מובילים. היא פשוט לא לגיטימית. אין מדינה דמוקרטית אחת בעולם,

שבה לרוב נבחרי הציבור יש כוח בלתי מוגבל. נתניהו ולוין צועקים: שלטון הרוב, שלטון הרוב, אבל דמוקרטיה היא שלטון העם.

הכרעת הרוב היא תנאי הכרחי, אבל היא לא תנאי יחיד. העם מורכב גם מאנשים שהם לא חלק מקבוצות הרוב, ומי יגן עליהם? מי יגן על זכויות אדם? על חירויות הפרט?

נתניהו? אנחנו לא יכולים להתחתן במדינה שלנו, והבית הזה הצביע פעם אחרי פעם אחרי פעם נגד הזכות שלנו להקים משפחה, להפוך להורים במדינת ישראל, לא בפונדקאות ולא באימוץ, לא בשום דרך, וזה בלי להזכיר את האפליה נגדנו ברווחה ובבריאות ובדיור ובתעסוקה ובהגנה מפני אלימות. למה שנתיים לא עשיתם את זה? למה שנתיים לא עשיתם את זה? למה, כי מנסור עבאס לא הסכים? למה אתה צבוע? שנתיים הייתה לכם ממשלה.

חבר הכנסת אמסלם, בן זוגי ואני התחלנו הליך פונדקאות בישראל,

בן זוגי ואני מתחילים הליך פונדקאות בישראל הודות לבית המשפט העליון, שאתם מבקשים לבטל עכשיו. לא הבנתי, למה לא העברתם חוק פה?

שמעתי את נתניהו מבהיר שהוא לא ירשה אפליה או פגיעה בלהט"בים, ופחות משבוע לאחר מכן הוא חתם שחור על גבי לבן עם סמוטריץ' על הסכם קואליציוני שבו הוא התחייב לשנות את חוק איסור אפליה באופן כזה שיאפשר לבעלי העסקים להפלות אנשים מטעמים דתיים. אדוני היושב-ראש, יש לי דז'ה וו, כי גם ב-2018 נתניהו הבטיח שהוא לא יאפשר פגיעה בקהילה הגאה רגעים לפני שממשלת הליכוד בהנהגתו תיקנה את חוק הפונדקאות בצורה כזאת שרק הומואים וגברים יחידניים לא יוכלו להפוך להיות הורים בישראל. נתניהו שיקר שיתקן זאת ואז הורה לחתום על הסכמי אימוץ בין-לאומיים שבהם הוחרגו,

חברות וחברי הקהילה הגאה. למרבה הצער, נתניהו של היום חלש וסחיט פי כמה וכמה מנתניהו של 2018, והוא גם עומד למשפט על שוחד, מרמה והפרת אמונים.

אדוני היושב-ראש, שסדר-היום שאתם רוצים להעביר פשוט לא יכול לעבור במשטר דמוקרטי, מצד אחד ביטול משפט נתניהו ומהצד השני כפייה דתית, הדרת נשים מהמרחב הציבורי, אפליית להט"בים, רדיפת ערבים. אז אתם מתכננים לקרוע לגזרים את מגילת העצמאות, לדרוס את בג"ץ, לבטל את הדמוקרטיה הישראלית, זה לא יקרה. אנחנו לא ניתן לזה לקרות. במוצאי שבת עמדו למעלה מ-100,000 ישראלים וישראליות בכיכר התרבות בתל אביב. אני עמדתי שם לצידם, יחד איתם. הם ביקשו למסור לממשלה בירושלים, לכם: לא נסכים להפכה משטרית. אנחנו מוכנים להיאבק בכל הכוח למען הדמוקרטיה שלנו, למען הדמוקרטיה הישראלית. היו שם אין-ספור דגלי ישראל וגם לא מעט דגלי גאווה, דגלי גאווה, כי המאבק הגאה הוא לא רק על המקום של הלסביות, של ההומואים, של הטרנס,

של הקווירים,

על שוויון בפני החוק, לסיום, אדוני. על החופש להיות מי שאנחנו, על סובלנות וקבלת האחר, על ישראל יהודית ודמוקרטית. יש לי עוד כמה משפטים, אם תרשה לי. משפט אחד בבקשה לסיום, אדוני. התנגדות לאנשים באשר הם היא לא לגיטימית. הפכה משטרית היא לא לגיטימית. אנחנו נמשיך להיאבק בכל הכוח ובכל הזירות שהחוק מתיר לנו, ברחוב, בבתי המשפט ופה בכנסת, על הזכויות שלנו, החופש שלנו, הנוער שלנו, החיים שלנו. לעולם לא נוותר. תודה לחבר הכנסת הרצנו. אני מזמין את חברת הכנסת אורית פרקש הכהן לנמק את ההצעה להביע אי-אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי. עשר דקות לרשותך, גברתי.

אני מבקשת

חברה לא דמוקרטית אחת שבה קיימת מערכת משפט חזקה ועצמאית.

בכל מקום שבו אין מערכת משפט חזקה ועצמאית, הזכויות אינן יכולות להיות מוגנות. למעשה, ההבדל בין מדינות שיש בהן זכויות על הנייר למדינות שיש להן זכויות בפועל, ההבדל הזה הוא מערכת משפט חזקה ועצמאית. אני חותמת על כל מילה, הדבר הזה מבטא את העמדה שלי, אבל האמת היא שהדברים האלה הם לא הדברים שלי, אלו הדברים של ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, בנאום מרגש וחוצב להבות שהוא נשא בשנת 2012. מה שהקראתי הם הדברים שלו,

ראש הממשלה המשיך באותו נאום ואמר: זוהי הסיבה שאני עושה וממשיך לעשות את כל מה שצריך כדי לשמור על מערכת משפט חזקה ועצמאית. רק בחודשים האחרונים גנזתי כל חוק שמאיים לפגוע בעצמאות המערכת, הניסיון לקיים שימועים לשופטים, הגבלת עתירות, שינוי הוועדה להרכב שופטים. בכל פעם שיגיע לשולחני חוק שעלול לפגוע בעצמאות בתי המשפט, אנחנו נוריד אותו. אז מה השתנה? מה השתנה? בוא נשאל את עצמנו, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת: מה השתנה? אנחנו יודעים היטב מה השתנה. שלושה כתבי אישום, זה מה שהשתנה, הרשעה בהעלמות מס של המשנה לראש הממשלה, זה מה שהשתנה. שאף אחד לא יתבלבל, מדובר כאן ברפורמה שנגועה בשיקולים אישיים בוטים. אולי זאת הסיבה שכשאנחנו מתחילים את הדיונים בוועדת החוקה אנחנו רואים חבילה שהצבר של כל האלמנטים שהיא כוללת זה לא תיקון מערכת המשפט, אלא לגמרי ריסוקה. היום התפרסם בידיעות אחרונות איום מפורש על הרשות השופטת. גורם בכיר בליכוד מסר: אם מינויו של דרעי לשר ייפסל, נאיץ את הליכי החקיקה נגד מערכת המשפט. פתאום לא מעניינים הדברים של מנחם בגין, זיכרונו לברכה, הדברים שהוא אמר: למדנו כי רוב פרלמנטרי נבחר יכול להיות מכשיר בידי קבוצת שליטים ומסווה לעריצותם. על כן חייב העם, אם הוא בוחר בְּחירוּת, לקבוע זכויות גם מול בית הנבחרים. אני רוצה לדבר על החבילה שמציגים לנו בוועדת החוקה. אני פונה אליך, שר המשפטים. אני מאוד מאוד מאוד מקווה שכשנראה תזכיר חקיקה, תעשה עבודה קצת יותר רצינית, קצת יותר מהודקת, כי כרגע זה נראה כמו פצצה גרעינית על הרשות השופטת. כרגע, על מה אנחנו מדברים? על שינוי טוטלי במינוי השופטים, על מינוי פוליטי. ממצב שהיום יש לנו ועדה לבחירת שופטים של תשעה חברים, שבה לאף קבוצה אין באמת רוב והיא מייצגת את השופטים, את נציג לשכת עורכי הדין, את חברי הכנסת ואת הממשלה, שמנהלים ביניהם איזה שיח,

גם שם יש איזושהי פוליטיקה, שמענו את הדברים האלה, אבל זה לא דומה למנגנון שבאופן מובנה, 7 מתוך 11 חברים יהיו מהקואליציה ומהממשלה ממש ממש ממש. בוא נוסיף לזה את שינוי נשיא בית המשפט העליון ובוא נוסיף לזה מינוי פרסונלי של יועצים משפטיים במשרדי ממשלה כמשרות אמון, והינה, בוא נראה מה קורה. את החדשות האחרונות שראינו, אדוני היושב-ראש, על מינוי מנכ"לים לא ראויים במשרדי הממשלה, נתחיל לראות בחדשות על הצנחת שופטים לבית המשפט העליון שלנו רק בגלל שהם חברי ליכוד. אולי באמת ניקח את מי שארגן את הליכודיאדה? למה שהוא יהיה רק מנכ"ל משרד התחבורה? בואו נמנה אותו לבית המשפט העליון של מדינת ישראל. דרך אגב, בשיטה חדשה של 7 מתוך 11 נציגי ממשלה בוועדה למינוי שופטים, ברגע שיש למישהו רישיון עריכת דין, הדבר הזה גם יוכל להיות אפשרי. פסקת התגברות ברוב מקרי של כל ממשלה, כל ממשלה ברוב של 61 פשוט תרסק פסקי דין בכל נושא, כולל בזכויות יסוד, כולל בזכות לשוויון, כולל באפליה. מהצד השני, מנגד, כשאנחנו באים לדבר על לסייג את זכות השופטים לפסול חוקים, שבאמת זה דבר שאפשר לקיים עליו שיח, רואים שאין כאן באמת בשר, כי מה אומרת החבילה שמסתמנת? השופטים יצטרכו לשבת ולפסול משהו ברוב מאוד גבוה, למעט חוקי-יסוד.

אם יש חוק שהוא חוק-יסוד, דווקא בזכויות שהכי חשובות, הרי איפה נמצאות כל הזכויות של אזרחי מדינת ישראל לשוויון, לתעסוקה, לקניין? השוויון הדמוקרטי שעליו צריך לשמור מפני שלטון הרוב הוא נטוע בתוך חוקי-היסוד, אבל אלה, בכלל לא תהיה שום סמכות להתערב בהם. ועכשיו אני רוצה לחזור על הדברים שדיברתי עליהם בוועדה היום. היום התחלנו דיון ראשון, אדוני היושב-ראש, על הצעת החוק הראשונה, וצריך להגיד בהגינות, היא של חבר הכנסת רוטמן, היא לא מטעמו ובניסוחו של שר המשפטים. בה בכלל היו סעיפים כל כך מוזרים, שאני כשרה לשעבר לא הצלחתי להבין, היושב-ראש.

כששיניתי את הראש שלי למי שבאה "לנכלל" ולעשות דברים לא כשרים, פתאום הסעיפים מסתדרים. ואני רוצה להקריא לכם אותם: עצה משפטית שתינתן לממשלה לא תחייב אותה ולא יהיה בה כדי לשנות את המצב המשפטי, עצה משפטית שתינתן לראש הממשלה ולכל שר משרי הממשלה לא תחייב אותם ולא יהיה בה כדי לשנות את המצב, הממשלה, ראש הממשלה וכל שר משרי הממשלה רשאים לדחות את העצה המשפטית ולפעול בניגוד לה. ואני רוצה פה לדייק: אני חושבת שהסוגיה של הזכות לייצג שר בבית משפט, אם עמדתו שונה, היא סוגיה אחרת, ואני מסכימה שצריך לתת את הזכות הזאת בצורה הרבה יותר רחבה לשרים. אבל מה אומרים הסעיפים האלה? אני אפילו לא מצליחה להבין מה זה אומר. כששר בא לעבוד, למה הוא צריך סעיף שאומר שעצה משפטית שתינתן לו לא תחייב אותו? אם אני כשרת חדשנות או כשרת תיירות לשעבר רוצה לחלק עשרות מיליוני שקלים או הרבה יותר כסף, מאות מיליוני שקלים בתחום החדשנות וההייטק לאיזו עיר רק בגלל שראש העירייה שם הוא אח שלי, יבוא יועמ"ש וייתן לי עצה, ישמור עליי ויגיד: אין לזה בסיס מקצועי, את לא יכולה להעדיף מישהו, יש כאן קרבה משפחתית,

תעשי כך. אבל מה אני אגיד לו? שמעתי את עצתך, אני מתקדמת? שר נורמלי שבא לעבוד לא צריך סעיף כזה, הוא יעצור. אבל מה עושה הסעיף הזה? הוא עושה בלבול ביושר ובאינטגריטי של בני האדם, ושל שרים בפרט. הוא יגיד: שמעתי את עצתך, אני מתקדם. יש סעיף כזה.

הרי זה כתוב בצורה פוזיטיבית, כאילו יש עכשיו הכשר, אנחנו מעל החוק. זה כתוב כל כך גרוע. ואז ממשיך השר, עושה כבשלו, לוקח את כספי המיסים שלנו ומחלק אותם לכל דורש. מה קורה הלאה? מה עושה חשב המשרד? אולי גם אותו נחליף? מה עושים הסמנכ"לים במשרד? אולי גם אותם נפטר במשרות אמון? למה בכלל צריך שירות ציבורי? מה הרבותא שלהם? ואז אני מגיעה לבית משפט. אני צריכה לחכות שאיזה אזרח ישים לב למה שקרה כאן, כי הרי הייעוץ המשפטי שלידי הוא עכשיו יהיה מינוי פרסונלי שלי, זה לא איזה מישהו שילך ויזעק ויגיד: אתה עושה כאן משהו לא כדין, או יודיע למישהו. צריך להיות תלויים בכוחותיו הדלים של האזרח שירצה לתקוף את זה ויגיד: רגע, אבל הילדים שלי הופלו לרעה, הם לא קיבלו את התקציב הזה בעיר אחרת, זאת אפליה. ואז הוא יפנה לבית המשפט, שיתחיל לסבול משיטפון, ואז השופטים יגידו לו: אנחנו מצטערים, אנחנו לא יכולים לדון בנושא הזה אם זה קשור לחוק-יסוד ולעילות כמו אפליה או שוויון או זכויות. אנחנו ממש מתנצלים, אבל הכוח לא בידינו, ואם זאת החלטה לא סבירה, כי שיקול הדעת פה הופעל בצורה מושחתת בכלל, אנחנו לא יכולים לעזור לך. שאף אחד לא יספר לי שזו הדמוקרטיה. אני רוצה לסיים, אדוני היושב-ראש, בדברים שאמר זאב ז'בוטינסקי, ואני מקווה שאולי תקשיבו לו אם לא לי: "דעה מוטעית היא זו האומרת, שממשלה שנשענת על רוב, פירושה ממשלה דמוקרטית. תפיסה כזו היא תוצאה של התפתחות היסטורית, של מאבקים בממשלות, שהתנהלו על ידי מיעוט. אך אין זו דמוקרטיה אמיתית. דמוקרטיה, פירושה חופש. גם שלטון הנתמך על ידי רוב, יכול לשלול את החופש, ובמקום שאין ערובות לחופש הפרט,

את הניגודים הללו מן הדין למנוע. במדינה היהודית יהיה צורך להגיע לצורת משטר אשר בה המיעוט לא יהיה חסר הגנה. אני באמת מפצירה בכם, וגם בך, שר המשפטים, גברתי, לסיום. כי הבנתי שמה שעברנו עליו היום הוא טיוטה ראשונה שעוד תעבור שינויים: זו איננה משילות, זו שחיתות, וגם מבחינה מעשית זה פשוט כאוס שעוד יותר יחליש את העשייה הציבורית.

תודה רבה לחברת הכנסת פרקש הכהן. אני מזמין את השר לוין, שישיב במשולב על ההצעות להביע אי-אמון. שר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה, אדוני השר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי ראש האופוזיציה וראש הממשלה לשעבר, יושב-ראש הכנסת העשרים-וארבע, חברות וחברי הכנסת, בפתח הדברים ביקש ממני שר החינוך לומר לך, חבר הכנסת להב הרצנו, שהדברים שאמרת לא מדויקים בלשון המעטה, מן הטעם הפשוט שהתוכניות נשארות במשרד החינוך ומתבצעות על ידי משרד החינוך, ואני מניח שכאשר הוא יסכם, הוא יביא את הדברים באופן מפורט. מי אחראי? בהסכמים הקואליציוניים כתוב הפוך. זה הרי ברור שמי שמיישם ומבצע תוכניות זה משרד החינוך ולא גורם אחר. כולנו מבינים ויודעים את זה. לוין, גם שר החינוך אמר שלא לומדים תנ"ך ולומדים תנ"ך, אז איך אני יכול להאמין? חברי יש עתיד, מייד יעלה ראש מפלגת יש עתיד ובוודאי יאמר את הדברים. אני יכול כן לומר לכם על ההערות האלה, לפחות דבר אחד צריך לומר: הייתה שרת החינוך, השרה שאשא ביטון בממשלה הקודמת, שהודיעה ברוב עם ומשום מה בגאווה גדולה על כך שהיא הולכת לעשות רפורמה שתייתר את הצורך בקיום בחינות בגרות בתנ"ך, בהיסטוריה, בספרות. אני חושב שזו הייתה שגיאה נוראה, זה היה דבר שלא יעלה על הדעת, וטוב עשה שר החינוך יואב קיש שהודיע שהדבר הזה לא יהיה ולא יתקיים. נדמה לי גם שהדבר הזה אגב היה הבטחת בחירות שלנו ערב הבחירות, שאצלנו תהיה גאווה גדולה במורשת שלנו, אצלנו ילמדו תנ"ך, אצלנו ילמדו היסטוריה. אבל לומדים, לומדים אפילו יותר מבעבר.

השתנתה. חבר הכנסת סימון, תודה על ההערות. תודה רבה. חבר הכנסת דוידסון, מכיוון שאני מכיר אותך באמת כאדם רציני, בוא נשאל: לי לפחות עוד יש בבית, היא כבר לא ילדה, אבל היא בת שנמצאת בבגרויות האחרונות. אנחנו יודעים שמה שלומדים זה מה שלומדים לבגרות. מה שלא לומדים לבגרות, לצערי הרב לא באמת לומדים. ואמירה של שרת חינוך שהייתה בממשלה שלכם, שמוציאה את הליבה,

לא רק של ההיסטוריה של העם שלנו ושל התנ"ך, אלא אני מוכרח לומר, מוציאה את הליבה של ההשכלה הבסיסית, דווקא בעידן שלנו, כשמדברים כל כך הרבה על המדעים המדויקים וכו' והם חשובים, הבסיס הזה של מדעי הרוח הוא כל כך חשוב, הוא כל כך חיוני, אני חושב שזה דבר שאסור היה לעשותו, ואני מברך את השר קיש על מהלך נכון שהוא עשה.

איך אומרים? אני משאיר בעניין הזה, אני מאפשר לו. הוא פשוט לא רוצה להשאיר את הדברים ללא תשובה.

אני מניח שאם הוא יסכם את הדברים, הוא יתייחס אליהם בהרחבה. עכשיו אני רוצה לומר כמה דברים לעניין המשפטי שדובר בו, ומטבע הדברים אני יכול לשאת פה לא רק נאום אלא הרצאה, ואולי כמה הרצאות, ויש גם מקום לזה, כי יש הרבה דיסאינפורמציה, אבל אני לא אתייחס היום לכל היריעה. אני רוצה לומר בקצרה שניים-שלושה דברים שבעיניי חשוב לומר. קודם כול, אני שומע מכל קצות הקשת הפוליטית את האמירה: כן, יש במערכת המשפט כשלים. כן, חשוב לעשות תיקונים במערכת המשפט, חשוב לעשות שינויים במערכת המשפט, אבל למה כל כך מהר, ולמה עכשיו, ולמה בהיקף הזה וכו'. אז אני שואל אתכם שאלה פשוטה: הייתה לכם ממשלה. עשיתם איזה שינוי? אני רוצה לשאול שאלה אחרת: אם נלך עכשיו ונבדוק את הצעות החוק הפרטיות שאתם הגשתם מתחילת הקדנציה הזאת, ירים בבקשה את היד מי שהגיש הצעת חוק לתיקון מערכת המשפט,

הגשת, חברת הכנסת ברביבאי? מה פתאום. היא הייתה שרה. לא, עכשיו. הגשת? את יודעת מה, חברת הכנסת בן ארי? את לא היית שרה בקדנציה הקודמת, וגם היית פה קדנציה ארוכה מאוד

כמה הצעות לתיקון מערכת המשפט הגשת? תגיד, מה עם ההצעה של גלעד ארדן לפיצול תפקיד היועמ"ש,

למה לא הצבעתם בכנסת התשע-עשרה כשארדן הביא את זה? חברת הכנסת בן ארי, למה נתניהו התנגד? חברת הכנסת בן ארי, תכף אני אענה

באהבה אני אענה על השאלה הזאת.

רגע, תן לי עוד משפט אחד.

הערת ביניים, כן, הרצאות,

השאלה טובה, השאלה טובה, ואני גם

אבל את זה גם אתה לא עושה, לתקן סחבת בבתי משפט. כלום, אפס.

כי לא ענית לי על הצעת החוק של גלעד ארדן, שגלעד ארדן הביא. גם אתה לא עושה רפורמה, אתה פשוט הורס.

הכל-כך חשובים, במשך למעלה מ-20 שנה. אני לא מדבר מהפה ולחוץ על שינויים, אני הגשתי שורה שלמה של הצעות חוק לאורך כל השנים. עשיתי את הכול על השולחן, הכול גלוי.

כי אני אמרתי, דווקא אנחנו מקשיבות.

אני אמרתי שהאירוע הזה תרם להבנה הציבורית, אני אחזור פעם שלישית: תרם להבנה הציבורית של הכשלים שקיימים במערכת המשפט. שמעת אותי אומר דברים ברורים. אני חושב שאלה גם עובדות.

חברת הכנסת בן ארי, לא חובה אחרי כל שלוש מילים.

אפשר גם אחרי חמש מילים.

חוסר היכולת שלכם לתת לאדם שלא מסכים איתכם לומר את דברו זה דבר בלתי נתפס. למה?

אני ישבתי על כיסאו של היושב-ראש, שמעתי פה נאומים שהיה לי קשה מאוד להכיל אותם, לא עלה בדעתי להפסיק מישהו אף פעם.

אנחנו לא מפסיקות אותך. הייתה הערה והיו שאלות, ועניתי על כל מה ששאלתם, אבל גם יש לזה איזה גבול. אני יכולה לשאול אותך שאלה? את כבר שאלת וכבר עניתי. איפה היית שנה וחצי? תן לי הזדמנות להגיב. מה היה פה שנה וחצי? איפה היית? אני הייתי פה, האמן לי, ביום, בלילה, ושוב בבוקר. אז היינו יחד.

היינו יחד. עכשיו ברצינות. אני חושב שהשינויים האלה באמת דרושים, הם הכרחיים, הם מחזירים את ישראל למקום שהיינו בו במשך עשרות שנים, בימים של ענקי המשפט כמו לנדוי וכמו אגרנט. הם משווים את מצבה של ישראל למצב של כל הדמוקרטיות המתוקנות בעולם. כשאנשים אומרים שזה קץ הדמוקרטיה,

אני שואל את עצמי רק שאלה אחת: אם לשיטה שיש אצלנו, שאין לה אח ורע ואף מקום בעולם, אם נשנה אותה זה קץ הדמוקרטיה, מה אתם רוצים להגיד, שישראל היא הדמוקרטיה היחידה בעולם? שבבריטניה אין דמוקרטיה ובארצות הברית אין דמוקרטיה ובאוסטרליה אין דמוקרטיה ובקנדה אין דמוקרטיה? באיזו מדינה בעולם הרוב הנבחר הוא כול-יכול?

אלה באמת דברים שאין להם בסיס. אני רוצה לקחת רק דוגמה אחת, ומן הסתם אני עוד אדון בנושאים האלה, כי אני מאמין שצריך לקיים דיון רציני וענייני, ואני משתדל לבוא לוועדת חוקה ככל שאני יכול כדי לשמוע, הרבה פחות מכדי להשמיע. אני בכלל חושב שמונחת לפתחכם החלטה לא קלה גם במישור הציבורי, אם רוצים באמת לקיים שיח אמיתי על התכנים,

או רוצים לעשות צעקות. מותר לי להניח הצעה. כל כך דרקונית, ואז אתה רוצה לשוחח? היושב-ראש, נדמה לי שחברת הכנסת ברביבאי,

חברת הכנסת ברביבאי, נכון שבקדנציה הקודמת קרה דבר שבעיניי הוא לא תקין, שהייתה פה מין הנחה כזאת שמה שהממשלה מביאה, שמים לו חותמת גומי בוועדה ומביאים אותו למליאה לקריאה שנייה ושלישית.

אני אגיד לכם עוד דבר מדהים: נדמה לי ש-43% מהחוקים שעברו בקדנציה הקודמת היו חוקים שבאו דרך חוק ההסדרים, דבר מטורף, אבל זה נושא אחר, ושווה יהיה לדון בו. אני לא מאמין בזה. אני שמתי על השולחן את מה שאני חושב שהוא נכון, את שאר החוקים נעביר עכשיו ביחד אתכם. מתוך כוונה לשמוע, מתוך הבנה שתמיד מה שבא לכנסת לא יוצא ממנה כמו שהוא בא, כי אסור שזה יהיה ככה.

אני בא לשמוע מכאן ומכאן, כי אני חושב שיש בהצעות שלי גם הרבה מאוד פשרות, לשיטתם של הרבה אנשים שחושבים הפוך ממה שאתם מציגים. אני חושב שכך זה צריך להיות, וזאת הדרך לקיים שיח על כל חוק, בוודאי על חקיקה שהיא חשובה.

דניאל פרידמן, שהוא לוחם,

לא,

עכשיו אני רוצה לתת דוגמה.

אני רוצה לתת דוגמה לטענות, תסלחו לי, שיש בהן הרבה מן הדמגוגיה ומעט מן האמת ביחס למרכיבים של הרפורמה. אני אתן דוגמה אחת לפעם הזאת, ותהיינה בוודאי עוד הרבה מאוד

אומרים ששינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים יביא למצב שהממשלה, כלומר אנחנו, נמנה את כל בית המשפט, מי שאנחנו רוצים, והדבר הזה ישאיר את המערכות בלי בקרות ובלי בלמים. בואו ננסה לרגע לחשוב מה היה קורה לו הרפורמה שלי הייתה מתקבלת לפני עשר שנים. אם היא הייתה מתקבלת לפני עשר שנים, הייתה לשרי המשפטים שכיהנו בעשר השנים האחרונות השפעה מכרעת על בחירת השופטים. יתרה מזו, מכיוון שבית המשפט איננו מתחלף כולו ביום אחד, אלא השיטה היא שכל שופט שמגיע לגיל פרישה עוזב, ולכן באופן ממוצע בכל שנתיים מתחלפים שלושה שופטים. לצורך הפשטת העניין, בוא נגיד שכל שנה, שנה וחצי, שני שופטים עוזבים את בית המשפט, זה הממוצע. תראו מי היו שרי המשפטים: הייתה ציפי לבני, הייתה אחריה אילת שקד, היה היושב-ראש אמיר אוחנה, היה אבי ניסנקורן, היה אפילו בני גנץ לאיזו תקופה, היה גדעון סער, תתארו לכם שכל אחד מהאנשים האלה היה ממנה בתורו שני שופטים. איזה בית משפט היינו מקבלים היום אחרי עשור? בית משפט מגוון, עם מגוון של השקפות, בית משפט שכולנו, כל הציבור כולו היה נותן בו אמון משום שהוא באמת משקף קשת רחבה,

לא רק של רקע ומוצא, אלא גם קשת רחבה של תפיסות משפטיות. עכשיו הינה אני אומר לכם: אנחנו נבחרנו זה עתה, לא נהיה בשלטון לעולם. זאת דמוקרטיה. אמרתי את זה כשהיינו בשלטון לפני שקמה הממשלה הקודמת, אמרתי את זה לכם כשישבתי בספסלי האופוזיציה, ואני אומר את זה כאן מעל הדוכן עכשיו, כשהממשלה היא היציבה ביותר שהייתה פה כבר הרבה זמן. זה אף פעם לא לעולם, וגם אני לא אהיה שר משפטים לעולם, ואני חושב שמה שטוב ומה שנכון הוא שבכל פעם, עם ההשתנות של הדברים, כמו שהראיתי, בעשור האחרון, על הכיסא שאני יושב עליו עכשיו ישבו ציפי לבני וישב גדעון סער וישב אבי ניסנקורן, ואלה רק דוגמאות, אנחנו היינו מקבלים בית משפט מגוון. אבל מה המצב היום? ואת זה צריך להבין: המצב היום הוא ששלושה שופטים ושני נציגים של לשכת עורכי הדין עושים אוטומטית יד אחת. זאת אומרת שמתוך תשעה חברים, באופן אוטומטי הם שולטים בכל המינויים לכל בתי המשפט המחוזי, השלום וכו'. אילת שקד, רגע, תקשיב לי עד הסוף.

ובאופן מקרי, משום שעמדתם הרי היא עמדה ניטרלית לגמרי, כמו שראינו בנאום האחרון של כבוד נשיאת בית המשפט העליון, ואני מצר מאוד שזה המצב, אבל באופן לגמרי מקרי הם מוצאים שפה משותפת והסכמות עם הנציג שנבחר מטעם הצד שלכם. זאת אומרת שהמצב כרגע יהיה שמתוך תשעה חברי הוועדה, כאשר אני שר משפטים שאחראי למערכת, במקרה הטוב יש לי שלושה קולות בוועדה, ולכם שיושבים באופוזיציה יש שישה קולות.

אילת שקד מינתה שלושה שופטים שמרנים. תקשיבי לי עד הסוף. תקשיבי לי עד הסוף, מי זה סולברג?

טוב, היושב-ראש, זה לא יכול להתנהל בצורה הזאת. ברור שאנחנו מקשיבים לך להכול. חברת הכנסת בן ארי. לא, לא, לא.

לא יכול להיות שבכל פעם שיש טענה רצינית מנסים להפריע לשמוע אותה. אני מבקש ממך, בפעם הבאה, אנחנו נעשה היסטוריה. אבל זה לא

ההערה שלה רצינית. לא, לא, ההערות נפלאות, אבל לא עכשיו. אני אענה לך. ואללה, הוא דיבר עכשיו עשר דקות, לא הפרענו לו בכלל.

מקרה אחד ויחיד, שבו לשכת עורכי הדין הייתה מתואמת דווקא עם שרת המשפטים ולא עם השופטים. אבל גם אז, צריך לזכור שלשלושת השופטים היה וטו על כל מינוי לעליון. זאת האמת הפשוטה. אבל רוב הזמן המצב הוא כמו המצב עכשיו. אני שואל אתכם: אני אחראי, גם לממשלה יש וטו. לניהול מערכת המשפט, אני קיבלתי מנדט מהציבור למלא את התפקיד הזה, אבל באים ואומרים לי: מה פתאום? מי אתה בכלל? אנחנו מספסלי האופוזיציה ביחד עם השופטים נקבע לך מי יתמנה. זה יכול להיות? יש דבר כזה באיזשהו מקום בעולם? הינה, אני אומר לכם: אין באף מקום. כי זה דבר שלא יכול להיות. זה דבר אנטי-דמוקרטי במהותו. עכשיו אגיד יותר מזה, תתארו לכם שתוצאות הבחירות היו אחרות ואתם הייתם מנצחים. מה היה קורה אז? לנו היה נציג אחד בוועדה, נציג האופוזיציה מהכנסת, ולכם היו שמונה קולות.

אבל זה מה שאתה עושה הפוך. אז כשאתם מנצחים בבחירות זה 8:1 לטובתכם, וכשאתם מפסידים בבחירות זה 6:3 לטובתכם. שיטה מדהימה, דמוקרטית. הרי אין דבר כזה באף מקום, לא יכול להיות דבר כזה. שופטים לא ממנים את עצמם ולא בוחרים את עצמם, ובכל הדמוקרטיות המערביות המתוקנות שופטים נבחרים על ידי נבחרי ציבור. אני הלכתי דווקא למודל שהוא מודל הרבה יותר זהיר,

בעניין הזה, אני חייב לומר, אל תצחק,

ויש עליו ביקורת לא מעטה, כולל,

איש אקדמיה רציני שישבתי איתו היום. כי יש רבים שאומרים, ובצדק,

גם אני ישבתי איתו היום. טוב, אני לא יודע.

אני לא יודע על מי אתה חושב, אבל אני לא ביקשתי את רשותו לומר את שמו, אז אני לא עושה את זה, לא כי אני רוצה להסתיר משהו.

שלא הייתה בעיה שאומר, אבל אני לא רוצה לחטוא בעניין הזה, במקרה זה לא המצב. אבל אני אומר לך שהוא אמר לי, ואני חייב לומר שאני לא יכול לבטל את הביקורת שלו, שהדרך הנכונה היא ששופטים לא מעורבים בתהליך בכלל, כי ככה זה ברוב המוחלט של הדמוקרטיות המערביות, ולמה אני נותן להם ייצוג. אז אתה יודע למה אני חשבתי שכן יש מקום לשמר את הייצוג? כי אני חושב שכשאתה עושה מעבר משיטה לשיטה, אתה צריך לנסות לעשות אותו יותר מדורג במקום שאתה יכול, ובמקום הזה אתה יכול, ולכן השארתי את הייצוג של השופטים, לפחות בהצעה שלי, אותו ייצוג בדיוק, בלי לגעת, לא להביא שופטי שלום ולא להביא כל מיני רעיונות אחרים שישנם, וגם בהם יש לא מעט היגיון. אבל דבר אחד לא יכול להיות, פשוט לא יכול להיות:

השקפת עולם אחת שהיא תשלוט בתהליך בחירת השופטים לאורך כל השנים,

מקבל תופעה שאין לה אח ורע בעולם, של שיבוט. ואני אגיד לכם עוד תופעה, והיא החמורה ביותר, ובזה אני אסיים הפעם, אני מניח שאתם מבינים שאפשר גם לדבר על הרבה נושאים אחרים, ועוד תהיינה הזדמנויות.

אני אומר לכם דבר, ואני אומר אותו בצער גדול, וזה צריך להדאיג גם אתכם מאוד, כי זו לא בעיה נקודתית של מחנה מסוים, זה צריך להדאיג את כולם. מדברים הרבה על זכויות, על חופש הביטוי.

אני מקבל אין-ספור פניות מאנשים בכירים במשרדי ומאנשי אקדמיה שאומרים לי: אתה צודק, אנחנו תומכים בך. אומרים לי: תשמע, אתה צודק, יש לנו אומנם כמה הערות. אומרים לי: הרוב ממה שאתה עושה נכון, אבל יש משהו שאנחנו חושבים לתקן,

אבל אנחנו מפחדים לומר את זה

דווקא עכשיו לא צריך לפחד מכלום. וחברת הכנסת ברביבאי,

חלק מהאנשים אפילו כותבים לי. עכשיו,

אפשר לעצום את העיניים ולהגיד: זה לא קיים.

אני יכול לחזק את הדברים מהתקופה שלי כשר משפטים. שאנשים פחדו לדבר? אמת.

התשובה היא כן. אני חושבת שאם הייתה תקופה שפחדו זה היום.

היא כן. אנשים באקדמיה,

שדיברו אחד-אחד על פחד. רבותיי,

חברת הכנסת ברביבאי,

ואני לא עומד פה על הדוכן ומספר סתם סיפורים, ואני מקווה שאף אחד לא יחשוב שאני משקר, וזה גם לא בן אדם אחד שאמר לי, כי אחד יכול להיות מקרה של אדם בודד. מדובר בדבר רחב, במספרים שאותי הבהילו, הדהימו, אני חייב לומר, והכי חמור, שזה קורה באקדמיה. כי מה זאת אקדמיה? איזה קיום יש לאקדמיה שאין בה חופש מחשבתי מוחלט? שבה אדם,

אני אענה לך. מכובדיי,

זה לא מכבד אתכם, כי אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר.

הם חוששים מכך שכשהם צריכים קידום וכשהם צריכים תקן, אם אלה דעותיהם, הם לא יקבלו אותם. ולצערי הרב, אצלנו לא מפטרים פקידים כשהשלטון מתחלף, רק אצלכם.

רבותיי, אני אומר לכם, אתם יודעים, אתם יודעים, בדברים האלה, כמו בחילופי השלטון שדיברתי עליהם קודם,

זה פעם שם.

ויבוא יום, עלול לבוא, ואני אומר כאן עכשיו דבר שכדאי לשמוע אותו, כי אני במשך שנים פניתי לציבור השופטים ולראשי מערכת המשפט ואמרתי: בואו נידבר,

כי בסוף מה שיקרה זה שאם לא תהיו מוכנים לאיזשהו שינוי, לאיזושהי פשרה, תקבלו ריאקציה לצד השני. ואני אומר לכם, אני לא רוצה לחיות בעולם לא שאנחנו שולטים באקדמיה ולא שמישהו אחר שולט. לא רוצה להגיע לריאקציה. אני חושב שבעניין הזה צריכה להיות התגייסות של כולם. לא יכול להיות שאנשים יפחדו לומר את דעתם, תהא אשר תהא, לא באקדמיה, לא במשרד המשפטים ולא בכל מקום אחר.

לא ברור לך שהרפורמה שאתה מוביל מפחידה הרבה יותר? לא ברור לך?

אני אסיים, בנימה אופטימית. אני אסיים בעוד אמירה חשובה אחת: אני נחוש מאוד. אין לי שום כוונה, לא ירתיעו אותי.

אני לא רק מכבד את מי שמפגין, זו זכותו, וזה אלמנטרי, וזה צריך להיות, ומתקיימות הפגנות ליד הבית שלי וזה בסדר. אני לא חושב שצריך להימנע מזה ואין לי שום תלונה בעניין הזה. אגב, זה בניגוד למה שבדרך כלל אומרים האנשים שנמצאים במצב שאני נמצא בו. אני רוצה לשמוע את הביקורת שלכם, אישית, בוועדה או איפה שתרצו, ואני רוצה לשמוע הערות ענייניות, כי אני בטוח שישנן גם כאלה מבעד למעטה הצעקות. אבל אני אומר לכם שהניסיונות האלה להפחיד, להרתיע, לצבוע את זה בכל מיני צבעים שאין להם שום קשר למציאות, בדרך הזו באמת לא תהיה לכם השפעה אמיתית על התהליך הזה, ואני חושב שחשוב שתהיה לכם, כמו לכל אופוזיציה. אני נחוש לקדם את הרפורמה הזאת, אני נחוש לשמוע את הדברים של מי שישמיע אותם בשום שכל, לגופו של עניין ולא לגופו של אדם, ואני בטוח שאנחנו נצא בסופו של התהליך הזה עם שינוי יסודי, שנדרש שנים, שיביא למדינת ישראל איזון בין שלוש רשויות השלטון, דמוקרטיה כפי שצריכה להיות, אמון במערכת המשפט, תיקון במערכת המשפט, שיפור דרמטי בשירות שמערכת המשפט נותנת לציבור. אין לי ספק שכאשר אנחנו נראה אחר כך את השפעות הרפורמה הללו, יימצאו גם בצד הזה של המלאה לא מעט אנשים שיבואו ויאמרו: טוב שעשית את מה שעשית. שר המשפטים, אתה לא מרגיש חוסר נוחות,

תודה לשר לוין. בהתאם לתקנון הכנסת, נתחיל בדיון הסיעתי. ראשון הדוברים, ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד. שלוש דקות לרשותך,

שר המשפטים, שמעתי את דבריך בתשומת לב והאמנתי לכל מילה שלך. פתחת את דבריך בזה שאומרים לך שאנשים לא מבינים למה מהר ולמה עכשיו. אני לא שואל אותך למה מהר ולמה עכשיו, אני שואל אותך למה. זו השאלה האמיתית. מדיניות הממשלה הזו שאתם הקמתם היא תמיד לשים את האדם הכי קיצוני באיזשהו נושא על הנושא שלגביו הוא קיצוני: האיש הכי קיצוני בנושא הר הבית הוא אחראי להר הבית, האיש הכי קיצוני בנושא ההתנחלויות אחראי להתנחלויות, האיש הכי קיצוני בנושאים של גזענות, להט"בים ונשים אחראי לתוכניות חינוך, אתה איש הכי קיצוני בנושא המשפטי אז שמו אותך על הנושא המשפטי. שמו אותך על הנושא המשפטי כדי שתעשה בדיוק מה שאתה מאמין בו, ואני מאמין לך שאתה עומד מאחורי הדברים,

הבעיה היא שכל האנשים האחרים שתומכים בך בממשלה עושים את זה מסיבות אחרות.

15 שנה אתה מדבר על זה ו-15 שנה המפלגה שלך אומרת לך: יריב, בחייך, זה יהפוך את מדינת ישראל למדינה לא דמוקרטית. פתאום עכשיו כולם אומרים: יריב צודק, אנחנו צריכים ללכת על זה. ואתה לא פטור מהשאלה למה פתאום עכשיו, אחרי 15 שנה שהיית קול בחשכה, ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום חמורים פליליים והשר דרעי, עבריין מורשע סדרתי, והמפלגות שלהם, החליטו שהם מתייצבים מאחוריך. הם החליטו שהם מתייצבים מאחוריך, כי זה מועיל להם, והתוצאה היא הבעיה. התוצאה היא שכנראה אתם תצליחו להנדס עולם משפטי שבו יבוטלו כתבי האישום, יבוטלו ההרשעות, עבריין לא יהיה עבריין, חוק לא יהיה חוק. אבל אז מדינת ישראל תפסיק להיות מדינה דמוקרטית, כי למדינה שבה זה המצב אי-אפשר לקרוא דמוקרטיה.

ממשפחה של הונגרים, אז אני מכיר מקרוב מה קרה בהונגריה. זה מה שקרה. הם אמרו כמוך, הם לא אמרו: אנחנו מבטלים את הדמוקרטיה, הם אמרו: אנחנו מחזקים את הדמוקרטיה. אורבן הוא האיש שטבע את המשפט "דמוקרטיה לא ליברלית". הוא רק טעה בדבר אחד: אין דבר כזה דמוקרטיה לא ליברלית. בפולין אמרו, מה עשית בפריז תשע

אבל נשמור על השופטים,

נשמור על השופטים כדי שהם לא יסטו מדרך הישר, וביטלו את,

עצמאות בית המשפט העליון כמו שאתה מנסה לעשות, כי הקיצוניים בכל מקום הם דומים.

השאלה היא אם יש מישהו, חברת הכנסת גוטליב. שנותן להם לעשות את מה, השבוע עשר. שהם רוצים לעשות.

אתה תעשה,

את הרפורמה שאתה מאמין בה בכל ליבך ביושר אינטלקטואלי, והיא תהיה מוכתמת לנצח בידי זה שהיא נעשית מסיבות פליליות של אנשים פליליים ולא צריכה הייתה לקרות.

הדיון על הפרטים הוא דיון מיותר. אני מבין שזה מה שאתם רוצים, שנדון בפרטים כדי לתת לגיטימציה. אין דיון בפרטים. יש העובדה למה הרפורמה הזאת עוברת אחרי שכל כך הרבה שנים צעקת לבד בחשכה, והתשובה היא שלושה כתבי אישום חמורים, נא לסיים.

תודה רבה לחבר הכנסת יאיר לפיד, ראש האופוזיציה. הדובר הבא, חבר הכנסת גדי איזנקוט. הוא היה ראש ממשלה? אינו נוכח. לא, אבל מה הוא עשה בפריז תשע פעמים?

חבר הכנסת יונתן מישרקי, בבקשה. טלי. אני חייבת תשובה, מה ראש ממשלה לשעבר עשה תשע פעמים השנה בפריז. טלי, שתי האוזניים, זה לא מעניין אתכם? מה שביבי לא הצליח, אבל למה הוא לא בא להפגנה? למה הוא לא בא להפגנה?

חבר הכנסת אלמוג כהן, חברת הכנסת גוטליב. מה הוא אכל,

תבוא להפגנות. חברי הכנסת, בבקשה. חברי הכנסת, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, בראשית דבריי אבקש לציין כי הרפורמה המשפטית המקודמת ונדונה בימים אלו היא אקוטית לצורך קבלת אמון הציבור מחדש במערכת המשפט ולהגברת המשילות במשרדי הממשלה.

אבקש לציין בפניכם כמה דוגמאות רלוונטיות שימחישו זאת. סעיף 18 לכללי האתיקה לשופטים, התשס"ז 2007, קובע כי "שופט יימנע מהביע בפומבי דעה בעניין שאינו משפטי בעיקרו והשנוי במחלוקת ציבורית". על סמך סעיף דומה הוציא נציב קבילות השופטים אורי שוהם בנובמבר 22 מכתב חריף לשר הדתות דאז ובו דרש לבחון את הפסקת כהונתו של הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף כדיין בבית הדין הגדול, וזאת משום שהרב הביע דעתו ההלכתית בפומבי על נושאים הלכתיים שעמדו במרכז הרפורמות שקידם בזמנו שר הדתות דאז. ביום חמישי האחרון נחשפנו כולנו לדבריה הנוקבים והשנויים במחלוקת של נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות כנגד הרפורמה המשפטית שמקדמים

זה כנראה הנאום הראשון של חבר הכנסת מישרקי, וזה קצת, איפה אתם הייתם, חבריי חברי הכנסת? מדוע לא נשמעה דרישתכם מנציב קבילות השופטים להביע דרישה דומה בהקשר של הנשיאה חיות,

על אף הבעת דעה ותפיסת צד בנושאים השנויים במחלוקת ציבורית? בעניין הרפורמה המוצעת, אבקש להביא דוגמה הממחישה את הצורך בקידום רפורמה במערכת המשפט.

לאחרונה פנה השר לשירותי דת ידידי הרב מלכיאלי ליועצת המשפטית של המשרד הגב' קליין לצורך הכנת חוות דעת רלוונטית למתן מענה לבג"ץ, אך הפלא ופלא, במקום חוות דעת מסודרת ומתואמת כנדרש, הופתע השר, למרבה פליאתו, לגלות כי הייעוץ המשפטי כבר חיווה דעתו ונתן את המענה המבוקש לבית המשפט,

מעל ראשו של השר. זו דוגמה אחת לחוסר משילות במשרדו של שר שנבחר. חוסר משילות זה ממחיש את הצורך בשינויים בכל הקשור לתפקיד היועץ המשפטי. כאשר אתם מבקשים להביע כעת אי-אמון בממשלה, אני דווקא מעוניין להציג בפניכם את פעולותיה החברתיות של ממשלת החמלה. בהמשך ישיר להבטחות ממערכת הבחירות, בשבוע שעבר הציגו ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר תוכנית למאבק ביוקר המחיה, הנשענת בין יתר על היוזמות החברתיות של השר דרעי. הצעדים המיידיים שהוצגו בתוכנית להורדת יוקר המחיה הם, אני מצטט: 1. הקפאת עליית הארנונה, 2. ביטול ההתייקרות האחרונה בדלק, 3. קיצוץ של 70% בהתייקרות המים, 4. הפחתת ההפרשים לדמי ביטוח לאומי ומס בריאות. צעדים אלה הם קריטיים עבור משפחות רבות בישראל הנאנקות תחת יוקר המחיה, ומצביעים על נחישותה של ממשלת החמלה לדאוג לרווחתם של כלל האוכלוסיות במדינה. ממשלת החמלה רואה לנגד עיניה את כלל עם ישראל ובאה לעבוד למענם. בעזרת השם, היא תמשיך לפעול בצעדים נוספים כדי להביא רווחה לציבור המוחלשים, להגברת המשילות ולחיזוק אמון הציבור במערכת המשפט. תודה רבה.

תודה רבה לחבר הכנסת מישרקי. הדובר הבא, חבר הכנסת גדי איזנקוט. בבקשה. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. יושב-ראש הישיבה, כנסת נכבדה, במוצאי שבת האחרונה השתתפתי לראשונה בחיי בהפגנה. ראיתי בהפגנה הזאת המוני אנשים, אלפי דגלי ישראל, ולמרות הגשם השוטף, נחישות רבה ודאגה אמיתית לעתיד מדינת ישראל כמו שאנחנו רוצים לראות אותה. ראיתי את החשש הגדול מפני השתלטות המערכת הפוליטית על מערכת המשפט, אבל בעיקר ראיתי את חוסר האמון, ושמעתי ממפגש עם עשרות רבות של אנשים את אותו טיעון של השיקול, העיתוי, ולמה באופן הזה, המהיר, הדורסני. אתמול התפרסם מדד הדמוקרטיה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, נתונים שצריכים להדאיג את כולנו: אמון הציבור בבתי המשפט הוא 42%; אמון הציבור בכנסת, 18%; אמון הציבור במפלגות, פחות מ-9%. האמון במוסדות השלטון, כמו גם הסולידריות החברתית, הערבות ההדדית ומה שמחבר בין כולנו, הם בעיניי מרכיב קריטי ביכולת שלנו להתמודד עם המציאות המאוד-מורכבת, גם החיצונית וגם הפנימית. לא צריך להיבהל מרפורמה ושינויים הנדרשים בכל מערכת וגם במערכת המשפט הישראלית, רק צריך לעשות אותם בשום שכל, בסוף מעשה במחשבה תחילה, בשיתוף ובשקיפות. אנחנו נכנסים לשנת 2023 אחרי ארבע שנים של חוסר יציבות, עם החמרת האיומים על מדינת ישראל. די להביט על האיום האיראני, שנמצא במקום המתקדם ביותר שלו מאז תחילת הפרויקט הזה. הנפיצות בזירה הפלסטינית עולה מדי יום בחדשות וחשופה לעינינו. בתוך זמן קצר אנחנו יכולים לפגוש את עצמנו במציאות מורכבת, חמורה מאוד. אני לא רוצה להבהיל, אבל מניסיון ארוך שנים בהגנה על מדינת ישראל אני יכול לומר שהסולידריות ההדדית, ההסכמה הלאומית הרחבה ככל האפשר, היא מרכיב קריטי ביכולת להתמודד. ביום של החלפת רמטכ"ל זו הזדמנות מבחינתי גם לחשוב על האתגרים הביטחוניים וגם להביע הערכה גדולה מאוד לאביב כוכבי על שירות מפואר ולהרצי הלוי. אני מקווה מאוד שהרפורמה הזאת לא באה כדי להתגבר על חוק גיוס לכול. הגיוס לצה"ל, הערבות ההדדית לאורך שנים הייתה מרכיב קריטי ביכולת שלנו להתמודד עם איומים רבים. לכן אני קורא לממשלה לעצור את ריצת האמוק, לחשוב מחשבה נוספת ולמנוע מחלק גדול מהעם, אני חושב שהרבה יותר מחצי, להרגיש שדוחקים אותו לפינה. ובכל מקרה, אמרתי את זה בשבוע-שבועיים האחרונים ואני אומר את זה שוב: צריך להיאבק, וגם אם זה מאבק אין-ברירה, צריך לעשות את זה במסגרת הכללים הדמוקרטיים, לקחת את זה עד הקצה תוך מילוי החוק הישראלי, ואני מקווה מאוד שהאחריות הלאומית והשכל הישר יביאו להחלטות נכונות שיחזקו את החברה הישראלית ואת מדינת ישראל.

חשוב מאוד. אני מקווה שקריאתך תיפול על אוזניים קשובות בנושא של המחאה. הדובר הבא, סגן השר אורי מקלב.

אדוני, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אומנם אולי אתה כבר רגיל ביושבך על כיסא היושב-ראש,

פעם ראשונה שיוצא לי לדבר על הדוכן כשאתה מנהל את הישיבה. שיהיה בהצלחה. ברגעים שראיתי ושמעתי, אתה עושה את זה בנועם ובמקצועיות רבה כדרכך וכפי האופי שיש בך. ברכת הצלחה. מכובדי השר, אם נמצא, אם לא נמצא, גם זה בסדר. חבריי חברי הכנסת, בימים האחרונים אנחנו עדים, ממוצאי שבת, לוויכוחים עזים על כמה השתתפו בהפגנה, 80,000,

30,000. איך יכול להיות שבמופע בפארק הירקון היה ציבור כזה ורק 30,000 וכאן 80,000? ויכוחים סוערים. והתשובה, אני גם חושב שהתשובה היא נכונה, זה לא משנה עכשיו המספר. ההפגנה הגדולה הייתה לפני כמה חודשים, כשיצאו לבחירות ושם העם התבקש להגיד את דברו דווקא בנושא הזה. זה לא שבחרו בדברים אחרים ולא היו מודעים. העם אמר את דברו בנקודה המרכזית כמעט בנושא תעמולת הבחירות, שזה מעמדו של בית המשפט העליון. אבל אני רוצה לספר לכם, למי שלא יודע, שהיו שתי הפגנות גדולות שהציבור החרדי נקרא אליהן, החרדי וגם הדתי, שהנושא היה בית המשפט ומהלכים של בית המשפט: הפגנה אחת לפני כ-20 שנה, שהשתתפו בה חצי מיליון איש, והפגנה שנייה לפני כמה שנים, שמונה או שתשע שנים, שהשתתפו בה מיליון איש. גם בדרך הייתה עוד הפגנה, לפני כ-12, 13 שנים, על נושא החינוך של ילדינו, שגם שם השתתפו מאות אלפים. אני רק רוצה להגיד לכם שבהפגנות האלה לא הייתה אלימות אחת. לא היה צורך בשום מחסום, לא מחסום רגיל ולא מחסום לחץ. לא היה שום שוטר בסביבה, אפילו שוטר אחד. לא היו לא מכת"זיות ולא פרשים. חצי מיליון ומיליון איש באו, וגם הקפידו לא לקרוא לזה הפגנה, סוג של מחאה, סוג של עצרת תפילה, סוג של מפגן אולי, אבל לא הפגנה, מכיוון שהתוכן היה תוכן אחר, היה תוכן של מחאה על כאב, על דאגה, על רמיסת ערכים, על כך שיהיה אפשר ללמוד תורה בארץ ישראל, על כך שנוכל ללמד את הילדים שלנו, לא ילדים אחרים, לפי המסורת ולפי השורשים, על כך שציבור,

אולי הוא מיעוט אבל הוא לא היה מוגן. הייתה מחאה, מחאה כואבת, אבל לא אלימה, כי לא זו דרכנו. לא אלימות. בפירוש, בהכוונה ובדגש בלי אלימות, כי אנחנו לא עושים מההפגנות האלה פוליטיקה, לא שאלה של ימין ושמאל ומעכשיו על אובדן כוח. אנחנו לא דיברנו על אובדן כוח. אנחנו דיברנו על ערכים, על דברים מהותיים.

אני רוצה רק לספר לך יותר מזה, אדוני היושב-ראש. אני לא יודע אם אתה השתתפת,

אבל ודאי שכוח זה לא באותה הפגנה שלא הייתה שום משטרה,

הגנו על בית המשפט העליון כוחות רבים, צלפים על הגגות, מפני החשש שחצי המיליון, מיליון האיש שהיו 200, 300 מטר מבית המשפט יתפרצו. אפילו אחד לא הגיע לשם, אפילו אחד לא הגיע לשם, ואני חושב שכולם מודים על זה.

בגלל שיש ציבור שאומנם הוא גם תלוי בבית המשפט, שהוא שפוסק, אבל אם הוא לא מספיק נאור, החלוקה בבית המשפט, יש ציבור נאור, גם אם הוא מיעוט, אבל יש ציבור שהוא גם, בגלל שהוא פרימיטיבי או לא הולך בהשקפה, אז גם אם הוא רוב אז הוא לא נספר. אני רוצה רק לסיים ולהגיד לך, אדוני היושב-ראש, על ההפגנות או על העצרות, שיש תוכן לדברים האלה. אתם מפגינים ואנחנו מפגינים, אתם מוחים ואנחנו מוחים. אתם מוחים על אובדן כוח, על אובדן שלטון, ואנחנו מוחים על אובדן הרוח, על כך שאי-אפשר לחנך לפי המסורת והמורשת של העם היהודי, שזה יסוד קיומנו. תודה רבה לסגן השר אורי מקלב. הדובר הבא, חבר הכנסת משה סולומון. שלוש דקות לרשותך, אדוני, בבקשה. אדוני כבוד יושב-ראש הישיבה, חבריי חברי וחברות הכנסת, לפני שבוע אמרתי כאן בהצעת האי-אמון הקודמת, דיברתי על השיח של חברי הכנסת, על המשמעות של דברינו במליאה, בוועדות ובראיונות, ואני חושב שהשבוע שחלף הבהיר מעל לכל סופק את הכוח לטובה ולרעה שיש בבמה הזאת. אני רוצה לנצל אותה לרגע להאיר נושאים חשובים. השבוע הזדעזעתי, חשתי פחד עמוק מהעתיד, לא מהרפורמה במערכת המשפט, לא מוויכוחים שהיו ויהיו, דווקא מפניית ציבור שטיפלתי בה, אדוני היושב-ראש. פנה אליי מורה מהעיר קריית שמונה שנמצא שנים במערכת ויצא השנה לשנת שבתון. הוא הגיש בקשה לקבלת הכספים שלו, והיה איזה עיכוב במשיכה שלהם. בפנייה, טיפלתי, וזו גם ההזדמנות לומר תודה למר בשאר קאסם, מנכ"ל עגור, על הסיוע והטיפול המהיר. בסיום הפנייה מסרתי למורה כי אני מאחל לו הנאה משנת השבתון וההפוגה, והוא ענה לי בצער רב כי הוא מקדיש את השנה ללימודים לטובת הסבה להייטק. הלוואי שיכולתי להישאר, הוא אמר בלב כבד. אני אוהב את העבודה ואוהב את הילדים האלה. אז למה אתה עוזב?

בגלל התנאים, הוא ענה. התנאים עלובים, אין ספק, ועדיין אני אוהב את העבודה הזו מכל הלב. הייתי מתגבר על התנאים, על הביורוקרטיה האין-סופית,

אבל אין לי איך להאכיל את הילדים שלי מהמשכורת הזו. יש לי ארבעה ילדים בבית, אחד מהם נכה, ואני מחויב להם קודם כול. מדובר במורה עם תואר שני, עם הרחבת הסמכה להגשה לחמש יחידות, שביצע בבית הספר שני תפקידי רוחב נוספים, שאוהב את העבודה מכל הלב, והוא נאלץ לעזוב את המקצוע בגלל השכר הבלתי-אפשרי. הייתי היום גם בדיון של ועדת החינוך שעסק במורי האולפנים, לכאורה, דיון שעוסק ב-500 מורים בלבד. המורים האלה אומנם לא מלמדים את ילדיי ואת ילדי רוב יושבי הבית הזה, אבל המורים האלה הם העתיד של המדינה, חבריי חברי הכנסת, אם בלימוד עברית לעולה שיוכל להשתלב בחברה ובמשק, אם מורים המלמדים את ילדינו ועליהם אנו סומכים, בחינוך הילדים אין ימין ושמאל, אין קואליציה ואופוזיציה. לא תראו אותי עומד כאן ומאשים את הממשלה הקודמת, כמו שלא אאשים את הממשלה הנוכחית. כולנו מאוחדים סביב הנושא. אני מבקש מכל חברי הבית הזה:

עזרו אחד לשני, שתפו פעולה. הילדים הם העתיד של כולנו.

תודה רבה לחבר הכנסת סולומון. הדובר הבא, חבר הכנסת אלמוג כהן. הדובר הבא הוא חבר הכנסת יבגני סובה. יש לך זמן להתכונן. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. אני מודה לך, תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אני רוצה לברך את הרמטכ"ל היוצא רב-אלוף אביב כוכבי ולאחל לו באמת בהצלחה בשירותו,

בהמשך דרכו האזרחית, ובעיקר בעיקר לאחל בהצלחה לרמטכ"ל הנכנס, רב-אלוף הרצי לוי. אני רוצה להעביר לך מסר, הרמטכ"ל היקר.

לברך אותך, כי האתגרים שעומדים לפתחך הם אתגרים גדולים,

ברמה האסטרטגית, מדינת ישראל עתידה להתנגש עם משטרים אפלים שמחפשים להשמיד את היהדות, ומי שאמור לשמש חומה בצורה זה צבא ההגנה לישראל בהנהגתך.

אתה גם יכול להציל את הנגב, ואני אסביר איך. במדינת ישראל יש שדה תעופה אחד, בן-גוריון. אדוני היושב-ראש, שדה התעופה בן-גוריון עמוס לעייפה, אי-אפשר כבר להמריא משם. אנחנו הבאנו אלטרנטיבה ראויה שנקראת שדה התעופה בנבטים.

יש שם בסיס של חיל האוויר, המסלול עצמו מוכן, והשדה תוכנן בראשיתו להיות שדה דואלי. מה שרב-אלוף הרצי הלוי יכול להביא הוא בעצם חיבור חזונו של דוד בן-גוריון, מפני שאם רב-אלוף הרצי הלוי יחליט להקים את שדה התעופה הבא בנבטים ויסיר את ההתנגדות של חיל האוויר מנבטים, אנחנו נספק לתושבי הנגב כ-28,000 מקומות עבודה, אנחנו נחזק את מטרופולין באר שבע, נעצור את ההשתלטות הבלתי-חוקית הבדואית מקו בסיס נבטים לבסיס באר שבע, נספק פרנסה רבה לתושבי הנגב, יהודים ובדואים, פרנסה איכותית, פרנסה טובה, שיוכלו לפרנס את משפחותיהם בכבוד. זה גם יסייע לנו להילחם בפשיעה, אבל בעיקר בעיקר בעיקר, והחשוב ביותר, זה יציל את הנגב, זה יציל 60% משטחה של מדינת ישראל, זה יציל את התושבים בנגב, את האזרחים בנגב, מעתיד של כאוס, עתיד של אנדרלמוסיה, עתיד של עריצות, עתיד של פרוטקשן, סחר בסמים, נהיגה פרועה. הרצון שלנו, וההבנה של מדינת ישראל ברמה האסטרטגית היא ההבנה המאוד-ברורה שאם לא מטפלים בנגב עכשיו, אנחנו מאבדים אותו.

תושב הנגב,

צביקה פוגל, גם איש הנגב, אנחנו צריכים להביא את שדה התעופה לנבטים, כי מי שעובד בהכרח יתעסק פחות בפשיעה. אני רוצה לומר לכם שאני משמש לכם באמת שותף מלא. אנחנו חייבים להציל את הבית עכשיו. תודה רבה לכם. תודה רבה לחבר הכנסת אלמוג כהן. הדובר הבא, חבר הכנסת יבגני סובה. לאחר מכן, חבר הכנסת מנסור עבאס. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתחיל בציטוט: "ישראל הולכת אחורה, יוקר המחיה שבר שיא של כל הזמנים, הכול יצא משליטה, הגאווה הלאומית שלנו בשפל שלא ידענו, יש לישראל הממשלה החלשה בתולדותיה". כך ניסה לשכנע את כולנו חבר הכנסת אבו יאיר בקמפיין הבחירות שלו. בסרטונים שלו הוא חזר פעם אחר פעם על הפייקים והשקרים שכל המדינה נאלצה להתמודד איתם. לצערי, לא כולם היו מסוגלים להבדיל בין השקר לאמת. צריך להודות, התרבות של השקר והפצת מידע כוזב,

ניצחה ב-1 בנובמבר. הניצחון הזה הוא על החשבון של כולנו, ולצערי, נמשיך כולנו לשלם את המחיר הזה. רבותיי, ישראל לא הלכה אחורה במשמרת שלנו. האתגרים שעמדו בפנינו היו רבים וקשים: מלחמה באירופה, משבר כלכלי עולמי,

שיקום ההרתעה מול אויבינו, איחוי השסע והפילוג בעם שאבו יאיר קידם במרץ. למרות זאת, רבותיי, אנחנו עבדנו למען הציבור, במה? הציבור שמשרת בצבא, הציבור שעובד ומשלם מיסים, הציבור שמוכן להילחם על החלום הציוני מדי יום, הציבור שנושא על כתפיו את הנטל. ביום רביעי, אדוני היושב-ראש, הממשלה שאתה חלק ממנה והעומד בראשה, יחד עם שר האוצר בחלק הראשון של הקדנציה, הציגו את התוכנית הכלכלית במאבק ביוקר המחיה: הקפאת העלייה בארנונה, מביאה חיסכון של עד 20 שקלים לחודש למשפחה, הפחתה של עשר אגורות לליטר דלק, הקפאת העלייה במחיר המים, חיסכון למשפחה של 5 שקלים לחודש, בלימה של עליית מחיר החשמל ב-6%, שזה סביב 30 שקלים לחודש. סך הכול, עד 75 שקלים לחודש. אני חייב להגיד שכאחד שלא נולד עם כפית זהב בפה אני יודע להעריך כל שקל, תודה גם על זה, אבל אני יודע גם להעריך את האמת, והאמת היא קשה, רבותיי. קודם כול, היא קשה לציבור שנושא בנטל. בימים הקרובים אותו ציבור יגלה שישנה פגיעה משמעותית בכיס שלו. הממשלה הנוכחית לא האריכה את נקודות הזיכוי להורים עובדים, בגלל שהיא לא מעריכה את הציבור הזה. במקום אלפי שקלים לאנשים עובדים, הממשלה תבזבז מיליונים לאנשים שהציונות עבורם היא מילה גסה. השלטון שלכם, רבותיי, הוא לא לנצח.

נדאג להאיר את עיני הציבור, ולא נאפשר לכם להוביל את מדינת ישראל באמת אחורה.

הדובר הבא, חבר הכנסת מנסור עבאס. שלוש דקות לרשותך, אדוני. שלוש או חמש?

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השר יריב לוין, ברשותך, חבר הכנסת עודד פורר, אם תוכל לשחרר את שר המשפטים, שלוש דקות. אני לא בטוח שכולם רוצים שאני אשחרר אותו. אתם יכולים לשבת ביחד, אבל, אתמול קיימנו דיון ברע"מ עם אורחים שהם אנשי אקדמיה, אני יכול להזכיר שם אחד: פרופ' חאלד גנאים, בקשר לרפורמות

תחילת הדרך היא הגדרת המצב הקיים עכשיו, כי גם מבחינתנו כחברה ערבית אומנם יש לנו ביקורת על מערכת המשפט, אבל בהחלט אפשר להסתכל על מערכת המשפט כמערכת,

שמגינה על זכויות מוחלשים, מיעוטים. ובהחלט בהקשר הזה אפשר כמובן לעמוד ולהתלהם ולדבר על כל מיני דברים שאפשר למצוא, אבל אני חושב שהביטוי שהם השתמשו בו אז הוא "הרע במיעוטו"; יש כמה אופציות, והאופציה הקיימת עכשיו היא הרע במיעוטו. ובהחלט אנחנו דנו בארבע הסוגיות שהצעת ברפורמה. אני רוצה לשתף אותך בניסיון הדל שיש לי בכנסת, ובחלק מזה היית שותף כיו"ר הכנסת. היום יש לנו חבר בוועדת הכספים בזכות היועצת המשפטית לממשלה, לא בזכות המערכת הפוליטית או הקואליציה, שבמקרה הזה מייצגת את המערכת הפוליטית, שהבינה שיש מפלגה שראוי שתהיה מיוצגת בוועדת הכספים. אני מביא את זה כדוגמה לייצוג שלנו, כ-20% מתושבי המדינה, או 16%, 17% מאזרחי המדינה, במערכת המשפט, במיוחד בבג"ץ, בבית המשפט העליון לצדק, יש נציג ערבי אחד, שזהו, נקבע שהוא יוצא ונכנס מישהו במקומו, ואין לאן לשפר את היחס הזה.

כאשר אתה רוצה להביא לעוד כוח למערכת הפוליטית,

כדי שתחזק אותה מול הרשות השופטת, אנחנו כחברה ערבית שואלים איך זה יגן על המיעוט המוחלש בתוך מדינת ישראל, המיעוט הערבי, שממילא רוב הסוגיות שבית המשפט העליון מתמודד איתן הן או החלטות ממשלה או מדיניות ממשלה או שהן חקיקה של הכנסת עצמה. ומצד שני, גם מהניסיון הדל שיש לי בתקופה הקצרה שפעלנו כחברי כנסת, אני ראיתי בכמה וכמה משרדים שעצמאותו של היועץ המשפטי, היכולת שלו לבוא ולהציג עמדה עניינית היא ששינתה פה ושם החלטה של שרים, אפילו בתוך הקואליציה שהייתי שותף בה.

כאשר אתה רוצה יותר מרחב תמרון לשרים, נא לסיים. לדרג המדיני הפוליטי, ולתת לו עוד כלים, שוב נשאלת אותה השאלה: איך אפשר לוודא שהמיעוט, שהחברה הערבית או כל מגזר אחר במדינת ישראל שהוא ממילא מוחלש,

לא מביאים אותו לרע שהוא לא רע במיעוטו אלא מעבר לזה. כמובן שאפשר גם להזכיר את שאר הנושאים שקשורים לרפורמת המשפט, אבל אני אסיים עם עוד דוגמה מהבית הזה. נא לסיים, חבר הכנסת עבאס. העליתי בפניך את הנושא של ועדת, שנייה,

חרגנו כבר בדקה. אתה זוכר, כאשר ניהלתי את הכנסת, נתתי לך כבר, נתתי לך פור. תמיד נתתי לכם, אז תן לי חצי דקה. עוד דוגמה, השר יריב, והיא הוועדה לענייני החברה הערבית. עכשיו יש שם הצעה לתיקון תקנון הכנסת שמקים עוד שתי ועדות קבועות לכנסת, כמובן, לא ועדה לענייני החברה הערבית. למרות שהיה לנו סיכום עם יו"ר ועדת הכנסת שתוקם ועדה כזאת, שהליכוד הקים אותה בקדנציה שעברה, וצמצמנו את הסמכויות שלה, הוא חוזר בו.

מה אני יכול עכשיו להגיד או להעלות כחבר כנסת שמייצג את החברה הערבית? להגיד שאני צריך לתת עוד אמון במערכת הפוליטית שהיא תביא להחלטות ולמדיניות יותר הוגנת או צודקת כלפי החברה הערבית,

המערכת הזאת לא מבינה שכלי פרלמנטרי מאוד צנוע, לא ברמת ועדה קבועה, אפילו ברמת ועדה מיוחדת, לא מצליחים להקים ועדה כזאת? תודה רבה. ולכן, מן הראוי, במערכת הזאת של איזונים ובלמים וניסיון לאזן בין הרשויות ובין הכוחות הפוליטיים הפועלים, וגב בהתכתשות הזאת בין ימין לשמאל ובין גישות שונות במשפט ומחוץ למשפט, חשוב לא לדרוס את החברה הערבית או כל מגזר מוחלש במדינת ישראל.

תודה רבה. קולך נשמע היטב, חבר הכנסת עבאס. הדוברת הבאה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן.

תודה.

חברי וחברות כנסת נכבדים, ההרגשה שרבים מאיתנו מסתובבים איתה בימים האחרונים או בשבועות האחרונים היא שאנו בפני הפיכה שלטונית. כולנו מרגישים שגם מה שנשאר מאלמנטים של דמוקרטיה במדינה, הולכים לדרוס אותם ולהפוך למצב שבו הממשלה מרסקת באופן אמיתי את המערכת המשפטית, עושה פוליטיזציה של תהליך מינוי שופטים, של יועצים משפטיים, שלילת סמכויות מבתי המשפט, וריכוז כל הסמכויות בידיים של הרשות המבצעת, הממשלה. בעצם הינה הקמת דיקטטורה דה פקטו שהגוונים שלה פשיסטיים, של גזענות ושנאת האחר, כל אחר. יש הטוענים שזה חיסול הדמוקרטיה. הרי ישראל תפסיק להיות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. מדינה אשר מקיימת מזה 56 שנים כיבוש לעם הפלסטיני, מונעת ממנו להיות חופשי בארצו, להקים את מדינתו, משעבדת את כל הציבור הישראלי, יהודים וערבים, ומסכנת את ביטחונם לכיבוש הזה, זאת הדמוקרטיה היחידה, הדמוקרטיה אשר מקיימת מדיניות אפליה והדרה על ידי כל הממשלות שהיו במדינה הזו לאוכלוסייה הערבית, לאזרחים הערבים.

בדמוקרטיה הזו אין שוויון בין יהודים לערבים, בין נשים לגברים, בין מרכז לפריפריה. בדמוקרטיה הזו, שחוקקה את חוק הלאום וייסדה את משטר האפרטהייד, מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית.

שבו הנחת, חברת הכנסת גוטליב, לאפשר לה לסיים את הדברים. מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. שבו הנחת היסוד היא האפליה וההדרה ולא השוויון. חברת הכנסת גוטליב. מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית.

השלטונית נתלים במלחמה ברפורמה המשפטית, שאני בהכרח לא מזלזלת בהפיכה הזו. על זה כולם מסכימים.

כל קבוצה מדוכאת לא תוכל לצאת להפגנה כי מאיימים עליה במכת"זיות ובדיכוי. אנחנו צריכים להבין,

שמאבק נגד ההפיכה הזו לא יכול להיות במידות של אלה שנהנו מהפריבילגיות עד עכשיו.

מי שלא שם את האוכלוסייה הערבית, את עניין הכיבוש, בקדמת הבמה של המחאה הזו, מחטיא את העניין. תודה רבה. המאבק הזה צריך להתקיים כדי לבנות דמוקרטיה אמיתית ולא רק לשמור על הפריבילגיות.

תודה רבה. ואולי הגיע הזמן להסביר לחלק מחברי הכנסת החדשים שיש זכות דיבור, מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית,

אפילו למיעוט לאומי שנקרא האוכלוסייה הערבית הפלסטינית במדינת ישראל.

קריאות ביניים זה דבר,

חברת הכנסת גוטליב, לאפשר לדוברים, אבל בזכות שוויון זכויות יש תומכי טרור בכנסת.

הדובר הבא, חבר הכנסת גלעד קריב. בבקשה.

בגלל זה יש בן גביר, תומך טרור מושבע. ברור, בגלל שאנחנו עלולים לפגוע בעצמנו. נותנים שוויון זכויות ועוד יש טענות. תומכי טרור בפרלמנט הישראלי. אין גבול.

כן, כן, תומכת טרור בפרלמנט הישראלי. איפה נשמע דבר כזה? איפה? אדוני היו"ר, איפה? שופי, שופי.

אנחנו לא מואשמים, לא הוגש נגדנו כתב אישום. יש כאלה שהורשעו ויושבים בבית הזה, תמיכת טרור בתוך הפרלמנט בישראל. בהיסטוריה שלי לא הייתה, תומכת טרור. תומכת טרור. הייתי תמיד לצד הקורבנות.

חברי הכנסת, חברי הכנסת, הדיאלוג ביניכם לא נותן לאפשר להתחיל לדבר. לא הבנתי מה אמרה עאידה, היא דיברה בעברית. בפעם הבאה אעלה בערבית. מוזמנת לעשות כרצונך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שתי הצעות האי-אמון שלפנינו עוסקות בתוכנית הקיצונית והמסוכנת של הקואליציה החדשה להחלשת ההגנה החוקתית על זכויות האדם והאזרח ולהנמכת חומות ההגנה על טוהר המידות השלטוני. התוכנית הזו היא הצעד הראשון של הממשלה הנכנסת להפיכתה של מדינת ישראל לדמוקרטיה רזה, דלת זכויות אדם ונטולת איזונים ובלמים. מה הפלא שלמהלך הזה מתלווים גם מהלכים ומינויים להפיכתה של היהדות הישראלית ליהדות נטולת סובלנות וריבוי פנים. הנביא עמוס חתם את אחת מנבואותיו החשובות בפסקה הפותחת במילים "על שלֹשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו". שלוש עובדות הנוגעות לא בתוכן התוכנית אלא בדרך הצגתה ובדרך הדיון בה מעידות עד כמה מדובר במהלך כוחני ודורסני שטומן בחובו סכנות גדולות. העובדה הראשונה, סירובו של נתניהו להתייחס לתוכנית לפני הבחירות. צייצן מוכשר וחכם בטוויטר בדק אתמול וגילה שב-30 הימים לפני הבחירות צייץ ראש הממשלה 204 ציוצים, אף לא אחד מהם עסק בתוכנית המשפטית. בריאיון שקיימתי זה עכשיו באחד מהערוצים השמיעו לי דברים של השר לוין לפני הבחירות כהוכחה להצגת התוכנית, אלא שבדברים הקצרים אמר השר לוין מפורשות על תוכניתו "אם תתקבל", וגם נמנע מלציין איזה רוב יהיה דרוש לפסקת ההתגברות. עובדה שנייה נוגעת לדרך ההצגה והדיון בתוכנית בשבועיים האחרונים. הממשלה והקואליציה בחרו באסטרטגיה של הרעשה ארטילרית כבדה, או בלשונו של איוב "עוד זה מדבר וזה בא" רמיסה של נוהגים ותקדימים של הבית הזה, הצגה חפוזה של תזכירי חוק, ניצול מעמדה המיוחד של ועדת החוקה כדי לדלג על הפרוצדורות של הצעת חוק פרטית, התעלמות מהייעוץ המשפטי של הכנסת. ולבסוף, עובדה שלישית, מסע ההסתה הבלתי-פוסק מצד הקואליציה. במוצ"ש הקודם דיברו איתנו על דגל אחד בתוך ההמון שהתכנס, בשבת האחרונה דיברו איתנו על כך שהתקשורת הייתה מגויסת, הכול כדי להשחיר את פניהם של מאות אלפי ישראלים, שיהפכו להיות מיליוני ישראלים, שלא מוכנים לקבל את ההפיכה המשטרית המסוכנת שאתם מביאים עלינו בדרך חפוזה, בדרך של דיון שלא נועד לגבש הסכמה לאומית רחבה אלא לרמוס ולדרוס. ולכן, חשוב לומר, ובכך אסיים: לא זו העת לדבר על פשרות, לא זו העת להציע הצעות מצידנו. הממשלה והקואליציה אינן מעוניינות בהידברות, ולכן הדבר היחיד שיש לעשות הוא להפוך 80,000 ל-200,000, ו-200,000 לחצי מיליון, ואת חצי המיליון למיליון, ואז נראה את נתניהו הגיבור. תודה רבה. הדובר הבא, סגן השר אבי מעוז,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, במופע חסר תקדים נשיאה מכהנת של בית המשפט העליון לא רק התערבה באופן בוטה בסוגיות פוליטיות מתחום סמכותה של הכנסת כנגד מימוש ההכרעה הדמוקרטית של העם בבחירות, אלא הצליחה גם לשלב הרבה עיוותי מושגים בניסיון להנדס את תודעת הציבור, זו הדמוקרטיה,

של הנשיאה, נשיאת בית משפט עליון.

היא לא הפגינה, כחלק מהמערכה של השמאל כנגד הממשלה הלגיטימית הנבחרת. מקבץ דוגמאות: חיות טוענת כי פסקת ההתגברות תשלול מבית המשפט את האפשרות לבטל חוקים הפוגעים באופן בלתי מידתי בזכויות אדם חוקתיות. מה עם זכויות האדם של תושבי גוש קטיף, של עמונה, של מגרון ונתיב האבות? מה עם זכויות האדם של תושבי דרום תל אביב שסובלים מהמסתננים בגלל בג"ץ? מה עם זכויות האדם של נשים חרדיות שמעוניינות במופעי תרבות בהפרדה על פי אמונתן? מה עם זכויות האדם של נשים בצה"ל? מה עם זכויות האדם של אזרחי ישראל שבג"ץ כפה עליהם את כהונת הטרוריסט עזמי בשארה בכנסת?

זה בדיוק ההבדל. הגנה על זכויות דת הפרוגרס, ללא הפסקה. הינה, הגענו לפרוגרס. הגנה על זכויות היהדות, הלאום והמשפחה, חס וחלילה. אני מזמין אותך למשפחה שלי, חילונית, יהודית. תאמין לי, אנחנו מגדלים משפחה למופת.

אדוני, תוסיף לי זמן. 30,000 חיילות משרתות בצה"ל, חברי הכנסת, חברי הכנסת, קריאות ביניים, אבל לאפשר לו לדבר. בבקשה, תמשיך. עוד מקוננת חיות על הרצון לבטל את עילת הסבירות, שמכוחה העליון פוסל שוב ושוב החלטות של הרשות המבצעת, "שוב ושוב". 22 פעמים מקום המדינה, מה

באמת היא איננה מבינה את התביעה הפשוטה שהשופטים, ובכללם גם שופטי העליון, ישפטו רק על פי החוק שקבע המחוקק ולא על פי מה שסביר, נכון או צודק בעיניהם האישיות? בהיתממות נוספת אומרת חיות כי מאז חקיקת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו בית משפט פסל בסך הכול 21 חוקים. היא כמובן שוכחת להזכיר את כל אותם חוקים רבים שלא נחקקו מחשש פסילה ואת העובדה שהמחוקקים המועטים באותו לילה לפני 30 שנה כלל לא התכוונו לתת לבית המשפט סמכות לפסול חוקים, ובטח לא חוקי-יסוד, שגם עליהם הונף גרזינו של בג"ץ מכוח איזושהי סמכות שהוא נטל לעצמו. אבל המשותף לכל הני בדברים הנ"ל ובאלו שלא הזכרתי מפאת קוצר הזמן הוא, שאכן אני מבין את הקושי להיות מי שבכהונתה, בעזרת השם, תבוא אל קיצה מהפכה שאהרן ברק הוביל בזהותה היהודית ובמשטרה הדמוקרטי של מדינת ישראל. כמו שאמר אתמול ראש הממשלה, באנו לתקן, ונעשה זאת מתוך שיקול דעת ואחריות. תודה רבה. תודה רבה לסגן השר. הדובר הבא, חבר הכנסת אליהו רביבו. לאחר מכן יעלה השר המקשר, השר יואב קיש. בבקשה.

חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה. עובדי הסיעות בשני הצדדים,

תעצור, אני אוסיף לך. עובדי הסיעות בשני הצדדים, עובדי הסיעות בשני הצדדים, הרעש שנשמע כאן מעל הדוכן ולנואם מאוד מאוד מפריע. בבקשה. שמעתי כאן, אדוני יושב-ראש הכנסת, את חברי האופוזיציה מלינים על כך שהרפורמה המשפטית של חברי שר המשפטים יריב לוין אינה דמוקרטית ומערערת את המבנה החוקתי של מדינת ישראל. באופן מוזר, נדמה שאנשי השמאל חושבים שעד המהפכה החוקתית של השופט אהרן ברק בשנות התשעים, ישראל לא הייתה דמוקרטית והמשטר שלה לא היה יציב מבחינה חוקתית. ואני שואל: האם ישראל הפכה לדמוקרטיה אמיתית וחזקה רק כאשר בית המשפט העליון,

נטל לעצמו ללא כל סמכות בחוק את הרשות לפסול חוקים שנחקקו, וכל זאת על ידי נבחרי הציבור, שהם שליחי העם? האם הדמוקרטיה תלויה בפוזיציה? אולי כאן כלל אין דאגה להשמעת דעתו של הרוב בעם ולדמוקרטיה בכלל, כי התחושה שלי ושל רוב העם היא שהשמאל פשוט מסרב להכיר בכך שעליו להתחיל לשחק במגרש הפוליטי באופן דמוקרטי באמת. עליו לוותר על האחיזה הנואשת במוקדי הכוח, בית המשפט והתקשורת עצמה. כנציג מחוז השפלה בליכוד התמודדתי פעמיים בבחירות בתקופה האחרונה, הן במהלך הפריימריז בתוך מפלגת הליכוד והן לאחר מכן בבחירות הכלליות לכנסת. אף נבחר ציבור לא מבין טוב יותר מאנשי הליכוד מהי דמוקרטיה. בניגוד למפלגות כמו זו של לפיד או גנץ, אצלנו העם בוחר את נבחריו מן הרגע הראשון. מי אתם שתלמדו אותנו על חשיבות הדמוקרטיה? בתלמוד כתוב, אני נבחרתי באופן דמוקרטי והממשלה הזאת נבחרה באופן דמוקרטי.

תכירו בכך: זוהי הדמוקרטיה, רצון הרוב. תכירו בעובדה הזאת. אתם לא משלימים עם זה. אתם לא משלימים עם זה. תתרגלו. אני כאן כי מתפקדי הליכוד בחרו בי, אתה כאן כי יושב-ראש המפלגה שלך בחר בך. הוא לא נבחר, הוא בעצמו לא עמד למבחן. הבנו? כמו שבחרו בך, בחרו בי. בתלמוד כתוב, אדוני יושב-ראש הישיבה,

קשוט עצמך תחילה, על מה אתה מתווכח?

בדיוק. אנחנו עברנו פריימריז.

גם ראש הממשלה שלנו התמודד בפריימריז. מגוב ריקבון ועפר. לפני שתגידו לנו, מי בחר ביושב-ראש?

הפריימריז? הבוס?

קודם כול, הייתי מאוד שמח אם כל סיעות הבית היו מתמודדות בבחירות מקדימות. איך אתה לא מתבייש כשדודי אמסלם יושב באולם ואתה מדבר על פריימריז? הייתי שמח. אנחנו לפחות בליכוד נבחרנו בבחירות מקדימות. יחד עם זאת, חשוב שנבין שלמעלה משני מיליון אזרחים במדינת ישראל בחרו בממשלה הזאת.

אני מוכן לסיים, אם הם יאפשרו לי לסיים את דבריי. חברי הכנסת, לתת לו להשלים משפט סיום ולסיים.

אני מציע שלפני שתטיפו לנו על חשיבות ההליך הדמוקרטי, ראוי שתעשו אחד כזה אצלכם בתוך הבית.

כשאתם אוחזים ביד אחת שלטי מחאה הקוראים לחיזוק הדמוקרטיה וביד השנייה אתם ממשיכים להחזיק באותם מוקדי כוח, אתם למעשה שומטים את הקרקע תחת הטיעון שלכם.

כך מתברר, ככה אנחנו. אנחנו בימין, כשאנחנו מאמינים במשהו, אנחנו צועקים. חבר הכנסת רביבו, נא לסיים.

משפט סיכום. כך מתברר לכל בר-דעת שאינכם מעוניינים בדמוקרטיה אמיתית. הדמוקרטיה היא רק כלי שרת עבורכם במאבקכם לשליטה במדינת ישראל, וזאת בניגוד לרצון רוב העם. ובכל זאת, כולנו כאן מייצגים את הציבור ששלח אותנו. לכולנו יש חובה ולא רק זכות להגיד את הדברים שהציבור מצפה מאיתנו להגיד ולפעול.

אני מציע בחום לכולנו, אני מסיים, חברי חבריי חברי הכנסת, לשופט בדימוס אהרן ברק ושאר נשיאי העליון בדימוס,

כמו לכל אזרח שהוא, להגיע לדיוני ועדת החוקה ולקחת חלק בשיח הציבורי ובעיצוב דמותה של מדינת ישראל. תודה רבה. תודה רבה. אני מזמין את השר המקשר, שר החינוך יואב קיש,

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראשית, אני רוצה לשלוח מכאן ברכות אישיות לראש העיר של אור יהודה ליאת שוחט, שנודע לי הרגע שהתפקדה לליכוד, אז בנושא הזה, כמובן, ברכות אישיות לראש העיר אור יהודה ליאת שוחט. זה ככה כדי שתתחממו לפני שאני מתחיל את הנאום. זה לפני שאני מתחיל. מספרים,

אבל אני אגיד לכם על מה עליתי לדבר. אני חייב לתת תשובה לחבר הכנסת יוראי להב הרצנו, שעלה ובפתוס ובכאב דיבר על החשש הגדול שלו מתוכניות הגפ"ן. אני בפעם הלא-יודע-כמה אומר גם לך: מספיק עם הדמגוגיה והשקרים. הינה, אני אומר לך, בסדר? הגפ"ן כולו נשאר במשרד החינוך. נרגעת? לא, שמעת תשובה ברורה מהשר. קיבלת תשובה ברורה, קודם כול. לגבי היחידה, שבאמת בהמשך אני הולך להקריא הודעה, אני אענה לך. אתה רוצה להקשיב, אני אענה לך. תבין איך זה עובד. בוא אני אסביר לך איך זה עובד. קודם כול, הקמפיין הזה של עיתון הארץ, בשם איזה שר חינוך אתה מדבר,

חברת הכנסת מירב בן ארי, את מפנה גב לשר שמדבר. אבל מיכל שיר צעקה. רגע, חברים, שר החינוך רוצה לענות. עכשיו דוידסון מפריע. נאור, בוא נדבר עניינית, אני רוצה שתבין. אני רוצה עניינית. יוראי, 2.4 מיליארד שקלים בתוכנית שנקראת גפ"ן, גמישות פדגוגית ניהולית, קודם כול זה כסף של מנהלי בתי הספר, במהלך של השר גלנט כשהיה שר חינוך. הם מקבלים את זה לבחירה מסל של תוכניות, בסדר? אני בונה לך את זה קובייה אחרי קובייה. מי קובע מה בתוך הסל? אני בונה את זה קובייה אחרי קובייה. אתה יודע, חצי עבודה, בוא. 2.4 מיליארד שקלים מחולקים ישירות למנהלי בתי הספר, והם בוחרים מתוך סל של תוכניות.

עולה השאלה מה זה הסל הזה, מה יש בסל ומי קובע. הסל הזה נקבע במכרז שמוציא אגף הרכש של משרד החינוך. מקבלים תשובות, תכף אני אגיע גם ליחידה שעברה לאבי מעוז ומה היא עושה. יחידה. יחידה.

התשובות שמגיעות נבחנות על ידי המפמ"רים, המפקחים שלי במשרד החינוך בוחנים כל תוכנית לראות אם היא עומדת בתנאי הסף. חד-משמעית, אני אומר לך, אנחנו לא שמים תוכניות שמחוץ לקונסנזוס הישראלי. אני לא אאפשר תוכניות שפוגעות במשפחות שכולות, אני לא אאפשר תוכניות שפוגעות בחיילי צה"ל, ולצערי, יש שם היום תוכניות כאלה,

ואת זה צריך להוציא, ואני אוציא את זה, לא צריך אף אחד אחר. עכשיו לגבי זה. כל שאר הדברים, יש לנו בחורה, תקן אחד, שמה שהיא עשתה, היא קיבלה את התוצאות מהמפמ"רים, מהפיקוח, והפיצה את זה למנהלים בתוכניות. זו היחידה שהפכה להיות תחת ניהולו של משרד ראש הממשלה. היא לא קובעת מה עבר, אין לה סמכות לשנות מהתוצאות, אין לה סמכות לקבוע במכרז מה כן,

הכול נשאר במשרד החינוך. 2.4 מיליארד שקלים נשארו במשרד החינוך, אפס כספים הועברו למשרד ראש הממשלה בהחלטה.

תקן אחד עובר לאבי מעוז, הינה, אני אומר לך.

שאלתי אותו, הוא הולך לשים שם את רוני ססובר,

אישה מצוינת, אני לא יודע אם אתה מכיר אותה. זה הכול. לא קובעים, למה? זה בדיוק. תגיד, אתה רוצה לפרש לי את ההסכמים הקואליציוניים? נאור, כתוב: כל היחידה ותקציביה. ליחידה הזו,

אני מסביר לך, נאור: ליחידה הזו שעברה יש תקן אחד ואפס תקציב. מה אתה לא מבין? מה אתה לא מבין? מי שקובע איזו תוכנית עוברת או לא עוברת את המכרז זה המפקחים של משרד החינוך. נקודה. ההחלטה לפזר את זה זו החלטה ניהולית, אין בה שום סמכות.

יותר ברור מזה אני לא יודע לומר. אתם רוצים להמשיך עם הפייק ניוז? תמשיכו. זו האמת. בזה נגמר העניין. תאמין לי, אני אומר לך עוד פעם. חברי הכנסת, קיבלתם תשובות כל כך מפורטות, ואתם תוקפים. אני קיבלתי תשובה שמניחה את הדעת. הם פשוט לא מרוצים, הם לא מרוצים מהתשובה.

השרה לשעבר תחכים אותם. עוד פעם אני אגיד לך. עוד פעם אני אגיד לך. שום דבר לא ישפיע על תוצאות המכרז,

אני עונה לך. שום דבר לא ישפיע על תוצאות המכרז. רק משרד החינוך קובע, רק משרד החינוך יקבע, רק משרד החינוך מתקצב. אתה יכול להיות רגוע לחלוטין. כל האירוע במשרד החינוך. אני לא רגוע. אני לא מבין מה, אני אגיד לך, אז אני אסביר לך. בתקן הזה הייתה בחורה מאוד נחמדה במשרד החינוך, אני לא יודע אם להגיד את שמה,

אולי אני אביך אותה. מכירים.

אני לא איכנס ברמה האישית,

עובדת מצטיינת, אהודה ואהובה במשרד. שאלתי אותה אם היא רוצה לעבור למשרד ראש הממשלה או להישאר במשרד החינוך, היא העדיפה להישאר במשרד החינוך, היא נשארת במשרד החינוך. אבי מעוז קיבל תקן אחד ממשרד החינוך למשרד ראש הממשלה, יעסיק את מי שהוא רוצה להעסיק. אני חושב שהוא הולך להעסיק את רוני ססובר. אני אומר לך שהאג'נדה היחידה, הינה, נמצאת פה, מהו הכישרון של הגברת חוץ מלהפגין מחוץ לבית ספר של ילד בן שמונה? אני אומר לך, רגע, אני לא שומע. יוראי, אני עונה לך. אולי אתה לא אוהב לשמוע את התשובה. אבי מעוז,

אני אומר לך, לא יקבע למשרד החינוך איזה תוכניות יהיו. נקודה.

לא טוב לך עם התשובה הזו,

תקים ממשלה. זו התשובה של ממשלת ישראל.

אני רואה שקשה להם עם האמת. פשוט לא מסוגלים לשמוע את האמת. אני רוצה להתייחס לנושא נוסף שהיה פה, וזה הנושא של הרפורמה בתחום המשפט. יש דבר שכולם מתעלמים ממנו, וזה הדינמיקה של מה שקרה במדינת ישראל בעשור האחרון. מי שחושב שאירועים כמו התיקים שניצב מזרחי החזיק כנגד אישי ציבור, שהסיכול של גל הירש בתפקיד מפכ"ל, אלה אירועים שככה עוברים והציבור לא מתייחס אליהם,

חד-משמעית, אלה הדברים שהביאו לשינוי התודעה, שינוי המודעות של הציבור, וגם שינוי שבסוף התגלגל להבנה עמוקה, בסיסית, שחייבים לעשות רפורמה במערכת המשפט, דרך אגב, גם בפרקליטות. חד-משמעית.

יש לנו את חבר הכנסת משה סעדה, אתם גם מוזמנים לדבר איתו על ההתנהלות של המשטרה ומח"ש ולהבין כמה הנושא הזה מוכרח לקרות ומוכרחים לתקן.

תודה רבה. חברי הכנסת, נא לשבת במקומות. רבותיי חברי הכנסת, בטרם ניגש להצבעה, רבותיי חברי הכנסת משני הצדדים, חברי וחברות הכנסת, אני מבקש לשבת במקומות. בטרם ניגש להצבעה, אני רוצה להזמין את סגן השר חבר הכנסת יעקב טסלר להצהרת האמונים. בבקשה. חברי הכנסת, לכבד את המעמד. רבותיי חברי הכנסת, נא לכבד את מעמד הצהרת האמונים של סגן השר יעקב טסלר.

סגן שר התרבות. חברי הכנסת, נא לכבד. הצהרת האמונים של סגן השר יעקב טסלר, סגן שר התרבות והספורט.

אני יעקב טסלר, בן אפרים וחיה, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כסגן שר ולקיים את החלטות הכנסת.

בשעה טובה לסגן השר חבר הכנסת יעקב טסלר. ובכן, ניגש להצבעה. התקבלה כאן בקשה, 20 חתימות, להצבעה שמית. אדוני מזכיר הכנסת יקריא. ובכן, אנחנו מצביעים כעת הצבעה ראשונה, על הצעת האי-אמון של סיעת יש עתיד. מזכיר הכנסת יקרא בשמות חברי הכנסת.

(קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, נגד ינון אזולאי, נגד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, נגד דן אילוז, נגד חברי הכנסת, קצת שקט, זה מפריע. מזכיר הכנסת קורא בשמות חברי הכנסת.

ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר,

זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם,

אופיר אקוניס,

משה ארבל,

יעקב אשר, נגד אוריאל בוסו, נגד דבי ביטון, אינה נוכחת חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן,

בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר,

אברהם בצלאל,

אורנה ברביבאי, אינה נוכחת ניר ברקת, נגד טלי גוטליב, נגד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אנו נוכח גילה גמליאל,

גפני,

סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן, נגד אלי דלל,

דני דנון, נגד שלום דנינו, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, נגד מיכל מרים וולדיגר,

יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח

טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

אוהד טל, נגד יעקב טסלר,

אינו נוכח אלי כהן,

אלמוג כהן, נגד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף,

אופיר כץ,

ישראל כץ,

רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין,

נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז,

אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, נגד שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, נגד יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח משה סולומון,

לימור סון הר מלך,

אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד בצלאל סמוטריץ' נגד משה סעדה,

גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל,

עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, נגד מאיר פרוש,

יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יואב קיש,

אריאל קלנר,

גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי,

אליהו רביבו,

מירי מרים רגב, נגד שמחה רוטמן, נגד עידן רול, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח עמיחי שיקלי, נגד מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת תודה רבה. אדוני יקרא את השמות של חברי הכנסת שלא נכחו בקריאה הראשונה. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

גדי איזנקוט,

ואליד אלהואשלה,

זאב אלקין,

דבי ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, בעד ולדימיר בליאק, בעד רם בן ברק, בעד אורנה ברביבאי, אינה נוכחת מאי גולן, נגד יואב גלנט, אינו נוכח בנימין גנץ,

סימון דוידסון,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת יאסר חוג'יראת,

חברי הכנסת, הרעש במליאה לא מאפשר למזכיר הכנסת לקרוא בשמות חברי הכנסת. קצת שקט. (קורא בשמות חברי הכנסת) אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

משה טור פז, בעד אחמד טיבי, בעד חילי טרופר,

מאיר כהן, בעד מירב כהן, בעד מתן כהנא, בעד רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, בעד נעמה לזימי,

אביגדור ליברמן, בעד יאיר לפיד, בעד טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי, בעד שרון ניר,

סגלוביץ'

יבגני סובה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס,

איימן עודה, בעד יוסף עטאונה, בעד חמד עמאר, בעד עודד פורר,

יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, בעד גלעד קריב,

עידן רול, בעד יואל רזבוזוב, בעד אפרת רייטן מרום, בעד יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, בעד אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן,

נאור שירי,

עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, אינה נוכחת תודה רבה. האם יש עוד מישהו באולם שרוצה להצביע וטרם הקריאו את שמו? (קורא בשם חברת הכנסת) אורנה ברביבאי, בעד יש עוד מישהו באולם שמעוניין להצביע, שלא הצביע עדיין? (קורא בשמות חברות הכנסת) שרן מרים השכל,

תמנו,

האם יש עוד מישהו באולם שמעוניין להצביע? (קורא בשם חבר הכנסת) ואליד אלהואשלה,

יש עוד מישהו באולם שמעוניין להצביע, שטרם הוקרא שמו?

אם כך, תמה הצבעה. בבקשה לספור.

רבותיי, להלן תוצאות ההצבעה: 53 בעד, 62 נגד. אני מודיע שהצעת האי-אמון לא התקבלה.

נמנעים. נעבור להצבעה הבאה, הצעת האי-אמון של סיעת המחנה

המזכיר יקרא בשמות חברי הכנסת שלא נכחו בקריאה הראשונה. (קורא בשמות חברי הכנסת) גדי איזנקוט, בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח זאב אלקין,

דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, בעד אורנה ברביבאי,

יואב גלנט, אינו נוכח בנימין גנץ, בעד גלית דיסטל אטבריאן,

שלום דנינו,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי,

יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח מאיר כהן, בעד מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא,

עופר כסיף, בעד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, בעד אביגדור ליברמן, בעד יאיר לפיד, בעד טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי, בעד אורי מקלב,

שרון ניר,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, בעד גדעון סער, אינו נוכח איימן עודה,

חמד עמאר,

עודד פורר, בעד יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, בעד עידן רול,

יואל רזבוזוב, בעד אפרת רייטן מרום, בעד יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, בעד אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי,

פנינה תמנו,

תודה רבה. האם יש מישהו באולם שמעוניין להצביע וטרם קראו את שמו? (קורא בשמות חברי הכנסת) שרן השכל,

ואליד אלהואשלה, בעד מירב כהן, בעד דבי ביטון,

מירב בן ארי, בעד מנסור עבאס, בעד האם יש עוד מישהו באולם שנוכח, לא הצביע ומעוניין להצביע?

אני קובע כי הצעת האי-אמון של סיעת המחנה הממלכתי לא התקבלה. נעבור לנושא הבא בסדר-היום, הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון) (חברות בכנסת של שר או סגן שר). לפני שניגש לנושא הבא, יש הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת.

חבר הכנסת אופיר כץ. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הצעות חוק בנושא ביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור, שמספריהן פ/376/25, של חבר הכנסת שמחה רוטמן וקבוצת חברי הכנסת, פ/1518/25, של חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת, פ/1532/25, של חבר הכנסת זאב אלקין, ופ/1533/25, של חבר הכנסת ינון אזולאי, הועברו מהמליאה לוועדת הכנסת ביום י"ח בטבת התשפ"ג, 11 בינואר 2023, לצורך קביעת ועדה לדיון. כמו כן החליטה המליאה באותו היום להעביר לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה הצעות חוק באותו עניין שמספריהן פ/373/25, של חבר הכנסת אופיר כץ, פ/374/25, של חברת הכנסת שרן מרים השכל, ופ/1534/25, של חבר הכנסת מאיר כהן וקבוצת חברי הכנסת. ועדת הכנסת ממליצה כי הצעות החוק האמורות יידונו בוועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הפנים והגנת הסביבה לפי ההרכב הבא: הוועדה תהיה בת 12 חברים, שישה חברים מכל ועדה: מטעם ועדת הכנסת, חברי הכנסת אופיר כץ, היושב-ראש, משה סעדה, ינון אזולאי, שמחה רוטמן, מירב בן ארי ושרון ניר, מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה, חברי הכנסת יעקב אשר, חנוך מלביצקי, לימור סון הר מלך,

זאב אלקין ויוסף עטאונה. אבקש מחברי הכנסת להצביע בעד ההצעה, תודה. מאחר שמדובר בהעברת הצעת החוק לוועדה משותפת, על פי התקנון, מוועדה לוועדה, זה מצריך הצבעה.

רבותיי חברי הכנסת, נא לשבת. ההצבעה תהיה שמית. אלקטרונית. בדקתי ערנות. הצבעה.

יושב-ראש

21 בעד, אין נגד, אין נמנעים. אני קובע שההצעה התקבלה. נעבור לנושא הבא בסדר-היום, הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 52) (חברות בכנסת של שר או סגן שר), מטעם ועדת החוקה,

לקריאה ראשונה. אני מזמין את חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, להציג את ההצעה,

חבר הכנסת רוטמן, עשר דקות לרשותך, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כמובן, אני רוצה להציג את הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 52) (הפסקת חברות בכנסת של שר או סגן שר). במהלך דיוני הוועדה אנחנו החלטנו שנשתדל לא לקרוא לזה "נורבגי" אלא "חכ"מ" חבר כנסת מחליף. ההצעה בגדול מבוססת על ההסדר של מה שמכונה "החוק הנורבגי", או לפחות כונה עד עכשיו "החוק הנורבגי" ומהיום ייקרא "החוק החכם", שמדבר על כך שכמה חברי כנסת יכולים להתפטר מהכנסת כשהם שרים וככה להכניס את הבאים בתור ברשימה. יש כמה שינויים בהצעת החוק הזאת שמשנים את המצב הקיים, ולכן גם הצעת החוק הזאת מוסיפה כמה חברי כנסת שאפשר יהיה לעשות בהרכב הקואליציוני הנוכחי, כפי שוודאי ותיקי הבית זוכרים. מספר חברי הכנסת שיכולים לצאת בהסדר חבר הכנסת המחליף משתנה לפי ההרכב הקואליציוני והגודל הסיעתי של כל סיעה מסיעות הקואליציה, ולכן הצעת החוק הזאת מבקשת להגדיל ולייצר מדרגה נוספת לסיעה שהיא גדולה וסיעה שהיא קטנה, שתי מדרגות שלא היו קיימות בהסדר הקודם. בהסדר הקודם, סיעה שהיא בין חבר כנסת אחד לשלושה בכלל לא הייתה יכולה להשתמש בהסדר הזה, ו סיעה שהיא גדולה יותר מ-15 חברי כנסת, המקסימום שהיא הייתה יכולה היה חמישה חברי כנסת במחליפים, חמישה שרים, ח"כים נורבגים. ההצעה פה מוסיפה את מדרגה א' לסיעות קטנות ומאפשרת להן להפסיק חברות של מחצית מחברי הסיעה, מעוגל למעלה. זאת אומרת, סיעה של חבר כנסת אחד תוכל להוציא חבר כנסת אחד, סיעה של שניים, חבר כנסת אחד, וסיעה של שלושה תוכל להוציא שני חברי כנסת. אחר כך בסיעות של ארבעה עד שישה חברי כנסת יכולים להפסיק שלושה. לאחר מכן אנחנו גם מוסיפים את המנגנון שכאשר יש בסיעה מעל 18 חברי כנסת, היא יכולה להוציא שליש מחברי הסיעה, מעוגל לגבוה ביותר. הדבר הזה מייצר עבור סיעת הליכוד, שהיא הסיעה שהסעיף הזה חל לגביה, מספר מקסימלי של 11 חברי כנסת מחליפים. אני רק רוצה לציין שלמרות ההגדלה הזאת כביכול,

למיטב ההערכות, בכנסת הזאת יהיו פחות חברי כנסת מחליפים בסך הכול מאשר מה שהיה בכנסת הקודמת. ולכן על אף זאת, מאחר שההצעה משנה את המצב הקיים, לפחות ברמה המקסימלית, יש לה עלות תקציבית המפורטת בדברי ההסבר לחוק, לכן ההצעה הזאת, נכון לעכשיו, כל עוד לא התקבלה הסכמת הממשלה, או ככל שתתקבל עד ההצבעה, עומדת בהגדרת הצעת חוק תקציבית. בנוסף, הוספנו להצעת החוק הסדרים נוספים שמצמצמים במעט את ההסדר כפי שהיה נהוג. ההסדר גם זכה לביקורת ציבורית, ובמידה מסוימת מוצדקת. חברי כנסת מחליפים שנכנסים לתפקידם בתקופה שהכנסת כבר התפזרה, אחד הרציונלים של חבר כנסת מחליף הוא לסייע בעבודת הכנסת ולהקל על העומס מעל השרים. בתקופה אחרי שהכנסת מתפזרת, אנחנו יודעים שהעומס בכנסת ממילא יורד, נכנסים בדרך כלל לפגרת בחירות, ולכן אין כל כך הצדקה להסדר הזה. לכן קבענו שבתקופות שבין התפזרות כנסת למעשה, יש כל מיני תקופות בחוקים השונים, עד להקמת ממשלה חדשה, לא יוכלו להשתמש בהסדר הזה ולא יוכלו להוציא חברי כנסת לנורבגים, חבר הכנסת המחליף. עוד תיקון, שאומנם נקרא לו מעט קוסמטי אבל הוא חשוב: כאשר שר שהתפטר מהכנסת במסגרת החוק הנורבגי רוצה להפסיק את כהונתו גם בכנסת וגם בממשלה, ההסדר הישן יצר איזשהו מצב מאוד מאוד משונה: הוא היה מתפטר מהממשלה, ההתפטרות שלו מהממשלה הייתה נכנסת לתוקף לאחר 48 שעות, הוא היה נהיה חבר כנסת, ומייד היה צריך להתפטר גם מהכנסת, אם הוא רצה לפרוש מהחיים הפוליטיים מסיבות בריאותיות, או אישיות או מכל סיבה אחרת, והוא היה צריך להוציא חבר כנסת מהכנסת למשך 48 שעות עד שההתפטרות השנייה שלו תיכנס לתוקף, והוא היה מוחזק בתהליך הזה. יצרנו פה הסדר שמי שבאמת רוצה להתפטר מהכנסת ומהממשלה יכול לעשות זאת בבת אחת, אפילו שהוא למעשה עוד לא חבר כנסת, אלא שההתפטרות שלו תיכנס לתוקף. שני ההסדרים האלה הוכנסו. אני רוצה להודיע כאן לחברי הכנסת שבעקבות הערות חשובות שעלו במהלך הדיונים, ואני רוצה להודות כמובן לחברי הוועדה מהקואליציה ומהאופוזיציה שהעלו הצעות חשובות במהלך הדיונים, דיברתי על כך ותיאמתי זאת גם עם ראשי הקואליציה, ואנחנו בעזרת השם נתקן את התקנון בהתאם ונחזיר את שעת השאלות, כדי לחזק את מעמד הכנסת ולאפשר לשרים להגיע יותר, בעצם לדרוש משרים להגיע יותר ולענות על שאלות חברי הכנסת כאן במליאה. גם סוכם שבהמשך, בעזרת השם, ננסה להקים צוות משותף גם למחשבות על כלים נוספים לחיזוקה של הכנסת וחיזוק כלי הפיקוח שלה. אני חושב שהדבר הזה, גם מבחינתי, הוא סימן של רצון טוב, אבל מעבר לסימן של רצון טוב, מטרה משותפת לכולנו לחזק את הבית הזה. אני רוצה להתייחס בקצרה, לקראת סיום הזמן שלי, אני רוצה להתייחס להליך, כי עלו כמה טענות כאלה גם בהקשרים של חוקים אחרים שמקדמים. חוק הכנסת, תקנון הכנסת והחלטות שהתקבלו בעבר בכנסת, ובראשן כמובן החלטת הררי משנותיה הראשונות של המדינה, אני אפילו לא זוכר את השנה המדויקת, הטילו על ועדת החוקה של הכנסת להכין הצעות חוק-יסוד, פרקים-פרקים, והסמכות של ועדת החוקה של הכנסת היא להכין הצעות חוק. זו אחת משלוש הוועדות בכנסת שיש להן סמכות שכזאת, ליזום הצעות חוק מטעמן. החוק הזה הוכן כהצעת חוק שכזאת. אפשר להתווכח ואפשר לדון מה מתאים לחוק-יסוד ומה לא מתאים לחוק-יסוד, מה מתאים שהוועדה תיזום ומה לא מתאים שהוועדה תיזום, אבל אני חייב לומר, ולהבנתי ולזיכרוני עמדתי בנושא הזה הייתה עקבית, גם כשלא הייתי יושב-ראש ועדת החוקה, ואני חושב שזאת דרך המלך, אני חושב שכאשר מביאים הצעת חוק-יסוד, זה לא מסלול עוקף וזה לא מסלול בדיעבד, זה מסלול רצוי לקידום הצעות חוק-יסוד, ובדרך הזאת, עוד לפני הקריאה הראשונה, שזה הדבר החשוב, עוד לפני הקריאה הראשונה בחוק הזה, אם הדבר הזה היה מגיע בהצעת חוק פרטית, רוב הסיכויים שהיו לנו פחות דיונים, ובוודאי פחות דיונים מעמיקים לפני יום ההצבעה בקריאה הראשונה. אחרי מה שעשית בשבוע האחרון, אפשר, אני אומר,

הדרך הזאת בעיניי היא דרך המלך. כדי לעקוף את הייעוץ המשפטי, אני לא חושב שיש צורך, את חובת ההנחה. אני לא חושב שיש צורך לשלוח לא את חברי הוועדה ולא אותי, אבל גם לא את הכנסת, למסלול של הצעת חוק פרטית, שבעיניי דווקא הצעת חוק פרטית, בוודאי כאשר עוסקים בחוקי-יסוד, היא המסלול בדיעבד. אני רוצה להזכיר שכמעט כל הצעות חוק-יסוד: החקיקה שהוגשו אי פעם בתולדות הכנסת אמרו שלתקן חוקי-יסוד כמעט אי-אפשר בהצעת חוק פרטית. הייתה אפילו תפיסה שמדובר בתרתי דסתרי להציע הצעת חוק-יסוד מטעם חבר כנסת בהצעת חוק פרטית. רק כשההצעה היא בעניין יועצים משפטיים של הממשלה, חבר הכנסת קריב. תפסיק, אני מודה לצוות הוועדה, לייעוץ המשפטי של הוועדה ולחברי הוועדה על הכנת הצעת החוק, ואני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בה בקריאה הראשונה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה ליושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט שמחה רוטמן. אני נועל כמובן את רשימת הדוברים. הדובר הראשון, חבר הכנסת עופר כסיף. כבוד היושב-ראש, עוד לא יצא לי

אותך. אנצל את ההזדמנות. שיהיה בהצלחה.

חברי הכנסת, לפני שאני ניגש לנושא, אני רוצה להזכיר לכולם שהיום שוב נהרגו שני פועלים, האחד בתל מונד והאחד בירושלים, ועוד פועל אחד נפצע קשה. אני שב ופונה פה לכל הבית: אני חושב שהנושא הזה באמת לא צריך להיות עניין ששייך לצד אחד של המפה הפוליטית, אלא צריך לחצות את הבית הזה לאורכו ולרוחבו. אני קורא פה לכולם להתגייס ולתמוך כשתעלה הצעת חוק שלי, שהגשתי גם בכנסת הקודמת, להתחיל להתמודד עם תאונות העבודה הנוראיות האלה. אני שולח את תנחומיי למשפחות והחלמה מהירה לפצוע. לענייננו, נורבגיה היא מדינה מתקדמת, שמשתמשת במשאבי הטבע העשירים שלה למען השגשוג של כל תושביה. יש בה תקשורת חופשית, מערכת משפטית יציבה, תרבות עצמאית ומערכת רווחה מאוד חזקה. את כל אלו דווקא לא בחרו ממשלות ישראל לאמץ, אלא רק את מה שמכונה החוק הנורבגי. הצעת החוק שעומדת לפנינו היא חלק מההפיכה המשטרית שמטרתה החלשת הרשויות מול הממשלה עד לכדי הפיכת הממשלה לרשות יחידה. בימים אלו מתקיימת מלחמת חורמה נגד כל מי או מה שיכול להגביל ולבקר את הממשלה. שומרי הסף הפורמליים, מערכת המשפט והיועצים המשפטיים,

נרדפים ומאוימים, ואו-טו-טו ישועתקו בצלמו ובדמותו של הדוצ'ה. אך גם שומרי הסף הבלתי-פורמליים נמצאים תחת מתקפה, השידור הציבורי והתקשורת ככלל, אומנים ומוסדות תרבות, האקדמיה, ארגוני זכויות אדם וכדומה. כולם תחת מתקפה בריונית שפשיזם ביסודה ואלימות במעשיה. גם מחאות מנסים למנוע. כך, שר הבט"ל עסוק ברדיפת מתנגדים פוליטיים לגווניהם, שמוחים באמצעות שלטים ודגלים, ומאיים דרך בריוניו על פוליטיקאים במעצרים. בעוד הפשע משתולל ברחובות ואף בבתי הספר, הוא שולח את שוטרי מחוז ירושלים להכות מפגינים ולחטוף דגלי פלסטין. החוק הנורבגי משמש במתכונתו המוצעת להחלשה נוספת של הכנסת, החלשה גם כך אל מול הממשלה. חבר הכנסת רוטמן, אני אשמח אם תקשיב לי לרגע. אפשר את תשומת ליבו, בבקשה? יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת רוטמן, הוא מבקש לדבר אליך כרגע, ואתה גם מפנה גב לדובר.

אני מבקש שתקשיב רק לזה. כדברי חבר הכנסת שמחה רוטמן בהיותו עדיין באופוזיציה, אני מצטט אותך, את הדברים שאמרת על החוק הנורבגי, בכנסת העשרים-וארבע אמרת כך: הסדר זה פוגע למעשה בעצמאותו של חבר הכנסת שהחל לכהן בשל התפטרות שר או סגן שר, שכן בכל רגע יכול השר שהפסיק את כהונתו להביא לסיום כהונת חבר הכנסת שנכנס במקומו.

עתידו של חבר הכנסת שנכנס לכהן מצוי בידיו של פטרונו,

הלוא הוא השר או סגן השר שהתפטר מהכנסת על מנת להביא לכניסתו לכנסת. אני הייתי אומר ששם מתאים יותר לחוק הוא לא החוק הנורבגי אלא החוק הוויקינגי, על שם יורדי הים הכובשים, נא לסיים, חבר הכנסת כסיף.

על שם יורדי הים הכובשים והבוזזים. השם יאה יותר למטרות האמיתיות של ממשלת הכיבוש ושוד הקופה הציבורית. תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. ד"ר טיבי, אני מאמין שבקשתך התקבלה. תודה, כבוד היושב-ראש. בקשתך התקבלה, ד"ר חבר הכנסת אחמד טיבי, אבל כדי לשמור על מעטה הסודיות וכדי לתת לאנשים לחשוב עמוק עמוק, אני לא הולכת להתייחס לזה. המסמך היה מאוד מסווג, סודי ביותר, שחשף בפניי שר החוץ אלי כהן, סדר-היום במליאה. סדר-היום במליאה נחשף בפניי על ידי שר החוץ אלי כהן, אבל כנראה חיפשו איזושהי אטרקציה בצעדים. אני חייבת להגיד שהחוק הנורבגי ימנע מאיתנו אינטראקציה נכונה עם השרים. החוק הנורבגי שמביאים עכשיו לכנסת ייתן לשרים את החופש לא להיות נוכחים בתוך המליאה, לשמוע את הדעות של כלל חברי הכנסת ואת הדיונים שמתקיימים. הוא גם ירחיק מאיתנו את האפשרות לתשאל, לשאול.

כבר התחלנו, עוד אין חוק נורבגי, וביום רביעי שעבר העליתי הצעה לסדר-היום שהשר ניר ברקת, שר הכלכלה, היה אמור להיות נוכח במליאה ולתת עליה תשובה, או לפחות לשלוח תשובה, והיא הייתה בנושא כאוב מאוד, תאונות עבודה. השר לא טרח לספק תשובה או להיות במליאה, אז תתארו לעצמכם, עדיין אין חוק נורבגי, מה יהיה כאשר הם לא יהיו מחויבים להגיע? אני חושבת שמרוב שמדברים על רוב,

לנו יש את הרוב, אנחנו הרוב, הם רוצים לכבוש עוד ועוד מקומות במליאה ולהיות בטוחים שהם באמת הרוב, הם עוד לא מעכלים את העובדה הזאת. אני חייבת בדקה שנשארה לי לברך על מאבק עיקש שניהל ד"ר אחמד מחאג'נה בחודשיים האחרונים, קודם כול כדי לטהר את שמו מעלילת הדם שנעשתה לו על ידי ארגון גזעני שכל מטרתו לקיים ציד מכשפות, לצערי הרב, אני אומרת, והוא סוף-סוף הצליח לחזור למקום העבודה שלו. אני חושבת שהנהלת הדסה צריכה להתבייש בכל התהליך שהיא הובילה נגד ד"ר מחאג'נה. וסוף-סוף נחשף השקר הגדול על האי של הדו-קיום במערכת הבריאות. נכון, הצעירים שלנו הם 40% מהצוותים הרפואיים, אבל הגיע הזמן להפסיק להסתכל עליהם כעל איום מהלך. הם היו בקדמת המערכה נגד הקורונה, הם מטפלים בלי שום אפליה בכל החולים.

כל הכבוד, אחמד, שלא היית מוכן לוותר על הזכות שלך לחזור למקום העבודה בראש מורם. המאבק שלך היה המאבק של כולנו. תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה.

שלוש דקות, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, קראתי בעיון רב שני מאמרים, גם של ג'קי חורי וגם של עפר שלח, שני מאמרים חשובים שמתארים מציאות נכונה וקשה: הערבים וההפגנה בתל אביב, ההפגנה בתל אביב וערבים. צוין שלא הייתה השתתפות ערה של הציבור הערבי בהפגנה. אני רוצה לומר שבית המשפט העליון כמעט שלא נתן סעד בנושאים הקרדינליים, המהותיים, נושאי הליבה, לפלסטינים. הוא אישר גירוש, אישר התנחלויות, אישר חיסולים, אישר הריסות בתים, מה לא? ככה תִּחְזְקוּ את הכיבוש, וגם נתן חסות בין-לאומית בתור בית משפט עליון לכיבוש בפני הקהילה הבין-לאומית. למרות זאת, כאשר יש D9, או יש רפורמה,

מוצעת, על ידי השר לוין והממשלה הנוכחית, אנחנו מתנגדים לרפורמה הזאת, כי בסופו של תהליך, בית המשפט העליון, למרות כל מה שאמרתי עליו, משמש כמפלט בפני המוחלשים והמיעוט בנושאים אולי פחות קרדינליים, פחות גדולים, ולכן אנחנו מתנגדים, גם מהותית, לסעיפים שהוצגו על ידי השר לוין.

חשוב שמארגני ההפגנות האלה, המשתתפים לפני יומיים היו משתתפים אמיצים שבאו כדי למחות ובעצם הנוכחות שלהם יש אמירה. יש דברים אחרים שמדאיגים אותנו לצד מערכת המשפט, למשל הריסות בתים, תכנון ובנייה, פשיעה, מעשי רצח, הכיבוש, הרג פלסטינים כמעט יום-יום, הגזענות הגואה. את הדברים האלה לא רק שהסתירו, הם לא נאמרו, לא הוזכרו, ולכן חייבים לומר, רבותיי חברי הכנסת, חבר הכנסת קריב, אין דמוקרטיה עם כיבוש. זה לא הולך ביחד. אני, כמו שאני אומר בדרך כלל,

על יהודית ודמוקרטית שזה אוקסימורון, אני אומר שגם כיבוש ודמוקרטיה זה אוקסימורון. זה אוקסימורון למי שמאמין בזה. הוא סתם, נא לסיים. תודה רבה.

תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת. חבר הכנסת גלעד קריב,

לרשותך שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, צר לי שחבר הכנסת רוטמן לא נוכח כאן באולם.

אוה, נהדר. אז עמיתי, כשאתה על הדוכן, אני באופוזיציה. במיוחד בשבילך.

אז עמיתי חבר הכנסת רוטמן, האמת היא שיש משהו עצוב ומאכזב בעובדה שדבר החקיקה הראשון שאתה עולה ומציג מעל הדוכן הזה, ועוד בשם הוועדה, הוא תיקון מיותר ומזיק לחוק-יסוד הכנסת המאפשר למפלגת השלטון להחליף שליש מחבריה בבית הזה עם מינוים לשרים וסגני שרים. ומכיוון שהצעת החוק מובאת למליאה לאחר הקמתה של הממשלה, ניתן כבר לקבוע שההצעה נועדה להיות פיגום לממשלה מנופחת ומבולגנת, ממשלה של שרים, חצאי שרים, שרים בלי תיק, שרים עם תיק ריק, שרים עם עציץ בלשכה, שרים שהם עציץ וסגני שרים לענייני כלום ושום דבר. אדוני היושב-ראש, בילדותנו, אתה ודאי זוכר, שידרה הטלוויזיה החינוכית את סדרת הילדים האלמותית רגע עם דודלי. אחד הפרקים הזכורים היה זה שבו רגע ופיסטוק בונים את הגרוטיאדה, מכונה מקרטעת וחורקת של גרוטאות מכל הבא ליד. כך נראית הממשלה החדשה, גרוטיאדה של ממש: ערמה מבולגנת של קרעי משרדים, יחידות ותחומי פעולה שניתקו ממקומם הטבעי ורעש מחריד אוזניים שמעיד לא על פעולה עם תכלית אלא על קקופוניה של ממש, ממשלת הגרוטיאדה של בנימין נתניהו, שהחוק שאנחנו דנים בו היום משמש לה כתוסף דלק. האמת צריכה להיאמר: לנוכח התוכניות המסוכנות של הממשלה הזו, ההצעה הזו אינה ההתפתחות הכי מדאיגה, בסך הכול בזבוז של כמה מיליוני שקלים והרחבת האבטלה הסמויה סביב שולחן הממשלה. אלא שמאחורי ההצעה הזו ניצבת בכל זאת מגמה מסוכנת, הרחבת ההסדר של חברי הכנסת המחליפים מביאה להפרת האיזון בין הקואליציה לאופוזיציה. היא מגדילה באופן משמעותי את הייצוג השלטוני של מפלגות וסיעות הקואליציה, ובמיוחד מפלגת השלטון, ומרחיבה דרמטית תקני ייעוץ, תקציבי קשר עם הבוחר, זמן דיבור במליאה, מינויים אישיים ועוד. הפרת האיזון הזו מחלישה את כוחה של הרשות המחוקקת למול הרשות המבצעת, והיא מצטרפת למהלכים מסוכנים נוספים שיוזמת הממשלה שלכם שיחלישו את כוחו של הבית. הממשלה הזו מרבה לזעוק על הכוחנות של בית המשפט העליון אל מול הכנסת, אבל האמת היא הפוכה לחלוטין, בית המשפט העליון הגן פעם אחר פעם על מעמדה של הרשות המחוקקת מול ההתעלמות או הפעלת הכוח של הרשות המבצעת. הממשלה הנוכחית אינה מבקשת להשיב איזון בין שלוש הרשויות, אלא להכניע את שתי הרשויות האחרות, המחוקקת והשופטת, תחת עוצמתה ודורסנותה. בעניין זה, לא רק בממשלת הגרוטיאדה הראשונה עסקינן, אלא גם בממשלת הקוזקים הנגזלים והצווחנים, או בלשון התוספתא: ממשלה של טובלים ושרצים בידיהם.

בקיצור, גרוטיאדה ב-120 קמ"ש. תודה רבה. חבר הכנסת חמד עמאר,

לרשותך שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בממשלה הקודמת, בהובלתו של שר האוצר לשעבר אביגדור ליברמן, אושרה הטבה להורים עובדים, נקודות זיכוי, שהיטיבה עם 610,000 משפחות בסכום של 5,330 שקל לאותן משפחות. ההטבה הזאת, נוסף על ההטבה של מענק עבודה לאלה שמשתכרים שכר נמוך, שהוספנו 40% למענק העבודה, מסתיימת בסוף החודש. אני שמעתי וראיתי את מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה, של שר האוצר. חשבתי שהורים עובדים זה דבר שמעניין אותם, והם יודעים שההטבה מסתיימת בחודש הבא, זה הדבר הראשון שיציגו במסיבת העיתונאים שלהם ובתוכנית הכלכלית שלהם, ובסופו של דבר התברר שהיא חוסכת 75 שקל למשפחה. אותן משפחות ואותם הורים שעובדים, ההטבה הזאת נתנה להם תוספת רצינית כל שנה. לכן אני מצפה מראש הממשלה, משר האוצר, שיאשרו את ההטבה הזאת כבר בחודש הבא, והמשפחות יקבלו את ההטבה הזאת, וגם אותם עובדים שמשתכרים שכר מינימום יקבלו את מענק העבודה שהוספנו עליו 40%. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, בבקשה, שלוש דקות. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשבועיים האחרונים קיבלתי כמה פניות מקרובי משפחה אשר גופות יקיריהם נשלחו לנתיחה במכון לרפואה משפטית באבו כביר, וכל פעם אותו קושי, המכון כבר לא עובד בשבתות, שינוי חדש מהשנה, עם כניסתה של הממשלה החדשה, לאחר שבהסכם עם הממשלה הקודמת המכון תוקצב והחל לפעול בשבתות, דבר אשר הקל רבות על המשפחות האבלות. המקרים של יום שישי וחלק ממקרי יום חמישי לא מנותחים בשבת ונאלצים לחכות עד יום ראשון, ואך טבעי שיום ראשון עמוס במכון, לכן במקרה הטוב השחרור הוא בשעות הערב של יום ראשון, ומכאן שההלוויה תהיה בלילה במקרה הכי מוקדם או בכלל ביום שני. כל מקרה כזה הוא עולם ומלואו. משפחה שלמה מחכה כמה ימים כדי לבצע את המצווה הכי אנושית ואולי הכי קדומה, לקבור את גופת בנה, מצווה דתית אשר אין עוררין עליה ואין עוררין על חשיבות ביצועה בהקדם. אנחנו המוסלמים מצווים להקדים ככל שניתן את קבורת גופת המת. איחור כזה הוא בבחינת פגיעה בכבוד המת וקדושת המעמד והמצווה, ומוסיף לכאב ולמעמסה הרגשית של משפחתו וחבריו. לא מאחל לאף אחד לעבור את החוויה העגומה הזאת. הכאב גם ככה קשה, ואז המדינה, באטימותה, בוחרת להוסיף עוד צער וכאב למשפחות. במה אשמות המשפחות של סלים מוסא אלהואשלה מקסר א-סר, מוהנד סלימאן אלסרור מכסייפה, חמיד אסלאן מכפר אל-מזרעה? למה המשפחות צריכות לחכות כמה ימים כדי לקבור את יקיריהן? לגרום להן עוד סבל וכאב? האם לא די באובדן? ובכלל, מדינה אשר מספר אזרחיה כמעט עשרה מיליון נשענת במקרים שצריך נתיחה על מקום אחד ויחיד,

לכל המקרים, לכל הימים. אבסורד וזלזול ברגשות האזרחים. האם אין מקום להוסיף לפחות עוד מכון אחד כזה, לפחות אחד נוסף? איפה החמלה והרגישות שצריך לגלות כלפי האזרחים בשעה כל כך קשה? אני קורא מכאן לחזור להפעיל את מכון אבו כביר בשבתות באופן מיידי, ללא דיחוי. אין תירוץ ואין סיבה שלא. בנוסף, הגיעה העת לפתוח עוד מכון לרפואה משפטית בעיר ערבית, אשר יוכל לתת שירות כל הזמן, כל יום וכל שעה לכלל האזרחים.

תודה רבה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, זו המנטרה שבה מלעיטים אותנו כל שני וחמישי. לחלק הראשון אני לא רוצה להתייחס. המדינה היהודית, על כל מוסדותיה, דואגת להראות לנו זאת יום-יום, בכל צעד ושעל, גם במטה לחמנו. אני רוצה להתייחס לחלק השני, החלק של הדמוקרטית. נכון שדמוקרטיה היא בין היתר שלטון הרוב,

דמוקרטיה במהותה היא גם שמירה על זכויות המיעוט.

טמון כוחה של דמוקרטיה. מאבק דורסני ובלתי מתפשר בכל סממן שיכול להוות מגן לאותו מיעוט אינו מסימני ההיכר של דמוקרטיה אמיתית. אם כבר, סממנים אלה מזוהים עם משטרים עריצים. "עריצות הרוב", קוראים לזה. הצורך להגן על זכות המיעוט להתקיים במרחב ובשיח הציבורי מתבקש כפליים שעה שמדובר במיעוט ילידי. כשרוב מנסה לנשל את המיעוט אפילו מזכותו להתחבר לזהותו הלאומית ולדרבן אותו לפרוק מעליו את היותו חלק מעם שחי במרחב שלם, אין הוא רשאי להתהדר בכתר הדמוקרטיה. אז מה אתם רוצים להביא לנו ברפורמה הזאת? במשפט אחד: אנחנו הריבון, אנחנו הדין ואנחנו הדיין, הכול בדמותנו והכול בצלמנו. כך מוצעת לנו רפורמה שכל-כולה ביצור העליונות האתנית היהודית, אגב רמיסה מוחלטת של המיעוט הפלסטיני הילידי. הרוב היהודי לביצוע אותה רפורמה, כך נראה, מובטח. עלה התאנה הדמוקרטי יתנדף לו ברוח, גם זה מובטח.

תודה רבה לחברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. הדובר הבא, אלעזר שטרן,

אדוני היושב-ראש, שר החינוך, עמיתיי חברי הכנסת, גם אני השתתפתי, כמו רבים אחרים, בהפגנה במוצאי שבת בתל אביב, ואני אני רוצה לדבר על חוויה שהייתה ביציאה ועל הסכנות שעומדות לפתחנו כאן. אתמול גם התפרסם מדד הדמוקרטיה, שמתקיים זה 20 שנה עם אותן שאלות על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה, וראינו שהמפלגות, 8%, חברי הכנסת, פחות מ-15%, ובכאב גדול, בית המשפט העליון, 42%. יש כאלה שיגידו: אמרנו לכם, ויש כאלה שיגידו: אחרי שכאן צועקים כל כך הרבה זמן ומשפילים את השופטים ואת בית המשפט, לא פלא. אני רציתי לדבר על משהו אחר בהקשר הזה.

שמעתי שיש כאלה שעמדו הרבה יותר, כשלוש שעות. אני עמדתי כשעה וחצי, יש כאלה ששלוש שעות ביציאה, ולא הבנתי למה. וכשאנחנו יוצאים החוצה ועולים ממינוס 3 ועוברים את מינוס 1 אנחנו רואים שהיציאה לאיילון סגורה. היציאה לאיילון סגורה, אדוני היושב-ראש. אתה יודע למה היא הייתה סגורה? בגלל שהמשטרה חששה מהפגנות באיילון. אז את מי החזיקו שלוש שעות בחניון? את המפגינים שבאו להפגין נגד הרפורמה של הממשלה. אבל מה אני רוצה להגיד לך?

לא אמרו: אוקיי, רוצים לעשות סדר, אמרו: הינה, תראו את ההתחלה של המשטרה של בן גביר. בכוונה ידעו שמי שתקוע בחניונים עכשיו זה אלה שבאו להפגין, אז המשטרה של בן גביר

עכשיו אני רוצה להגיד לך, אני לא מאמין שמפקדי המחוז או מפקד המחוז או מפכ"ל המשטרה נתנו את ההנחיה הזאת כדי לרצות את איתמר בן גביר. מה שאני כן רוצה להגיד לך, ואני אמרתי את זה גם כמה פעמים בדיונים בוועדת הכנסת, בוועדת החוקה, בוועדה המיוחדת לחוקים המהירים האלה, הסכנה הכי גדולה שקיימת לנו היא שהמשטרה תהיה של בן גביר, ואחרי זה אנחנו נלך למערכת המשפט וגם נלך בסוף לצבא כשמשתלחים ברמטכ"לים, כשמשתלחים בשופטים, כשמשתלחים במפכ"לים. בסוף במדד הדמוקרטיה שלנו אנחנו יוצאים חברה מפוצלת, מפולגת, שהמוסדות ששנים נהנו מקונסנזוס הולכים ומאבדים ממעמדם. זה התחיל במשטרה, או שזה התחיל בבתי המשפט, עבר למשטרה, ואני אומר את זה בכאב גדול, ואני רואה כבר את הזליגות גם לתוך צה"ל, שעל פניו, ובצדק, עדיין נהנה מקונסנזוס. אני אומר לנו, חברי הכנסת: בואו נהיה עדינים, בואו נסתכל קצת על עצמנו, נראה איזו הערכה יש לציבור כלפינו לפני שאנחנו מעיזים להתנשא על מדינת ישראל.

תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, במדינה מתוקנת, יש פה הרבה אנשים. גברתי חברת הכנסת, במדינה מתוקנת ראש ממשלה שעומד למשפט לא היה מעז להביא תוכנית לריסוק בתי המשפט ולא היה מעז לבחור את שופטיו. במדינה מתוקנת מי שישב בכלא וחזר לסורו לא היה מעז להראות את פניו בבית הנבחרים. במדינה מתוקנת ראשי סיעות קואליציה לא היו מתחייבים לתמוך בחוקים לפני שהם יודעים מה החוקים אומרים. במדינה מתוקנת לא היו מעודדים אנשים לשבת ולקבל קצבאות ולא ללכת לעבוד. במדינה מתוקנת היו עושים הכול לסיום תשתיות הרכבת על מנת להקל על האזרחים שעומדים בפקקים. במדינה מתוקנת מואשם בתמיכה בטרור לא היה מתמנה להיות מי שאחראי לרשויות האכיפהץ במדינה מתוקנת הומופוב לא היה אחראי לתוכניות הלימוד של ילדינו. במדינה מתוקנת לא היו 32 שרים, ועוד היד נטויה. במדינה מתוקנת לא היו משנים חוקי-יסוד חדשות לבקרים על מנת לשרוד כממשלה. במדינה מתוקנת לא היו ממנים שני שרים באותו משרד. במדינה מתוקנת לא היו מפצלים משרדים בשביל להאדיר את כוחו של זה או אחר. במדינה מתוקנת לא היו מפלגות שאין בהן נשים בכלל. במדינה מתוקנת יועצים משפטיים יועצים על פי החוק ולא על פי דעתו של השר. אבל אנחנו, חברים, אנחנו לא במדינה מתוקנת. אנחנו מדינה שנסחטת על ידי מי שכדי לבטל משפטו מוכן לקחת אותנו האזרחים לתהומות שהשד יודע איך נוכל לצאת מהם. אנחנו לא מדינה מתוקנת. תודה רבה.

חברת הכנסת שרן מרים השכל, אינה נוכחת, חבר הכנסת דני דנון, אינו נוכח. חבר הכנסת אביגדור ליברמן,

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, כתוב במקורות: אין כמו חטא היוהרה. תפסת מרובה, לא תפסת כלום. אבל כששיכרון הכוח עולה ועולה, אז מתחילים לעשות דברים בלתי סבירים. מדברים על הרפורמה במשפט. איזו רפורמה? מדובר במהלך פרסונלי שנועד להציל את נתניהו מתסבוכת משפטית. במדינה מתוקנת, אמר ידידי רם בן ברק, לא יכול לקרות דבר שמפרקים את מוסדות היסוד, מוסדות יסוד של כל מדינה. כשבמשרד הביטחון לוקחים סמכויות משר הביטחון ומעבירים לעוד שר במשרד הביטחון, כשביו"ש יש לנו שני שרים, יש שר הביטחון שהוא מפקד על חיילי צה"ל ויש שר לביטחון לאומי שהוא מפקד על משמר הגבול, זה טירוף מערכות. גם בנושא משרד החוץ. הרי פירקו את משרד החוץ. יש משרד החוץ ויש שר החוץ-העל ויש משרד ההסברה. גם בנושא של מדינת ההלכה, הרי אנחנו רואים פה מדינת הלכה מול עינינו, מדינת הלכה שקמה ובועטת. מה זה הרחבת סמכויות בתי דין רבניים? מה זה רבצ"ר, הרב הצבאי הראשי, מי שממנה אותו זה הרב הספרדי ראשי? מה הקשר שלו לצבא? כשאני מיניתי את הרב הצבאי הראשי, באמת היה אייל קרים, הוא היה קודם כול חייל, הוא היה מפקד סיירת מטכ"ל. כשהוא כמפקד סיירת מטכ"ל מתמנה לרב ראשי אז הוא יודע מה זה להיות חייל. מה זה פגיעה באחד מחוקי היסוד, חוק השבות? מה זה פגיעה בכל נושא הרפורמה בכשרות? מה זה פגיעה בעבודות חיוניות בשבת? ממתי נציג הרבנות הראשית הוא גם חבר בוועדה שאמורה להתיר עבודות חיוניות בשבת? למה זה מוביל? גם כשאני מסתכל כבר על מה שקרה, הקרן הכי גדולה בעולם, אותה קרן עושר נורבגית, זהו, עזבה את מדינת ישראל. כל הטרלול הזה, כל חטא היוהרה, לצערי, עלול לפגוע בכלכלת ישראל בצורה נואשת. אני מסתכל כרגע על כל אנשי ההייטק ומדבר עם רבים מהם, ואני אומר לך, אדוני היושב-ראש, שגם המהלך הבא, שרוצים לקחת כסף מקרן העושר הישראלית, אותם כספים שנועדו לממן פרויקטים חיוניים בתחום החברתי, בבריאות,

ולוקחים אותם על מנת לממן הסכמים קואליציוניים, זאת תהיה פגיעה באמת קשה ביותר. שלא יהיו ספקות, זה יגרום להורדת דירוג אשראי של מדינת ישראל בשווקים בין-לאומיים. הגיע הזמן להבין שאנחנו חלק באמת מהכפר הגלובלי.

הכלכלה הישראלית תלויה בכלכלת העולם, ולכן כל המהלכים האלה הולכים לפגוע בקטר של הכלכלה הישראלית, בהייטק הישראלי. תדברו עם כל האנשים שמעורבים בנושא הזה. אנחנו כבר מקבלים יותר מרמז, קרנות מאירופה יוצאות ממדינת ישראל, משקיעים יוצאים, לא רוצים עסקים עם חברות ישראליות. ולכן אני קורא עוד פעם: תפסיקו עם חטא היוהרה. תפסיקו עם כל הנושא הזה של שיכרון חושים,

אתם רוצים לפגוע באופוזיציה, ניחא, אבל תנסו לשמור על כלכלת ישראל.

הדובר הבא, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת משה קינלי טור פז, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת. חבר הכנסת מאיר כהן, סליחה, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אדוני יושב-ראש הישיבה, חברות וחברי כנסת נכבדים, אדוני שר החינוך, אדוני שר החינוך, אמר ולא יסף. אני 30 שנה מחיי הייתי, יואב, אתה מפריע לי, אדוני השר. 30 שנה מחיי הייתי מנהל בית ספר, עסקתי בחינוך. ברור לכולנו, אדוני היושב-ראש, שתחום החינוך הוא החשוב ביותר במדינת ישראל, אין על זה שום ויכוח. הוא מעצב את הדורות לעתיד, הוא מכשיר את הילדים ואת הנכדים שלנו, וכל אחד מאיתנו, ולא משנה מאיזו מפלגה, מבין את המשמעות של העניין. אני רוצה לפנות אליך, שר החינוך, ולהגיד לך: אני שומע אותך, אני שומע איך שאתם מהדהדים מציאות שממש לא קיימת. הלכתי לבדוק אם אכן ביטלו ברפורמה של השרה הקודמת את לימודי התנ"ך. לא ביטלו. גם לא את הבחינות בתנ"ך. אבל מה זה מפריע? כמו שאמר מקיאוולי, תן לי תעמולן טוב ואני אהפוך כל שקר לאמת. לכן אני מציע גם לאדוני שר החינוך, במקום לעמוד ולהתנצח ולספר מה היה, תעשה דבר אחד: תשמור על השגרה במשרד החינוך. המנהלים, ואני מדבר בשמם של מנהלים, בשמם של מורים שאני פוגש, הם עייפו מרפורמות במשרד החינוך. מה שהמשרד הזה צריך זה קצת שקט. תעזבו אותם מפוליטיקה. לא יכול להיות שאתה נכנס ואתה אומר: כל מה שנעשה קודם מיותר, עכשיו יש לי משהו משלי. לא נדבר על זה שבעצם את ליבת העניין של החינוך הבלתי-פורמלי הפקדתם לא בידיו של השר. ואני שואל אותך, אדוני, מי אחראי לקביעת תוכניות הלימוד, אתה או השר הנוסף? מי אחראי לתכנים הפדגוגיים, אתה או השר הנוסף? מי קובע כיצד יועברו החומרים למורים, אתה או השר הנוסף? מי קובע מה ערכי ומה פחות ערכי, אתה או השר הנוסף? שמעתי אותך אומר היום שאתה בדקת ויש תוכניות שהן כנגד

אין תוכניות כנגד חיילי צה"ל. זו אינטרפרטציה שלך. כשיש תוכניות שמדברות,

על סוגיות שהן כואבות בתוך החברה הישראלית, אנחנו חייבים לדבר עם הילדים שלנו על זה, ולא יכול להיות שייכנסו לתוך בתי הספר סוכנים לשינוי תודעה. מה, מישהו נפל על הראש? אלה הילדים שלנו, זה המסד של המדינה הזאת. לכן, אני מציע, באמת, טלו קורה מבין עיניכם. תעזבו את מערכת החינוך. נכנסת להיות שר, אני מאחל לך הצלחה. תרגיע. תתייחס למורים, תתייחס לתלמידים, תתייחס לסוגיות האמיתיות. לא יקרה כלום אם לא תעשה רפורמה משלך. תאמין לי, לא יקרה כלום. יש עוד הרבה מקומות שצריך לתקן בהם. תיתנו למורים ולמנהלים שגרה, תנו להם גיבוי, אל תשגעו אותם. תלמידי כיתה י' התחילו את השנה כשהם יודעים מה הם עושים,

עכשיו אתם אמרתם: לא, אתם לא תעשו את זה, אתם תעשו את זה בשנה הבאה, או מה שהתכוונתם בשנה הבאה,

תודה רבה. זה מטריף את המערכת.

תודה רבה, אדוני.

השכל, שלוש דקות, בבקשה. שלום לך, כבוד היושב בראש, סגן יו"ר הכנסת. אני מאחלת לך הצלחה רבה בתפקיד.

שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי): אני רוצה לספר לך,

על חבר כנסת שהיה כאן, ממש בכנסת הקודמת,

שהתרעם עליו. אני יכולה אפילו לצטט לך כמה מהציטוטים שכשהחוק הנורבגי עלה כאן לבימת הכנסת הוא דאג להדהד ולזעוק כאן מעל בימת הכנסת. חבר הכנסת שלמה קרעי, שהיום התמנה לשר התקשורת, עמד על במה זו וסיפר לנו איך ראש ממשלת נורבגיה שלחה לו מסר שהיא כועסת על החוק הנורבגי כי זו שחיתות. הוא קרא לנו אז "ממשלת ההונאה הגדולה ביותר שקמה אי פעם".

זה לא בגלל הנורבגי, בגלל הנורבגי. בגלל הנורבגי, גברתי. זה כי בנט שיקר את הבוחרים שלו,

אני אשמח, אם חברת הכנסת מפריעה לי, להוסיף לי ככה עוד איזה 30 שניות או דקה כדי לתת לי לסיים את דבריי.

זה לא הרבה, אבל חשוב לי לומר אותם. בריאיון ל-ynet אותו שר תקשורת אמר שהחוק הנורבגי הוא שוחד שלא היה כמוהו. הוא קרא לנו "ממשלה של מושחתים" וקרא לחוק הזה "שחיתות מדרגה ראשונה", לא יותר ולא פחות. והינה הינה, היוצרות התהפכו, והינה הינה, אותה ממשלה שלו מביאה לא סתם חוק נורבגי כזה אלא חוק נורבגי מורחב. ואני שואלת את שר התקשורת קרעי: האם זו עדיין שחיתות מדרגה ראשונה? האם זה שוחד פוליטי שניתן לכל ח"כ וח"כ שנכנס ככה בשורות האחוריות מכל המפלגות?

אתה יודע, חבר הכנסת כץ, יש שרה בשם רגב, מירי רגב, שמציעה שלא סתם יהיה חוק נורבגי, אלא שהיא תוכל גם להוציא את הנורבגים לצורך הצבעה ולהחזיר אותם אחר כך חזרה. נורבגי נייד. מה זה נורבגי נייד, עם התניידות שלא הייתה כמוה. יכול להיות שדגי הסלמון בנורבגיה, ככה מלמדים אותם לקפוץ בים או בנהרות.

משהו מדהים. הפליק-פלאק הזה שהם עושים הוא משהו בלתי ייאמן, והוא מדבר איתי על שוחד פוליטי.

אתם שוכחים שבמשך ארבע מערכות בחירות יש כאן מפלגות שסירבו ללכת עם כל אחד אחר כראש ממשלה מלבד אדם אחד, ואם אנחנו מדברים על שוחד פוליטי בעניין הזה, על תפקידים ועל נורבגים, זה האימ-אימא של השוחד הפוליטי, על פי דבריו של שר התקשורת שלמה קרעי. תודה רבה לכם.

חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, צפריר בן זוגי ואני נמצאים בעיצומו של הליך פונדקאות שאנחנו עושים בישראל. אנחנו חולמים על זה כבר הרבה מאוד זמן. לא היו לנו הכסף והמשאבים לעשות את זה בחו"ל, צריך להיות מאוד מאוד אמידים בשביל לעשות את זה. אנחנו בקרוב נהיה הורים, בעזרת השם. פסקת ההתגברות פוגשת אותי באופן מאוד מאוד ממשי בצומת מאוד מאוד אישי, כי התהליך הזה של הפונדקאות בישראל קורה בזכות פסיקת בג"ץ והודות לממשלת השינוי, שהוציאה את האירוע המאוד-מורכב הזה, את ההתאמה של זוגות הומואים לתהליך של הפונדקאות בישראל, ועל כך אני רוצה לשבח ולהודות מקרב לב לשר הבריאות לשעבר ניצן הורוביץ. בעידן שבו יש פסקת התגברות ברוב של 61 לא יכולתי להיות אבא במדינת ישראל. הליך הפונדקאות לא היה פתוח עבורי ועבור רבבות של זוגות הומואים וגברים יחידניים שפשוט לא היו מסוגלים לעשות את הפונדקאות בישראל, כי ב-2018, אדוני היושב-ראש, הממשלה הקודמת של נתניהו חוקקה נגד הקהילה הגאה באופן הכי אקטיבי שרק אפשר. היא תיקנה את חוק הפונדקאות והגדירה שרק הומואים וגברים יחידניים לא יוכלו להפוך להיות הורים. נתניהו שיקר שיתקן, ואז הלך וחתם על הסכמי אימוץ בין-לאומיים שבמסגרתם הוא החריג עוד פעם את הקהילה הגאה,

בעידן של פסקת התגברות ברוב של 61, בתי המשפט, בג"ץ, לא יוכלו לקבל את אותה החלטה היסטורית שפרצה לי ולעוד רבים את הדרך להפוך להיות הורים בישראל. אותה קואליציה של 61 יכולה לשוב ולחוקק את החוק פעם נוספת ולפסול את היכולת שלי ושל עוד רבים אחרים להפוך להיות הורים בישראל. לכן, כשאני עומד על הדוכן הזה, ואולי שווה שחברת הכנסת גוטליב תאזין,

פשוט כל דבר שאתה אומר, אני בודקת תאריכים,

אני זועק מדם ליבי. חברת הכנסת גוטליב, כשאת אומרת שהקהילה הגאה לא תיפגע על ידי הממשלה,

אז אני אומר לך שבסיפור האישי שלי אני נפגעתי. ב-2018 הממשלה של נתניהו חוקקה את חוק הפונדקאות, תיקנה את חוק הפונדקאות והחריגה רק הומואים וגברים יחידניים מתוכו, אחרי שנתניהו הבהיר שפגיעה בקהילה הגאה לא תיתכן, אחרי שהוא שלח את חבר הכנסת אוחנה, יושב-ראש הכנסת היום, להגיש הסתייגות שנפלה, אחרי שהוא שיקר שיתקן והחריג אותנו מהסכמי אימוץ בין-לאומיים, לכן, כשאומרים לי "פסקת התגברות ברוב של 61", אני נזכר בחלום שלי להפוך להיות אבא, אבל יש וטו לבית המשפט העליון. יש וטו. אם בכל זאת זה יחזור פה בסיבוב שני לעליון, לעליון יש וטו. אם בפה אחד הוא יפסול את החוק, החוק יישאר בפסילה. תהיו מצויים בפרטים של הרפורמה. באמת, בשביל מה אני יושבת פה? להזכיר לכם, כי אתם פשוט מתבלבלים. מאחר שכיסינו את העובדה שנתניהו פגע בזכויות הקהילה הגאה ב-2018 ומנע ממני, שלל ממני את הזכות להפוך להיות אבא בהליך פונדקאות בישראל,

אני רוצה להזכיר לך שפסקת ההתגברות היא לא החלק היחיד בתוכנית הרס מערכת המשפט, אלא גם היכולת המוחלטת, המלאה,

של כל קואליציה לבחור את שופטי העליון, אלו שבווטו יכולים למנוע מחוקים להיפסל. לכן אני אומר, חירויות הפרט, הזכויות הכי יסודיות של אזרחי ישראל, לא יכולות להיות נתונות לסחטנות פוליטית מהסוג הכי נלוז ונמוך שאפשר. תודה רבה, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. אני פה בשם ציבור גדול שאומר: אנחנו שווים ואנחנו דורשים שוויון. חברות וחברי הקהילה הגאה, נשים, מיעוטים,

דמוקרטיה זה שלטון הרוב, אבל זה בעיקר שלטון העם, והעם מורכב מיותר מקבוצת הרוב. יש גם חלקים נוספים שזכאים להגנה חוקתית, והיא מפוררת על ידי פסקת ההתגברות.

חבר הכנסת בועז טופורובסקי, אינו נוכח, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת. חברת הכנסת טלי גוטליב. טלי, לא הבנת את הפואנטה. זה חשוב שאני אגיד,

אין מה לעשות, אתם תדעו את העובדות. אני נשאר להאזין לך.

חברים נכבדים,

אני פונה פה בעיקר למי שצופה בערוץ הכנסת. שימו לב כמה חברים יש כאן במליאה, ואני מדברת למי ששומע ורוצה לדעת את העובדות נכחן. אני מזכירה לכולם: היֹה היה מוסטפא דיראני, שייך לתנועת אמל, שפגע קשות בחיילי צה"ל, ארגן פעילות טרור בשטחי מדינת ישראל והחזיק את רון ארד שבוי. מדינת ישראל עצרה אותו, החזיקה אותו בכלא. מה עשה מוסטפא דיראני? מוסטפא דיראני תבע את מדינת ישראל. מה עשה בג"ץ ברוב "חוכמתו", מתוך חוסר הבנה בסיסי של איזה זכויות אתה נותן לאויב ואיזה זכויות אתה לא נותן לאויב? בג"ץ אפשר למוסטפא דיראני לתבוע את מדינת ישראל בתביעה אזרחית.

במסגרת התביעה האזרחית, בין השאר נחשפו שיטות חקירה של גורמי ביטחון אלה והאחרים.

לימים האבסורד בהתנהלות בג"ץ שאפשר למוסטפא דיראני, גדול המרצחים, לתבוע אותנו, בג"ץ שינה בסופו של דבר את עמדתו בדיון נוסף,

מאחר שמוסטפא דיראני שוחרר במסגרת עסקת שחרור מחבלים והמשיך לפגע בישראל. אז סוף כל סוף,

אחרי שמוסטפא דיראני ממשיך לפגע בנו, בית משפט עליון מבטל, מאשר את ביטול התביעה שלו, וכך בסופו של דבר אפשר לומר שמוסטפא דיראני לא לקח כסף ממדינת ישראל. ולמה אני מספרת לכם את זה? ועליתי למרות שהאופוזיציה היום, הגענו איתכם לאיזושהי הסכמה באשר לזמנים, כי חשוב לי להבהיר את הדבר הבא: עמדה נשיאת בית המשפט העליון בסוף השבוע האחרון וחטאה לכללי האתיקה לשופטים. היא הביעה את עמדתה בנושא, היא הביעה את האמת.

היא הביעה את עמדתה,

נצמדת להוראות החוק, כללי לשכת עורכי הדין, תפתח בגוגל.

סעיף 17 וסעיף 23, חטאה לכללי האתיקה בכך שהיא הביעה את דעתה על נושא השנוי במחלוקת ציבורית. אין מחלוקת. אתם רוצים להרוס את בית המשפט העליון. היא הגדילה עשות, הגדילה עשות כשהיא העמידה את עצמה, אתם רוצים להרוס את בית המשפט העליון. כשהיא העמידה את עצמה במצב של ניגוד עניינים, כי היא תצטרך

השר המקשר של העוזר של שר המשפטים עם יו"ר הקואליציה וכל הבלגן הזה, ולנסות למצוא תפקידים לכולם. הוא שכח דבר אחד: מערכת החינוך לא מחכה לו, ומערכת החינוך אומרת בקול ברור: עד כאן. התחילה מחאה של תלמידים,

אתה לא תאמין באיזה גילים. אפילו אני הייתי בהלם. אני בעברי הייתי ראש מינהל החינוך, אני בקשר עם הרבה מאוד מנהלות, ומחאה כזאת של תלמידים מעולם לא הייתה.

מה הניע עכשיו את הדבר הזה? ואמרו לי: תשמע, המינוי של אבי מעוז היה משהו שהמערכת לא יכולה להכיל. כשלוקחים את חבר הכנסת הכי גזען והכי חשוך בכל הבית הזה, גם התלמידים לא מכילים את זה. ועכשיו אתם שואלים את עצמכם איך תלמידים בחטיבה, בתיכון, בדרך כלל לא מעניין אותם כלום, אבל אתה לא מאמין. בדיוק לפני שהגעתי לפה הראו לי קבוצת ווטסאפ עם מעל 800 תלמידים, תלמידים צעירים, שהולכים להוביל מאבק ארצי בדיוק על הנושא הזה. כי לא משנה כמה פעמים יעמוד פה שר החינוך ויגיד: גפ"ן נשאר במשרד החינוך, אנחנו יודעים את האמת. הוא יכול להישאר במשרד החינוך ולקבל הוראות מאבי מעוז. זה לא משנה טכנית איפה המשרד יושב, זה משנה מהותית מי מנהל את הפרוצדורות.

האנשים שעוד נשארו פה נאמנים לעצמם, למדינה, לחוקים, למה שישראל היפה עוד הייתה, צריכים לשמוע את אותם תלמידים. כי נהייתה פה איזושהי נורמה של אנשי הקואליציה לחשוב שהם יכולים לדבר רק ל-base שלהם, להגיד לצד השני: אתם לא מעניינים אותנו, הרוב בחר, למרות שזה לא נכון. אם מסתכלים מספרית, אנחנו מדברים על 48% מהציבור, אבל אני לא נכנס אפילו לדקויות האלה. אתם לא יכולים להגיד למדינה שלמה: תקפצו לנו. אתם לא יכולים להגיד למדינה שלמה: כל מה שהכרתם עד היום יותר לא מעניין. וכשעושים דבר כזה אז אתם מקבלים את מה שקרה במוצ"ש, ומה שקרה במוצ"ש, ההפגנה האדירה הזאת עם האנשים שאוהבים את מדינת ישראל היא רק ההתחלה. כי בהתחלה הם צוחקים עליך, ואחרי זה הם נלחמים בך, ואז הם מבינים שאנחנו ננצח. תודה רבה, אדוני. תודה רבה, חבר הכנסת רון כץ. הדובר הבא, ולא במקרה, אולי, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח.

ברור שלא. חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת. חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה. בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, בוויכוח שמצד אחד עומד שר המשפטים ומדבר על רפורמה משפטית, ובצד השני מדברים על מהפכה ודריסת מערכת המשפט, לצד הראשון, שמדבר על רפורמה, אני רוצה להגיד ולהקדים שאנחנו הכי ביקורתיים כלפי מערכת המשפט. מערכת המשפט לאורך שנים לא התייחסה בשוויון מלא לאוכלוסייה הערבית. גם בג"ץ, שאומרים עליו היום שיש סכנה למעמדו, לאורך שנים בסוגיות המהותיות ביותר עבור האוכלוסייה הערבית הפלסטינית לא היה נר לצדק, ובמיוחד

מה שקשור להחלטות עקרוניות לגבי בעלות על קרקע ערבית בדרום.

הוויכוח הזה סביב הדמוקרטיה מבחינתנו הוא במקום אחר. דמוקרטיה היא לא עריצות הרוב. דמוקרטיה, כוחה של דמוקרטיה הוא לשמור על זכויות המיעוט. אין דמוקרטיה עם חוק הלאום, ואין דמוקרטיה עם אי-שוויון, ואין דמוקרטיה עם שר מורשע שמגיע ביום חמישי ושישי לנגב וקורא לחתור למגע עם אזרחים. מה זה לחתור למגע עם אזרחים? זה לסמן את האויב, לנסות לנטרל אותו, ובכוח. ככה לא מתנהגת משטרה. משטרה צריכה להיות משטרה אזרחית שמספקת ביטחון לאנשים. אנחנו כהנהגת האוכלוסייה הערבית דרשנו בעבר, דורשים היום ונדרוש גם בעתיד שהמשטרה אכן תעשה את התפקיד שלה והמוטל עליה, ובעיקר לאסוף את הנשק הבלתי-חוקי באוכלוסייה הערבית. לזה השר לא צריך מופע ולא צריך להסית נגד האוכלוסייה הערבית בכלל, והבדואית בנגב בפרט, ולקרוא לחתירה למגע איתה. זו הסתה וזו קריאה להפקרות ולדברים רעים שיבואו כתוצאה מהתנהגות המשטרה.

תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת שלמה קרעי, אינו נוכח, חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת. חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום בוועדת חוקה השר יריב לוין אמר ותיאר שיחה שהייתה לו עם מישהו ממשרד המשפטים, ואני מצטט: אמרתי כשנכנסתי למשרד המשפטים, שמתי לב מייד לדבר אחד: אין עציצים בלשכה, בניגוד ללשכות אחרת. ואמרתי, לאותו אחד שהוא דיבר איתו: אני יודע למה, כי העציץ יושב מולך. כך זה נתפס וכך זה נראה. כך אמר היום שר המשפטים יריב לוין בוועדת חוקה,

האמת היא שגם נתניהו יושב בלשכתו ואומר: ניתן לעציץ ללבלב. הרי אתה העציץ שלי, יריב לוין, שר המשפטים. שנים אני ייבשתי אותך,

מתאים לי שתלבלב. סוף-סוף גשם, אומר יריב לוין, מסתכל לשמיים. סוף-סוף הם בדעתי, סוף-סוף הם איתי, אבל הגשם זה לא אותו גשם שרואה יריב לוין. הגשם זה לא גשמי ברכה, הגשם זה תיקים

לראש ממשלה. ועכשיו, כן, כן, עכשיו יריב לוין מלבלב, ושאר העציצים שיושבים סביבו בלשכתו של ראש הממשלה מוחאים כפיים ללבלוב של שר המשפטים. הם מלבלבים ויושבים מסביב, כל העציצים כולם, ומוחאים כפיים. למרות שזה חורף, אבל זה לא גשמי ברכה, אך מה יעשו עציצים? הרי הם עציצים.

תודה רבה לחבר הכנסת יואב סגלוביץ'. הדובר הבא, חבר הכנסת סימון דוידסון. בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אחיי בקואליציה, הפוליטיקה היא כמו גלגל: פעם אתה למעלה ופעם אתה למטה. אתמול הפור נפל עלינו, ומחר מי יודע מה יהיה. לצערי הרב, כמה מחברי הקואליציה שכחו זאת, שכחו שבכל סבב בחירות עלול להיות ונהפוך הוא, בדיוק כמו אותו מהפך מפורסם של בגין ב-77'. כיום, כשלפחות חצי עם חרד להרס הדמוקרטיה, אני קורא לכם לזכור שלא לעולם חוסן. הרפורמה המשפטית ההרסנית שלכם תזיק יום אחד גם לכם. הבומרנג שאתם זורקים עכשיו בלי מספיק מחשבה יפגע בסוף גם בכם. תחשבו מה יקרה בזמן אחר, כשיהיה פה רוב אחר והוא יקבע דברים שיפגעו בכם, חברי הקואליציה. מה יקרה כשלכם לא יהיה למי לפנות? כמו שאומרים, תדברו ללמפה. בג"ץ לא שייך רק לצד אחד במפה הפוליטית, וזה לא עניין של ימין ושמאל. בשנים שאתם לא הייתם בשלטון, אדוני היושב-ראש, גם אתם פניתם אליו, גם אתם ביקשתם הגנה מאחורי חומות הצדק, ואני אתן לכם כמה דוגמאות: ביטול אפשרות לעצור חיילים למשך 96 שעות בטרם עברו בפני שופט זה לא עניין של ימין ושמאל, הגנה על זכאותם של בעלי רכב לקבל הבטחת הכנסה זה לא עניין של ימין ושמאל, מימון זכותם של זוגות חד-מיניים להורות זה לא עניין של ימין ושמאל, איסור ניתוק חשמל לאזרחים בעלי קושי כלכלי או רפואי זה לא עניין של ימין ושמאל, חיוב המדינה במיגון מלא של כיתות הלימוד בעוטף עזה זה לא עניין של ימין ושמאל. ועכשיו ההפתעה, אדוני היושב-ראש, ואני שמח שאתה פה: חיוב מועצה מקומית להקים מקווה לנשים דתיות ביישוב עם רוב חילוני זה לא ימין ושמאל, הקצאת תקציבים לילדים בחינוך המיוחד שלומדים בבתי ספר רגילים זה לא ימין ושמאל. אז חברים יקרים, בכל מה שמניתי עכשיו, שנוגע לחרדים, לימנים ולכל האוכלוסייה במדינת ישראל, מי עזר לכם?

פניתם לבג"ץ, ובג"ץ עזר גם לכם וגם לנו. אני אגיד לכם מה קורה, מה שקורה עכשיו זו רמיסת זכויות הפרט בתחפושת של "הרוב קובע", חקיקה פרסונלית בתחפושת של דאגה לציבור, בקיצור, מהפכה משטרית בתחפושת של מהפכה שיפוטית. ולסיום אני אגיד משפט אחד. כולם יודעים מה זה תמ"א 38, נכון? תמ"א 38 זה שיפוץ, הוספה של ממ"ד. נא לסיים. מה שאתם עושים פה זה לא תמ"א 38, אתם עושים פינוי ובינוי למערכת המשפט, הורסים ובונים מחדש איך שנוח לכם.

אני רק אתקן אותך שגם בתמ"א 38 יש תמ"א 2 ותמ"א 3, שזה גם הריסה ובנייה מחדש, לידיעתך.

הדובר הבא, חבר הכנסת עודד פורר. אתה יודע שאני בתכנון ובנייה קצת מבין. רק אולי תדייק שאתם עוסקים רק בהריסה. תמ"א 38 זה לא הוספה של ממ"דים? בתמ"א 38, בשביל לבנות משהו טוב, לפעמים מוסיפים, לפעמים צריך להרוס בשביל לבנות משהו חדש.

אבל אתם מתעסקים בצווי הריסה בלבד. בשביל לבנות צריך קודם כול להרוס.

בבקשה. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני שר הביטחון, אתם מדברים על משילות, ומצאתם לכם אויבים בשבוע שעבר, האויבים היו הרשימות השחורות של עובדי המדינה שנקלטו בשנתיים האחרונות ונהגי שיירת ראש הממשלה. השבוע האויבים הם עשרות אלפי אנשים שיצאו להפגין. בזה אתם עסוקים יום ולילה, והיום אתם מעסיקים אותנו בהרחבת החוק הנורבגי. אבל משילות, אדוני היושב בראש, שעליה נבחרתם, שעליה אתם כל הזמן אומרים: בחרו בנו, בחרו בנו, זה הביטחון האישי שעליו דיברתם, אבל אתם לא מדברים, לא שמעתי אתכם מצייצים על פיצוץ מטען חבלה בטבריה מחוץ לבית ב-5 בינואר, באותו יום נרצח קבלן ויזם נדל"ן בראשון לציון, רצח נער בן 15 בראשון לציון על רקע פלילי, חמישה פצועים מירי: בן 17 קשה, ארבעה בינוני, כולל ילד בן 10, פיצוץ מטען חבלה שהוצמד לאופנוע ברמת השרון, מסעדה בבת ים הוצתה על ידי פורץ, נמצא מת בביתו אדם עם סימני אלימות על רקע חוב כספי, שתי נשים מרחובות נעצרו בחשד להתעללות בשלושה ילדים מהמשפחה, נזרק מטען חבלה לעבר בית בטבריה ללא נפגעים,

כל זה ב-5 בינואר. ב-6 בינואר: אלימות כלפי רופא בבית חולים זיו בצפת, גבר כבן 34 נורה למוות ביישוב אעבלין שבגליל, עוד גבר נורה ונפצע באירוע, קטטה ברחוב רוטשילד בבת ים, נפצע קשה גבר בן 50 מדקירות,

נוסף נפצע במצב קל. ב-8 בינואר: ירי לעבר בית עסק בבני ברק. ב-8 בינואר: תושב רמת השרון בן 70 נעצר בחשד להצתת דירת גרושתו. ב-9 בינואר: גבר כבן 40 נורה למוות ביפו, באותו היום שלושה צעירים מעורבים בקטטה קשה בבית מלון בתל אביב. ב-10 בינואר: אונס קשישה בבית אבות בית הלפרין באשקלון, דיממה במשך שעות עד שהבחינו בה. במהלך כל השבוע הזה, עשרת הימים הללו, עסקתם בממשלה באיתור האויבים שנקלטו בשנתיים האחרונות לתוך שירות המדינה. ב-12 בינואר: בן 32 מנצרת נורה למוות על רקע פלילי. ב-13 בינואר: אירוע אלימות עם שני פצועים ורצח בקריית ביאליק, תושב העיר בן 36 נרצח. ב-13 בינואר גם חוסל עלי ג'רושי על ידי שני מתנקשים בעיר רמלה, וכמובן שכל העיר רמלה נכנסה לכוננות ועוצר כתוצאה מאותו אירוע. באותו יום אב לשמונה, חירש-אילם כבן 40, נורה מירי טועה בנגב. ב-15 בינואר חייל צה"ל הותקף באלימות קשה אחרי שניסה להפריד בקטטה. באותו היום גם היה ניסיון רצח פלילי בנתניה ובן 30 נפצע אנוש. ב-16 בינואר זוג הורים תקפו רופא בבית החולים סורוקה, ובאותו היום,

אני מצטער, אני פשוט לא הספקתי עדיין להקריא את כל האירועים, אבל באותו יום אזרח ישראלי נדקר באורח קל והחקירה נמשכת. כנראה הרקע פלילי. אם אתם רוצים למשול, אם אתם אומרים שנבחרתם למשול, המשילות היא באמת הביטחון האישי. טפלו בזה, אל תילחמו באזרחים, לא הם האויבים שלכם, וגם לא עובדי המדינה.

חבר הכנסת משה גפני, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת זאב אלקין, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר, מוותר, חברת הכנסת יסמין פרידמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת דוד אמסלם, אינו נוכח, חבר הכנסת יואל רזבוזוב, אינו נוכח, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח, חבר הכנסת ולדימר בליאק, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת. חבר הכנסת מיקי לוי,

אולי אני אקח את הנתונים של חבר

פורר. בבקשה. אדוני היושב-ראש, מאיפה להתחיל? תראו מה עשיתם בחודש ימים: משילות אין, ביטחון אישי אין, מהפכה יש. האזרחים מבולבלים. בינתיים אתם קוטפים את הפירות הכלכליים שיצק שר האוצר תוכן בהם. אמר ראש הממשלה נתניהו: השארתם לנו חורבן כלכלי, אדוני שר האוצר לשעבר. רק שהוא שכח לציין שהאינפלציה במדינת ישראל היא מחצית בממוצע מבמדינות אירופה, מחצית מבארצות הברית ומקום רביעי בצמיחה ובנתונים כלכליים על פי ה-OECD. מה לעשות, נתונים לא טובים, אדוני שר האוצר לשעבר. מהפכה בשיאה. רפורמות שאנחנו לא מבינים לאן הן הולכות, אין בכלל ספק שיפגעו בחירותם של אזרחי מדינת ישראל. בית המשפט העליון, עם הרפורמות האלה, לא יוכל להגן על אזרחי מדינת ישראל. חוק שיחוקק בכנסת ילך לשם, יחזור חזרה, יצביעו עליו פעם נוספות, וגמרו את כל הסיפור. ברוב של 61 עילת הסבירות תבוטל. הכול יהיה בסדר, נהדר. הבטחתם לנו, אדוני היושב בראש, ביטחון אישי. עמד כאן לפניי חבר הכנסת פורר עם רשימה ארוכה מאוד של אירועים שעלו בחיי אדם: ירי, פיצוצי מטענים, רצח של קבלן ברחובות, פגיעה בחיילים. וראיתי את השר לביטחון פנים, כל פעם שיש אירוע כזה, רץ אץ מנופף באקדחו מול התקשורת ומול קודמו בתפקיד, השר בר לב, ועוד צועק עליו שהוא לא יודע מה לעשות, מי שהיה מפקד סיירת מטכ"ל, לעומת מי שלא שירת כלל וכלל בצה"ל ואין לו מושג בהפעלת הכוח, רק יש לו מושג בהפעלת הפה. אנה אתם לוקחים אותנו? אנה אתם לוקחים את מדינת ישראל? אנה אתם לוקחים את אזרחי מדינת ישראל? השנה החולפת, או השני וחצי שחלפו, היו, על פי דברי הרמטכ"ל היוצא, השנים הכי שקטות מבחינה ביטחונית. בעוטף עזה קצרו את החיטה כאשר היא הבשילה, ללא בלון תבערה אחד.

זה לא משנה.

העוגנים האלה, אני מסיים, של הפייק ניוז תמשיכו להגיד.

תודה רבה. חבר הכנסת עידן רול, איננו, חבר הכנסת מתן כהנא, איננו, חבר הכנסת חילי טרופר, איננו, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, איננה. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, בבקשה.

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברי כנסת נכבדים, אני אתייחס לחוק הנורבגי בצורה אחרת. עד עכשיו התייחסו לזה, אמרו שבעצם שרים לא יהיו במליאה, שרים לא יהיו זמינים לענות על שאילתות. אני אתייחס לחוק הנורבגי מבחינה כלכלית. בימים שבהם פורסם דוח העוני במדינה, הממשלה מביאה לאישור הכנסת חוק הדורש השקעה של מיליוני שקלים, כשבישראל חיים כשני מיליון עניים,

שהעניים במדינה זכאים לו יותר מאשר לסדר עוד ג'ובים לאנשי המפלגות של הקואליציה. נתוני העוני שפורסמו, הן בחברה הערבית והן בחברה החרדית, מחרידים, מחרידים מאוד. במקום עוד חוק הדורש השקעה של מיליוני שקלים, הממשלה ושריה נדרשים במיידית להכין תוכנית לטיפול בעוני. לתת תקווה למשפחות הערביות והחרדיות ולכל משפחה הנמצאת מתחת לקו העוני זה לא חובה, זה מצווה. אני אסיים בשני פתגמים בערבית. פתגם אחד שמתייחס לחוק הנורבגי ואומר: (אומר בערבית ומתרגם:) זאת אומרת, טעות לא מתקנים בטעות. אם נניח שבכנסת הקודמת הייתה טעות בחוק הנורבגי, זה לא נותן אישור והצדקה לשנות אותו בעוד טעות. ואני אסיים בפתגם שמתאר את העוני, שאומר (אומר בערבית ומתרגם:) אני אתרגם את זה לעברית, אומרים בעצם: העוני הוא אבי הפשיעה.

תודה רבה, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת. חבר הכנסת יבגני סובה, איננו, חבר הכנסת גדי איזנקוט, איננו. חברת הכנסת נעמה לזימי. נעמה לזימי נמצאת? כן?

הישיבה, כנסת נכבדה, אני רוצה לספר לכם על דבר אדיר ומרגש שקרה היום בישראל, מה שמביא לי באמת תקווה, וצר לי שלא קיבל מספיק הד תקשורתי. הבוקר יצאו אלפי סטודנטים וסטודנטיות ממוסדות ברחבי הארץ בקריאה ברורה נגד ההפיכה המשטרית של יריב לוין. גם הדור הצעיר, מי שיישא בנטל המדינה הזו בהמשך, מבין שהרפורמות האלה, משמעותן ריסוק מערכת המשפט, הכפפתה לממשלה וביטול הפרדת הרשויות, מה שבסוף יפגע בעתיד ישראל ובשכבות החלשות ביותר. אני רוצה מפה לחזק את הסטודנטים והסטודנטיות שהשמיעו היום קול ברור, בתל חי,

בירושלים, בבאר שבע, בהרצליה, בחולון וברחובות. אתם המנהיגות והמנהיגים הבאים של המדינה הזו. אני מגנה בתוקף את האלימות המיותרת של המשטרה של בן גביר נגד הסטודנטים והסטודנטיות שהפגינו בירושלים. שלושה סטודנטים שכל חטאם הוא מימוש הזכות הדמוקרטית שלהם להפגין הופלו לרצפה, רותקו על ידי שוטרים ללא הסבר ונמצאים עדיין במעצר. אתמול בן גביר פנה למשטרה לקבל תמונת מצב על אלימות נגד מפגינים, אז הינה תמונת מצב. לא צריך לצאת רק נגד אלימות כלפי החברה החרדית או מקומות אחרים, כלפי כל אלימות משטרתית יש לצאת. הסטודנטים, בן גביר, הם אנרכיסטים בעיניך? הם העתודה של המדינה שלנו. אני קוראת מכאן לכל הסטודנטים והסטודנטיות בארץ: אל תפסיקו, תשמיעו את הקול שלכם, תצטרפו למחאת הסטודנטים. זה העתיד שלכם, זה העתיד שלנו. זאת התקווה שלנו. ואני קוראת להתאחדות הסטודנטים, לאגודות הסטודנטים בכל מקום: אל תשבו על הגדר, אל תתקרנפו. כשאני הייתי סטודנטית הבנו שצו השעה הוא המחאה החברתית ויוקר המחיה. יצאנו החוצה בהמונינו. היום צו השעה הוא דמותה של הדמוקרטיה הישראלית והגנה עליה. גם אתם יודעים איזו מדינה תהיה כאן אם הם יקבלו את מבוקשם. יש לכם חובה מוסרית להשמיע קול. זה גם עבורכם. המחאה הזאת היא של כולם, סטודנטים,

עורכי דין,

תלמידות,

לא ניתן לכם להפוך את ישראל לפולין או להונגריה. אנחנו נשמור על המדינה שלנו.

תודה רבה. יש איזו הבנה? הצבעה. בבקשה. אני מזמין את יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת שמחה רוטמן לסכם את הדיון. רגע, אולי יש עוד

רק שנייה, היה סיכום או לא היה סיכום? כנראה שלא. בוא נקרא את מי שפה. ברשותך, אני אמשיך. חברת הכנסת ברביבאי, מוותרת? עולה או מוותרת? אני מקריא הלאה? חברת הכנסת ברביבאי עולה או לא עולה? רוטמן, אתה מסכם? הם אומרים שהם סיכמו. אז בכבוד, בכבוד. חבר הכנסת נאור שירי, חבר הכנסת גדעון סער, חבר הכנסת יעקב טסלר, חבר הכנסת אמנון שוסטר, חבר הכנסת יעקב אשר.

חברת הכנסת שרון ניר, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, חבר הכנסת אריאל קלנר. אף אחד לא עולה, אז אנחנו נזמין את יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט שמחה רוטמן לסכם את הדיון. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, הרבה טענות ומענות נטענו גם במהלך דיוני הוועדה וגם במהלך הדיונים לקראת פטור מחובת הנחה וגם פה, מעל דוכן הכנסת, בנוגע למה שמכונה "החוק הנורבגי", החוק שבו אנחנו עוסקים, חבר הכנסת המחליף. אחת מהטענות שבאמת ראויה להתייחסות זו הטענה כאילו אני התנגדתי להסדר הנורבגי. האמת היא שאני באתי לכאן, לא זוכר בדיוק, נדמה לי שזה היה לפני כשנה, והצעתי לחברי הכנסת הנורבגים של הממשלה הקודמת הצעה שהם אינם יכולים לסרב לה. אמרתי להם: אנחנו נתמוך, תעבירו חוק שאומר שחברי הכנסת שנכנסו לתוך הכנסת כבר במסגרת החוק הנורבגי יישארו חברי כנסת, ולא יוכלו השרים שהתפטרו לחזור לכנסת. זה מה שהצעתי אז, לפני שנה. הצעתי לחברי הכנסת דאז לכאורה הצעה שתגביר את האי-תלות שלהם, שתאפשר להם להישאר חברי כנסת בלי תלות בגחמה של שר זה או אחר. הם יוכלו לשקול כל הצבעה לגופה ולא בגלל משמעת קואליציונית מכיוון שהם שמפחדים.

ראינו שזה מה שהתרחש בסופו של דבר בתקופת הכנסת הקודמת, כאשר חבר הכנסת,

סגן השר, השר מתן כהנא התפטר מהכנסת, התפטר מתפקיד השר, רק כדי להוציא חבר כנסת נורבגי, את חבר הכנסת יום טוב כלפון. שמחה, אתה

והוא בא ואמר, איך אפשר לפקח על מישהו כשאבן על צווארו? נכון, נכון, אני מתייחס לזה. בוא, שב, אני אענה לך. הוא משך אותו מהכנסת. אני חייב לומר לכם, רבותיי, כאשר אני ראיתי את הדבר הזה, רחמיי נכמרו. לא, לא, אני מסכם, ולכן הזמן לא מתחיל. זה לא שהזמן נגמר. קבענו שעת הצבעה. לא קבענו שעת הצבעה, קבענו שעת דיבור, שאתם מסיימים את הדיבורים. אז אני לא בקיא בסיכומים. סיכומים אפשר לבדוק עם חברת הכנסת עליזה בראשי. לכן, רחמיי נכמרו. למה רחמיי נכמרו, אדוני היושב-ראש? מפני שאנחנו יודעים שיש במדינת ישראל, כבוד השר, אני יודע שאתה דאגת לרווחה. השר לשעבר.

במהלך השנה וחצי האחרונות אנחנו נמנענו מלתת תואר לשעבר גם למי שהיה לשעבר, אז אני גם אותך מכבד כאילו אתה עדיין השר.

מאחר שרווחתם של אנשים חשובה לך, כל עובד שעובד במקום עבודה כלשהו במשך זמן מסוים, חייבים לו הודעה מוקדמת, חייבים לו שימוע. במקרה שמפסיקים את עבודתו, נותנים לו איזה פרק זמן להתארגנות, ואילו חברי כנסת שנכנסים לכנסת לפי החוק הנורבגי, בהתראה של 48 שעות מאבדים את מקום עבודתם. הדבר הזה הוא מאוד בעייתי, בלי הודעה מוקדמת, בלי שימוע, בלי הליך, בהחלטה של רגע. לכן הצעתי אז לנתק את הקשר, מי שנכנס בנורבגי נכנס בנורבגי והוא יישאר. להפתעתי אז לא קיבלו אז את הצעתי, אני לא יודע למה. אבל גם עכשיו, במסגרת הצעת החוק, אני אמרתי שאני מאוד מאוד הייתי רוצה לייצר מנגנונים שיחזקו את עצמאותם של חברי הכנסת הנורבגים והצעתי את זה בוועדה. אני את עמדתי לא שיניתי, אני חושב שצריך לייצר מנגנונים שכאלה. אני חייב לומר, ואני אומר זאת בצער, שלא הצלחתי לשכנע את חבריי לקואליציה לייצר עוד מנגנונים כאלה. אבל אני אגיד לכם למה לא הצלחתי לשכנע את חבריי לקואליציה. אני באתי אליהם עם הטענות הכי צודקות והם אמרו לי: אתה צודק, אבל אנחנו לא יכולים לסטות מהתקדים שעשתה הממשלה הקודמת. אנחנו לא יכולים לבוא ולפגוע בשרים ובחברי הכנסת באופן שונה ממה שנהגו אצל יש עתיד. למה הם מביאים את יש עתיד כדוגמה? למה הם הביאו את יאיר לפיד ואת מפלגתו יש עתיד כדוגמה? בגלל שמפלגת יש עתיד יצאה בשצף-קצף נגד עצם הרעיון של חברי כנסת נורבגים. במשך שנים רבות זאת הייתה עמדתם העקבית והעקרונית, שאסור שיהיה דבר כזה, שזה בזבוז כספי ציבור וזה דבר לא לגיטימי. הם כינו את זה בכל שם של שחיתות, וכל טענה אפשרית העלו ביש עתיד. אני לא חושב שהיה אי מישהו שהשתמש בשפה יותר תקיפה כנגד עצם ההסדר הנורבגי מאשר חברי הכנסת של יש עתיד, ובעיקר העומד בראש מפלגת יש עתיד יאיר לפיד. במקלו ובתרמילו הוא יצא כנגד עצם קיומו של המושג "נורבגי".

גילינו שבאותה שנייה שהוא הגיע לתפקיד ראש הממשלה ומפלגתו הייתה בשלטון, נשתכחה ממנו גירסא דינקותא. הוא פשוט שכח בשנייה אחת את כל מה שהוא דיבר קודם לכן במשך שנים רבות. הוא לא ידע שיש בעיה בח"כים נורבגים. הוא גם לא ידע שיש בעיה בכספים קואליציוניים, או, כמו שהוא אמר, כספים קואליציוניים זה מושחת, אבל שלנו זה למטרה טובה, זה לא מושחת. הדבר הזה, רבותיי, מראה לנו שני דברים: דבר אחד, הוא מראה לנו שדברים שרואים מכאן לא רואים משם כשמדובר ביאיר לפיד ובאנשי יש עתיד. זה דבר אחד. דבר השני, הוא מראה לנו איזו חובה מוטלת עלינו, חברי הכנסת של הימין, המחנה הלאומי במדינת ישראל, לדאוג שלהרבה מאוד זמן אנחנו נישאר כאן והוא יישאר שם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חבריי חברי הכנסת. תודה רבה ליושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת שמחה רוטמן. אנחנו עוברים להצבעה. לפי בקשת 20 חברי כנסת ההצבעה תהיה שמית. אני מבקש ממזכיר הכנסת להקריא את השמות של חברי הכנסת. אני מבקש שיהיה שקט באולם כדי שתשמעו את המזכיר. עדיין לא מספיק שקט. אתה לא יכול להתחיל? אז שיהיה שקט. רבותיי, תרגיע את החבר'ה, כי המזכיר צריך לקרוא את השמות. אנא, בבקשה. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי,

גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם,

בעד משה ארבל,

בעד דבי ביטון, אינה נוכחת חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר,

אברהם בצלאל,

אורנה ברביבאי, אינה נוכחת ניר ברקת, בעד טלי גוטליב,

מאי גולן, בעד יואב גלנט, בעד גילה גמליאל,

נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, בעד סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן,

אלי דלל, בעד דני דנון,

שלום דנינו,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי,

מיכל מרים וולדיגר,

יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין,

אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח

טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, בעד אוהד טל, בעד יעקב טסלר,

חילי טרופר,

אלי כהן,

אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, נגד

בעד ישראל כץ,

אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין,

נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד,

אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, בעד

אינה נוכחת

יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח

לימור סון הר מלך,

אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד בצלאל סמוטריץ'

משה סעדה, בעד גדעון סער, נגד מנסור עבאס, נגד איימן עודה, נגד יוסף עטאונה,

חמד עמאר,

עודד פורר, אינו נוכח יצחק

האנשים שלא היו בסיבוב הראשון. (קורא בשמות חברי הכנסת) פנינה תמנו,

משה אבוטבול,

נגד

נגד דבי ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, נגד ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, נגד אורנה ברביבאי,

גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ,

סימון דוידסון,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן,

מתן כהנא, נגד רון כץ,

יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, נגד נעמה לזימי,

אביגדור ליברמן,

טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי,

יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי,

שרון ניר,

סגלוביץ'

יבגני סובה, נגד עודד פורר,

יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן,

גלעד קריב,

יואל רזבוזוב,

אפרת רייטן מרום, נגד יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר, נגד אלעזר שטרן, נגד נאור שירי, נגד האם יש מישהו שעוד לא הצביע והוא נמצא באולם ורוצה להצביע? (קורא בשמות חברי הכנסת) משה טור פז, נגד אחמד טיבי,

נא לסכם את הרשימה. תמה ההצבעה.

אני קובע שההצעה התקבלה בקריאה ראשונה, ותחזור לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנה לקריאה שנייה ושלישית. הנושא הבא על סדר-היום, הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת החוק. ימסור את ההודעה חבר הכנסת יואב קיש, שר החינוך והשר המקשר בין הממשלה לכנסת. בבקשה, אדוני השר. בתום דבריך אני מזמין אותך להישאר על הדוכן כדי להציג את הנושא הבא, שהוא צירופה של חברת הכנסת מאי גולן כשרה בממשלה. טוב. כבוד היושב-ראש, שתי הודעות, ולאחר מכן באמת הדיון וההצבעה על חברת הכנסת מאי גולן בתפקיד שרה. חברת הכנסת מאי גולן, עוד מעט את. יש לי שתי הודעות ואז את. הודעה אחת, על החלת דין רציפות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בהתאם לסעיף 1 לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק החליטה הממשלה להודיע במליאת הכנסת על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק האלה: הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 8), התשפ"ב 2022, מ/1536, מיום 9 במאי 2022, הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 34), התשפ"ב 2022, מ/1513, מיום 21 בפברואר 2022, הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 33) (נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים מזרים והפקת נתוני זהות ביומטריים),

עוברים לדיון האישי. אני סוגר את הרשימה. חבר הכנסת אחמד טיבי, ראשון הדוברים, בבקשה. חבר הכנסת טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת רם בן ברק, אינו נוכח. חברת הכנסת שרן מרים השכל, בבקשה. שרן, תשאלי

והיד עוד נטויה.

אני מתחיל עוד פעם. והינה, מגיע המינוי של השר ה-33 בממשלת נתניהו. 33 שרים. אחת הממשלות הרחבות ביותר. למה הגענו ואיך הגענו למצב הזה? משום שכרגע יושב ראש ממשלה סחיט. כל ח"כ וכל חבר כנסת שלא מרוצה, שלא מעוניין, הולך הביתה, עושה ברוגז ודורש תפקיד שרות.

לפני הבחירות הייתה איזו הצעה רצינית.

הייתה הצעה רצינית. ביבי עמד לידך והצהיר בפני הבוחרים: הינה שרת ההגירה הבאה של מדינת ישראל. והינה, יום אחרי הבחירות הוא חזר בו. חזר בו, מעולם לא חזר בו. רק תדברי אמת.

ואמר: מתנצל, חברת הכנסת מאי גולן, בואי תעמדי מאחור, אין לך תפקיד. יהיה לי, אל תדאגי, תפקיד יותר בכיר ממה שהיה לך.

עשית ברוגז, והינה, ראש הממשלה הסחיט שנמצא כרגע ממנה אותך לשרה, ולאיזו שרה? שרה בלי תיק. על מה תהיי אמונה? על מה תהיי אמונה, חברת הכנסת גולן? אולי, אני מבטיחה לך הבטחה אישית ממני אלייך שאני אעסוק בכל הנושאים שהבטחתי לציבור שאני אתעסק בהם, הרבה יותר ממה שהיה

אז את הולכת להיות שרת ההגירה כפי שנתניהו התחייב לך. כל ההבטחות שאני הבטחתי יקוימו, לעומתכם, בעזרת השם. את זה אנחנו נצטרך לראות, משום שבכל העברות הסמכויות שאנחנו רואים עכשיו, שעומדות על סדר-היום שלנו כאן עד 09:00, מועברות הסמכויות לכל הנושאים של ניצולי השואה ממשרד לשוויון חברתי ומהמשרד הזה למשרד ראש הממשלה. אז האם חברת הכנסת גולן תהיה השרה לניצולי השואה? או אולי הסמכויות שעוברות מכל מיני נושאים ותחומים של החרדים, אה, לא, רגע. זה השר במשרד ראש הממשלה גולדקנופ, נכון? שהוא גם שר השיכון והבינוי וגם שר במשרד ראש הממשלה. אז כנראה הוא יקבל את התיק הזה ולא את התיק של ניצולי השואה. או אולי זה בעצם כל מיני סמכויות כאלו ואחרות? אולי של ההסברה? אולי מהחינוך? בואו ננסה לנחש איזה תיק תקבל חברת הכנסת גולן. נכון לעכשיו משביעים שרה ללא תיק,

להיות עציץ בתוך משרד ראש הממשלה,

33. פשוט מבדר לראות את כל ההתחייבויות שהיו לכם, גם לפני הבחירות, פתאום מתעופפות באוויר ונעלמות. העיקר לרצות את כולם. העיקר שכל מי שסוחט מקבל את מה שהוא מבקש. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת שרן מרים השכל. חבר הכנסת דני דנון. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני שמח לחזור אחרי שנים רבות לדוכן הזה. אדוני היושב-ראש, נאמתי על דוכנים אחרים בפני גויים רבים, ולחזור כאן לראות אותנו,

זה כבוד גדול. צריך לזכור שבעולם מסתכלים עלינו ולא מבדילים בין אופוזיציה לקואליציה, ולכן האמירות ששמענו השבוע על מלחמת אחים, מרי אזרחי, זה לא יקום ולא יהיה. צריך לומר את הדברים. אנחנו אחים, נתווכח,

אבל נעשה את הכול במסגרת הדמוקרטית. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להסב את תשומת לב חבריי לממשלה ולכנסת שבעוד שבועיים אנחנו, ממשלת ישראל החדשה,

צריכה לתת תשובה לבג"ץ בנושא פינוי ח'אן אל-אחמר. אני רוצה להזכיר לכולם את הנושא של ח'אן אל-אחמר: מדובר ביישוב בדואי לא חוקי שבג"ץ החליט

וממשלות ישראל הרבות דחו ודחו ודחו. העמדה שלי מאוד ברורה: כל יישוב שנבנה בצורה בלתי חוקית, גם יהודי וגם של בדואים, צריך לבצע את פסיקות בג"ץ. לכן אני פונה מפה לחבריי לממשלה, שעמלים על הנושא של ח'אן אל-אחמר, להכין את החומר, ולשר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', שלפי ההסכמים הקואליציוניים קיבל סמכות לאשר כל תשובה לבג"ץ, ובצדק הוא דרש זאת, לוודא שהתשובה לבג"ץ תהיה מאוד פשוטה. היא צריכה לכלול שורה אחת: היא צריכה לכלול תאריך שבו ממשלת ישראל מפנה את ח'אן אל-אחמר, לא דחיות, לא הסברים, לא תירוצים. אנחנו ממשלת ימין על מלא, אנחנו ממשלת ימין על מלא בנושא המשפטי, ממשלת ימין מלא גם בנושא של פסיקות בג"ץ. וחברת הכנסת הר מלך, את זוכרת שהיו פינויים של יישובים יהודיים רק לאחרונה, פינויים לא קליםף ולכן אני מצפה מחבריי בממשלה לא לזגזג בנושא הזה, לא למצמץ. את צודקת לגבי הפינוי לאבו דיס, אבל קודם כול, קודם כול, שלא יהיה עכשיו נושא של דחייה, כי כרגע, ראינו את ממשלות ישראל באות ואומרות: הנושא חשוב,

ומי שעוקב אחרי הנושא הזה, אלה אנשים באיחוד האירופי שמעניקים מימון ומקשים על כל הסדר פשרה. לאותם נציגים באירופה אני אומר: אל תתערבו בדמוקרטיה שלנו. בפינוי יישובים יהודיים במגרון ובמקומות אחרים לא ראיתי אף נציג של האיחוד האירופי, ולכן גם פה אני מקווה מאוד שממשלת ימין תעשה את המהלך הנכון ותפנה את ח'אן אל-אחמר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חברת הכנסת דבי ביטון. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני שמחה, כבוד היושב-ראש, שאתה זה שנמצא עכשיו, כי אני עדיין נושאת בליבי ובמחשבותיי את כל מה ששמעתי היום בוועדה למתמודדי נפש. הצטערתי לשמוע היום, אני רק אעדכן: התקיימה ישיבת ועדה לגבי שיקום בקהילה ודיור במסגרות תעסוקה למתמודדי נפש, והגיעו נציגים ממשרד הבריאות ומהביטוח הלאומי, מהרווחה, ובאמת היינו אמורים לקבל נתונים פחות או יותר על מצבם של מתמודדי נפש, איך בעצם הם מקבלים את סל השיקום שלהם ואת הקצבה שלהם. התקשיתי מאוד לשמוע שפחות מ-50% מהמתמודדים בכלל ממצים את הזכויות שלהם, לא בגלל שהם לא רוצים אלא משום שהם לא יודעים. להזכירכם, מתמודדי נפש צריכים תמיכה ומעטפת, ואנחנו בבית המחוקקים הזה צריכים להגן עליהם, לספק להם את כל הצרכים, שתהיה להם מעטפת, מנטורים שייקחו אותם, דיור הולם, כי לא יעלה על הדעת שאנחנו, בחברה שלכאורה מתיימרת להיות חברה מתוקנת ובעלת נתינה, לא מסוגלים להכיל ולספק את הצרכים הספציפיים של מתמודדי נפש. חשוב לי לומר שאני מוטרדת גם מהידיעה שלפיה כ-12 מועדונים של אנוש, עמותת אנוש מספקת למתמודדי נפש את המעטפת החברתית, עתידים להיסגר או לפחות עומדים על הכוונת להיסגר בגלל חוסר תקציב. מבחינתי, ואני מניחה שמבחינתנו, יש צורך למנוע את זה בכל דרך שהיא, כי זו חובתנו כלפיהם. שמענו נתונים על מחסור בכוח אדם, אבל מה שהטריד אותי יותר זה שהרגשתי שאין סנכרון בין המידעים של משרד הבריאות לביטוח הלאומי, מה גם שמתמודדי נפש מקבלים 40% קצבה ואת השאר הם מקבלים באמצעות סל שירותים. אז תחשבו שיותר מ-50% לא מקבלים את הסל, ואז הם צריכים להסתפק במועט. אני ארצה לקדם, כבוד היושב-ראש, שכשמדובר במתמודדי נפש לא יעלה על הדעת שהם יעברו מסכת ועדות מטלטלת ומתישה. לשיטתי, ואני מניחה שגם אדוני יחשוב כך, יש צורך לתת להם קצבה מלאה, ותוך כדי, באותו מעמד, שייקחו את הסל ואת ההגנה ואת המעטפת שלהם. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחברת הכנסת דבי ביטון. אגב, הפרט שעלה היום בוועדת העבודה והרווחה זה שכשני שלישים מהזכאים לא באים לקחת את השירות הזה. אין דבר דומה במקום אחר בתקציב המדינה. חבר הכנסת איימן עודה,

מוותר, חבר הכנסת עופר כסיף, איננו. חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתמול נפל דבר בישראל, ממשלת ישראל אישרה העברת סמכויות לסגן השר במשרד ראש הממשלה אבי מעוז.

החינוך עברו לסגן השר כחלק מההסכם הקואליציוני. עלה בישראל. לא נפל, עלה בישראל. תודה, אמרתי. ישראל התעלתה. אז יש לי כמה המלצות לסגן השר מעוז, האמון על תוכניות הלימוד החיצוניות במשרד ראש הממשלה. בהצלחה במשרה. קיבלת את הסמכויות למרות שהשר קיש הכחיש זאת קודם. הינה, אני אציע לך כמה תוכניות לא תיאורטיות, לא כאלה שצריך לכתוב אותן, כאלה שאני כבר יישמתי כמנהל בית ספר וכמנהל מנח"י כשפינדרוס היה סגן ראש העיר. הינה כמה הצעות: קודם כול, תוכנית שילוב בין אוכלוסיות. האם ידעת, אבי מעוז, ש-95% מהתלמידים בישראל לא פוגשים ילד ממגזר אחר מגן ועד סוף י"ב?

אצל החרדים זה אפילו יותר מזה, ליטאי לא פוגש חסידי, ספרדי לא פוגש אשכנזי, אבל במגזרים האחרים ערבי פוגש רק ערבי, יהודי פוגש רק יהודי, גם דתי פוגש רק דתיים. שואלת אותי חברת הכנסת לימור סון הר מלך: מה הבעיה? והתשובה היא שכשאתה לא מכיר אנשים, אתה בטוח שיש להם קרניים. אין בישראל תערובת. אתה לא מבין, אין בישראל תערובת.

אין בין ליטאים לחסידים נישואי תערובת, חבר הכנסת פינדרוס. אין. כשאתה מדבר בין מגזרים, אין לך בעיה אם ליטאי או חסידי. אתה יודע בדיוק על מה אני מדבר. אתה יודע בדיוק, אתה יודע מה, יש לי הצעה לסדר-היום, אתה יודע כמה נישואי תערובת יש,

בנושא האפליה של בנות ספרדיות בסמינרים אשכנזיים. אני מציע שנדבר עליה, יש יותר מאשר אצלכם, יותר מאשר יש במוסדות שלכם. בטח, מצוין. 30%. תנסה להכניס בת אחת יותר. 50%, אתה סתם, פינדרוס, היות שעשינו את זה ביחד, אתה יודע, יהודה שפר,

אחד לא יותר. 50%. אתה יודע שיהודה שפר,

אמר שאין שופטים מזרחים כי הם מתחנכים בש"ס. אל תשכח שאנחנו יודעים להיות גזענים, חס וחלילה, גם מטעמי, אל תשכח את, לך תתחנן למנדלסון שיכניס תלמידה אחת יותר.

מאמינים, שיש פה כמה עמים, שיש פה כמה שבטים, במקום להאמין שאנשים אחים אנחנו. זה לא אומר לוותר על האידיאולוגיה שלך. את יודעת, יצא לי להביא קבוצות לגוש עציון שמה שמאפיין אותן זה ש-100% שלהם, זו הפעם הראשונה שלהם בגוש עציון. מה לעשות, זה מאפיין של כל חלקי העם שלנו, 95% מהישראלים בטוחים שכל הישראלים,

אדוני היושב-ראש, לא הצלחתי אפילו להתחיל. אני אוסיף לך דקה, למרות שאתה פנית לפינדרוס וזכותו לענות לך.

אבל אני אוסיף לך דקה למען שלא יאמרו. אני אמשיך. להוציא מדעתם של מינים. אני חושב שתוכנית של שילוב נשים בצה"ל יכולה בהחלט להיות דבר מאוד משמעותי להכניס לסל התוכניות המיוחד של אבי מעוז, אני חושב שתוכנית לימודי ערבית לכל ילד בישראל, ערבית מדוברת, כדי שכשתעמוד פה חברת כנסת דוברת ערבית אנחנו נדע על מה מדובר. דרך אגב, זה יעזור לנו בעוד מקומות וזה לא יגדיל את ההתבוללות. פינדרוס, לא הייתי דואג.

אנחנו יודעים מה העמדות שלך, חבר הכנסת סגן השר מעוז. הרי אני יודע שאתה לא בעד שירות נשים בצה"ל. אני חייב להודות שכשפיקדתי על גדוד, היו בגדוד הזה נשים שלא היה אפשר לוותר עליהן. למשל, הפראמדיקית הייתה אישה, לא יכולתי לוותר עליה, קצינת השלישות, לא יכולתי לוותר עליה. אז מה לעשות, יש לנו גם הרבה נשים שתורמות לביטחון המדינה. אני אומר מילה אחת לסיום. תודה רבה.

בשם הזהות היהודית אני רוצה להמליץ על הביטוי "חביב אדם שנברא בצלם". קח את זה, תיישם את זה, עשה טוב בעולם וזכור את הכלל: כולם אהובים, כולם רצויים.

תודה רבה. חבר הכנסת אלעזר שטרן. עמיתיי חברי הכנסת, אני מבקש לדבר ולחבר את פרשת השבוע, חברי דודי אמסלם, למפגינים. כמובן שהפעם אני מדבר בשבחם של המפגינים שיצאו במוצאי שבת לרחובות, אבל אני מדבר בשבחם של מפגינים בכלל, של אנשים שאכפת להם והם מוכנים לעשות מעשה בשביל האכפתיות הזאת. משה רבנו,

הכתיר אותו הקדוש ברוך הוא למנהיג עם ישראל. מה אנחנו יודעים עליו לפני הוא הוכתר כמנהיג? ששלוש פעמים הוא ראה עוולות והוא עצר כדי לתקן אותן. בפעם הראשונה הוא ראה איש מצרי מכה איש עברי. כמה מאיתנו עוצרים? אתה היית לוחם? נגיד 80%. אדוני היושב-ראש, אין שר במליאה. לא יודע, אולי יותר טוב. אולי 80%. הוא עצר. למוחרת הוא יצא החוצה, מה הוא ראה? הוא ראה שני עברים רבים ביניהם. מה הוא עשה?

הוא אמר לאחד: "למה תכה רעך?" ההוא אמר לו: "הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי?" הוא אמר: "אכן נודע הדבר" וברח למדבר. הוא לא אמר את זה, שנייה. מה הוא ראה במדבר? אולי את המאבק הפמיניסטי הראשון, בנות יתרו והרועים. הם לא מהעם שלו, אבל הוא ראה עוולה שהוא לא יכול להתעלם ממנה. כמה היו עוצרים? תחשבו, אנחנו בארץ לא שלנו, רואים אנשים שהם לא מהעם שלנו רבים ביניהם. משה רבנו עצר. אחרי שיש לך את התכונה הזאת, את ההבנה הזאת, את הערכים האלה של לראות עוולה ולא להגיד: לא ראיתי אותה, הם בטח משחקים, הם בטח צוחקים, אם אתה עוצר, עכשיו אתה יכול ללכת להיות מנהיג. אני חושב, ואת זה רציתי להגיד, מעכשיו אני לא בטוח שתסכים איתי, אני חושב שחלק גדול מאוד מהמפגינים שפגשנו במוצאי שבת ברחובות, אכפת להם מאוד מהמדינה. המבחנים שלהם הם מבחנים ארוכי שנים פעם זה בצבא, פעם זה במקומות אחרים שעוזרים למדינה, הפעם זה ברחובות. הם חושבים שהתרומה החשובה למדינה עכשיו זה לעצור את המהפכה, את ההרס, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, אני מסכים עם המילים של כמעט חירוב מערכת המשפט בישראל. תודה רבה. ובשביל זה הם מוכנים לצאת לרחובות. אני רוצה לברך אותם, וככל שיתמידו יותר, ככה יותר נקרא לכל אחד מהם אחיי גיבורי התהילה.

חברת הכנסת מירב כהן. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, הנדבך של בחירות חופשיות הוא נדבך הכרחי בפעילותה של דמוקרטיה, אבל הוא איננו מספיק. חברה דמוקרטית חייבת לשמור על אותן חירויות וזכויות שהן הכרחיות לקיומם של חיים חופשיים, חירויות כגון חופש המצפון, חופש הביטוי, חופש הדת, הגנה על קניין פרטי, הגנה על זכויות העובדים והגנה על אמינותם של חוזים.

אבל אלו הדברים היסודיים, והם שנותנים את המשמעות לחיים חופשיים. את החירויות הללו ואת הזכויות הללו ניתן לקדם באמצעות גופים רבים, באמצעות פרלמנטים שמחוקקים חוקים טובים, באמצעות רשויות מבצעות שאוכפות את החוקים הללו, באמצעות תקשורת שחושפת הפרות של החוקים הללו, אבל אני טוענת שמעל כל גוף במדינה, במדינה דמוקרטית, שמגן ושומר על אותן חירויות

עומד בית המשפט. היה לרומאים פתגם שבו הם אמרו שלאנשי סגולה יש מעלות רבות, אבל אומץ לב הוא הסגולה ששומרת על כל הסגולות האחרות, היא מבטיחה אותן. ובכן, בדמוקרטיה ישנם מוסדות רבים שהם חשובים לתפקודה, אבל אני מאמינה שמערכת משפט חזקה ועצמאית היא שמאפשרת את קיומם של כל המוסדות האחרים בדמוקרטיה. קל מאוד להבחין בזה. כולנו יודעים שישנם משטרים לא דמוקרטיים שחיברו ואפילו מחברים גם היום חוקות וחוקים מנוסחים לעילא ולעילא, מדברים גבוהה-גבוהה על זכויות האדם, אך האם זכויות האדם מכובדות הלכה למעשה באותן מדינות? התשובה היא לא. אני מבקשת שתראו לי רודנות אחת, חברה לא דמוקרטית

אני מבקשת שתראו לי רודנות אחת, חברה לא דמוקרטית אחת שבה קיימת מערכת משפט חזקה ועצמאית. אין דבר כזה. בכל מקום שבו אין מערכת משפט חזקה ועצמאית, הזכויות אינן יכולות להיות מוגנות. למעשה, ההבדל בין המדינות שבהן יש זכויות על הנייר לבין מדינות שבהן יש זכויות בפועל, מספיק. הוא מערכת משפט חזקה ועצמאית.

אני חוזרת רגע על המשפט הזה כי הפריעו לי. למעשה, ההבדל בין המדינות שבהן יש זכויות על הנייר לבין מדינות שבהן יש זכויות בפועל הוא מערכת משפט חזקה ועצמאית. זוהי הסיבה שאני עושה ואמשיך לעשות כל שביכולתי כדי לשמור על מערכת משפט חזקה ועצמאית.

בוא אני אגלה לך מי כתב את הנאום היפה הזה, רק לסיום, שלא תהיה במתח.

אני לא יכולה לכתוב טקסטים כל כך יפים. את הדברים הנכונים והמשמעותיים האלה אמר אחד, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, לפני עשור, הרבה אחרי אהרן ברק, תודה רבה. וקצת לפני שהחקירות שלו ומשפטו החלו.

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, איננו. שלושה כתבי אישום, והמלל מתהפך ב-180 מעלות. מיכל שיר סגמן, בבקשה. הוא פשוט כותב כל כך טוב, הייתי חייבת לצטט את המקור. תמיד אמרתי, אבל לא ציטטת בהקשר הנכון.

התעוררתי הבוקר לעוד הקלטות שחושפות איך חברי הממשלה הזאת שיקרו לקהל הבוחרים שלהם לפני הבחירות. הם שיקרו והסתירו, לא סיפרו לבוחרים שלהם שהם מתכוונים לכלוא את חופש הבחירה של כולנו ולהפוך את ישראל בעצם לאיראן. הם רוצים להחזיר נשים להיות מכונת ילדים ותו לא. הם רוצים להפוך את שמירת השבת לחובה,

ולא חלילה כאזרחיות שוות שתורמות בהגנת המולדת. המצביעים שלהם, בני עדות המזרח מהקהילה הלהט"בית, קמו בבוקר וגילו שהם בכלל אשכנזים שמאלנים ואליטיסטים. הם הופכים את ישראל, מדינת ישראל, למדינת הלכה ולוקחים את ישראל ברוורס הישר לימי הביניים, ועוד מעיזים לומר שהציבור הצביע עבור הביזיון הזה. אבל השקר הגדול ביותר שלכם, חברי הממשלה, השקר שהסתרתם מהציבור, זה התוכנית שלכם לשינוי המשטר. לא לחינם ביבי סירב לפרט מה הוא יעשה במערכת המשפט ובמינוי השופטים. הוא רק דיבר בכלליות על הכלל של תיקון המערכת, כי על תיקון הרי כולם מסכימים. ביבי הרדים את הבוחרים, ועכשיו הם התעוררו למדינה שבה הוא,

יש לומר, ימנה את השופטים, יפסול פסקי דין, ישלוט דרך בן גביר באת מי עוצרים ואת מי חוקרים. תגידו, זה מזכיר לכם משטר מסוים? כששמים את התוכניות שלהם יחד במקשה אחת של מדיניות ממשלתית, זה פשוט הרס מדינת ישראל והפיכתה לרפובליקה ביביסטית, כהניסטית, שכמו בספר 1984 משתמשת בשפה כפולה, ולהלן המילון: הרס המערכת מעתה ייקרא תיקון ורפורמה, גזענות ושוביניזם ייקראו חיזוק הזהות היהודית, מלחמה בלהט"בים היא תמיכה במסורת ישראל, מחשבה עצמאית היא בגידה במולדת, חילונים, הם בכלל מתייוונים. אנחנו כבר שם, חברים. אלה לא הפחדות, אלה המילים המדויקות והמעשים שלכם, חברי הממשלה. פתאום מצביעי ימין שבחרו בכם, מכל העדות והמגזרים, מתעוררים בבוקר ומגלים שאם הם רוצים להיקרא ימניים על ידיכם, אז הם חייבים להסכים לשנאת האחר, שנאת הלהט"ב, אפליית נשים, חיסול זכויות וחירויות הפרט, להגבלת הדמוקרטיה ושינוי המשטר, לפגיעה בחילונים, ולהסכים למדינה שצועדת בעיניים פקוחות,

למדינת הלכה. אני כבר מסיימת.

ההתנהלות שלכם מול קהל הבוחרים שלכם,

היא התנהלות של שקר,

ואחרי הבחירות, גם של הפרת אמונים. תודה רבה.

האמת כואבת, אדוני היושב-ראש. אנחנו לא ניתן לכם להרוס פה את המדינה.

אני רוצה להגיד לך שאת מדברת על ההלכה היהודית. בלי ההלכה היהודית אין לך שום זכות בארץ ישראל, לא לך ולא מדינת ישראל. היהדות היא תורת חיים.

אז את לא יכולה לעמוד פה ולהתחצף להלכה היהודית,

ואחר כך לדרוש לדבר אחרי הזמן שלך.

אני יהודייה לא פחות ממך.

את דיברת נגד ההלכה היהודית. ההלכה היהודית היא ההלכה של הסבא שלך ושל סבתא שלך ושל כל הדורות, אתה תקבל את זה. ההלכה היהודית היא גם שלי. ההלכה היהודית היא גם שלי. מי שואל אותך מה לדבר פה מעל הדוכן? איבדתם את ההלכה. תצעקי עד השמיים. ההלכה היהודית, בזכותה ההורים שלך והסבים שלך וכל הדורות שרדו ובאו לארץ ישראל. אתה לא היהודי היחיד במדינת ישראל. ההלכה והיהדות הן גם שלי. היהדות היא תורת חיים ולא כת.

תודה. חבר הכנסת גלעד קריב. נכון מאוד, בזכות ההלכה קיבלנו את זכותנו על ארץ ישראל, מה לעשות? טוב, תלמדי את תולדות הציונות.

יוכל לעשות שום דבר במשרד החינוך ובבתי הספר. אבל רק אתמול בישיבת הממשלה,

אבל רק אתמול בישיבת הממשלה, אבל זה רק מאריך את הזמן. הוא אמר: לי ולאבי מעוז יש שיתוף פעולה מצוין, ויש לנו אותה אג'נדה. אז אני באמת מבולבל. אני לא יודע אם להאמין ליואב קיש של יום א' או ליואב קיש של יום ב'. האם להאמין לשר החינוך שהוא האח לנשק של אבי מעוז במלחמתו בערכים הדמוקרטיים או שהוא מגן ערכי החינוך הממלכתי? יבוא שר החינוך וידריך אותנו איזה שר חינוך באמת יש לנו, פונדמנטליסט או דמוקרט? אדם קיצוני או אדם מתון? ומה שמדהים, שגם שר החינוך בעצמו מבולבל, בדיוק כמו ראש הממשלה נתניהו ושר המשפטים לוין. ובבלבול העמוק שלו הוא לא מבין שהוא וחבריו בליכוד,

אתם, החמור שעליו רוכב משיח השקר מלא השנאה הזה אבי מעוז. הוא רוכב על הגב שלכם וגורר את כל החברה הישראלית אל עבר התהום. ומכיוון שאי-אפשר לסמוך על שר החינוך, כי אתה לא יודע אם זה קיש של יום א' או קיש של יום ב', אין לנו ברירה אלא להתארגן בעצמנו כדי להגן על ערכי החינוך הממלכתי ועל בתי הספר של הילדים שלנו. ולכן בשבועות האחרונים מתארגנת בכל הארץ רשת של אלפי הורים שמחויבים להגן בבית הספר של הילדים שלהם על ערכי החינוך הממלכתי. ולכן כאן בבית הזה תתארגן שדולה למשמר החינוך הממלכתי. ולכן לפני כשבוע נערך כנס היסוד של ארגון גג חדש תחת הכותרת משמר החינוך הממלכתי. ובמקום שאתם, אנשי הליכוד הממלכתי,

מכיוון שפתחתם את הדלת לכוחות הכי קיצוניים והכי הרסניים בחברה הישראלית, אנחנו נתייצב ונגן על ערכי החינוך הממלכתי שלנו ועל בתי הספר של הילדים שלנו.

חברת הכנסת מירב בן ארי. יישר כוח.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, חברת הכנסת מאי גולן מצטרפת לממשלה.

אין לה גם תפקיד, ספק אם יהיה לה משרד. צוות ולשכה בטוח יהיו,

כי ג'ובים זה המומחיות. אבל הבטיחו לה. ואם הבטיחו לה, חייבים לתת. מה זה עוד שר? סך הכול אנחנו כבר על 33, והיד עוד נטויה. אני לא יודעת מה קורה עם דודי, חבר שלנו, אבל נראה לי שבסוף גם הוא ימצא את מקומו בממשלה. אני רוצה להגיד משהו אחד, ואני חושבת, חברת הכנסת גוטליב,

הריצה הזאת

משרד בממשלה? למה לא להיות בכנסת?

חשוב לי שמאי גולן תהיה סביב שולחן הממשלה. חשוב לי שהיא תצביע ותשמור עלינו. חשוב לי שגלית דיסטל תהיה בשולחן הממשלה, תצביע ותשמור עלינו. כשהיא מדברת, אגב, אתה אמור להוסיף לי זמן. לא. אם את פנית אליה, אז אני לא מוסיף כלום.

חשובה לי האצבע. אבל מתישהו היא שמה נקודה? אני מבקש, זהו. הערת הביניים נשמעה. אני רוצה גם את מאי גולן, זהו. שימי נקודה. אולי כדאי שנשאל אותה כמה מפלגות היא עברה, הייתי בכולנו ועכשיו אני ביש בעתיד. אני רוצה את האצבע של השרות האלה. בכולנו, ועכשיו אני ביש עתיד.

אני מבקשת להוסיף לי זמן על זה,

עכשיו זה כבר שוב הזמן.

בואו נדבר על המהות ולא על הפרוצדורה. תהיי עוד שרה, שגם יחברו פה עוד שולחן קטן ועוד כמה כיסאות ושיבנו לך משרד, זה לא אכפת לי. מה שחשוב זה שעל הדרך דורסים פה את הכנסת. במקום להיות יו"ר ועדה ולהוביל תהליכים ורפורמות, רצים לשולחן הממשלה, כי חשוב להיות בממשלה,

אני שרה, ויהיה לי מאבטח מחוץ לבית, ויהיה לי נהג עם צ'קלקה, ואיזה יופי לי כי אני שרה בממשלה. אין לי תיק, אין לי תפקיד,

אבל אני שרה בממשלה, ואם אפשר על הדרך גם לבנות לי לשכה, אז למה לא? כי הרי אני רציתי להיות שרה. במקום להיות יו"ר ועדה בכנסת ובמקום לראות את הכנסת, כל מה שאתם רואים זה את הממשלה, וזה עצוב לי, בעיקר כשחברי כנסת וחברות כנסת שאפילו לא נמצאים פה, אולי שנתיים-שלוש, כולם רצים לשולחן הממשלה.

אדוני היושב-ראש, שמכיר את הכנסת מצוין ויודע כמה חשובה הכנסת, אולי תיתן טיפים לח"כים החדשים הצעירים כמה עבודת הכנסת חשובה.

אם זה היה תלוי בך, גם אתה יכולת להיות שר בממשלה. אבל אתה,

מבין מה זה להיות יו"ר ועדת העבודה והרווחה, מבין מה אתה יכול לעשות בכנסת. אז אולי מדי פעם כששואלים אותך, באמת אני אומרת,

אנחנו כבר שנים ביחד, אפילו ישבנו ביחד, תן טיפים לח"כים החדשים המתלהבים האלה, כמה חשובה הכנסת לציבור הישראלי,

לרוץ אל הממשלה. תודה, אדוני. תודה רבה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

חבר הכנסת מאיר כהן. בבקשה, כבודו. שלום, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, על אפך ועל חמתך. על אפך ועל חמתך. לא נורא. תהיה לך צ'קלקה, יהיה לך משרד, תהיה לך לשכה ותהיי שרה בממשלה, בלי תיק ובלי עבודה,

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, כבוד השרה, תחייכו, תירגעו. הכול בסדר. לא, אתה יודע, יש גם גבול לצביעות. עוד מעט משביעים אותך להיות שרה, זה רגע חגיגי.

גם הזכות להיות חברת כנסת הייתה לעילא ולעילא. נכון. אני משער שזאת זכות גדולה מאוד. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אדוני השר, גברתי השרה עוד מעט, אני רוצה לדבר ברשותכם על שני סוגים,

את עורכת דין, ואני הייתי מורה לאזרחות, שני סוגים של דמוקרטיות. כמו הציטוט בארץ נהדרת: אני עורכת דין 22 שנה. כמו שצוחקים עליי, אז אם אפשר, אל תצחקו. לא, לא. אמרתי את זה בשיא הרצינות. אם יורדים עליי, אמרתי, אמרתי את זה, וגם לא מניה ולא מביה. טלי. אני רוצה לדבר על שני דברים, אדוני היושב-ראש, ובאמת אני מבקש שתקשיבו. יש שני מודלים של דמוקרטיה: יש דמוקרטיה פורמלית ויש דמוקרטיה מהותית. בדמוקרטיה פורמלית,

מתקיים שלטון פורמלי דמוקרטי לכאורה, עם סממנים דמוקרטיים של בחירות, אבל לפעמים

אין חופש התאגדות, פוגעים בזכות הקניין, לא תמיד חופש הדת הוא נר לרגלינו, וכל מה שקשור להכלה חברתית, הזכות לשוויון, הזכות לאזרחות, זכות הבחירה, כל הדברים האלה, לפעמים בדמוקרטיה שהיא פורמלית הולכים הצידה. התנאי המהותי של דמוקרטיה זה שהחלטת הרוב לא תפגע בזכויות המיעוט ובעקרונות דמוקרטיים אחרים. איך עושים את זה? באמצעות חוקה, או לחלופין,

כמו שיש לנו, והדבר החשוב ביותר, אדוני היושב-ראש, באמצעות בלמים ואיזונים בין הרשויות השונות. זה מונע ריכוז של כוח בידי

אנחנו לצערי נמצאים, אם לא נעצור את הסחף הזה, אנחנו נמצאים במעבר בין דמוקרטיה מהותית לדמוקרטיה פורמלית. זאת הדרך הטובה ביותר לחסל את הדמוקרטיה. וכשאנחנו מסתכלים במאה ה-21 וגם במאה ה-20, בכל מקום שרצו להרוס את הדמוקרטיה, התחילו בדמוקרטיה מהותית, התחילו בתחושה שנעשה דבר כזה. בואו נדבר על כך שיש זכות ל-61, ומרגע זה אנחנו נגיד: רוב העם, זה מה שהוא רצה, זה מה שהוא יקבל. ממש לא. ואני אומר לך את זה, אדוני היושב-ראש, גם בשל הרקע שלך. אתם אנשים שנלחמים, אנחנו כבר 60 שנה מרגישים מה זה דמוקרטיה פורמלית, לא מהותית.

לא, לא, ממש לא. אני חייב להגיד לך, אמרתי את זה כבר אחרי הזמן שלך,

אני חייב להגיד לך, מה יגידו הפלסטינים? אני חייב להגיד לך, אני אגיד לך,

איימן, איימן,

אנחנו מתווכחים בכל יום, רגע, תכבוש את כעסך.

תן לי, בבקשה, אדוני, עוד חצי דקה. אני רוצה להגיד את הדבר הבא: דמיינו לעצמכם, חבריא, ואני מדבר להרבה מאוד ליכודניקים, חברים שלי, ליברלים מאוד. איך קרה שתנועה ליברלית, שז'בוטינסקי הנהדר, הפילוסוף,

דיבר על זכויות המיעוט, דיבר על זכויות הערבים, איימן עודה, אתם לא מוכנים להקשיב לדברים הטובים האלה ואתם יוצאים חוצץ כנגד. איך תנועה כזאת ליברלית וטובה מוכנה להידרס על ידי קומץ של קיצונים? מה קרה לביבי, שאנחנו מכירים אותו, שהוא מגלה כזאת חולשה? כל ליכודניק צריך לחשוב על זה. היה אפשר לעשות את זה אחרת. אפשר וצריך לעשות תיקונים כאלה ואחרים, לא פסקת ההתגברות. זו תהיה חרב פיפיות גם לכם. תודה רבה, אדוני. תודה רבה, חבר הכנסת מאיר כהן. חברת הכנסת מרב מיכאלי, איננה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לשתף אתכם בתחקיר מעניין שמצאתי. "בודקים" עשו בדיקה של הטוויטר וסקרו אם בליכוד התייחסו במהלך הבחירות לתוכנית לוין להרס מערכת המשפט או לתוכנית רפורמת המשפטים.

אי-אפשר לשמוע את זה. אנשי המחקר,

זה חלק מהדמוקרטיה, להקשיב לדברים שאנחנו לא יכולים לשמוע. אני יושבת פה וכולכם אותו דבר.

חברת הכנסת גוטליב. צאי לשתות משהו. חברת הכנסת גוטליב, אני משוכנע, די.

טלי, צאי לשתות משהו, זה בסדר.

אל תסבלי כל כך. אל תסבלי כל כך. חברת הכנסת גוטליב.

כשאני מסתכל עליך אני פונה אליך? תמשיך לדבר, בבקשה. כן, זו פנייה, ככה כתוב בחוק. גם נשימה זו פנייה.

הסתכלתי עליה אז פניתי אליה. לא מביה ולא מניה. אני יכולה להראות לו סרטון,

יומיים לפני הבחירות נתניהו מתראיין ומדבר על זה שהוא יקדם את הרפורמה של לוין. אני עצרתי לך את השעון. עכשיו תשנו את התקליט בדיסק ותגידו משהו אחר, שאני לא אשב פה סתם. באמת, אני אלך לאכול באיזה מקום. טלי, אני פניתי אליך והסתכלתי עליך?

אני יכול לפתוח את השעון? אני מתאפקת.

השעון פועל. אדוני, אנשי המחקר של "בודקים" בדקו את כל הציוצים שפרסמו חברי הכנסת של הליכוד, אנשי הטוויטר, אדוני.

אני מס' אחת בטוויטר. אני, בטוויטר.

בחשבונות הטוויטר שלהם וגם את החשבון הרשמי של מפלגת הליכוד בכל תקופת הבחירות. חברת הכנסת גוטליב, הייתם מאוד פעילים, חברי הכנסת של הליכוד והמועמדים, למעלה מ-3,000 ציוצים. הם חיפשו שם התייחסויות לעיקרי התוכנית של השר לוין, פסקת ההתגברות, מינוי השופטים ועילת הסבירות, מ-1 ביולי 2022 עד 1 בנובמבר, מועד הבחירות. אדוני היו"ר, הסקר כולל פייקים,

פרופילים מזויפים, בוטים. זה הסקר שלהם. תודה. בסדר, נדבר על זה. טוויטר, אני מס' אחת בטוויטר. ככה קוראים לי בטוויטר, אני מס' אחת בטוויטר.

טלי, את לא יכולה להפריע לו כשהוא מדבר, אבל תעלי אחרי זה ותגידי מה שאת רוצה. הוא באמצע דיבור. בוטים, פייקים, פרופילים מזויפים, סקר של טוויטר. לא, זה, אבל הוא בשיח.

תודה רבה. תודה רבה.

תחקיר "בודקים", שבדקה 3,000 ציוצים של מועמדי ונבחרי הליכוד במהלך כל תקופת הבחירות, עולה שבסך הכול יש שני אזכורים לפסקת ההתגברות, על ידי חברת הכנסת מאי גולן.

אין לנו את אותה תפיסת עולם, אבל יצא לנו קצת להכיר, ומה שאת עברת ואיך שאת הגעת לאן שאת הגעת מאיפה שאת הגעת, אני מסיר את הכובע, גאה בך, ומאחל לך המון המון הצלחה. אני לא מדבר על התוכן, מה תהיה האחריות במשרד שלך, על זה נדבר אחר כך, אבל שתהיה לך המון המון

זו בהחלט גאווה, גם למשפחה שלך, שנמצאת כאן, אני לא יודע אם הם נמצאים כאן, אבל המון גאווה, כולם גאים בה. אני חייב לומר שעל פי התקנון אין מוחאים כפיים במליאה. בכל מקרה, גם בשמה אני מודה לכם. המהלך שאנחנו רואים עכשיו הוא לא פחות מהרס הדמוקרטיה. אפשר להסתכל על זה ולהגיד שזו משילות. לא, הדמוקרטיה כבר קמה מזמן ונולדה מזמן. זה הרס בה"א, רי"ש וסמ"ך, ואני רוצה לתת דוגמאות. כאשר מדברים על שלטון הרוב, זו לא דמוקרטיה. הרבה פעמים אנשים אוהבים לחשוב איך מערכת המשפט פגעה בהם ולמה זה נכון שיהיה אפשר להתגבר עליה. אבל כשמדברים על התגברות על מערכת המשפט, מתכוונים להתגברות על זכויות אדם בסיסיות, כי בדמוקרטיה, בכל דמוקרטיה,

מי שאחראי לשמור על זכויות האדם הם בתי המשפט.

מצפים מהמחוקקים, מהפוליטיקאים, שלא יקבלו חוקים שפוגעים בזכויות אדם, אבל לפעמים זה קורה. לפעמים הלחץ מהשטח או איזושהי תפיסת עולם, או איזשהו רצון לפתור דברים מהר, גורמים שאנשים, בטח אלה שהם מקבלי ההחלטות אומרים: אין לי זמן, מה שנקרא משילות. אני חייב מהר, או חייבת מהר, להוביל את זה, להביא תוצאה לבוחרים, ובשביל זה גם לא מסתכלים על זה לפעמים, אני ארמוס את מה שצריך בשביל להגיע לזה. וזה נשמע טוב, זה נשמע מנהיגותי, זה נשמע חזק, ולפעמים גם צריך לעשות את זה. אבל אז תמיד אנחנו יודעים שיש את בתי המשפט שאומרים: גם אם חשוב מאוד, עוד כמה זמן יש לנו? מה, כבר נגמר לי הזמן? מה אתה אומר? אז אני רק אסיים את הדוגמה הזאת. יש לי עוד הרבה, אבל יש לנו עוד לילה ארוך.

תודה, אדוני. גם אם מאוד חשוב לנו לבנות,

הרבה מאוד בארץ, עדיין צריך לדאוג לכך שיהיו חופים פתוחים לכולם, ולזכויות אנשים, בטח אנשים שקשה להם להגיע לשלטון ולהביע דעתם. והתגברות על בית המשפט זה התגברות על זכויות האדם, כי כשיהיה נוח לפוליטיקאים, הם יתגברו על בית המשפט, וזה יפגע בעבודה של מישהו, בזכות של מישהי להביע את דעתה, בשוויון בין סוגי אנשים, אני מסיים, ויפגע בסופו של דבר במקומות שבהם אם בית משפט לא מגן עליהם, אף אחד אחר לא יגן עליהם. תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה.

דחופה לסדר-היום בעניין מחדל זיהום חמור.

ההצעה נדחתה, ואני רוצה לנצל את הזמן הקצר שלרשותי כדי להעלות את הנושא פה. אני חושב שזה יהיה שימוש יותר נכון בזמן של הכנסת מאשר עוד דיון על שר או שר כזה או אחר במסגרת בליץ מינויי השרים. לפני כחודש אירעה דליפת דלק ממכלית של חברת קצא"א במפרץ אילת, תקלת הדלק השלישית בשנה החולפת. דליפת דלקים ונפט מסכנת באופן ממשי ובלתי הפיך את שונית האלמוגים, את הסביבה הימית וערכי הטבע של המפרץ, וכתוצאה מכך, את בריאות הציבור ואת כלכלת העיר. המשרד להגנת הסביבה קבע מדיניות אפס תוספת סיכון

אבל המזהמת קצא"א עדיין מטביעה אותו בנהרות של דם שחור. זו הרי אותה חברה שהורשעה בבית המשפט בעבירות של זיהום בנסיבות מחמירות. המידע חסוי וסודי, ולכן לא ידוע כמה ספינות עגנו השנה באילת לצורך פריקה והעמסה של נפט ומהי הכמות המצטברת. לפי ארגוני הסביבה, חלה מגמת עלייה בשינוע נפט לתוך המפרץ, תוך חריגה מהיתר הרעלים ורישיון העסק של קצא"א. ביד אחת נקבעה מדיניות אפס סיכון, וביד השנייה הממשלה מאפשרת הזרמת עוד ועוד נפט לתוך הים האדום, שהופך לשחור מזיהום ורעל ונותר אדום רק מבושה. אז איך החליטו בממשלה להגיב? בהענקת פרס לחברה המזוהמת. משרד האוצר פרסם החודש תיקון לצו העונשין (הכרזה על עניין סודי) לשם הארכת החיסיון של פעילות חברת קצא"א בחמש שנים, בין היתר על מידע רלוונטי לאירועי אסון אקולוגי.

למרות שבדיון האחרון שהתקיים בוועדת הפנים והגנת הסביבה, טען נציג רשות החברות הממשלתיות כי הרשות וקצא"א מעוניינות בהסרת החיסיון מעל פעילות החברה. בניגוד למקובל, התזכיר פורסם להערות הציבור לזמן מקוצר, במשך ימים ספורים, באופן שלא מאפשר קיום דיון ציבורי הולם בסוגיה. מאחורי מסך של כזבים וסתרים נותנים יד חופשית לטייקונים לזהם את הארץ. ואיפה המשילות שמדברים עליה כל כך הרבה? נותרה על מצולת הים המזוהם. תרשו לי לסיים בציטוט מהמקורות: "ירעם הים ומלואו, יעלץ השדה וכל אשר בו. אז ירננו עצי היער" מלפני האל, "כי בא לשפוט את הארץ". רק שבקצב הזה, עד שתגיע עת הדין, לא יישארו לא ים, לא שדה ולא עצי יער.

תודה רבה, חבר הכנסת עופר כסיף. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי. אחריה, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתמול אישרה הממשלה את העברת הסמכויות על התוכניות החיצוניות במשרד החינוך לידיו של סגן השר אבי מעוז.

10% משעות הלימוד בחינוך הממלכתי, כמעט כל מה שאינו שעות ליבה, כמו גם שעות השתלמות למורים, נמצאות בידיו של אדם קיצוני, גזען, מיזוגן והומופוב. מדובר באדם שמתנגד לערכים ליברליים באשר הם, מה שהוא מכנה בסלידה "פרוגרס" אפשר לומר "קדמה", חבר הכנסת אבי מעוז, אם אתה שומע אותי,

אדם שהצהיר בעבר שהוא רוצה להקים רשות שתדאג לקידום הזהות היהודית של המדינה, שתדאג לחסום את ארגוני הפרוגרס הרדיקליים מלהיכנס לצבא, למשרד החינוך, למשטרה, ושהחוק הראשון שהוא מתכוון להעביר יאסור לימודי מגדר בבתי הספר היסודיים.

ממש היום חשפה טל שניידר בזמן ישראל איך בתיכון עירוני י"ד בתל אביב, בלב שיכון דן, החלה עמותת פנים אל פנים, יחד עם גוף בשם מדרשת להב, להעביר תכנים לתלמידי כיתות ז' בבית הספר בנושא אחריות, מילדות לבגרות: איך גם נשארים ילד וגם מקבלים אחריות. זה נשמע טוב, נכון? רק שאליה וקוץ בה, כי מבירור של הורי בית הספר עלה שלמדרשת להב יש שם נוסף: נעם ישראל, ולנעם ישראל יש קשר למפלגתו של לא אחר מאשר סגן השר מעוז. למרות שבית הספר הכחיש את הקשר בין העמותה לבין המפלגה הקיצונית, העיתונאית החרוצה טל שניידר בדקה ומצאה שאחד מראשי העמותה הוא אדם בשם גבע ראפ, שרשום באתר העמותה כחבר הנהלה בה. ראפ גם כיכב בסרטון לפעילי נעם לקראת הבחירות לכנסת העשרים-וארבע, שבו הוא מופיע בתואר מייסד ומנכ"ל פנים אל פנים. אם זה לא מספיק, הוא גם יצא לפני כמה חודשים להגנת הרב טאו, החשוד בעבירות מין ונחשב לאחד ממקורביו. עוד עולה מהתחקיר שערכה טל שניידר, שהעמותה פועלת ב-70 בתי ספר ממלכתיים ברחבי הארץ, ואנשיה מעבירים מדי שנה כ-3,500 שיעורים ליותר מ-29,000 תלמידים. למרות היקף הפעילות הגבוה, לא קל למצוא מידע על מדרשת להב או על קשריה עם מפלגת נעם הקיצונית. הם יודעים לשמור את המידע המטריד הזה מתחת לרדאר. 15 שנים פועלת עמותה עם קשרים למפלגה קיצונית בבתי הספר של הילדים שלנו באין מפריע. נא לסיים, בבקשה. עכשיו ראש אותה מפלגה, אדם שרואה בלהט"בים סוטים וסובר שתפקידן של נשים הוא ללדת ולהישאר במטבח, הוא בעל הסמכות על התוכניות החיצוניות במשרד החינוך, תודה רבה.

הורי ישראל, זה הזמן לעמוד על המשמר. תודה, אדוני.

חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. אני דווקא רוצה להתחיל את הנאום הקצר שלי מפרגון. חבל שמאי גולן יצאה, אה, את פה. רציתי לאחל לך הצלחה רבה, תקוות שבאמת תשרתי את עם ישראל נאמנה, ברוח טובה ובלב טוב. אני רציתי לפרגן לחבר הכנסת יוסי טייב, שקיים היום דיון בוועדת חינוך. אני רוצה לברך אותו על היוזמה לקיים דיון בנושא שכר למורי אולפנים ללימוד עברית. זה בעצם נושא שהתחלתי ויזמתי בו דיונים בכנסת העשרים-וארבע, עוד ביולי 2021. מורי אולפנים הם אלה שמלמדים את העולים החדשים עברית.

יש שיר שביצעו יוסי בנאי ורבקה מיכאלי על עברית:

עברית קשה שפה, על איך שמנהלים שיחה ורוקמים היכרות בעברית עילגת, אבל עם רצון ואופטימיות גדולה ליצור בית ומשפחה בישראל. עברית היא באמת שפה קשה. גם לי לקח זמן עד שלמדתי. עברית היא לא רק שפה, היא זהות וכרטיס כניסה למערכת החיים בישראל. לפני 120 שנים החל אליעזר בן יהודה במפעל החייאת השפה העברית מלשון קודש לשפת יום-יום. היה זה חלק מהמפעל הציוני, שזיהה כי הציונות זקוקה למכנה משותף, למטען ישראלי ציוני, ולא לריבוי זהויות יהודיות המביאות את כלל הגלויות ומתבצרות כל אחת בחצר משלה. המכנה המשותף החשוב ביותר היה השפה העברית. אליעזר בן יהודה הבין שהאופציה היא לדבר או יידיש או ערבית או את שפות המוצא, ואז יהיה כאן מגדל בבל. את הנכס החשוב ביותר לקליטה בארץ, השפה, מקבלים העולות והעולים החדשים מאז ומתמיד כדי לעבור תהליך חברות הולם לחברה החדשה שאליה הגיעו. זהו השער שאליו מגיעים בתחילת הקליטה בארץ, לפני הכול, וממנו מקבלים את הכלי החשוב ביותר לתקשורת נורמטיבית. המורות והמורים לעברית באולפנים הם לא רק מורים לשפה, הם הדמויות המשמעותיות שאותן פוגש ציבור העולים. הם מספקים את החוויה האנושית החשובה, ולפעמים גם מקור למידע ועצות יום-יומיות. הם לא עוסקים רק בהוראה, הם עוסקים בנשמה של העלייה. לצערי הרב, כנראה שמדינת ישראל זה 30 שנה לא מייחסת לנושא חשיבות יתרה, כי משכורות עובדי ההוראה לעברית באולפנים לא התעדכנו בכל השנים הללו.

אני קוראת לממשלה לעדכן את השכר, וטוב שבכנסת העשרים-וחמש מקיימים את הדיונים, ואני רוצה לומר שבנושא הזה אני גם שותפה. לתת כבוד למורי האולפנים.

תודה רבה. חברת הכנסת טלי גוטליב, איננה. חבר הכנסת רון כץ,

כנסת נכבדה, בראשית דבריי אני רוצה לברך את השרה לעתיד מאי גולן ואת אימה רימונה. יש לי הרבה שעות עם מאי. מגיע לה. למרות שזה לא חלק מהפרוטוקול, מגיע לה. אני מכיר את סיפור החיים, ואני חושב שיש פה היום סגירת מעגל, שזה לא דבר שמובן מאליו, ושווה להתעכב עליו עוד כמה דקות. אני לא יודע אם כולם יודעים שגידלת את מאי ממש לבד, בלי איזושהי עזרה, אפילו להפך, עוד ניסו להקשות עלייך במשך כל התקופה, ובסופו של דבר, אחרי עבודה מאוד קשה, הצלחת להעביר אותה את כל השלבים הנכונים בחיים. אני רוצה לספר לך עוד משהו: לא רק שהעברת אותה את השלבים הנכונים בחיים, עשית פה מנהיגה באמת חזקה, שאכפת לה, וזה, מאי, עם כל הכבוד לך, זה בזכותך. ומאי, עכשיו את צריכה להחזיר על העבודה הקשה שלה. אז באמת, היה לי חשוב קודם כול לברך אותך, כי משורש טוב וחזק יוצאים דברים טובים, וזה לא מובן מאליו. אני אנצל את הזמן שנשאר לי לדבר על עוד משהו שעשינו. הגיעה אלי פניית ציבור,

לגבי ניתוח קיסרי צרפתי שמתבצע במדינת ישראל. משרד החינוך קיבל החלטה להפסיק את הניתוח, משרד הבריאות,

קיבל החלטה להפסיק את הניתוח ממש בלי הרבה הסברים. פניתי לסגן שר הבריאות חבר הכנסת משה ארבל, פניתי גם ליו"ר הוועדה, שהיום קיימה דיון בנושא, לפנינה תמנו שטה, ואני שמח לומר שגם במקום שהפך להיות קצת מטורלל הצלחנו לקיים דיון רציני. שמענו את המומחים, שמענו את הנשים שעברו את הניתוח הזה, וקיבלו החלטה היום, אחרי דיון רציני, ואני בטוח שמשרד הבריאות עשו את העבודה שלהם, כן להחזיר את הניתוח, ופשוט להסביר לנשים את הסיכונים. אני חושב שבסופו של דבר זו המהות האמיתית של הבית הזה. המהות של הבית הזה היא עבודה עבור הציבור, וזה אחד מהימים שאני באמת שמח להיות פה, כי בסופו של דבר זה היה יכול להתגלגל למקום שלא היו מתייחסים אליו והיינו נשאבים אל תוך המחלוקות שלנו. זה גם מקום להגיד שאפשר לעשות זאת אחרת, ואני באמת מקווה שבאיזשהו שלב הקיצוניות שיש לנו בבית הזה תיעלם לטובת משהו הרבה יותר טוב. אני לא רוצה לתקוף אף אחד בנאום הזה, אז אני שוב אברך פה את חברתי מאי: עשי והצליחי, המון הצלחה ויישר כוח גדול.

תודה רבה. חבר הכנסת אבי מעוז,

חברת הכנסת אלהרר, בבקשה.

יושב-ראש הישיבה, כנסת נכבדה, אתחיל גם אני בלומר שיש ביני ובין חברת הכנסת מאי גולן מה שנקרא תהום אידיאולוגית,

אני מאחלת לך הצלחה. אני רוצה לדבר על נושא שמדובר רבות בציבוריות הישראלית בימים האחרונים וזה נושא שמכונה, בטעות ממש, "הרפורמה המשפטית" של השר יריב לוין. תראו, כל מי שקורא ומעמיק במה שפורסם, הן בתזכיר הממשלתי מטעם השר לוין והן באנדרוגינוס החדש הזה שהביא יו"ר הוועדה, יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, הצעה מטעם הוועדה או מצע לדיון מטעם הוועדה, קורא ומבין שמדובר לא ברפורמה אלא בהפיכה של ממש. מדובר בנושא שהוא לב-ליבו של המשטר הישראלי. מדובר בשינוי סדרי השלטון בישראל. רק הבוקר דנו בנושא של יועצים משפטיים. ההצעה באה ואומרת: יועצים משפטיים יכתבו את חוות דעתם אבל לא חייבים לקבל אותה.

בשנה וחצי האחרונות כיהנתי כשרה, ואני מנסה לחשוב על מצב שבו הייתי אומרת ליועצים המשפטיים: תודה רבה על חוות הדעת, אבל לא תודה. איזה כאוס הדבר הזה היה יוצר, איזה בלבול. יועץ משפטי לא יכול להיות מטעם. הוא לא מייצג את השר, הוא מייצג את הציבור. הוא אמון על מינהל תקין. הוא אמון על כך שתהיה חוות דעת מסודרת וקוהרנטית שתהיה של כל המשרדים בממשלה. אי-אפשר להביא יועץ משפטי מהבית והשר יגיד לו: תמצא לי את הדרך לעשות את זה.

מה עם מינהל? אתם יודעים, זה כל כך לא הגיוני, שאני באמת מתפלאת על משפטן כמו רוטמן ועל השר יריב לוין, שגם הוא אוחז בתואר משפטן. איך יכול להיות שהם רוצים לשנות את הדבר הזה בצורה כל כך קיצונית, כל כך לא מאוזנת, ועוד לבוא ולהגיד שהם רוצים לשפר את הדמוקרטיה הישראלית?

תשמעו, בשם המשילות לא תעשו שום דבר אחר מלבד כאוס

חבר הכנסת יוסף עטאונה, איננו, שלמה קרעי, איננו. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

שלום, אדוני היושב-ראש. שוב אנחנו נפגשים. זו כנראה כבר השגרה שלנו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, כיף לראות את שר הביטחון תורן במליאה, עסוק בשיחה צדדית עם חבר הכנסת דני דנון. אה, זה לא חבר הכנסת דני דנון. סליחה, טעיתי. זה עוד שר. ממספר השרים אני כבר הלכתי לאיבוד, אז אנחנו נתרגל.

33. וזה מספר סופי? היד עוד נטויה,

רוצה להתייחס לרפורמה המדוברת במערכת המשפט. יש לי הרגשה מוזרה, אדוני היושב-ראש.

זה כמו שבחיי השגרה שלך אתה מסדר חדר אחד ולא נוגע במשהו אחר או זורק את כל מה שלא טוב מחדר לחדר. בחיים מאוד חשוב סדר, גם בחיים הפרטים שלנו כבני אדם, אבל הוא הכי חשוב בעבודת הממשלה ובמערכת המשילות שלנו. כרגע, במה שאני רואה ברפורמה המדוברת של יריב לוין, ואני כבר לא יודעת, זו רפורמה של יריב לוין או של שמחה רוטמן או של בנימין נתניהו, וזו כנראה באמת מי שעומד מאחורי הדבר הזה, יש לי הרגשה שפשוט עובדים עליי, פשוטו כמשמעו. מביאים לי כל פעם איזושהי פרוסה, איזשהו חלק, איזשהו נושא, בלי שיש לי יכולת לראות את התמונה באופן מלא. כי אם אנחנו למשל נתייחס לרפורמה בייעוץ המשפטי, יכול להיות, צריך לדון על זה, יכול להיות שיש מקום. אבל אתה לא יכול לראות את זה בלי השלב הבא, רפורמה במערכת השיפוט, כי דבר קשור בדבר. אם אתה למשל עושה שינוי במערך של הייעוץ המשפטי, מחליש או משנה או מסדר את הדבר הזה, יכול להיות שאתה צריך לשמור על מערכת המשפט והשפיטה ברמה יותר גבוהה, כדי לשמור על מערכת האיזונים והבלמים. אתה רוצה את פסקת ההתגברות,

ואם מחר כנסת ישראל, ויכול להיות, תקבל חוק שצריך לא יודעת מה, שכל הג'ינג'ים, אפרופו פינדרוס,

ללכת בחליפה כחולה, רק בכחול, יקראו לזה חוק-יסוד: הג'ינג'ים, ואז לבית המשפט לא תהיה אפשרות להתערב בחוק הזה, כי זה חוק-יסוד, וגם בגלל סבירות.

ההרגשה היא שממש עובדים עלינו, שזו שיטת הסלמי, והתמונה לא ברורה. זה בעצם הטעיית הציבור. תודה רבה.

חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. קודם כול, חברת הכנסת מאי גולן, שיהיה לך בהצלחה. אחרי שאמרתי למאי גולן בהצלחה, אני אעשה הפסקה של חמש שניות, שזה לא יתערבב עם מה שאני הולך להגיד. מה שאני רוצה להגיד, אדוני יושב-ראש הישיבה,

הוא שבמדינת הכול עובר, כל מיני דברים עוברים בשבועות האחרונים. במדינת הכול עובר יכול לכתוב יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, כפתיח לדיון בכלל: שינויים חקיקתיים, הוא כותב, מחזירים את הצדק למערכת המשפט. אז בואו ננתח רגע את המשפט המחוכם הזה.

קודם כול, בואו נראה מי מחזיר. מי שמחזיר את הצדק הוא השר אריה דרעי, שהורשע בפלילים שלוש פעמים, מי שמחזיר את הצדק הוא ראש הרשות המבצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו, שעומד לדין פלילי בשלוש עבירות חמורות ביותר.

כשאומרים "מחזירים את הצדק", קודם כול נראה מי מחזיר. ראינו את פרצופם של המחזירים, עכשיו בואו נדבר על הצדק. מהו אותו צדק שבו מדובר?

אמות מוסר עקרוניות של יושרה, הוגנות. ועוד לוקחים את זה מהמקורות. אני לא אדם דתי, אבל יש לי כבוד למקורות, לקחת ולהגיד שמי שמחזיר את הצדק, את המקורות של העם היהודי,

הם אנשים שאחד מהם הורשע בעבירות פליליות, השני נידון על עבירות פליליות, ואני מאחלת לו הצלחה, שלא יורשע, ממשלה שבה יושב שר לביטחון פנים, שלא מספיק לו להיות השר לביטחון פנים, הוא השר לביטחון לאומי, שהוא היחיד בכנסת ישראל שהורשע בעבירות הסתה, היחיד, הוא צועק על הסתה. הוא היחיד שהורשע.

אלה מחזירים את הצדק. לא הסתה. תמיכה בטרור. גם הסתה וגם תמיכה בטרור ועוד שבע עבירות אחרות. אבל הוא יושב על הכיסא הזה, וגם הוא חלק מהמחזירים את הצדק למערכת המשפט. ההנחה המובלעת הנוספת, אם צריך להחזיר את הצדק למערכת המשפט, זה אומר שמערכת המשפט איננה צודקת, נגרמות עוולות לאנשים כל הזמן.

לא על ידי השלטון, על ידי מערכת המשפט, אותם אלה שאליהם אדם בצר לו מגיע, לבית המשפט, ובא ורב את ריבו בפני השופט על הדברים הכי בסיסיים של זכויות האדם. הם אלה, וצריך להחזיר את הצדק? אז בואו נחזיר את השכל ואת היושרה, דברים שהם פחות מצדק. יושרה זה דבר יותר פשוט. האם זה נכון, האם זה ראוי, שמערכת פוליטית תמנה גם את השופטים? אלה שופטים עליך, ישראל? אלה ישבו בכיכר העיר?

בואו נטפל בבית הזה,

שנתפס על ידי הציבור בישראל במדד כנמוך ביותר. אז בואו נטפל בשופטים, שרבים את ריבם של האזרחים, ובואו נריב את ריבם של העבריינים שיושבים פה בכנסת. תודה רבה.

חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני קודם כול רוצה לאחל למאי גולן הצלחה. שתצליחי בתור שרה. אני רוצה לשתף אתכם בכנס שהשתתפתי בו בסוף השבוע ביישוב בית ג'ן עם מאות אנשים, כולל כל ההנהגה של העדה הדרוזית, השייח' מואפק טריף, הראש הרוחני של העדה, ראשי רשויות, שייח'ים. באנו להביע תמיכה ולעמוד לצידם של שני קטינים שהוגש נגדם כתב אישום באירועים שהיו בבית ג'ן בנושא תכנון ובנייה והגשת צווי הריסה וצווים מינהליים. אני רוצה להגיד לשני הצעירים שאני אהיה איתם בבית המשפט. אני אעמוד לצידם. אני לא אפקיר אותם, וגם כל העדה הדרוזית תעמוד לצידם ולא תפקיר אותם. שכל אחד ואחד ידע, וגם שהפרקליטות תדע, שהיא הגישה כתב אישום נגד שני קטינים. אדוני היושב-ראש, בכנסת ישראל חוקק חוק הכי גרוע שיש,

חוק שנותן סמכות לפקיד, ואנחנו שומעים הרבה עכשיו את המילה פקיד, בכיר ככל שיהיה. יש לו סמכות לתת צו הריסה, יש לו סמכות לתת קנס מינהלי של 300,000 שקל, פקיד, בלי בית משפט, בלי דיון, הוא יכול להחליט להוציא צו מינהלי, ואותו צעיר צריך ללכת להילחם בזה בבתי משפט ובעיקולים. לכן אני אומר, ואומר שוב: כל העדה הדרוזית ליד שני הצעירים האלה. נישאר לידם, נעמוד לצידם.

תודה רבה. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, בבקשה.

ברכות למאי גולן, שתהיה שרה בקרוב. צר לי שהמשפחה נשארת עד שעה כזאת מאוחרת כדי לראות את זה קורה, אבל אתם כאן, אז ברכות, ובהצלחה למאי. עמד פה לפני כמה שעות שר המשפטים ואמר שלאורך זמן הרפורמה הזאת נגד מערכת המשפט הייתה דבר שהוא שאף אליו. הוא הרגיש גם מאוד בודד, משום שהוא היה כמעט היחיד שדיבר כבר לפני הרבה מאוד שנים על חשיבות הרפורמה, והיום יש לו עדנה, הוא גם שר המשפטים וגם זוכה לתמיכה מאוד גדולה של ראש הממשלה. החיבור הזה בין הרצון העז של יריב לוין לקדם את הרפורמה שהוא מופקד עליה לבין האינטרס המובהק של ראש הממשלה מביא אותנו לשאלה על מה הבהילות הזאת. מה הלחץ הכל-כך משמעותי להגיע דווקא עכשיו לתיקון ברפורמה כל כך גדולה, שההשלכות שלה על כל אזרח במדינה קיצוניות ודרמטיות? למה זה קורה דווקא עכשיו? ולמה לכידות האינטרסים הזאת בין שר שחושב שהרפורמה הזאת זה הדבר הכי טוב שקרה לו, כי לדעתו צריך לייצר איזונים, אני אומרת: בלי בלמים, אין בלמים, הרפורמה הזאת, תכליתה לעצור את הבלמים. זאת אומרת שתהיה פה תנועה ישירה לממשלה, שתוכל להחליט מה שהיא רוצה בלי יכולת לעצור. אם היועץ המשפטי או היועצת המשפטית מפריעה, מבטלים גם אותה. אם היועצים המשפטיים במשרדים השונים יש להם איזושהי אמירה או דעה מקצועית שתכליתה שמירת החוק, מבטלים גם אותם. מביאים יועצים משפטיים, היום ראיתי את הפרומו של זה בוועדת החוקה, חוק ומשפט. יושבת היועצת המשפטית לכנסת, אחרי שהיא הוציאה חוות דעת כתובה שבה כתוב במפורש שהפרוצדורה או התהליך לא נעשו, התרגום של החוק לא מפורש כהלכה עד הסוף, מבחינת הפרשנות שהיא והצוות שלה נותנים. זה עזר למישהו?

אז מביא רוטמן הצעה משלו, ולא בנוהל של הצעת חוק פרטית, באיזה מסלול עוקף, והשיירה נוסעת. אני שואלת את היועצת המשפטית של הכנסת: תגידי, מה שווה הנייר שאת כותבת עליו שזה לא נעשה בנוהל תקין, או במילים אחרות, משפטיות? לא באמת קיבלתי תשובה. הסתכלתי על זה ואמרתי: זה בדיוק מה שרוצים, מה שרוצים בממשלה, מה שרוצים בכנסת: להרוס את כל מערכת הבלמים שקיימת. אתם יכולים,

שיעשה את החשבון שלו מה כוחה של הממשלה, מה כוחה של הכנסת, בלי בלמים כלפי האזרח, בסוף, שמישהו צריך לשמור על הזכויות שלו. כשהוא יעמוד שם לבד בלי מערכת משפט מתפקדת, כי מישהו גזר את היכולת הזאת לייצר את המענה הטוב ביותר,

כלפי האזרח, שידע שזה נעשה בגלל שר משפטים אחד בודד, שרצה ברפורמה כבר הרבה מאוד שנים, ויש לו סוף-סוף פרטנר שההשפעה שלה על גזר הדין שלו ישירה, נגועה, והיא כרוכה בזה שהרפורמה הזאת, אסור לה לעבור. תודה רבה. חבר הכנסת דוידסון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אחד היתרונות באופוזיציה הוא שנואמים הרבה, מה שהיה חסר בשנה וחצי האחרונות. אז אני אומר את אשר על ליבי. קודם כול, אני רוצה לברך את המשפחה של מאי גולן. אני רואה פה אנשים מקסימים. אני רואה פה את מושיקו מאיחוד והצלה, שעושה עבודה מדהימה למען הארגון, ואת צ'ארלי, שהוא מקדם חברתי מנתניה. אני מאחל לכולכם הצלחה, והאימא היקרה, כמובן. אדוני היושב-ראש, אתם זוכרים את התקופה של הקורונה? אתם זוכרים שעמדנו במרפסות ומחאנו כפיים ובירכנו את הרופאים? אתם זוכרים את הימים שבהם קראו לרופאים, בזמן הקורונה, "המלאכים והמלאכיות", כמה זה היה חשוב, כמה חיבקנו אותם וכמה רצינו להגיד להם תודה? אז משהו קרה בשבוע שעבר. פה, בבניין הזה, כנסת ישראל, היה מאוד חשוב לרוץ, להעביר חוקים שערורייתיים ונורבגיים, חברי כנסת ושרים וכל הכנסת כמרקחה, ורק שכחו דבר אחד מאוד מאוד חשוב, מושיקו היקר: בשבוע שעבר היה יום הרופא הבין-לאומי. בכל פרלמנט בעולם ובכל מקום בעולם עמדו ובירכו את הרופאים והרופאות היקרים, המלאכים והמלאכיות שלנו, שדואגים לנו יום-יום, ופה בכנסת זה נשכח. זה לא היה מספיק חשוב. אז אני אגיד לכם למה זה היה חשוב לי לעלות ולדבר על זה מהלב. אני בן לשני רופאים, אבא רופא מרדים ואימא רופאת ילדים. כמו שאתה יודע, עלינו מליטא בשנת 1972. אני יודע שאני לא נראה כזה, אבל אמיתי אמיתי אמיתי, עליתי מליטא. אבא היה כל היום בבית חולים, ואני רוצה להגיד לכם שלגדול כילד בבית של רופא שנמצא כל היום בחדר הניתוח זה לא פשוט. אימא רופאת ילדים צדיקה. אם מדברים על מלאכית, אימא שלי היא המלאך. היא הייתה רופאה בנתניה בקופת חולים אום חאלד, והמקום הכי קשה לידה, שכונת שיכון סלע. בלילות היא הייתה יוצאת מהבית ומטפלת באנשים שלא היה להם, שהמקרר שלהם היה ריק, והייתה חוזרת באמצע הלילה. אבא שלי לפעמים היה שואל אותה: נו, כמה גבית? היינו עולים חדשים, שקל לא לקחה אף פעם. כזאת הייתה, מלאכית כרופאה וגם לא כרופאה. אז אני רוצה להגיד לאנשים שיושבים פה, גם בקואליציה, בעיקר לקואליציה:

חוץ מכל ה-32 שרים, סגני שרים ועוד ועוד ועוד, החוקים המשוגעים והבלגן המשפטי, יש פה מדינה. יש פה מדינה לנהל. איפה שר הבריאות? מילה לא אמר על זה, מילה לא אמר על נושא יום הרופא. לא ציין את זה.

אפילו ציוץ קטן לא היה.

משפט אחרון לסיום. כמו שאני נוגע בנושא הרופאים,

משרד חינוך שצריך לטפל בו, משרד שיכון שצריך לטפל בו, למרות שחושבים שאין פה בעיה בדיור וכן הלאה וכן הלאה. תתעוררו, תתחילו לנהל את המדינה.

תודה רבה. חבר הכנסת עודד פורר. אדוני היושב בראש, חברי הכנסת, ראשית, שלא כהרגלנו, אני דווקא רוצה לנצל את הנאום הזה לכמה ברכות, ראשית, לך, אדוני היושב בראש. אני חושב שזו הפעם הראשונה שאני מדבר כשאתה מנהל את המליאה. אני חושב שזו גם ההזדמנות לברך אותך וגם חלק מחבריך. בכל זאת, בתוך כל הדברים הרעים שהממשלה הזו עושה, מונה כאן לאחרונה

והעובדה שעם כל הקושי ראינו גם אותך, את חבר הכנסת אריה דרעי וגם את חבר הכנסת גפני ועוד שורה ארוכה של חברי כנסת מצביעים בעד המינוי הזה, ובאמת דה פקטו תומכים במשהו שלכאורה אתם מתנגדים לו אבל דה פקטו קידמתם. אני רק יכול לקוות שנראה אתכם מצביעים בעד חלק מההצעות שאנחנו נביא לקידום השוויון במדינת ישראל, אבל בוודאי על ההצבעה הזאת אני מוצא לנכון לברך אותך ולקוות שתמצא את הדרך להצביע עוד כמה וכמה פעמים כדי לקדם את השוויון במדינת ישראל ללא הבדלים של השקפת עולם. לעניין הנושא שעל סדר-היום, איפה חברת הכנסת מאי גולן? למעלה.

אני רוצה לברך אותך.

מצביע ואצביע נגד המינוי הזה. אני חושב שהוא לא נכון כמינוי, אבל ברמה האישית בהחלט שיהיה לך בהצלחה.

אני מקווה שגם בתוך כל הדבר, הרוע שהממשלה הזאת עושה,

תנסי לקדם דברים טובים.

תודה רבה. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, איננה?

ערב טוב, אדוני יו"ר הישיבה, כנסת נכבדה. אני גם אאחל בהצלחה רבה לחברת הכנסת מאי גולן, בהצלחה בתפקידך החדש. אני לא יודעת מה אתם חשתם כשראיתם את נתוני המכון הישראלי לדמוקרטיה שהתפרסמו השבוע, נתוני האמון הציבורי במוסדות המדינה שהתפרסמו. בסך הכול הירידה באמון הציבורי, הוא בשפל, מ-61% ב-2012 ל-33% ב-2022. כמעט מחצית. נזכיר, למי שלא ראה את הנתונים האלה, שעבור ארבעה מוסדות מדידת אוקטובר 2022 הייתה כזאת: בית המשפט העליון, האמון ירד ל-42%, התקשורת, 23%, הכנסת, 18%, והמפלגות, יש לך הערכה, מיקי? פחות מ-10%. 9%, זה האמון שרוחשים הישראלים למפלגות. באים אלה שמסיתים נגד בית המשפט, ובית המשפט העליון בפרט, ואומרים: הינה,

משמעותית באמון הציבורי. האמון הציבורי, הישראלים לא מאמינים בבית המשפט. נאחזים בנקודה הזו שאמון הציבור ירד,

בגלל שהאמון הציבורי ירד צריך לעשות את אותן רפורמות ענקיות, שממש זה לא רפורמות, זה ממש תוכנית הרס לחלוטין של הדמוקרטיה. אבל אנחנו מבינים שהתוכנית הזאת להחלשת בתי המשפט, ככה לפי שיטתם, היא שתחזיר את האמון, זאת אומרת, אנחנו נחליש את הכוח של בית המשפט, ואז האמון הציבורי בבית המשפט יחזור. על ידי מי אנחנו נעשה את זה? על ידי הכנסת, שאנחנו מאמינים בה רק 18%,

עכשיו, למה רק 9% מאמינים במפלגות? למה רק 18% בכנסת? אולי בגלל השחיתות? אולי בגלל השקרים? אולי בגלל הבריונות? אולי בגלל השפה? אני חושבת שנבחרי הציבור צריכים לעשות הרבה מאוד חשבון נפש,

ואני אומר לכם יותר מזה, אני דווקא מתעודדת מהנתונים האלה, כי למרות התעמולה הזו, למרות התעמולה של השקרים והזדון והאינטרסים על ידי מי שהורשע ועל ידי מי שנאשם, של מי שבית המשפט מפריע לו לבצע את זממו ואת תוכניותיו האנטי-ציוניות והאנטי-דמוקרטיות, הציבור עדיין מאמין הכי הרבה לבית המשפט. עדיין האמון בבית המשפט גבוה יותר מפי שניים מבכנסת ויותר מפי ארבעה מבמפלגות המרכיבות אותה. יתרה מזו, הסקר הזה קבע שרוב קבוע בציבור, מעל 55%, תומכים בכך שלבית המשפט העליון תהיה סמכות לבטל חוקים שחוקקה הכנסת,

אם נמצא שהם נוגדים את עקרון הדמוקרטיה. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת אפרת רייטן מרום. חברת הכנסת שרון ניר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גם אני רוצה להתחיל בברכות לחברת הכנסת מאי גולן, אני לא רואה אותה. שיהיה בהצלחה. הרפורמה של השר לוין אינה רפורמה אלא ערעור טוטלי של הסדר הקיים ופגיעה אנושה במערכת המשפט. זאת רפורמה שתפגע בשלטון החוק. זאת רפורמה שתפגע במנגנון העדין של הפרדת הרשויות ובמבנה החוקתי, שגם כך נמצא בפער במדינת ישראל. יתרה מזו, הלהט הלא-מוסבר של שר המשפטים מצד אחד ושל יושב-ראש ועדת החוקה מצד שני מוביל את כולנו לנתיב מואץ, קיצוני וחפוז, שמהווה בפועל מהלך המנוגד ב-180 מעלות לחשיבות ולגודל השעה ולרפורמה. לי זה מרגיש כאילו כולנו נמצאים על מסלול של התנגשות חזיתית. הרפורמה תפגע במישרין בתשעה וחצי מיליון אזרחים, שבג"ץ כבר לא יהווה עבורם כתובת, לא עוד כתובת חשובה לאזרח הפשוט אל מול מערכת השלטון הגדולה: לא עוד שופטים בירושלים כי אם שופטים מטעם, שלא לומר שפוטים, חיסול מוחלט של שלוש הרשויות ויצירת רשות אחת למעשה. האם זאת משילות? הממשלה, אשר שולטת כבר היום בכנסת, תשלוט לאחר הרפורמה באופן מוחלט על מערכת המשפט, אשר למעשה מהווה היום את הגורם היחיד שמגביל את כוחה. העברת פסקת התגברות ברוב של 61 חברים, קרי ברוב מינימלי, מסוכנת מאוד, מייתרת את בג"ץ, ומבטלת דה פקטו את סמכויות בית המשפט העליון. זוהי לא רפורמה, זהו מהלך כוחני והרסני שיפגע באופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. לא לכך הצביעו מצביעי גוש הימין. זוהי גנבת דעת, ולא בכדי זה היה תחת ערפל והסתרה במערכת הבחירות. מה שבטוח, הרפורמה מותירה את הכוח כולו אצל הממשלה. זאת לא משילות, זאת עריצות. ואני רוצה לשאול את חברי הממשלה שלא נמצאים פה:

הרס הדמוקרטיה ייחשב בעיניכם כהצלחה? השעון.

האם לשם כך נבחרתם, להרוס את הצביון של המדינה? האם פגיעה באזרחים זה יעד נכסף עבורכם? מה שבטוח, אדוני, לדעתי האישית, שההתנהלות של הממשלה ביחס למערכת

תירשם בהיסטוריה לזכות הממשלה, לזכות ממשלת ישראל השלושים-ושבע, כאחד מרגעי השפל הגדולים ביותר של המדינה הזאת. תודה רבה. חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה. מאי, בהצלחה, אהובה. אדוני יושב-ראש הכנסת, אני רוצה לדבר על משהו שלא קשור לחקיקה. יהיה לי הרבה מה להגיד על זה אחר כך. נולדתי וגדלתי בבאר שבע, והיא עמוק בתוך ליבי, והאופי הייחודי של העיר הזאת זורם בעורקיי. לכן, בתוך כל ההסכמים הקואליציוניים בין הליכוד לעוצמה יהודית, ראיתי פתאום איזושהי נקודה של אור בתוך ים של חושך, וזו ההתייחסות להפיכת באר שבע לעיר מטרופולין. לא סתם נקראת באר שבע בירת הנגב. היא העיר הגדולה ביותר בדרום, מספקת מקומות תעסוקה לכל תושבי האזור, מושכת אליה סטודנטים מכל הארץ ומובילה את ההייטק הישראלי. ברשותכם, חבריי בקואליציה, אתן לכם טיפ קטן. הצעד הראשון בדרך להשגת המטרה הזאת להפוך אותה באמת לעיר מטרופולין הוא החזרת הטבות המס

באר שבע סובלת כבר כמה שנים מהגירה שלילית. אנשים עובדים בבאר שבע אבל גרים ביישובים הסמוכים. סטודנטים באים ללמוד אצלנו כמה שנים אך בתום הלימודים חוזרים בחזרה לצפון או למרכז.

מרצים ובעלי מקצוע נוספים מעדיפים לנסוע בכל יום נסיעה ארוכה ולא לגור בעיר.

השנה היחידה שבה הייתה הגירה חיובית הייתה בשנת 2000, שבה קיבלו תושבי באר שבע הטבות מס. בשנת 2019 פרסמה הלמ"ס את נתוני ההגירה השלילית מבאר שבע: כ-670 אנשים עברו למיתר,

לנתיבות,

לאופקים,

לדימונה, ו-109, לירוחם. מה המשותף לכולם? כולם מקבלים הטבות מס. כיצד זה ייתכן שאנשים עוברים לגור בסביבת העיר באר שבע, ממשיכים לצרוך שירותים בעיר, אך העול הכלכלי נופל רק על תושבי העיר? אז למעשה במרחק נסיעה של קילומטרים בודדים אתה יכול למצוא מקום עבודה, לצרוך שירותי רווחה ובריאות, ליהנות ממקומות בילוי, ויחד עם זאת לשלם פחות מס. בשנת 2000 אושרו חוקי הנגב המקוריים שבמסגרתם הוענקה לתושבי באר שבע הטבת מס בסך 12%, שנכון להיום שווייה הוא כ-850 מיליון שקלים. אנשים החלו להגיע לעיר ואלו שגרו בה וחשבו לעזוב שקלו זאת שנית. נתנו להם סיבה להישאר. כמה חודשים לאחר מכן ההטבה צומצמה ל-8%, ושנה לאחר מכן היא בוטלה לחלוטין, בעוד היישובים בסביבה ממשיכים ליהנות ממנה. ולמי שלא הבין, הנגב הוא העתיד של המדינה אך ללא מטרופולין חזק ויציב הנגב כולו לא יוכל להתרומם ולצמוח במדינה. לכן אני פונה לכל העוסקים במלאכה: החזירו את הטבות המס גם לתושבי באר שבע. תנו לאנשים סיבה עוד יותר טובה להישאר בעיר הנפלאה הזו. תודה רבה.

חבר הכנסת דוד אמסלם. חבר הכנסת יואל רזבוזוב, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה לברך את חברת הכנסת מאי גולן, הופכת להיות שרה במדינת ישראל. אני בטוח שמשפחתה גאים בה מאוד. שרה צעירה סביב שולחן הממשלה. אולי אנחנו לא מסכימים על הרבה דברים כאן במליאת הכנסת, בכנסת ישראל, אבל ברמה האישית אנחנו מפרגנים. אני שמעתי היום את נאומו של שר המשפטים יריב לוין,

שהתייחס לשינויים שהוא מוביל. היו לי לא מעט שיחות איתו, גם שיחות פרטיות, על שינויים במערכת המשפט, על היועצים המשפטיים. הוא גם עשה לי חפיפה בכניסתי למשרד התיירות. הוא היה שר תיירות כארבע שנים וחצי. על חלק מהדברים יכולתי להסכים איתו, על חלק מהדברים ממש לא הסכמתי איתו. בסופו של דבר חברי הכנסת מהליכוד תומכים בו, תומכים בכל השינויים שהוא מביא, והשינויים האלה, כולם יודעים, מרחיקי לכת. חברי כנסת מהליכוד מדברים על מורשת בגין, אז אני רוצה להקריא לכם מה מנחם בגין אמר 1952: "גדולה מסכנת טשטוש התחומים בין הרשות המבצעת לבין הרשות המחוקקת היא הסכנה של ביטול התחומים בין הרשות המבצעת לבין הרשות השופטת. המשפט הבלתי-תלוי הוא למעשה המבצר האחרון של חירות האדם בימינו. כל עוד מבצר זה קיים יש תוחלת להדיפת הגל העכור, בנפול מבצר המשפט אין עוד מציל לאדם הנשחק בין אבני הריחיים של השררה". מנחם בגין, 1952. אז כמו שציינתי, פגיעה במערכת המשפט, החלשת המשפט, בית המשפט העליון, בסופו של דבר זו פגיעה בכל אזרחי ישראל. אני נולדתי בברית המועצות לשעבר, לא בדמוקרטיה, ואני יודע לאן זה יכול להוביל. הכוונות לפעמים הן כוונות טובות, והרבה פעמים אפשר גם להביא דברים שהם בקונסנזוס בשביל להסתיר בסופו של דבר החלשה של מערכת משפט עצמאית. זו פגיעה, זו פגיעה שתפגע בכל אזרחי ישראל, ואנחנו כאן, בחלק הזה של הבית הזה, פשוט לא יכולים לתת לזה לקרות. אנחנו באמת נפעיל את כל הכלים שיש לנו בשביל למנוע את המהלך המסוכן הזה. כמו שאמרתי, ישנם דברים שאפשר להסכים להם, אבל לשינויים כאלה דרסטיים, שיפגעו בכולנו, אנחנו לא יכולים להסכים.

תודה רבה. חבר הכנסת מנסור עבאס, איננו. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לפנות מכאן לידידי שר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין, שלצערי לא נמצא כאן אבל יכול להיות שהוא שומע בכל זאת, צופה. אדוני שר המשפטים, אני שמעתי היום,

בקשב רב את דבריך במליאת הכנסת, והתרשמתי כי אתה באמת מאמין בלב שלם במה שאתה אומר ובמה שאתה מקדם. אתה אפילו הודית, אני חייב להגיד ביושר רב, כי תיקי נתניהו היו בעצם סוג של קטליזטור לקידום מה שאתה קורא לו "הרפורמה" ואני קורא לו, אדוני, "הפיכה משטרית". אולי אתה באמת מאמין שאתה הולך לבצר את הדמוקרטיה הישראלית,

אדוני שר המשפטים, בעניין הזה אתה שוגה. הלכה למעשה, בצעדיך אתה מבצר שלטון של איש אחד, של מפלגה אחת, אידיאולוגיה אחת, ומרסק את הדמוקרטיה הישראלית. ואני אומר את זה, אדוני שר המשפטים, מתוך כבוד רב אליך ועם הרבה חרדה וכאב. אני נולדתי וגדלתי במדינה שהיא לא מדינה דמוקרטית, ללא מערכת משפט עצמאית, ואני יודע אולי יותר טוב מרוב חברי הכנסת כיצד זה נראה. אבל אני ראיתי עוד משהו במרוצת השנים, ראיתי כיצד דמוקרטיה, אולי צעירה, אולי חלשה, אולי לא מושלמת, חוזרת להיות דיקטטורה שהופכת כל ביטוי של דעה שהיא שונה מדעתו של השלטון ללא לגיטימי, מזיק,

זה מתחיל באופנים שונים במדינות שונות אך תמיד זה דומה להפליא, וזו בדיוק ההפיכה שאתם מובילים, אתה במשרד המשפטים, שלמה קרעי במשרד התקשורת עם כוונה לסתום פה לעיתונות שהיא לא בכיס שלו, בן גביר במשרד לביטחון לאומי במאמץ להפוך משטרה למשטרה פוליטית. זה תהליך, זו אמת. אדוני שר המשפטים, אני אחד מ-1.2 מיליון עולים שעלו לישראל ממדינות ברית המועצות לשעבר. עלינו לארץ כדי להגשים את החלום הציוני, אבל הייתה עוד סיבה, אנחנו בחרנו לעלות כי מדינת ישראל היא מדינה חופשית,

מדינה דמוקרטית. הרבה מהתומכים שלך, אדוני שר המשפטים, שולחים אותי מדי יום חזרה לרוסיה, לאוקראינה, לסיביר. נא לסיים. אני מסיים, אדוני. אז יש לי חדשות, גם בשבילם וגם בשבילך:

כדי להישאר, להישאר ולוודא כי המקום הזה, הבית שלי, המדינה שלי,

חופשית ודמוקרטית. על זה אני נאבק ועל זה אני לא מתכוון לוותר.

תודה רבה. חבר הכנסת אביגדור ליברמן. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, שמחתי לשמוע את חברי דני דנון היום בערב, מהמקום הזה. דני דנון הסביר שהממשלה הנוכחית היא ממשלת ימין מלא מלא, ממשלה לאומית, ולכן הוא מצפה שהממשלה תיתן תשובה לבג"ץ כבר בסוף חודש זה שאכן היא מתכוונת לפנות את ח'אן אל-אחמר. מאוד שמחתי לשמוע, אבל צר לי לאכזב את דני דנון, ואני יכול להגיד מהמקום הזה, אדוני השר, שהממשלה הזאת זו ממשלת בלוף. אין לה קשר לימין, אין לה קשר לערכים לאומיים, ולכן אני כבר אומר לכם שראש הממשלה הזה והממשלה הזאת הולכים למרוח. אף אחד, לצערי, לא יפנה את ח'אן אל-אחמר. אני יכול להגיד את זה מניסיוני האישי. כשר הביטחון נתתי הוראה לגדי איזנקוט, שאז היה רמטכ"ל, לפנות את ח'אן אל-אחמר. הכול היה כבר מוכן, יש פקודה מוכנה. 24 שעות לפני הפינוי אני מקבל טלפון מראש הממשלה בנימין נתניהו: תבטל. אמרתי: אני לא מוכן. אמר לי: זאת ההוראה, תוציא לי את זה בכתב. רק אחרי שהגיעה הנחיה כתובה מראש הממשלה אנחנו ביטלנו את פינוי ח'אן אל-אחמר. אבל הפקודה קיימת, יודעים בדיוק כמה אנשים, לאן לקחת, איך לפנות, איזה מוסדות צריך לפנות. וגם בנושא השני, לפני יומיים קיבלנו פ' על הצעת חוק להחלת ריבונות ישראלית על בקעת הירדן, אחת ההבטחות של ראש הממשלה במהלך הבחירות הבלתי-פוסקות, אני כבר לא זוכר אם הכנסת העשרים-ושתיים או הכנסת העשרים-ושלוש. הוביל ויכוח ציבורי והתחייב: אני, כראש הממשלה, אחיל ריבונות על בקעת הירדן. אני חושב שבקעת הירדן מבחינה ביטחונית זה אזור אולי הכי חשוב, זה אזור שהוא בקונסנזוס לאומי רחב, ודווקא לנוכח מה שקורה בינינו לבין הרשות הפלסטינית, לנוכח כל האי-יציבות בעולם ובמזרח התיכון, יש צורך דחוף להחיל ריבונות ישראלית על בקעת הירדן. אבל גם פה, דני דנון אומנם בא מבית"ר ואולי הוא עוד זוכר "שתי גדות לירדן" והוא זוכר את המנון בית"ר, אבל אני אומר לו כבית"רי אל בית"רי שאין שום סיכוי שבנימין נתניהו כראש הממשלה יעמוד גם בהתחייבות הזאת שלו. תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חברת הכנסת גולן, יריבים פוליטיים, אבל בהצלחה שיהיה לך. את לא אשמה שאתם 33 שרים. לך בהצלחה. אדוני היושב-בראש, לפני כשעתיים נורה אזרח בנצרת ונפצע קשה מאוד. במשך 15 יום, חצי חודש עשרה הרוגים ועשרות פצועים. הצהרות, נפנופי אקדח, צעקות, התלהמות, קללות מול פני השר לשעבר בר לב, כל זאת ממי? מהשר לביטחון לאומי בן גביר, האיש שלא שירת בצה"ל, שמקלל ומגדף את השר בר לב, שהיה מפקד סיירת מטכ"ל. הבטיח לנו ביטחון אישי. היכן המשילות? היכן הביטחון האישי שהבטחתם לאזרחי מדינת ישראל? השר לביטחון לאומי,

לשינוי פקודת המשטרה, ביקש את המנדט להפעלת הכוח של המשטרה. ניתן לך המנדט. שינוי פקודת המשטרה עבר במליאה. תביא תוצאות, כפי שהבטחת. ציפית לראות אותך בעשרה מוקדים שבהם אזרחי מדינת ישראל נורו ונהרגו. עשרה מוקדים. לא הגעת אפילו למוקד אחד. ידעת לנופף באקדח שלך בכל פינה, בכל רחוב, לקלל ולגדף את מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר. הבטחת, תקיים. הכול על הקרח. אין לך מושג. אתה לא מבין בהפעלת הכוח. אתה לא מבין איך צריך לארגן משטרה. אתה לא מבין מה זה ביטחון הפנים של מדינת ישראל. כולך רוח וצלצולים. תודה רבה. חבר הכנסת עידן רול. תודה רבה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, ראשית, ברכות לחברתי חברת הכנסת מאי גולן. זה טוב שיש אנשים צעירים ואמביציוזיים מסביב לשולחן הממשלה. מדינת ישראל קמה הבוקר לידיעה דוחה במיוחד, וכאלה לא חסרות, כששר האוצר החדש של מדינת ישראל דיבר על סקילה של הומואים. הוא לא הסתפק בזה, הוא גם הסביר איך מזרחים מסורתיים, אותם לא מעניין אם הוא יפגע בקהילה הגאה, הם תמיד יהיו שם בשבילו.

אנחנו רגילים שסמוטריץ' הומופוב ואנחנו גם רגילים שהוא גזען. הטוויסט הפעם זה שהתפלקה לו הגזענות גם כלפי מזרחים. מי ששמע את ההקלטה שומע את סמוטריץ' מדבר על המזרחים והמסורתיים כמו על מין עדר, כמו על אידיוט שימושי. הוא מזכיר איך המזרחים המסורתיים הם הבסטיונרים, הם חושבים כולם אותו דבר, לא אכפת להם מזכויות אדם, לא אכפת להם מזכויות הפרט,

מן הסתם, כי הם מזרחים ומסורתיים. ולמשפחה שלהם לא אכפת מהם. הם בטוח לא הומואים, הם בטוח לא לסביות. זה לא קורה שם. בדיבור גזעני ומלוכלך שלא ראינו כבר שנים פתח שר האוצר את דעתו האמיתית לא רק על הקהילה הגאה אלא גם על ציבור שלם כאן בארץ. זה גרם לי לחשוב על הומו שהוא גם מזרחי וגם מסורתי שנבחר לאחרונה להיות יושב-ראש הכנסת. אני חושב שהייתי בין הבודדים במחנה שלי שאמרו שיש בזה הישג של ממש. כשקראו לאמיר אוחנה עלה תאנה, אני הגנתי עליו, אני אמרתי שזה באמת עוד ניפוץ תקרת זכוכית עבור הקהילה, שיש פה עמדה, סמל שלטון שמגיע מהקהילה. אבל עכשיו, אם יושב-ראש הכנסת, בתפקידו הרם באמת, לא רוצה להיות עלה תאנה, זה הזמן שבו הוא, כהומו מוצהר עם משפחה, ספרדי ומסורתי, צריך לקום ולומר לשר האוצר הגזען וההומופוב שמוצהר גם הוא כגזען והומופוב: עד כאן. הכנסת הזאת צריכה לדעת להילחם על מיעוטים, להילחם על קהילות. ולכל חבריי וחברותיי הלהט"בים ממשפחות מסורתיות ומזרחיות, אני קורא לכם: בואו להפגין איתנו, כי אם ירמסו את בג"ץ כמו שהם מתכננים, לא יהיה פה אף אחד שידאג לזכויות שלכם.

בניגוד לשר האוצר סמוטריץ', יודע שהמשפחות שלכם יבואו איתכם עד קצה העולם ויילחמו עבורכם והן אוהבות אתכם. אז תתקשרו אליהם, תביאו אותם ובואו להפגנה הקרובה.

חבר הכנסת מתן כהנא נמצא?

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אני מבין שהדברים האלה כבר הושמעו כאן הערב, אבל זה נראה לי מספיק חשוב כדי שנחזור עליהם שוב. "אני מאמין שמערכת משפט חזקה ועצמאית היא זו שמאפשרת את קיומם של כל המוסדות האחרים בדמוקרטיה. אני מבקש שתראו לי רודנות אחת, חברה לא דמוקרטית אחת, שבה קיימת מערכת משפט חזקה ועצמאית. אין דבר כזה. בכל מקום שבו אין מערכת משפט חזקה ועצמאית, הזכויות אינן יכולות להיות מוגנות. למעשה, ההבדל בין המדינות שבהן יש זכויות על הנייר לבין מדינות שבהן יש זכויות בפועל, ההבדל הזה הוא מערכת משפט חזקה ועצמאית. וזו הסיבה שאני עושה ואמשיך לעשות כל שביכולתי כדי לשמור על מערכת משפט חזקה ועצמאית. רק בחודשים האחרונים גנזתי כל חוק שאיים לפגוע בעצמאות המערכת, מהניסיון לקיים שימועים לשופטים בכנסת, דרך הגבלת עתירות לבית המשפט, ועד לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. אני אמשיך לפעול כך ובכל פעם שיגיע לשולחני חוק שעלול לפגוע בעצמאות בתי המשפט בישראל, אנחנו נוריד אותו". אתם יודעים מי אמר את הדברים האלה? אז אני אקריא אותם שוב, כי יש לי עוד דקה: "אני מאמין שמערכת משפט חזקה ועצמאית היא זו שמאפשרת את קיומם של כל המוסדות האחרים בדמוקרטיה. אני מבקש שתראו לי רודנות אחת, חברה לא דמוקרטית אחת שבה קיימת מערכת משפט חזקה ועצמאית. אין דבר כזה. בכל מקום שבו אין מערכת משפט חזקה ועצמאית, הזכויות אינן יכולות להיות מוגנות. למעשה, ההבדל בין המדינות שבהן יש זכויות על הנייר לבין מדינות שבהן יש זכויות בפועל, ההבדל הזה הוא מערכת משפט חזקה ועצמאית. וזוהי הסיבה שאני עושה ואמשיך לעשות כל שביכולתי כדי לשמור על מערכת משפט חזקה ועצמאית. רק בחודשים האחרונים גנזתי כל חוק שאיים לפגוע בעצמאות המערכת, מהניסיון לקיים שימועים לשופטים בכנסת דרך הגבלת עתירות לבית המשפט,

" ועד לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים".

"אני אמשיך לפעול כך ובכל פעם שיגיע לשולחני חוק שעלול לפגוע בעצמאות בתי המשפט בישראל אנחנו נוריד אותו". על החתום: ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, לפני 11 שנה. תודה רבה. חבר הכנסת חילי טרופר. בלי להביע דעה, היסטורית, מנחם בגין פעל ב-1952 תחת ממשלת בן-גוריון,

יותר מ-50 מנדטים, למפלגת העבודה. השופטים היו מאוד מאופקים והיום זה התהפך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, הדיון הוא חשוב מאוד. אני חושב שביום כזה ראוי גם להגיד תודה לרמטכ"ל אביב כוכבי, שמסיים 40 שנה שירות למען המדינה, באמת, בשלל תפקידים, מחייל בצנחנים, מח"ט צנחנים. במבצע חומת מגן לחמתי בגזרה שהוא פיקד עליה לא רחוק ממנו,

באמת, בכל החזיתות. איש עם הרבה מאוד זכויות. בשתי הממשלות האחרונות הייתי בקבינט המדיני-ביטחוני. יש מקומות ישיבה קבועים, ושם יצא שישבתי ליד אביב כוכבי, ליד הרמטכ"ל, מה שבאופן טבעי, בשעות ארוכות של דיונים, יצר לא מעט שיחות ביניים. מה שהיה יפה אצל הרמטכ"ל היוצא, שכמעט תמיד השיחות אצלו נסובו סביב סוגיות ערכיות. גם ששוחחנו על ההחלטות שלו בעניינם של קצינים ששגו, הייתה לו עמדה עקרונית שהוא מגבה אותם ומאפשר להם הזדמנות שנייה לתקן. הוא לא האמין בתפיסה של לערוף ראשים אלא במקרים יוצאי דופן. גם בהנחיה שלו שעילי חיות, לוחם מגלן שנפצע באימון, יעבור דווקא בין כל קציני צה"ל וירצה להם על התקלה של המערכת הצבאית מולו כדי שילמדו מזה ולא יהיו עוד נפגעים, או בפקודה שלו במבצע עלות השחר להמתין עם ירי טילים על בית של מבוקש משום שהיו שם נערים ששיחקו מחוץ לבית והייתה סכנה שמישהו מהם ייפגע. כמובן, אביב תמיד היה עם ספר, אז יכולנו גם לדבר על המלצות הדדיות של ספרים.

אביב כוכבי הוא באמת אדם עתיר זכויות ומפקד מקצועי,

כזה שהרבה מאוד ישראלים שאולי אפילו לא יודעים על זה חבים לו את החיים שלהם, פשוטו כמשמעו. אבל בעיניי, אחת הזכויות הגדולות ביותר שלו היא הקפדה שלו תמיד על שיח ערכי מעמיק ובהיר. לפעמים אנשי צבא הם אנשים מאוד פרקטיים, אז הם מייד מצויים במעשה והם מדלגים מייד לביצוע המשימה. אצל כוכבי, המעשה תמיד ינק מתוך תפיסת עולם ערכית. אפשר להזדהות עם התפיסה שלו, אפשר לחלוק עליה, אבל קשה שלא להעריך ולברך על כך שבראש המערכת הצבאית של מדינת ישראל עמד אדם עם אמונה עמוקה בצדקת הדרך, מפקד שתמיד בירר והבין עבור מה הוא עושה את שהוא עושה, ובעיקר, למען מה ולמען מי הוא שולח חיילים אל הקרב. אשרי העם שאלה מפקדיו. תודה לאביב כוכבי עלן שירות ממושך, ובהצלחה רבה לרב-אלוף הרצי הלוי.

תודה רבה. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, איננה, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, איננו. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השרים, השרה מאי גולן, נכון? עוד לא מונית לשרה. אני מניח שכבר עברת הרבה צחוקים על זה שאת שרה בלי תיק שרה, שרה בלי איזה תיק. כשאתם הייתם בשלטון. אני חייב להגיד שבהיסטוריה של מדינת ישראל היו אנשים מכובדים שהיו שרים בלי תיק. את יודעת מי הם? מנחם בגין היה שר בלי תיק. רגע, שנייה, פרה-פרה, לפני מנחם בגין. תיק-תיק, לא פרה. תיק-תיק. הראשון היה פנחס לבון, שהוא בעצם היה שר ללא תיק, כך לפחות אני למדתי, אבל כן הייתה משמעות כשהוא נכנס לקבינט המדיני-ביטחוני, למרות שלא נמצא לו תפקיד. אז התפקיד הבא שלו, אחרי שהוא היה שר ללא תיק, היה שר ביטחון. אנחנו גם זוכרים את כל ההיסטוריה של פרשת לבון, שזה בעצם ה-פרשה.

מה שנקרא חבורה טובה. השר הנוסף שהיה שר ללא תיק היה מנחם בגין, ראש הממשלה, שבמקרה היה ראש הליכוד. הרבה אנשי ליכוד עדיין נזכרים בו.

טוב שאתם נזכרים במנחם בגין.

אמרתי, לא כולם, אבל חלקם. יואב קיש הסתכל עליך אפילו,

בטח מה להגיד. מתי מנחם בגין הצטרף? השר לשעבר אביגדור ליברמן לא פעם הזכיר אותו. הוא הצטרף אחרי מלחמת ששת הימים.

לפני מלחמת ששת הימים. בזמן המלחמה הוא היה בתוך הממשלה בשביל לחזק את הממשלה מהאופוזיציה. מנחם בגין אמר: אני לא רוצה לקבל תיק, בכוונה אני לוקח שר ללא תיק.

בשביל לא ללכלך את ידיי, זה המשפט שלו. זה היה מתוך אידיאולוגיה. הוא לא נסע הביתה, הסתגר בבית ואמר: תתקשרו ותגידו שאני הולך לקבל שר בלי תיק. בנו, בני בגין, שדרך אגב מאוד חסר במשכן, חברנו בני בגין, דרך אגב, לא מזמן שוחחתי איתו ושאלתי מה שלומו, גם הוא היה שר

נדמה לי שבני בגין הכניס את המושג החשוב

בלי איזה תיק, נכון, אדוני היושב-ראש? אתה פה ותיק בבית הזה, לא? אז קודם כול, היא לא מקשיבה להיסטוריה של מדינת ישראל, אבל לא משנה. אה, למה אתה מצביע לי, אני נותן פה שיעור היסטוריה. אם זה שיעור תורה או היסטוריה, אז השעון צריך להיעצר.

שני אנשים נוספים שהיו גם שרים ללא תיק. נגמר הזמן.

תמשוך כמה חוקים ותלכו הביתה. מה הבעיה? אדוני היושב-ראש, כמה זמן? אנחנו גם ככה, קשה לנו היום.

אז אולי בפעם הבאה. את לא מנהלת את הישיבה. את נכנסת לממשלה, לא נכנסת להיות סגנית יושב-ראש הכנסת. אבל שני שמות נוספים אני רוצה להגיד. אני מסיים במשפט אחד.

משפט אחד. יש אחוות סגנים, אז זה בסדר. גם צחי הנגבי ואריק שרון היו בחבורה של שרים מכובדים, אז גם תפקיד שר ללא תיק זה תפקיד מכובד, אבל מה שחשוב זה מה שיבוא אחרי זה. זה מה שחשוב וזה מה שקובע. תודה רבה. חבר הכנסת גבי איזנקוט נמצא? לא. חברת הכנסת נעמה לזימי, איננה. חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, משהו קרה לדוכן,

רק אני שמתי לב לזה? אני אקפיד לא להישען עליו. הוא יחזיק מעמד.

יש לנו את כל הלילה פה, אני לא יודע אם הוא יחזיק מעמד. האמת שתכננתי ככה לדבר קצת על דברים אחרים, אבל ראיתי שהשרה המיועדת מאי, גם המשפחה שלך פה, אז אני חושב שגם ככה בטח ישבתם ושמעתם נאומים חוצבי להבות שבטח ובטח לא קשורים למינוי או לחגיגיות המסוימת.

אני נותן את ההקדמה. אז אני אומר, אני לא אחזור, אני פשוט לא אדבר על מה שתכננתי לדבר. אני אאחל לכם גם מזל טוב. אני בטוח שאתם מתרגשים, ותכלס, המון ממה שאנחנו עושים, יש לחלקנו את הזכות לתת להורים שלנו, למשפחה, להיות גאים. במובן הזה, אני חושב שזה משהו שנמצא בתוכנו, נכון? הרצון הזה להראות, שיהיו גאים, להוכיח. אז אמרתי, טוב, אז אני לא אדבר פוליטיקה hardcore, וקראתי קצת עלייך. אני מודה, אנחנו ככה בצחוקים שלנו מאחור, אבל אנחנו לא באמת מכירים. היה לי קטע כשעזבתי את העירייה, מישהו הלביש לי איזה פוסט שכתבתי לפני איזה עשר, 12 שנים, על ראש העיר,

אז כתבתי לו שם: אמן שתיתקע בפקק כל החיים שלך,

הייתי עצבני באותו ערב. ואז אמרתי: טוב, אז אני אעשה אותו דבר לך. נעשה לך קצת פדיחות. אז מה שהספקתי לראות זה את הבלוג של מאי, את זוכרת שהיית כותבת? "החיים על פי מאי", בלוג "החיים על פי מאי". קודם כול לא עדכנת את אתר האינטרנט די הרבה זמן. מה לעשות? אני עסוקה. לא, אני יודע שאת עסוקה.

אני אכניס לך עקיצה קטנה. עד שיהיה לך תיק, תני על זה עבודה, כי עכשיו את שרה בממשלה. זה היה בקטנה לגמרי.

מה שאני שמתי לב, ב-40 שניות שנותרו לי, זה שוואללה,

שזה דבר חיובי, לפחות נראה לי. את רוצה שאני אקריא קצת? כתבת פה דברים מצחיקים, שזה הזכיר לי באמת את הדברים שאנחנו כותבים. תתאר אבל שזה לפני למעלה מעשור. עשור, בדיוק. עשור. ב-7 בדצמבר 2013 כתבת דברים. קודם כול אני גדול ממך בשנה ויומיים. את ב-3 במאי, נכון? אף פעם לא חשבתי על זה שאת במאי. אז השאלה המתבקשת הראשונה הייתה צריכה להיות: מתי במאי? אני ב-1 במאי. זו הזדמנות לסיים.

אני מסיים. טוב, אני אקריא?

כבר אין לך זמן להקריא.

אירוע חגיגי.

אני אעשה את זה ממש מהר. לא, אבל בתנאי שזה לא מעליב.

ודווקא מראה את, אז תגיד את המשפט וזהו. האמת שזו פסקה.

לא נעים ככה לשקר, אז אני לא אקריא את זה. אבל אני ממליץ לכולם להיכנס לבלוג "החיים על פי מאי", וזה יהיה הרבה יותר רלוונטי. אני אראה לך כשאני ארד מפה. תודה רבה, חבר הכנסת נאור שירי. שמע, זה בדיוק אותו דבר. אתם לא שומעים לי, התקשורת. אני לא בובה שלכם, לא כלום. המציאות שלי כל כך, לא. יש פה מהקהל. עכשיו זה מתבקש. אני חייבת לציין שיש לי יחסי אהבה ושנאה עם פייסבוק. מצד אחד, אני מודה לשם עליו כל יום, כי בתור מי שמאמינה, כל דבר קורה מסיבה. אני יודעת שגם הפייסבוק פה בגלל סיבות, ואחת הבולטות והחשובות מבחינתי בעולם המודרני של היום היא התקשורת, כבר אז יצאת עליהם, אותה תקשורת שמייצרת ידיעות ובונה דעת קהל, תקשורת שמאכילה בכפית די מלוכלכת ולא נקייה את התינוקות השבויים שלה. בהצלחה, מאי. כדאי שתמצאי תיק מהר,

לא בסדר שר ללא תיק.

חבר הכנסת גדעון סער, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה בפתח הדברים לברך את חברת הכנסת מאי גולן, לברך את משפחתה. באמת, מיום הקמת הממשלה עשתה חברת הכנסת מאי גולן מסלול מדהים. ביום כינון הממשלה, אדוני היושב-ראש, 29 בדצמבר, בשעה 16:00, ממש בפתיחת הדיון, בישר ראש הממשלה בשורה חגיגית שהחליט למנות את חברת הכנסת מאי גולן לסגנית שר במשרד למשימות לאומיות, ממש ברגע האחרון. אנחנו לא יודעים מה הניע אותו לעשות את זה ברגע האחרון, אבל בהחלט בשורה. לאחר כמה ימים התברר שאי-אפשר, אי-אפשר יותר משני סגני שרים, והבטיחו לארבעה, אז קודמים אבי מעוז ומקלב, ומאי גולן ואלמוג, נדמה לי, לא יכולים להתמנות. אני חשבתי שהיה ניתן למצוא משרד רציני אחר, סגן שר? נגיד משרד רציני כמו משרד החוץ, אין בו סגן שר. יכלה חברת הכנסת גולן לתרום בהחלט

בתחום הדיפלומטי, ברצינות. אבל מקץ שבוע ימים, שבוע ימים מאז ההודעה הזאת, השנייה, בדיוק אחרי ההתקפה של חבר הכנסת דודי אמסלם, אני ממקם אתכם על ציר הזמן, בדיוק אחרי ההתקפה של חבר הכנסת דודי אמסלם, קמה ישראל לבשורה חדשה: גלית דיסטל תהיה שרת ההסברה וחברת הכנסת מאי גולן תמונה לשרה. נראה לכאורה שראש הממשלה נבהל בפעם השנייה תוך פרק זמן של עשרה ימים. אבל מי יסביר לציבור? אולי שרת ההסברה? איך יסתדר עם ישראל בלי סגנית שר במשרד למשימות לאומיות? על זה אף אחד לא חשב. אז קודם כול, אני מברך את חברת הכנסת מאי גולן על הקידום הזה מסגנית שרה לשרה תוך עשרה ימים. זה הספק אדיר. אבל אני שואל אותך, חברת הכנסת מאי גולן, ברצינות:

היית מחכה קצת, עוד איזה שבוע,

עושה פה סיבוב פה בחוץ בכנסת באיזו הצבעה, והיו מציעים לך משרד ממשלתי.

ראש ממשלה חלופי. תאמיני לי, עלית פה על אחלה פטנט, אבל אם היית לוקחת את זה עוד קצת לקצה, זה היה מגיע יותר רחוק. תודה רבה.

אתה חושב שאני לא אעשה, אני מברך אותך שתתרמי תרומה לעבודת

אני בטוח שתתרמי תרומה ייחודית לעבודת הממשלה, קריקטורה של ממשלה. תודה רבה. חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה. באמת הממשלה שלכם הייתה, תגיד שנהנית. האמת שאני נהניתי, אני באמת נהניתי. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי כנסת, חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה. חבר הכנסת שוסטר רוצה לדבר, בבקשה. להצטרף לברכות העתידיות. למשפחה שזכיתי להכיר לפני שנה,

ברכות אישיות. ואתגר גדול, אתגר גדול. חברות וחברים, אני רוצה לשאול אתכם, חברי הקואליציה, חבריי בממשלה ובכנסת: מי יעצור את הממשלה בעוד 15 שנים,

לא בעוד חודשיים, כשהיא תחליט, נניח, בהתקף של איזו נבואה, איזה חזון, לדחות בשנתיים את הבחירות, לדחות בארבע שנים, בשש שנים? מי יערוב בשיטה הדמוקרטית שלנו, שאני משוכנע, אני רואה אתכם פה כרגע, אתם רוצים לדבוק בשיטה הזו, מי יערוב לכך שהדבר הזה הוא לא אפשרי? מה יעצור את הכנסת בעוד חמש שנים מלבטל, אדוני היושב-ראש, את הכשרות בבתי חולים או בצה"ל? תחשבו רגע על הסיטואציה הזו בממשלה בקוניונקטורה מסוימת שהדבר הזה הוא אפשרי. בהצעות, במכלול ההצעות שאתם מביאים, אתם לא מאפשרים להיגיון הבריא, לצדק ולזכויות בני האדם והמיעוטים שחיים איתנו לבוא לידי ביטוי, כי דמוקרטיה היא שלטון הרוב, אבל לא רק שלטון הרוב. היא שלטון הרוב, ובלבד, ובתנאי שהוא מגן על מיעוטים ועל יחידים. איפה הייתם כשהבאתם את חוק הדיינים?

כל אלה, עומדים פה בשורה, כמו שר המשפטים לשעבר. איפה הייתם כולכם?

רמסתם אותנו, ועכשיו, כשזה חוזר

שיש מגן בפני שרירות הלב של הרוב בכנסת, ולמגן הזה קוראים מערכת משפט ושומרי סף.

אתם מבקשים לפורר את שומרי הסף ואת מערכת המשפט. מי ימנע ממפלגת ירוקים,

כזאת או אחרת עתידית, מלבטל שחיטה או אולי לבטל שחיטה כשרה? מה ימנע ביטול ברית המילה ליהודים ולמוסלמים?

מי ימנע את המהלך הזה? לא ייתכן שמערכת החיים שלנו, השלטון שלנו, לא תהיה סגורה. והערה נוספת: ראש ממשלה שמקדם, והוא זה שמקדם, את המהלך הזה של פירוק מערכת המשפט, של פגיעה אנושה בשומרי הסף, בשופטיו, נגוע באופן יסודי בניגוד עניינים חמור. אם כן, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הדמוקרטיה היא שלטון הרוב, ובלבד שתחושת הבית והזכויות למיעוט נשמרות. תודה רבה.

הדמעות רק. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון.

חבר הכנסת שוסטר, מי שקבע שאסור למנוע הכנסת חמץ בבתי החולים זה בית המשפט ולא עריצות הרוב. מצוין. היא הנותנת. בדיוק, היא הנותנת. תודה.

שאלת לגבי הכשרות. אתה כנראה לא, אבל היא התירה, הם התירו להכניס את החמץ.

חבר הכנסת אזולאי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

אני רוצה לפתוח בברכות למאי גולן ברמה האישית. יש לי הרבה מאוד ביקורת על איך שמתחלקת הממשלה עם כל הקרקס והחוכא ואטלולא שעושים ממנה, אבל ברמה האישית אני באמת רוצה לברך אותך ומאחלת לך הצלחה רבה במקום שתמצאי במשרד ראש הממשלה. במחילה ממך, אני רוצה רגע לנתק את מהות הדיון ולהתייחס למה שקרה כאן שוב היום אחר הצוהריים. עלה לכאן השר לוין, שאני מוכרחה לומר שברמה האישית אני מאוד מעריכה ואפילו מחזיקה ממנו אדם ישר, וסיפר בהתרגשות שאיזה יופי, הילדים עכשיו יחזרו ללמוד תנ"ך.

יש לי חדשות בשבילכם, אנשי הליכוד והקואליציה:

אנחנו ממנים שרים, גם היום אנחנו ממנים שרה.

אתם יכול להפסיק עם הקמפיין השקרי הזה.

אני רוצה להאמין שהשר לוין לא באמת ידע שזה שקר, כי גם הוא שבוי בתוך התעמולה השקרית של הליכוד. אבל שר החינוך יואב קיש בכבודו ובעצמו, אחרי שהוא כבר נכנס למשרד, עומד כאן ומשקר במצח נחושה ואומר שהחזיר את התנ"ך והחזיר את הבגרות החיצונית בתנ"ך.

אנחנו חיים באיזושהי מציאות מדומה? המציאות היא, אם מסתכלים על האמת של החיים, שאני הפכתי את הבגרות בתנ"ך לבגרות חיצונית חובה, אחרי שהיא הייתה רשות בתקופת הקורונה. רק בשביל שתבינו איך זה עובד: כל תלמיד, או כל בית ספר יותר נכון, היה יכול לבחור לעשות בגרות אחת מתוך ארבעה מקצועות. זה אומר שבמדינת ישראל,

אפשר שאף ילד לא יעשה בגרות חיצונית בתנ"ך.

אם אתם רוצים את המספרים, רק 18% מתלמידי ישראל עשו בגרות חיצונית בתנ"ך לפני הרפורמה שלי. באתי והפכתי את הבגרות בארבעת המקצועות, את הבגרות החיצונית, לחובה, מתקדמת יותר, רלוונטית יותר, משמעותית יותר, כמו שאנחנו מדברים על זה כבר הרבה מאוד שנים, כמו שקורה בהרבה מאוד מדינות בעולם. אני הפכתי את זה לחובה. בא השר קיש לפני כשבועיים והודיע שהרפורמה מבוטלת וחוזרים, למה? חוזרים למה שהיה בתקופת הקורונה. ומה היה בתקופת הקורונה? הבגרות החיצונית בתנ"ך הייתה רשות. והוא עומד כאן היום ומשקר קבל עם ועדה. מסתכלים עליו אנשי המקצוע במשרד החינוך ויודעים שהוא משקר. ומה אתה חושב שזה עושה לך, אדון קיש? הופך אותך לבדיחה רעה במערכת החינוך, והבדיחה הזו היא על חשבון הילדים שלנו.

חברת הכנסת פנינה תמנו. אדוני היושב-ראש, חברי וחברות כנסת נכבדים, אדוני היושב-ראש, אם אנחנו נדמה את,

נא לא להכניס לי מילים לפה. בהצלחה, למרות שכרגע אנחנו רואים לאיזה כיוון זה הולך. אדוני היושב-ראש, אם אנחנו נדבר על מנהיגות ונדמה את המנהיגים למי שמובילים אוטובוס והאוטובוס הוא מדינת ישראל ובתוך האוטובוס הנוסעים הם אזרחי מדינת ישראל, הייתי אומרת שכרגע ההובלה של נתניהו, יריב לוין, הרפורמה המשפטית, מעידה על מנהיגות חסרת ביטחון, שהרי כשיש לך ביטחון בכך שההגה בידיים שלך, אתה לא משתולל על הכביש, בטח לא כשאתה מוביל אנשים שחייהם מופקדים בידיך. כשההגה בידיך, אתה לא מוריד על הדרך תמרורי עצור, אתה לא עובר באדום ובטח שלא נכנס באין כניסה או בדרך ללא מוצא. כשההגה בידיך, אתה לא דורס כל מה שבדרך, וזה מה שכרגע הממשלה עושה. וגם אם אתה רוצה לנסות לסלול דרך חדשה, ואתה יודע מה, אדוני היושב-ראש? יש מי מאיתנו שחושבים שכן, צריכים איזונים ובלמים חדשים. זה בסדר להוביל לרפורמה. אבל גם כשמנהיג מוביל לשינויים הרי גורל, הוא עשה זאת בזהירות. לרוב הנהג מתייעץ גם עם השותפים בתוך האוטובוס שאותו דימיתי. מי שבידיו ההגה צריך קודם כול לכוון באחריות ליעדים כולם, ובדיוק כמו בכביש, כך גם במנהיגות. מה שקורה לאחרונה עם הממשלה החדשה הוא הדרך האגרסיבית והשגויה ביותר במנהיגות להוביל לשינויים, שאתם, להגדרתכם הם אמורים להיות שינויים היסטוריים. כרגע זה מצטייר יותר כמהלכים היסטריים. נקודת המוצא צריכה להיות מאוד מאוד ברורה: מרגע שהממשלה נבחרת, היא לא רק ממשלה של חצי מהעם, היא של כולם. ההתעלמות המוחלטת מקולותיהם של חצי מהעם, ואף יותר, כי ראינו שיש גם מצביעי ליכוד, מצביעי ימין, שמתנגדים לרפורמה כהווייתה,

ובטח היא לא מנהיגות. רוצים למשול? תהיו קודם כול מנהיגים אחראיים. תדברו עם כולם. לא חובה להסכים, אבל לשמוע ולהקשיב זה החובה שלכם. רוצים לשנות סדרי מדינה? אל תעשו זאת עם פטישים של עריצים, עשו זאת סביב שולחנות רחבים תוך חילופי דעות וויכוחים לשם שמיים, שהרי אומרים שהם נועדו להתגשם. אני מאלה שסבורים שכן צריך לעשות שינויים ואף לייצר איזונים חדשים, אך לא כאלה שמשנים לחלוטין את הדמוקרטיה בישראל ופוגעים בראש ובראשונה באפשרות של אזרחים הכי מוחלשים לבקש סעד מבתי המשפט. והדבר המטורלל הזה של להביא מהבית יועץ משפטי,

מה זה להביא יועצים משפטיים מהבית? שרים יוכלו לקחת מהקופה הציבורית כספים ולבזבז את זה כראות עיניהם, בלי שיש שומרי סף. איזה בושה וכלימה. אם היו רוצים באמת לייצר, אם אתם רוצים לייצר איזונים חדשים, אז באים ואומרים: אוקיי, אולי לעשות רוטציה עם היועצים המשפטיים, נא לסיים.

אולי לדאוג שהיועץ המשפטי שמקבל תלונה,

משר מסוים או שרה מסוימת, יוכל ועוד איך לבוא ולהתלונן, ואף במקרה הצורך ניתן יהיה להזיז.

באיזונים ובלמים, אבל כרגע ראש הממשלה נתניהו לא נמצא כאן. אני קוראת לו לעצור. חברי הממשלה צריכים ללמוד לנהוג. גם אתה צריך ללמוד לנהוג, ולא כנהגי D9. תתחילו לדבר עם העם. הוא העם שלכם. תפסיקו לפורר את העם, לשסע ולקרוע אותו לשניים. תמצאו את דרך המלך ולא את הדרך למלוך. תודה רבה.

לסיכום, אני רוצה בכל זאת כן לאחל לכל השרות החדשות מזל טוב.

כיושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, שמחה על כל שרה שמתמנה. אני מקווה גם שתקבלו סמכויות אמיתיות. יתרה מזו, אני קוראת לשרות ולשרים למנות מנכ"ליות. לא יכול להיות שבכל המינויים שהביאה הממשלה עד עתה כולם גברים, כאילו המדינה הזאת צריכה להיות נשלטת ומונהגת על ידי גברים. אני אומרת לכם, כן, טלי, את, שיושבת בבית הזה, די, תפסיקי להגיד לי די. חבל שאת אומרת די.

עזבי. מה אכפת לי אם זה גבר או אישה.

היא כנראה תצביע בעד. היא תצביע בעד.

בושה וחרפה. תודה רבה.

רק גברים, שורה של גברים. אין נשים טובות, אין מנכ"ליות טובות. כולם, כולם גברים. כמה אפשר?

כמה זמן תצעקו: אישה, גבר, אישה, גבר.

חברת הכנסת תמנו, תודה רבה. באמת.

אנחנו צריכות טובות, לפתוח לנו דלת ולא ידענו. זה מביש. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת אריאל קלנר. אין אישה.

יש נשים,

בקואליציה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ברכותיי לחברתי מאי גולן והמון המון הצלחה בתפקיד. בטוחני שתעשי חיל. תודה. אני שומע הרבה על מערכת המשפט ועל הרפורמות המתוכננות, ויש השואלים: מה הדחיפות? מה התיקון במערכת המשפט? למה זה הדבר הראשון, אדוני היושב-ראש? הם שואלים אותנו למה זה הדבר הראשון שאנחנו מקדמים. האם זה מה שדחוף לאזרחי ישראל? ואני אומר לך, אדוני, הסדרת העבודה בין הרשויות היא התנאי ההכרחי לביצוע המדיניות שהתחייבנו לה. בלי זה פשוט אי-אפשר לעשות כלום. והעניין הוא פשוט. השמאל פיתוח כאן שיטה

הוא ממשיך לשלוט גם אחרי שהוא מפסיד בבחירות. אנחנו רוצים לקדם מדיניות אחרת, מדיניות לאומית, והעובדה הפשוטה היא שלא ניתן לקדם כאן מדיניות לאומית ללא הסדרת הסמכויות בין הרשויות. מר גדעון סער, שר המשפטים לשעבר, וגם היה שר הפנים, מי כמוך יודע שלא ניתן להוציא מכאן מסתננים בלתי חוקיים ולתת מזור לתושבי דרום תל אביב, חברתי מאי גולן, ללא הסדרת ההפרדה בין הרשויות ותיקון מערכת המשפט. לא ניתן להילחם בטרור ולהשיב את הביטחון האישי, כמו לדוגמה בנוגע לשלילת תושבות והרס בתי מחבלים, ללא הסדרת ההפרדה בין הרשויות ותיקון מערכת המשפט. לא ניתן להוציא מכאן, מכאן, מהמקום הזה, אנשים שיושבים כאן בניגוד לחוק המפורש, באשר הם שוללים את מדינת ישראל כמדינה יהודית ותומכים באופן קבוע בגרועים שבאויביה, ללא הסדרת ההפרדה בין הרשויות ותיקון מערכת המשפט, כדי שהיא פשוט תשפוט על פי החוק. גם מבחינה כלכלית, מי שזוכר את מה שעשה בג"ץ למתווה הגז, רק בזכות המאבק ההירואי של בנימין נתניהו, ראש הממשלה דאז, ויובל שטייניץ, רק בזכותם יצא גז מן האדמה. וכל אחד יודע היטב שאחרי שנוביל רפורמות נדרשות, נא לסיים. בנוגע ליוקר המחיה ולרגולציות שחונקות את אזרחי ישראל, הדבר הרי בסוף יגיע לבג"ץ. וחייבים להסדיר את ההפרדה בין הרשויות לצורך זה. מיעוטים, חבריי,

הסירו דאגה מליבכם. יש מיעוט אחד קטן שהוא כן ייפגע, מיעוט קטן, נא לסיים, בבקשה. שהתרגל לשלוט ברוב, והוא יאבד את השליטה במדינה. צר לי על כך, אבל זה מה שצריך להיות במדינה דמוקרטית. תודה רבה. אנחנו נבחרנו ליישם מדיניות, ואנחנו מתכוונים ליישם אותה. התחייבנו להפוך את ישראל למדינה דמוקרטית מתוקנת, וכך נעשה. תודה רבה, ושוב ברכות לחברתי מאי גולן. תודה רבה. ואחרון הדוברים, חבר הכנסת זאב אלקין, בבקשה. לאחר מכן יעלה השר המקשר השר יואב קיש, שר החינוך. שלוש דקות לרשותך, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי השרים וחברי הכנסת, השרה המיועדת מאי גולן, אני רוצה לפתוח את הדברים שלי בחידה קטנה. להלן רשימה, ותחשבו מה משותף לה: פנחס לבון,

אליעזר קפלן, דב יוסף, זלמן ארן, אבא אבן, ישראל גלילי, מנחם בגין, פנחס ספיר, שמעון פרס, שולמית אלוני, משה נסים, יצחק מודעי, אריאל שרון, יוסף בורג, משה ארנס, יגאל הורביץ, עזר ויצמן, נמשיך עם הרשימה, אהוד אולמרט, אבנר שאקי, רחבעם זאבי, אריה דרעי, דני נווה, ציפי לבני, דוד לוי, אפי איתם,

עוזי לנדאו, חיים רמון, איתן כבל, מיכאל איתן, בני בגין, אופיר אקוניס, צחי הנגבי, איוב קרא, גלית דיסטל ומאי גולן. מה משותף לכולם? כולם כיהנו כשרים בלי תיק בממשלות שונות. אז קודם כול,

יש לך עתיד גדול לפי הרשימה הזאת, ללא ספק. את נכנסת לנעליים גדולות של חלק מהאנשים האלה, הגיעו אפילו לראשות ממשלה. אבל אני ניסיתי לבדוק, מאי, במה תעסקי. הרי יש משהו חיובי, בוודאי מבחינתנו כאופוזיציה, במינוי שלך. המינוי שלך מביא לסיום קדנציה ראשונה של שרה בממשלה. הינה, יש כבר שרה בממשלה שסיימה קדנציה. השרה גלית דיסטל סיימה קדנציה מפוארת כשרה בלי תיק ותתמנה היום, יותר מאוחר הלילה, לשרת ההסברה. שר אחד כבר סיים את הקדנציה שלו כאן, אז חשבתי לבדוק במה תעסקי. בטח במה שעסקה גלית דיסטל, כי את מחליפה אותה.

זאב אלקין (המחנה הממלכתי): אבל כשהלכתי לבדוק במה עסקה גלית דיסטל, לא מצאתי. חיפשתי פה וחיפשתי שם. לא מצאתי. השרה המיועדת, השרה המיועדת, אני עדיין לא שרת המים,

יש לי אלייך עצה.

אני הבנתי שאת נכנס לקטגוריה שהגדיר אותה יפה בני בגין בזמנו. בני בגין, כשהתמנה לשר בלי תיק בממשלה ב-2009, שאלו אותו בתקשורת: בני בגין, תגיד לי, מי אתה הולך להיות? הוא אמר: אני הולך להיות שר בלי תיק, אבל אני עוד לא יודע בלי איזה תיק.

אז את כרגע במעמד הזה, שרה בלי תיק ולא יודעת איזה תיק. אני חייב להגיד שבני בגין, בגלל שהוגדר כך, נא לסיים. מאי, מאי, מאי, תקשיבי, זה חשוב. בני בגין, בגלל שהוא הוגדר שר לא ברור בלי איזה תיק, מונה לקבינט ומונה לשביעייה.

ולכן אני ממליץ לך להשתמש בתקדים הזה, היות שעדיין לא הוגדר לך בלי איזה תיק, לבקש מינוי לקבינט ומינוי לשביעייה, כי התקדים של בני בגין, כדי שתוכלי באמת לתרום תרומה גדולה לממשלה כאותה רשימה ארוכה של אנשים שהקראתי כאן מעל הדוכן.

תודה רבה, חבר הכנסת זאב אלקין. אני מזמין את השר המקשר השר יואב קיש, שר החינוך, בבקשה,

חברי וחברות הכנסת, נא לשמור על השקט, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת היא שאני באירוע של הבחירה של חברת הכנסת מאי גולן לשרה אז אני לא רוצה לעסוק בדברים רבים אחרים, אבל אני לא יכול לעבור בשתיקה על דברי השקר והבלע של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, שממש לא רק שהיא שיקרה פה מעל הפודיום הזה, ממשיכה להטעות את הציבור,

ככה היא דיברה עליי. אם היית פה היית שומעת. דברי שקר ובלע.

אתה שר החינוך. קיש, אתה שר החינוך. והינה, אני אומר לך, מה שאמרת זה שקרים, וחבל, ואני מציע לך להתנצל. קיש, אתה שר החינוך.

לא יפה. שומעת? היא עלתה ואמרה פה עליי דברים כאלה,

אז אתה תהיה הבוגר. אני מציע לך להתנצל. אני רוצה לומר בצורה מאוד פשוטה: אני חושב,

יש לי איזו הרגשה פלואידית שההצבעה הזאת תעבור בהצלחה. אני לא יודע, אני לא רוצה חס וחלילה להיות נביא, אבל יש לי איזו הרגשה כזאת. אני מאוד אשמח לראות אותך מצטרפת לשולחן הממשלה. אני גם בטוח שבמהרה יימצא תפקיד ונוכל לכוון את המשימות הספציפיות לידיים שלך. אני שמח לראות פה חברים רבים מכל הארץ שהגיעו לכבד אותך בשעה מאוחרת שכזאת. זה אכן אירוע משמח. אני חושב שגם עברת דרך ארוכה, ואני זוכר את הקרב הלא-קל שהיה בפריימריז להיכנס, והוכחת את עצמך. אני רוצה לברך אותך בהמשך עשייה, בהמשך תרומה עם היכולות שלך. את מכניסה דם צעיר, דם חזק, עם הרבה הרבה אנרגיה ורצון טוב. אז שיהיה המון בהצלחה. איפה אופיר? אני רק רוצה לדעת, אז מכיוון שאופיר רוצה שאני אמשיך, תספר לנו על הרפורמה בבגרויות. סוף-סוף ילמדו פה תנ"ך.

אני מקווה שהבנתם שגם הספין של תוכניות הגפ"ן, הכול בסדר, הן במשרד החינוך.

אני אספר לכם סוד, לא, זה לא ספין. לא ענית, יואב, יש שתי אופציות.

או שאבי מעוז לא קיבל כלום ואז אתה אומר לו: עבדו עליך, או שאתה אומר עכשיו משהו שהוא לא נכון. לא עבדו עליך.

התשובה היא שנכון, הכול נשאר במשרד החינוך. בהסכם הקואליציוני יש הגדרה ברורה של יחידה, מי מחליט על התוכניות?

משרד החינוך. אז מה הוא עושה? מה התפקיד שלו?

ההחלטה היא פשוטה: כל התקציב נשאר, כל המכרז נשאר. אז אני אשאל הפוך: מה אבי מעוז עושה במשרד החינוך? אז, אבי מעוז? אבי לא במשרד החינוך. אז מה, איפה הוא? אבי במשרד ראש הממשלה. מה התפקיד שלו? הוא קיבל, סגן השר אבי מעוז, אתה לא יודע איזו שערורייה אתה מחולל פה. קשה להם לתפוס את זה שהיחידה שעברה, יחידה שיש בה תקן אחד, שאני חושב,

אני אמרתי שעברה, מי קובע את התכנים?

לפי ההסכם הקואליציוני. להבנתי,

אתה הולך לשים שם את רוני ססובר, אם אני לא טועה. את זה אפשר לומר?

אז רוני ססובר הולכת לקבל את התקן, כי אותה בחורה שהייתה בתקן נשארה במשרד החינוך.

שומו שמיים. אני אומר לכם, הסירו דאגה מליבכם, כל פעם שאתה אומר את זה, אתה מוסיף לנו דאגה. זה יותר דאגה. אז הוסיפו דאגה. אם ככה, אז הוסיפו דאגה. אני אומר לך בצורה מאוד פשוטה: כן, אם השאלה שלך אם שוברים שתיקה ייכנסו לבתי ספר,

הם לא ייכנסו לבתי ספר. אם התוכנית ההזויה הזאת, אתה יודע שהיום התוכנית ההזויה הזאת של משפחות משותפות בשכול, איזה משהו כזה שכאילו פלסטינים, שביום הזיכרון הם מנסים לעשות יום זיכרון מאוחד לפלסטינים, זה לא יהיה.

התוכנית הזאת שם ואנחנו נדאג להוציא אותה. אני אומר לכם, תסמכו עליי, אני אדאג להוציא אותה. אני יודע שזה מפריע לכם, אבל אני אדאג להוציא אותה.

דרך אגב, יואב, אני כבר הוצאתי אותה, בפתח תקווה. איך הוצאת אותה? מה זה, משרד החינוך זה של פתח תקווה? זו החלטה של מינהל החינוך בעיר, אילו תוכניות לקחת. שתכיר.

תוכניות הגפ"ן,

תוכניות הגפ"ן נמצאות, ויש שם אלפים, תחת בקרה של משרד החינוך. כל מנהל בית ספר מקבל תקציב, והוא יכול להשתמש בתקציב בשביל לקבל אחת מהתוכניות. אז תדע שראשי עיר יכולים להגיד מה לא לקחת.

מי שקובע את התוכניות זה אגף הרכש במשרד החינוך. דרך אגב, הקמפיין השקרי הזה התחיל בתקופת השרה לשעבר ביטון יחד עם עיתון הארץ, והקמפיין השקרי הזה,

במידה מסוימת לא הפריע. אתם יודעים למה הוא לא הפריע? מי קובע?

איזה קמפיין? מי קובע?

הקמפיין ש-2.4 מיליארד שקלים עוזבים את משרד החינוך. זה בהסכם הקואליציוני שלך.

אתה מבין שזה שקר?

אתה מבין שזה שקר? לא, כי הוא קיבל משהו, אני לא יודע מה. אז אני אסכם ואומר לכם, כולל ליוראי, שמאוד מודאג: הסר דאגה מליבך, הכול נשאר במשרד החינוך. אתה לא עונה לי, תודה רבה לשר המקשר השר יואב קיש. אם כן, חברי וחברות הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה. התקבלה בקשה עם 20 חתימות להצבעה שמית. אם כן, מזכיר הכנסת יקרא בשמות חברי הכנסת. בבקשה. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר,

בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר,

זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר,

אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון, אינה נוכחת חיים ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר,

אברהם בצלאל, בעד אורנה ברביבאי, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, בעד גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד דני דנון,

בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי,

מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין,

אינו נוכח בועז טופורובסקי,

משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

בעד יעקב טסלר,

חילי טרופר, אינו נוכח אלי כהן, בעד אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף,

בעד ישראל כץ, בעד רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, בעד נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן,

יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד אבי מעוז, בעד אורי מקלב, בעד יעקב מרגי,

שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו,

אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח משה סולומון,

לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק,

בצלאל סמוטריץ'

משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, נגד צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יואב קיש,

אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, בעד מירי מרים רגב, אינה נוכחת שמחה רוטמן, בעד עידן רול, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח עמיחי שיקלי,

מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת

המזכיר יקרא בשמות חברי הכנסת שלא היו נוכחים בסיבוב הראשון של הקראת השמות. (קורא בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט,

ואליד אלהואשלה, אינו נוכח

נגד דוד אמסלם,

אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח דבי ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, נגד דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי,

רם בן ברק,

אורנה ברביבאי, נגד ניר ברקת, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח סימון דוידסון,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח משה טור פז,

אחמד טיבי, אינו נוכח חילי טרופר,

מאיר כהן, נגד מירב כהן, נגד מתן כהנא, נגד

נגד יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי, נגד נעמה לזימי,

יאיר לפיד,

טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, נגד יונתן מישרקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי,

שרון ניר,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, נגד גדעון סער,

מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח עודד פורר,

נוכח יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי,

גלעד קריב,

מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול,

יואל רזבוזוב,

אפרת רייטן מרום, נגד יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר,

אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, נגד עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו,

תודה רבה למזכיר הכנסת. האם יש מישהו באולם שנוכח ולא הצביע?

(קורא בשמות חברות הכנסת) אורית פרקש הכהן, נגד שרן השכל, נגד האם יש עוד מישהו נוכח באולם שלא קראו בשמו ומעוניין להצביע?

אם כך, תמה ההצבעה. נא לספור. אם כן, חברי וחברות הכנסת, אני שמח לבשר על תוצאות ההצבעה.

התוצאות: 56 בעד, 48 נגד. אני שמח לבשר כי התקבלה הצעת הממשלה למנות את מאי גולן לשרה בממשלה, ואני מתכבד להזמין אותה להצהרת האמונים בהתרגשות. השרה מאי גולן, בבקשה. חברי הכנסת, בבקשה, נא לשבת. להיות בשקט ולאפשר את הצהרת האמונים.

פלורה מאי בדרה גולן, ביתה של רימונה בדרה גולן, אימי הלביאה, האמיצה, שגידלה אותי בעשר אצבעותיה, וכל מה שאני, אני בזכותה, מתחייבת כחברת הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחברת הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. אני אחרוג לעוד שנייה מהפרוטוקול ואומר לטובת דור העתיד שלעולם אני לא אשכח מאיפה באתי, וההשבעה היום היא לא רק בשבילי, היא גם בשביל כל הנערות והנערים בסיכון שצופים בי עכשיו, בשביל הילדים היקרים שנולדו לנסיבות חיים מורכבות ולמשפחות קשות יום. תמיד דעו והאמינו שיש לכם כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. אל תיתנו לאף אחד לגרום לכם לוותר על האמת שלכם. תהיו נחושים ותאמינו בצדקת דרככם, גם אם אתם צועדים לבדכם. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. תודה רבה לשרה מאי גולן. מזל טוב ובשעה טובה. כל הכבוד לאימא של מאי. כל הכבוד לה. כל הכבוד לך שהזכרת אותה. כל הכבוד לה. מי אנחנו בלי ההורים שלנו?

חברות וחברי הכנסת, אני רוצה להמשיך בסדר היום. ממו, כל הכבוד לה. כל הכבוד לאימא. אשרי יולדתה. חברי הכנסת, לפני שנמשיך לסעיף הבא, התקבלה כאן בקשה

והוא ממשיך להדהד את זה כאן מעל הדוכן, שאנחנו ביטלנו את הבגרות החיצונית, כשהוא שביטל עכשיו את הבגרות החיצונית והפך את הבגרות בתנ"ך לרשות. עומד כאן, מסתכלים עליו ילדים, מסתכלים עליו אנשי חינוך, 220,000 עובדי הוראה, מעל שני מיליון תלמידים במערכת החינוך, מסתכלים עליו ויודעים שהוא משקר.

מה הם יחשבו עליו? איפה הערכים שהם דיברו עליהם כל כך הרבה זמן?

תגידו לי אתם, אנשי הקואליציה: איפה ביהדות כתוב שמותר לשקר? אילו מין ערכים אלו כשעומד כאן שר חינוך ומשקר בלי למצמץ בכלל, ועולה פעם ועוד פעם ועוד פעם וממשיך לומר את אותם דברי שקר? אז כדאי, חברים, שתדעו שאני, כמי שלימדה תנ"ך, שרוצה שהסיפורים האלה ילוו את הילדים שלנו עוד הרבה מאוד שנים אחרי שהם יוצאים ממערכת החינוך, עשיתי הכול כדי שהלמידה תהיה משמעותית, שהיא תהיה מתקדמת, שהיא תהיה רלוונטית למציאות שבה אנחנו חיים. ושר החינוך, שרחוק מאוד מלהיות דוגמה ומופת לחינוך, עומד כאן מעל הדוכן הזה ומשקר אחרי שאנחנו שמים לו את האמת מול הפרצוף. ואני אשמח שבפעם הבאה שהוא עולה, כי הרי הוא שר מקשר, אין לו זמן בכלל להיות שר חינוך. הוא כל הזמן יושב כאן כשר מקשר, הוא שר לעוד משהו שאני אפילו לא זוכרת איזה תפקיד נוסף נתנו לו, והחינוך הוא פשוט על הדרך. אז כשהחינוך הוא על הדרך, גם האמת היא על הדרך מבחינתו, ומי שמשלם את המחיר היקר הזה, חברים יקרים, אלו הילדים שלנו וזה עתיד החברה בישראל. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. נעבור לנושא הבא בסדר-היום, חברי הכנסת, החלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ג) לחוק-יסוד: הממשלה, להקים את משרד ההסברה ולמנות את השרה גלית דיסטל אטבריאן, בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, לתפקיד שרת ההסברה. אני מזמין את השר שלמה קרעי להציג את הנושא בשם הממשלה. רשימת הדוברים נעולה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת שאשא ביטון ניצלה את ההזדמנות שהשר קיש לא נמצא במליאה כדי להשיב לה, והמשיכה להדהד את השקרים שלא עזרו לכם בקמפיין הבחירות. כולם ידעו שאתם הוצאתם את התנ"ך ואת המורשת, והצביעו בקלפי, ושלחו אתכם לספסלי האופוזיציה, כי עם ישראל רצה כאן ממשלה אחרת, טובה יותר. ואנחנו נממש. הבטחנו, ואנחנו נקיים, חברת הכנסת שאשא ביטון.

אתה שקרן. אתה משקר בדיוק כמו ראש המפלגה שלך בנאום שלו היום. חברת הכנסת שאשא ביטון, כולנו מכירים את התוכנית שלך.

כשרת חינוך, כשדיברתם על לימודי ליבה,

ובאתי אלייך, גברתי השרה לשעבר, ואמרתי לך: למה אין מערכת גפ"ן למוכר שאינו רשמי? הם רוצים לימודי ליבה, הם רוצים את המערכת הזאת. מה אמרת לי? את זוכרת מה אמרת לי? שיבואו לממלכתי. לא אכפת לי. מה זה קשור?

אתה מדבר מתוך בורות. כל ההתייחסות הזאת למורשת ולמוכש"ר ולתנ"ך וההתנשאות הזאת על אזרחי ישראל הובילו אתכם לאיפה שאתם. כדאי שתעשו חשבון נפש. אדוני היושב-ראש,

פה עבודה. לומדים תנ"ך. תפסיק לספר סיפורים, לומדים תנ"ך אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, סימון דוידסון מפריע שם. חבר הכנסת דוידסון, אתה לא רוצה לישון? איזה אנרגיות. תן לשר להציג את הנושא. תשמרו לעצמכם קצת כוחות להפגין עם הדגלים השחורים על קץ הדמוקרטיה. תשמרו קצת כוחות, לכו לישון, תנוחו. יש הפגנות. יש לכם ארבע שנים של הפגנות, תשמרו קצת אנרגיות. אל תדאג. אל תדאג. אל תדאג. היית רוצה, זה יותר קצר ממה שאתה חושב. לא דואג. אני בעד הפגנות, אני בעד דמוקרטיה,

שניסיתם לסתום לנו פיות וניסיתם להעביר חוקים לסתימת פיות ברשתות החברתיות, מה עם שידור ציבורי?

ביחד עם יאיר לפיד. במקום שייסע לצרפת, תקראי לו שיבוא לאיזו הפגנה או שתיים,

אתה רוצה לסגור את השידור הציבורי. כבוגרת השידור הציבורי

יש לכם קואליציה מאוד מגובשת מולכם. למה, ארבע ושבעה חודשים. לא, שנה. מאז השבעת הממשלה עד שהיא נפלה, היא לא השלימה את שנתה. בואו תסגרו את המדינה וזהו. בואו תסגרו את המדינה, אולי זה הסיפור הגדול, המפעל הציוני.

לא השלימה את שנתה,

מיום השבעת הממשלה ועד שהיא נפלה, הממשלה לא השלימה את שנתה. יולי עד דצמבר.

יכולה להיות שרת ההסברה של מדינת ישראל, שתכניס לכם קצת הסברה, קצת דעת, קצת דעה והשכל, שייכנס משהו, שתבינו שיש כאן דמוקרטיה ושיש כאן ציבור שבחר ממשלה חדשה ושלא רצה את מה שאתם הבאתם. שרת הפרופגנדה. שרת הפרופגנדה. הפרופגנדה והביביקטטורה. רק ביביקטטורה צריכה שרת הסברה. קוראים לזה שרת הפרופגנדה. רק ביביקטטורה צריכה שרת פרופגנדה, רק במשטרים חשוכים. אני הייתי מתביישת להביא, בהתאם לסעיפים האמורים לחוק-היסוד, מבקשת

הוא מנהל איתם דיון. להבדיל מכם,

אבל בסוף בסוף צריך להוסיף לו זמן למלא את זמנו. להבדיל מכם, אנחנו מקבלים את תוצאות הבחירות.

להבדיל מכם, קוראים למר נתניהו ראש הממשלה. חברי הכנסת, אתם עושים פיליבסטר לעצמכם? אם כבר הלך הלילה, כאשר אבדנו, אבדנו. כבר הלך הלילה, לברר את העובדות.

חברי הכנסת, נא לאפשר לחבר הכנסת רם בן ברק להשלים את דבריו. לאחר מכן תגידו מה שאתם רוצים. בבקשה, תמשיך. אנחנו, להבדיל מכם, קוראים למר נתניהו "אדוני ראש הממשלה", ואנחנו, להבדיל מכם, לא מחרימים את הוועדות, כי אנחנו אנשים מתרבות דמוקרטית שמקבלים את תוצאות הבחירות. אבל חשוב להגיד, זה עדיין לא אומר שיש לכם רוב לחרב פה את הדמוקרטיה. יותר מזה אני אגיד לכם,

בסקרים שנעשו בערוצי הטלוויזיה, מסתבר שכ-30% ממצביעי הליכוד לא תומכים ברפורמת נתניהו-לוין. רם, היו

לנתניהו שאמר שהוא ישמור על מערכת המשפט. 30% ממצביעי הליכוד זה עשרה מנדטים. ואני שואל את עצמי היום: איפה הנציגים שלהם בכנסת? איפה עשרה חברי כנסת שיקבלו אומץ וייזכרו בדברי הימים של מדינת ישראל כמי שהצילו את המדינה מהדורסנות של נתניהו, לוין, סמוטריץ' ובן גביר? למה אתם מפחדים מרפורמות, מר ברק? ממה אתם פוחדים? ממה אתם חוששים כל הזמן?

מיהם אותם חברי כנסת מהליכוד,

איפה אותם חברי כנסת, שלא אקרא בשמם, וכולם יודעים על מי אני מדבר,

שהם לא בחסדי נתניהו בכנסת, אלא הם אנשים עצמאיים,

ליכודניקים ליברלים? איפה הם שיפילו את הממשלה וייזכרו לדורי-דורות כמי שהצילו מדינה שלמה? קומו, עשו מעשה. קומו והצילו אותנו מהרוטמנים, מהלוינים ומהביביסטים. ההיסטוריה תשפוט אתכם, ולא נתניהו ואנשיו. קומו ועשו מעשה. הם עשו מעשה בבחירות, ועכשיו הגיע זמן רפורמה.

אני מודה לחבר הכנסת רם בן ברק.

חשוב לי פעם אחת להגיד משהו לגבי הסקרים בערוצים האחרונים: לפי הסקרים האחרונים בערוצים, אני בכלל לא חבר כנסת. זה לפי הסקר האחרון בערוצים. אז להתייחס.

לפי הסקרים האחרונים אני בכלל לא חבר כנסת עכשיו. הדוברת הבאה, חברת הכנסת שרן מרים השכל. בבקשה. חברת הכנסת טלי גוטליב, חברת הכנסת גוטליב, רק בבקשה דבר אחד,

קריאות ביניים לפחות בישיבה, לא בעמידה.

כן, כרגע כן. זו באמת הפרה שצריך להעיר עליה.

רציתי להזכיר ליושב-ראש שהיום היה פה סקר מטוויטר. יוראי הרצנו הביא סקר מטוויטר. בוט עם פייקים, הכול. יש לי סקר גם בטיקטוק, אפשר? אפשר גם מהטיקטוק? לא. שלוש דקות לרשותך. נא לא להפריע. בבקשה. אני לא מפריעה, שלום, ערב טוב לכל חברי הכנסת שערים. לילה טוב. ערב טוב לכל חברי הכנסת שערים בשעה כזאת. ערב טוב לכל הצופים בערוץ 99, שמשעמם להם והם צופים בנו מתווכחים כך. תתפלאי, שרן, אפתיע אותך, יש כאלה שרואים. סליחה?

יש אנשים ששולחים לי הודעות גם ב-04:00 ואומרים לי: למה אמרת ככה וככה. יש הרבה צופים.

אני חייבת לומר שהמינוי הזה של שרת ההסברה הוא מינוי חשוב במעלה. סוף כל סוף הממשלה הזו ממנה אדם לתפקיד כל כך חשוב לממשלה הנוכחית, ואסביר למה. הממשלה הנוכחית מייצרת בעיות אדירות בזירה הבין-לאומית.

אנחנו זקוקים לשרת הסברה אמיתית וטובה שתוכל קודם כול לבוא ולהסביר לכל היהודים, מיליוני יהודים בתפוצות, למה באים לבטל את סעיף הנכד בחוק השבות. איך אותה שרת הסברה תבוא ותעמוד אל מול אותן קהילות יהודיות בכל העולם, בארצות הברית ובאירופה ובאוסטרליה וברוסיה, בקהילות יהודיות שלאורך שנים תמכו וחיזקו את מדינת ישראל, ותסביר להן שזה חלק מההסכמים הקואליציוניים ומה שנדרש זה לבטל את סעיף הנכד? שמי שנקרא יהודי בגולה ומצביעים עליו, ובגזענות מוחלטת זורקים אותו ממכללות ומאוניברסיטאות ולא מאפשרים לו לימודים ולא מקומות עבודה, ולפעמים אפילו מונעים ממנו הצבעה וכולאים אותו כי סבא שלו היה יהודי, לא מאפשרים לו לבוא ולעלות לארץ ישראל? זו בעיית הסברה חמורה שתהיה כאן, ונדרשת כאן שרה שתוכל ללכת בעולם ולעמוד אל מול אותן קהילות יהודיות כדי להתנצל ולהסביר את מה שהממשלה הזו עושה. היא תצטרך לצאת אל מול הזירה הבין-לאומית, ממשלות שונות, להסביר מדוע חברי כנסת ושרים כאן מנסים לבוא ולשים בצד ולהסתיר את הקהילה הלהט"בית הישראלית, איך להוציא תוכניות חינוך בתוך בתי הספר שאמורים לחנך לסובלנות ולשוויון ולסייע לבני נוער במצוקה קשה, ולהעיף אותם מבתי הספר ולהגיד להם: תתביישו, תסתירו את מי שאתם. אני לא אתפלא אם בסוף גם ינסו לעשות טיפולי המרה, נא לסיים. דברים כאלה ואחרים. כן, נדרשת שרת הסברה טובה.

אני לא מדברת בכלל על המשבר החוקתי, המשבר שאנחנו עוברים, המלחמה אל מול מערכת המשפט ואיך היא תצטרך לבוא ולהסביר אל מול העולם איך ממשלת ישראל מנסה לבטל את עצמאותו של בית המשפט הישראלי.

מינוי חשוב בתוך ממשלה כזאת.

הדובר הבא, חבר הכנסת דני דנון, אינו נוכח. חברת הכנסת דבי ביטון,

סעדה, אתה מכיר אותי. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנו עוברים בימים ובשבועות האחרונים הרבה טלטלות, הרבה לילות, הרבה ימים, הרבה ניסיונות לשינוי ורפורמות. ואני דווקא רוצה לנצל את הבמה הזו על מנת להתעסק במשימה החשובה שעומדת בפני ראש הממשלה ובפני בית הנבחרים. המשימה הינה השבת הבנים שנמצאים בידי החמאס. היום דווח כי אימו של השבוי אברה מנגיסטו צפתה בסרטון שהפיץ החמאס, ולכאורה מדובר בבנה שהיא לא ראתה זה שמונה שנים. בנוסף אליו, אני מזכירה את הבנים סגן הדר גולדין ז"ל ואת סמל ראשון אורון שאול ז"ל והאזרח הנוסף, הישאם שעאבן א-סייד, המצויים בידי החמאס. אני חושבת שהמשימה המתבקשת, עם כל זה שיש לנו כל כך הרבה מה לעשות, זה קודם כול להשיב את הבנים למקום קבורה ולהשיב את הבנים החיים להוריהם ולמשפחותיהם. עם כל הרצון להמשיך בשגרה, אנחנו לא יכולים להמשיך ולהתעלם, אנחנו לא יכולים להמשיך ולהשאיר אותם שם. כולי תקוה שהשנה הזו נבוא עם בשורה ונקבל חזרה את בנינו למחוזותינו ושישובו למשפחות שלהם.

בהחלט דברים חשובים. לא קואליציה ולא אופוזיציה, השבת הבנים הביתה היא דבר ראשון במעלה. הדוברת הבאה חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. רק אומר בכאב ובצער, לפני שאתייחס להצעה שעומדת כאן לפנינו, שהדברים של השר קרעי פשוט נובעים מבורות, חוסר הבנה. אני לא יודעת מה הקשר בין הגפ"ן לבין לימודי ליבה. אין קשר בכלל. הגפ"ן זה כל תוכניות ההעשרה. לימודי הליבה זה בכלל משהו אחר, שנמצא בתוך תוכנית הלימודים. הם כל כך לא מבינים על מה הם מדברים, שאני אומרת לך בכנות, אני מוטרדת, אני מוטרדת ממה שהולך לקרות בתוך מערכת החינוך, ואני מתחילה לתהות אם אולי זה שחילקו אותה לכל כך הרבה שרים עוד יציל איזה חלקים ממנה, למרות שחלק אחד נמצא בתוך מקום של בן אדם עם דעות חשוכות, והאחר בכלל הלך למקום אחר, אבל כנראה שלא השר קיש ולא האחרים באמת יודעים עם מה הם מתמודדים, וזה מה שאנחנו חווים כעת. עכשיו בואו נבדוק את הערנות שלכם בשעת לילה מאוחרת, ואני אשאל אתכם מי אמר את הדברים הבאים: "בשביל מה יש משרד הסברה? אין צורך במשרד הסברה, זה מיותר. אז אני מציע להביא להצבעה אחת את ביטול תיק ההסברה הלא-נחוץ" וכו' וכו'. ניחוש קטן, מי אמר את הדברים הללו? נתניהו בעצמו, ראש הממשלה שממנה עכשיו במשרד ראש הממשלה את השרה לענייני ההסברה או איך שלא קראו להם. הוא מקים מחדש את משרד ההסברה המיותר, הלא-נחוץ, אותו משרד שאין בו צורך. אבל כי פירקו, הם כל הזמן מפרקים עוד חלק ועוד חלק. רק היום הצבענו על העברה של חלקים של משרד אחד למשרד אחר, אם זה המשרד לשוויון חברתי, ואם זה משרד המורשת ומשרד ראש הממשלה, והכול בבלגן אחד מוחלט, והפכו את הממשלה הזו לקרקס אחד גדול. אבל אתם יודעים שבתוך חוסר העקביות של ראש הממשלה, כי הוא הרי עושה את הדברים רק לפי מה שנוח לו מבחינה אישית, רק מה שמשרת את האינטרס האישי שלו, אז אנחנו ראינו את הנושא הזה ואנחנו ראינו את הנושא שדיברתי כבר קודם, על העניין של התנ"ך, ואנחנו רואים את העניינים בתוך הרפורמה המשפטית, שגם שם הם אומרים דברים בשקר מוחלט כשהם יודעים שהם משקרים. הם מספרים לכולם שזה קורה בהרבה מאוד מדינות, מה שהם הולכים להוביל כאן, אבל זה בעצם לא קורה בשום מדינה דמוקרטית. והיום, והיום, אבל, גם ראש הממשלה,

לסיים.

בנאום ההחלפה שלו, כל הזמן,

בנאום ההחלפה של הרמטכ"ל, סליחה,

של הרצי הלוי, אמר ראש הממשלה: שירות ביחידות החוד המובחרות בצה"ל,

אני מכיר אחת מהן היטב, סיירת מטכ"ל, גם כמי שלחם ביחידה וגם כמי שאישר לך כמפקדה מבצעים רבים, אבל אתם יודעים מה? נא לסיים, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון.

בכלל הוא לא היה ראש ממשלה כשהרצי הלוי, הרמטכ"ל הנכנס, היה מפקד של סיירת מטכ"ל. תלמדי עובדות, אלה לא עובדות. נתניהו או הוזה או פשוט משקר. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, נא לסיים. השקר הפך לו חבר. והעם חשב אחרת פעם ועוד פעם ואחר פעם ואחר פעם.

חבר הכנסת עופר כסיף, אינו

אין איזה קטע שהם צריכים להיצמד למינימום עובדות? אנחנו נשב פה ונשמע קשקושים בפרלמנט? אין קשר בין עובדות לבין מה שאומרת הגברת הזו על דוכן הפרלמנט. איך זה עובד? הם רוצים להעביר את הזמן.

אפשר להגיד הכול,

האוזן סובלת הכול, כל הכבוד.

אם אתה לא מדויק, עדיף שלא תגיב בשעת לילה מאוחרת.

מה קורה ואיך בוחרים שם שופטים,

מותר להגיד הכול. את עושה פיליבסטר לעצמך.

העיקר שהעם יבין שעומדים פה אנשים שאומרים דברים שאין להם קשר למציאות. אבל זה מה שקרה, חברת הכנסת גוטליב. איך זה עובד, הפתוס לא מספיק.

תודה רבה, חברת הכנסת גוטליב. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. טוב, לילה טוב לכולם, חברת הכנסת גוטליב, במיוחד בשבילך. קמתי היום בבוקר, במה שקשור אליך אני מסתדרת רק עם נעמי שמר. אני מבקשת, כרגיל, שיצטט שיר. בלי לצטט שיר זה לא עובד. אפשר גם של שלמה ארצי. בבקשה, כן, מעוז צור ישועתי. חבריי חברי הכנסת, קמתי היום בבוקר והרגשתי שמשהו חסר לי. עניבה, לא, כיפה,

מה חסר לי?

משרד ההסברה, נכון.

קמתי בבוקר והרגשתי שאני צריך משרד הסברה.

היא תסביר, אתם לא מבינים את הרפורמה, אתם לא מבינים את העובדות. המטרה שלנו היא להסביר לכם בנחת. אתם צריכים את זה כנראה גם בלילה, כי ביום זה לא מספיק לכם, תודו לנו,

חבר הכנסת סעדה, חבר הכנסת סעדה, אני צריך לאפשר לו כבר עוד חצי דקה. איזה מקורי, איזה יופי. הקואליציה עושה פיליבסטר לעצמה.

אם אנחנו כבר כאן איתם, לפחות שיהיה מעניין. חברת הכנסת בראשי, דברי איתה. לא שווה לנו לנסוע הביתה ולחזור, עדיף לנו להישאר. חבל, למה ניסע הביתה?

כי כולם אמרו שהם חשבו רק על שרת ההסברה. בבקשה, אני עכשיו שותקת. אם אפשר גם משהו שיהיה גם מעניין. יש להם מיקרופון, אני לא יכול להתמודד איתם. תגוון, תגוון. משהו קצת אחר. טור פז, תחשוב על משהו אחר. אדוני היושב-ראש, אני עם מיקרופון,

אבל אי-אפשר לשמוע כלום. אפשר משהו אחר, קצת משהו אחר. אז קמתי בבוקר, סיפרת לנו שבדקת שאתה עם כיפה, בדקת שאתה עם ציצית, ואז הבנת שמה שחסר לך זה, הערות ביניים אפשר, אבל זו כבר הרצאה.

זה לא הערות ביניים, זה הרצאות, חבר'ה. הינה, החזרתי לך את קו המחשבה, טלי, חמש דקות כוס קפה בחוץ. אין לי כוח. עכשיו אהיה בשקט. אין לי כוח לזוז. בגלל שהיא עכשיו חדשה בוועדת הבריאות. אז אחרי שקמתי בבוקר, תקציר הפרקים הקודמים, הרגשתי שמשהו חסר לי, וזה כנראה משרד ההסברה. אמרתי שיש פה איזה אבסורד. למה אבסורד? הרי את משרד המים סגרתם, את משרד ההשכלה הגבוהה ביטלתם, את המשרד לקידום קהילתי בן גביר עוד מחזיק עד שיסגרו אותו. נושאים אסטרטגיים, אני כבר לא זוכר אם הוא אצל מישהו או שביטלתם.

מסתבר שהיה חסר לנו משרד ההסברה. אז מה יש להסביר אחרי שכמעט כל חברי הכנסת, את הרפורמות המשפטיות בליכוד קיבלו מינויים. אז יש לי הצעה, אתם אומרים אותו דבר,

חברי הכנסת,

חברי הכנסת, אי-אפשר ככה. היא צודקת.

זכותו להגיד כאן מה שהוא רוצה. קצת קריאות ביניים, אבל צריך לאפשר לו להשיב על הדברים,

אתה יכול להגיד פרק תהילים או דבר תורה, באמת. חבל, שלא יהיה מושב לצים. תגיד לו להגיד דבר תורה. אני אצטרך לקרוא אותך בקריאה ראשונה, הראשונה שאקרא לך והיחידה. תהילים, בבקשה, קצת תהילים. אני

אחרי חצות אפשר תהילים. אז מה נשאר לנו להסביר, חבריי חברי הכנסת?

יש פרויקט חינוכי מקסים שנקרא "תיק לכל ילד". לילדי בית הספר, נכון, שרת החינוך לשעבר? אנחנו דואגים לתיק כדי שיהיה להם עם מה לבוא לבית הספר. אז איזה יופי, יש לנו חברי כנסת, וגם להם דאגנו לתיק, למשל, ארבעה שרים במשרד החינוך, ויש להם ארבעה תיקים במשרד החינוך, כי אחד לא מספיק,

את זה אנחנו צריכים להסביר. אנחנו צריכים להסביר איך נשפר את ביצועי התלמידים כשהסמכות מתחלקת לארבעה, איך נגדיל את הבנת הנקרא, איך נשפר את הבגרויות, איך ננהל את השירות לאזרח, את זה צריך להסביר.

יש לנו שר, הוא הורשע פעמיים, אבל הוא רוצה להיות שר, ולכן צריך להסביר למה צריך פסקת התגברות כדי למנות אותו לשר. ואם מדי פעם יש לנו עוד שר עם שוחד, עם הפרת אמונים, מינוי מקורבים, מינוי פעילים למנכ"לים שנפסל, את זה צריך להסביר. חשוב שתהיה לנו שרת הסברה.

חקיקה, כי אנחנו צריכים להסביר למה ביטול היועמ"שים הוא הגיוני, כי במדינה שלנו לא צריך שומרי סף, כי הרי חברי הכנסת שלנו,

אתה צודק. יצרתם איזשהו תפקיד שאין פה. קם בבוקר, חברי הכנסת שלנו הרי כל כך ישרים. לא צריך לשמור עליהם.

לא צריך, כי הם מספיק אחראים, הם יודעים לתת מינהל תקין, הם לא מקבלים החלטות, אה, יש מילה אחת חדשה בכנסת וקוראים לה "משילות". אנחנו צריכים משילות כדי להתעמר במפגינים, אנחנו צריכים לצמצם את,

רגע, עוד לא התחלתי.

הוספתי לך דקה ועוד דקה. הם צמצמו את חופש הביטוי. נקטין את השוויון. זו משילות. יש לי הצעה: אולי במקום לְהַסְבֵּר, להסביר, בואו תחשבו על נקיטת צעדים שיועילו לאזרחים,

בואו נטפל בבעיות אמיתיות, למשל יש בעיית מעונות, למשל יש לנו כיתות גדולות, יש לנו בעיית כוח אדם ויש לנו משבר בחינוך המיוחד. מיניתם שרת הסברה, אז תרשי לי לעדכן אותך, חברת הכנסת גוטליב: הבעיה

אני חייבת שתעדכן אותי מה שעשית בבוקר אחרי שמנית את כל,

היא המציאות. המציאות כל כך כואבת, ששרת הסברה כבר לא תעזור לך.

תודה רבה. הדובר הבא הוא חבר הכנסת אלעזר שטרן. אם הייתם מסבירים את עצמכם, אולי, היה בוחר בכם. חבל שלא הסברתם. אותו דבר, אותו דבר. אם אפשר, אדוני חבר הכנסת שטרן, תהיה מקורי,

אל תמחזרו את עצמכם. אני אשתדל להיות מקורי. קצת מקוריות עוד לא הרגה את אף אחד. בואו נשמע משהו שעוד לא שמענו.

בבקשה. אל תפתחי ציפיות, טלי.

אין צורך שתשמע אותי. בבקשה.

חברת הכנסת גוטליב,

ואני מבקש לאפשר לדוברים להשלים את דבריהם.

אני רוצה לשמוע את, אי-אפשר להחזיק אותנו בשעת לילה מאוחרת בלי להגיד דברים עם טעם, לפחות שלא עשינו גזל זמן לכולנו. אתם מחזיקים בסוף את האופוזיציה, ולא הם מחזיקים אתכם. בבקשה.

הגיע הזמן? מי בתורנות עכשיו?

אני אוסיף לו עוד חצי דקה גם אחר כך. בבקשה. השר קרעי, מי התורן? מי התורן?

כבר התפטר מהנורבגי או עוד לא? הוא התורן.

השר קרעי, אתה התורן?

שנייה אחת. שיתחיל בנושא תקשורת. הוא לא יודע.

המורים ואת השרה היוצאת, זה הפסוק הבא. אני שואל אתכם: איזה ערך יש ללימוד התנ"ך? השר קרעי, תיקח את התנ"ך הזה ותזרוק אותו. אנחנו רוצים להפיל לך את, חכה, אני אראה להם.

תיקח את התנ"ך ותזרוק. הינה, "רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות

וגדעון סער רצה אותה.

אני מכיר את זה מבפנים. הוא רצה אותה כי היא חלשה.

חבר הכנסת

רציתם מישהי שתעבוד אצלכם, והינה, קיבלתם. עבדה אצלכם. חבר הכנסת סעדה, נא לשבת. לכן, השופט גרוניס לא רצה אותה.

בבקשה להשלים את הדברים. אף אחד מהאנשים האלה, ואמר. ארבעה נושאים הוא כבר דיבר. לא תהיה לך עבודה. יהיה לך זמן, חברת הכנסת שיר. הוא אמר, אמר שאני שקרן בלי שהוא מכיר את העובדות. חבר הכנסת סעדה, פעם ראשונה.

שיקרת, כן. אמרת: תגיד, אתה לא אמרת ששיקרת במה שאמרת על היועמ"שית? מעולם לא אמרתי שאתה שקרן, אמרתי ששיקרת. אני גם אומר את זה, זה הבדל גדול.

תגיד, אתה לא מתבייש להגיד ששיקרתי? חבר הכנסת סעדה, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. זה הבדל גדול. זה הבדל גדול, אני רוצה שתדע.

אני רוצה להגיד לך משהו: גם כשהתחלתי, כשהייתי מפקד בה"ד 1,

חבר הכנסת שטרן, אם אתה מנהל איתו דו-שיח, זה על חשבון הזמן שלך.

לא, אוקיי.

לא אמרתי לו שהוא שקרן אלא שהוא שיקר. משפט לסיום, ואתה מסיים.

אני רוצה להגיד שאני לא טובע מטבעות על בני אדם. אני נזהר מאוד, לא כמוך. עכשיו, אני רוצה לחזור על זה. שלא יתנשאו עלינו ויחשבו שתנ"ך כאילו ייבחן אך לפי הבחינה בבגרות. אנחנו רוצים שילמדו יהדות כדי שיהיו גאים ביהדות שלהם. היהדות שלהם היא לא שבטקס החלפת שרת חינוך יושבים עם פלאפון ואחרי זה מדברים על חשיבות לימודי היהדות והתנ"ך. קחו את היהדות הזאת, תזרקו אותה. אל תלמדו אותנו לא מה זה לימודי תנ"ך, לא מה זו יהדות, לא מה זה גיור, אתה לא מכיר. חבר הכנסת סעדה, אתה כבר בקריאה שנייה. אתה כבר בקריאה שנייה.

גם לא מה זה שבת וגם לא מה זה לימוד תורה. תודה רבה. תודה רבה.

ואם כבר מישהו ילמד אחד את השני, אתם יודעים שזה אנחנו אתכם. תודה רבה. אנחנו נשמח ללמוד. ואנחנו נלמד יהדות שיש איתה דרך ארץ,

לא יהדות מתנשאת, משקרת, פוגענית, מעליבה ומסיתה.

תודה רבה, חבר הכנסת שטרן. הדובר הבא, חבר הכנסת אחמד טיבי.

חבר הכנסת אחמד טיבי. אלעזר, יש עכשיו, תתביישו. יש עכשיו בגרות בתנ"ך. אתה יודע כמה אני, אתה יכול להיכנס לשיעורי תנ"ך, שטרן, אני קונה לך ספר תהילים, שיהיה לך, כדי שתשנן, שלא תוציאו דברים מהקשרם. (אומר בערבית: אדוני היושב-ראש, ערב טוב.)

איזה יופי.

כל הכבוד, כמה התגעגענו. התגעגענו, שלא נבין מה מדברים פה. (אומר בערבית:

לא שומע, לא שומע. במוסדות המדינה, אם רוצים לדבר בערבית אתה צריך לשנות את החוק. אין חוק. חברת הכנסת גוטליב, פעם שלישית, אני מבקש. אני יוצאת לחמש דקות. (אומר בערבית ומתרגם:) צאי החוצה. ברא, ברא, ברא. אתה לא תגיד לי ברא. לא, לא, אתה לא.

ברא. ברא, ברא.

האיש הזה הונחת לליכוד בלי פריימריז. כפו אותו על חבריו. גם בגד בחבריו, גם כפו אותך.

ואתה אומר לי להיות מסולק מהכנסת? אמרתי שאתה מוקצה. אתה מוקצה. אתה מוקצה.

משפט סיום. בדרך כלל, אדוני היושב-ראש, אתה יודע שאני מכבד אותך. כאשר חברי כנסת מפריעים לדובר הקודם, הוא כמעט, אלעזר שטרן לא השלים משפט. גם הדובר, גם משה טור פז לא השלים משפט. ובסוף הוא היה שש דקות. אח, אבל זאת הייתה הפרעה כרונית. בסוף נתתי לו. אני יודע שאתה עם רוחב לב, אתה סגן יושב-ראש חדש, אבל יש גבול. תשקול את מה שאני אומר. בערבית אני אומר לך: (אומר בערבית: תלמד את הנושא הזה פעם אחרת.) ואני מציע למי שלא מבין ערבית, או שילמד או שיבקש מהנהלת הכנסת לשים תרגום סימולטני. אלה שתי האופציות היחידות. תודה רבה.

הדוברת הבאה, חברת הכנסת מירב כהן. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כדי להירגע קצת אני אקריא קטע מנאום של אדם שאני ממש מעריצה, רלוונטי היום יותר מתמיד: "למדתי, כי שר המשפטים מעמיק דעת לא רק בחוקי הגויים, המחייבים עדיין את אזרחי ישראל, אלא גם בתורת המשפט העברי. ודאי, בהיותו נציג הממשלה 'הזאת', הוא מביע דעות, שהן מנוגדות לחלוטין לדעתי, בייחוד במה שנוגע ליחסים בין שלוש הרשויות של המדינה: המחוקקת, השופטת והמבצעת.

למשל, תמך בדעה שלפיה ועדת המינויים לשופטי ישראל צריכה להיות מורכבת מתשעה חברים ומהם שני שופטים בלבד. שבעת החברים האחרים יהיו, לפי הצעה זו: היועץ המשפטי עצמו, שני שרי הממשלה, שני חברי כנסת, נציג האוניברסיטאות ונציג עורכי הדין. אם ניקח בחשבון, כי "חברי הכנסת" האלה יהיו למעשה נציגי הרוב בכנסת, יוצא כי בוועדת המינויים לדייני הצדק שלנו יהיה רוב מוחלט, חמישה נציגים, לממשלה. במילים אחרות, הממשלה היא שתמנה למעשה את שופטיה". הצעה זו באה "להסוות, בלי הצלחה יתרה, את ניסיון ההשתלטות של הרשות המבצעת על בית המשפט העברי, המבצר האחרון לחירות האדם במדינה, עליה מאיימת השררה הטוטליטרית". את הדברים האלה, הדברים הכל-כך חשובים האלה, כתב ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין, זיכרונו לברכה, במאמרו בעיתון "חרות" ביוני 1953. מנחם בגין, זיכרונו לברכה, בוודאי היה מתהפך בקברו אם הוא היה שומע את חברי הליכוד, שמתיימרים להמשיך את דרכו, פועלים ביד גסה לרמוס את בית המשפט, אתם אמרתם עליו בדיוק את מה שאתם אומרים עלינו.

ומבצעים הלכה למעשה את ההפך הגמור ממה שבגין הטיף לו.

זיכרונו לברכה, היה מתבייש בצורה שבה אתם מנהיגים את הליכוד. איבדתם את הדרך.

השרה דיסטל, השרה דיסטל, בדיון שלך גם את צריכה לדבר. במקום להמשיך את דרך הליכוד בחרתם ללכת אחרי אדם שנמצא בניגוד עניינים, שמוכן להחריב את מערכת המשפט בגלל כתבי האישום שלו, בן אדם עם שלושה כתבי אישום שמעוניין להוביל תהליך של בחירת שופטיו.

תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה,

חברת הכנסת מיכל שיר סגמן,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, היום, בנאום מוקדם יותר שלי, האשים אותי חבר הכנסת אייכלר שאני נגד ההלכה. זה משפט שכשירדתי מהדוכן המשכתי לחשוב עליו, כי כיהודייה מאמינה, מסורתית, זה משפט שפוגע, זה משפט שכואב. אז אני רק רוצה להבהיר כמה דברים גם למאזינים וגם לחבר הכנסת אייכלר. יש הבדל עצום בין מדינת הלכה לבין לאהוב ולכבד את ההלכה, את הדת ואת היהדות, יש הבדל בין לאהוב ולרצות לקיים מצוות לבין לכפות את הרצון שלך על אוכלוסייה שלמה, כמו חברי ממשלה שרוצים ששמירת השבת תהיה חובה לכל האוכלוסייה. יש אנשים שאוהבים לעשות קידוש ולצאת לסרט אחר כך. זה לא הופך אותם לפחות יהודים. זה לא הופך אותם לפחות אוהבים את היהדות או את הדת או את המסורת. יש הבדל בין שר שאחראי למדיניות של ביטחון פנים לבין שר ששולט על המשטרה שפועלת מול האזרחים. יש הבדל בין להסביר את ישראל בעולם לבין למנות שרת פרופגנדה שתסביר את מדינת ישראל לציבור. יש הבדל בין להיות איש ימין לבין לתמוך במשטר פשיסטי שמכבה את האור על הציונות. ויש הבדל עצום בין משילות לבין הפיכת מדינת ישראל לביביקטטורה.

תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה.

גברתי השרה, ברכות אישיות על המינוי, אבל האמת היא שהערב הזה, אני חייב לומר לך, נפתח בדרך קצת מאכזבת מבחינת המינוי, מכיוון שאני חשבתי לתומי, כן צריך משרד הסברה, לא צריך משרד ההסברה, שברור שהכוונה היא לשיפור מעמדה של מדינת ישראל בעיני העולם,

מסתבר שהסגירה שלך עם ראש הממשלה היא שמוקם כאן משרד תעמולה מפלגתי שפניו אל עבר החברה הישראלית, אתה יכול להיות יותר, מה אתה יודע על מה שאני עושה, לא, גברתי. אני אומר עוד פעם, נוסד כאן משרד שהוא גם, שהוא גם משרד תעמולה מפלגתית, והדבר הזה, מה לעשות, מה לעשות שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות החוק. אם אתם רוצים לנצל את כספי מימון המפלגות של סיעת הליכוד לטובת הסברת המדיניות שלכם, עשו כן, אבל ניצול כספי הציבור על מנת להסביר מדיניות שהיא עניין פוליטי, אבל אתה משקר

מה לעשות? אתם לא יכולים לרמוס ברגל גסה את החוק. גלעד, אבל אתה משקר.

עכשיו, גברתי, את העניין הזה, זה מכספי המפלגות, לא מכספי הציבור,

גברתי השרה, גברתי השרה,

זה לא מכספי הציבור, מתנצל.

גברתי השרה, עכשיו אני, הוא בסך הכול עושה לך עבודת הסברה לאחר מכן.

עכשיו אני, טוב, עכשיו אדוני ייתן לי להמשיך. אחרי שאמרתי את האמירה הזו, יש משהו סמלי בכך שהשר קרעי, שר התקשורת, הוא שהציג את הודעת המינוי. אנחנו ניצבים מול ממשלה שבידה האחת מקימה משרד הסברה ובידה השנייה מאיימת על השידור הציבורי, הן בהפרטה והן בקיצוץ תקציבו. מה הכותרת המתאימה לממשלה שמקימה משרד הסברה ומשרד תעמולה בעודה מאיימת על השידור הציבורי? זאת ממשלה שבשבילה הדמוקרטיה היא רק כלי כדי להגיע לשלטון, לא עניין מהותי. האיומים של ממשלת נתניהו השישית על השידור הציבורי במדינת ישראל הם המשך ישיר של המהפכה המשטרית שהממשלה הזו מבקשת להביא על אזרחי ישראל. קו אחד מחבר בין התוכנית ההרסנית לגבי מערכת המשפט לבין האיומים של השר קרעי על השידור הציבורי. לכן מן הראוי, מעל הדוכן הזה, לומר לכל טייקון או בעל הון שמקורב למר נתניהו שחושב ליטול חלק בתהליך המכירה, תהליך החיסול, תהליך ההפרטה של השידור הציבורי, לומר לכל אחד מאותם בעלי הון מקורבים: הסירו ידיכם מן השידור הציבורי. לא מדובר פה בעסקה משתלמת, כי כשאנחנו לשוב לשלטון, והאמינו לי שנשוב לשלטון, אנחנו נחזיר את השידור הציבורי לידי הציבור ישראלי.

תודה רבה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, חברת הכנסת דיסטל, חברת הכנסת דיסטל, חברת הכנסת דיסטל, השרה דיסטל.

בעזרת השם. תצליחי ותצלח דרכך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברות וחברי כנסת נכבדים, בחמישי האחרון, אדוני היושב-ראש, פורסם דוח מדד העוני והאי-שוויון בהכנסות של הביטוח הלאומי לשנת 2021. על פי הדוח, נכון ל-2021 חיים במדינת ישראל מיליון ו-950,000 נפשות, אדוני היושב-ראש,

כי זה במיוחד אליך ואל המפלגה שאתה מייצג, מיליון ו-950,000 נפשות עניות, ובהם 853,000 ילדים ו-212,000 אזרחים ותיקים. בקדנציה של הממשלה היוצאת, שבה כיהנתי כשר הרווחה והביטחון החברתי, הצבתי את נושא העוני בראש סדר העדיפויות של המשרד והגדלנו את המיזם, תקשיב, אדוני, לביטחון תזונתי מ-20 מיליון שקלים בשנה ל-290 מיליון שקלים, ולראשונה הכנסנו את זה לתוך תקציב המדינה, לתוך בסיס התקציב, כדי שלא יהיה מצב שבכל שנה אנחנו נפשוט יד, גם אני וגם השר מרגי, שאני תמיד מאחל לו בהצלחה, הצלחתו הצלחתנו. כדי שלא נפשוט יד, זה יהיה חלק מבסיס התקציב.

וזה הגיע ל-290 מיליון שקלים, ההכרה בתופעה שבאה לידי ביטוי בהכללת המימון בבסיס התקציב. ולרגע נעשה אתנחתה מהוויכוחים הפוליטיים ונדבר באמת על הדבר שהוא בלב העניין. ההחלטה הזאת היא אמירה שהממשלה נוטלת אחריות על מנת לתת מענה לכל אותם ילדים, משפחות, שהזכרתי. יש צורך בהמשך המדיניות הזאת ובהגדלת המימון לאורך השנים. עכשיו אני שומע שהשר

מדבר על כך שהוא יביא מיליארד שקלים. טוב ומבורך, ואני מברך על זה.

ואני אומר אבל, לצד הסיוע למשפחות, א. אני מבקש ואני פונה לשר דרעי: השאר את הדבר הזה בידיו של השר מרגי. שזה יישאר במשרד הרווחה, כי המנגנונים במשרד יודעים לעבוד והם עושים עבודה מצוינת. אנשי המשרד ובכללם השר הנכנס בוודאי ובוודאי ידעו לטפל בזה, כי צריך לא רק לתת כסף אלא גם לתת כלים כדי שיוכלו לצאת ממעגל העוני, דרך הרבה מאוד תוכניות, שאולי התוכנית הטובה ביותר, ואני יכול להעיד עליה, ואני אומר את זה בענווה גדולה, זו התוכנית "נושמים לרווחה". המדינה צריכה להתוות אסטרטגיה ומדיניות שתוביל להוצאת אנשים ממעגל העוני לא רק בחלוקה של הכסף הזה. זה חשוב, אבל צריך לתת כלים, כי כך נהגנו לאורך כל השנים, כל אחד שעסק בהוראה. אתה לא אמרת: אנחנו ניתן רק קצבאות, אלא אנחנו גם נכניס את זה כדרך חיים.

שנייה, ברשותך.

לכן אני מאוד מבקש ופונה לשר דרעי: טוב הדבר, אבל אנא ממך, לשבת עם משרד הרווחה, לשבת עם השר מרגי, להעביר את הכסף, לעשות את זה באמת בשום שכל, כדי שהאנשים האלה לא יקבלו רק את הקצבאות אלא יקבלו גם תוכניות תומכות. ככל שאנחנו נעשה את זה, בוודאי ובוודאי אף אחד מאיתנו לא יתנגד. אנחנו נראה מזה ברכה באחריותה של המדינה.

בהחלט, גם השר דרעי דיבר גם על דגים וגם על חכות, אחד לצד השני. הדוברת הבאה, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לייחד את הדקות הקרובות ולדבר על חוק איסור אפליה ועל ההסכמים הקואליציוניים שבהם נתניהו סיכם עם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ',

על שינוי חוק איסור אפליה באופן שיאפשר למעשה אפליה באספקת מוצרים ובכניסה למקומות ציבוריים, אפליה מטעמים דתיים. החוק הזה חוקק בגלל צורך שעלה בישראל מאחר שיוצאי אתיופיה לא הורשו להיכנס למועדונים. השם שלו היה "חוק הדיסקוטקים", כי יוצאי אתיופיה היו מגיעים למועדונים, והם לפתע היו מגלים שיש רשימה סגורה של מוזמנים. הרשימה נוצרה כשהם הגיעו, כשהגיע תורם להיכנס למועדון.

חברות וחברי הכנסת, וביניהם רבים מחברי הכנסת של הליכוד, התייצבו ובצדק הרימו חומה של מגן כנגד אפליה של אנשים באשר הם מטעמים של מוצא אתני, צבע עור,

דפוס הצבעה, מקום מגורים, זהות מינית וכו' וכו'. ברור שלשנות את חוק איסור אפליה ולהכניס היתר להפלות מטעמים דתיים פורץ אותו לחלוטין, מייתר אותו, שהרי אם אני יכול, על בסיס אמונתי, לא לספק שירות או לא לאפשר לאדם להיכנס לבית העסק שלי, אין טעם בחוק הזה. ברור שהוא פותח פתח גלוי ומופגן לאפליה של להט"בים, לאפליה של אנשים שנראים וחושבים אחרת מקבוצת הרוב. איך אנחנו יודעים את זה? כי בכירים בקואליציה, חלקם שרים וחלקם יושבי-ראש ועדות, הביעו את כוונתם בהכנסת אותו סעיף להסכמים הקואליציוניים, אפליה במתן שירות רפואי לאנשים שהאמונה לא מאפשרת לתת להם שירות, כניסה למלונות לאנשים שהם בלתי רצויים. חבר הכנסת רוטמן הבהיר שהקבוצה הזו יכולה לכלול הומואים. נתניהו הבהיר פעמיים בהצהרה מוקלטת ובכתב שהוא לא יתיר פגיעה ולא יתיר אפליה של להט"בים או של כל קבוצה אחרת בישראל. רגעים אחרי ההבהרה הזו נחתם אותו הסכם קואליציוני בכתב ידו של נתניהו שבו הוא בעצם מרוקן מתוכן את חוק איסור אפליה. זהו חוק שבעיניי מגדיר, או נוגע בתכלית של קיומה של מדינת ישראל, זה שאף יהודי, אף אדם,

לא יגיע לבית עסק במדינה הזו ובכניסה יגידו לו: אתה לא רצוי כאן כי אתה מי שאתה. אסור לאפשר את זה במדינת ישראל. חשוב לי להבהיר למה אני סקפטי בנוגע להבהרות של נתניהו, כי יש לי איזשהו דז'ה וו. גם ב-2018 נתניהו הבהיר שלא תהיה פגיעה בלהט"בים, הבהיר בצורה מצולמת. רגעים לאחר מכן הבית הזה, ממשלתו שלו, בהנהגתו, חוקקה נגד הקהילה הגאה, באופן הכי אקטיבי שרק אפשר, חוקקה את חוק הפונדקאות, או תיקנה אותו,

תודה רבה.

רק הומואים וגברים יחידניים, לא יוכלו להיות הורים.

נתניהו שיקר, ואז הלך וחתם על הסכמי אימוץ בין-לאומיים שבהם הוא החריג את הקהילה הגאה.

אז אני אומר שוב: אני מצפה מחברי התנועה הלאומית הליברלית, מחברי הליכוד שנמצאים בצד הזה של הבניין, לא לאפשר בדל של פגיעה בקהילה הגאה, תודה רבה, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו.

בכל מי שלא נמנה עם קבוצות הרוב וגם במי שכן נמנה עם קבוצות הרוב. ישראל הוקמה כדי שלכל אדם, לכל יהודי,

חבר הכנסת הרצנו, ביקשתי לסיים. אני מסיים. לא, ביקשתי לסיים ואתה ממשיך עוד ועוד משפט. אז אני רק אסיים את המשפט. הבית הזה הוקם, מדינת ישראל הוקמה כדי שלכל אדם יהיה מקום שווה ומלא במדינה הזאת. תודה רבה. אני דורש מכם לעמוד בהבטחה הזאת, שעל בסיסה הוקמה המדינה.

חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה

כנסת נכבדה, 170 ראשי רשויות שיגרו בשבוע שעבר מכתב חריף שבו הם מבהירים שלא יסכימו לממן את החינוך הלא-רשמי במגזר החרדי מכספי התושבים. לא נסכים להעדפת אוכלוסייה אחת על פני האחרת,

במשך קרוב ל-12 שנים ועד לפני קצת יותר מחודשיים עמדתי גם אני בראש רשות, תפקיד שיש בו אחריות רבה וגם השפעה רבה על שגרת היום של תושבי הרשות. ראש הרשות הוא הגורם שאמור לייצג את האינטרסים של תושביו, למקסם את המשאבים שמגיעים אליהם ולהגן עליהם מפני גזרות ממשלה. 170 ראשי הרשויות שחתמו על אותו מכתב חריף מילאו תפקידם. הם לא מוכנים שתושבי הרשויות שלהם ישלמו את מחיר ההסכמים הקואליציוניים שעליהם חתם ראש ממשלה חלש וסחיט. הם לא מוכנים שחינוך הילדים ברשויות שלהם ייפגע, והם צודקים לחלוטין. אילו הייתי עדיין ראש רשות, שמי היה מתנוסס בגאווה על מכתב זה. המכתב עורר את זעמם של חברי הכנסת החרדים, ומייד נזעקו להגן לכאורה על זכויותיהם של התלמידים החרדים ולאיים במרומז וגם לא במרומז על ראשי הרשויות החתומים על המכתב. הגדיל לעשות יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת גפני, שאיים שמי שחתום על מסמך כזה, שהוא חמור מכל בחינה אפשרית, אנחנו נבוא איתו חשבון. בפתחה של שנת בחירות לרשויות המקומיות מדובר באיום שאי-אפשר לזלזל בו. אם המסר לא היה מספיק ברור, הוא הוסיף ואמר: זה יהיה אצלנו נקודת בוחן לבחירות לרשויות המקומיות.

בלי להסס ובלי להתבלבל, חבר כנסת, יושב-ראש סיעה ויושב-ראש ועדה משמעותית כמו ועדת הכספים מאיים על ראשי רשויות שהתבטאו למען התושבים שלהם, שמילאו את תפקידם ושכל חטאם הוא שהם מחזיקים בדעה המנוגדת לזו של אותו חבר כנסת רב השפעה. זהו, מעכשיו עידן חדש: ראו הוזהרתם, ראשי הרשויות. אם תגידו את הדבר הלא-נכון, אתם עלולים לשלם את המחיר. המסר ברור והריח הנודף ממנו אינו ריחה של דמוקרטיה. עוד ניחוח שנודף מתגובתו של גפני הוא ניחוחה של צביעות. ראש עיר זה אבא של כל העיר שלו. האחריות שלו היא על כולם, אמר גפני, והוא צודק. ראש עיר הוא אכן אבא, ואני אומרת או אימא, ויש לו אחריות כלפי כולם. אבל מי שפוגע בילדי החינוך החרדי אינם אותם ראשי ערים החתומים על המכתב אלא גפני וחברי מפלגתו, שמתעקשים לגזול מאותם ילדים את הזכות הבסיסית ללימודי ליבה ודנים אותם לחיי מחסור ועוני. תודה רבה.

גם לחברי כנסת יש אחריות כלפי הציבור, אחריות לא פחות כבדה מזו של ראשי הרשויות. במקום לאיים על ראשי רשויות, מוטב היה שגפני וחבריו יתחילו לדאוג באמת לטובתו של הציבור, של כל הציבור. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה. לאחר מכן, חברת הכנסת טלי גוטליב. אפשר לקרוא לה אם היא רוצה לשאת דברים.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני שבוע והיום בבוקר קיימתי מפגש מאוד מאוד מעניין עם ראשי ארגונים שמטפלים במקצועות הבריאות. הסערה הציבורית והמקצועית קמה בעקבות הסעיף בהסכם הקואליציוני שנחתם בין הליכוד ליהדות התורה והנחת הצעת חוק של חברי הכנסת מסיעת ש"ס לתיקון של החוק להסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (מתן תעודה במקצועות הבריאות בעלי הכשרה מקצועית). מדובר בסעיף שמבקש להכניס למקצועות הבריאות, טיפול רגשי, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור, תרפיה באומנות, טיפול במגע ועוד להכניס אנשים שלא עברו את ההכשרה המתאימה והמקובלת במדינות העולם המערבי, אנשים שלא עשו תואר אקדמי בתחום ולא עברו פרקטיקום של שעות רבות שנדרשות כדי לקבל הסמכה. במקום הכשרה אקדמית, חברי סיעת ש"ס מציעים לעבור קורס הכשרה של שלושה-ארבעה חודשים. ההכשרה תתקיים בסמינרים חרדיים ולא במוסדות האקדמיים. מקצועות הבריאות נלמדים היום בישראל ברמה אקדמית גבוהה. יש תוכנית לימודים שנבנתה על פי המלצות ארגון הבריאות העולמי, תוכנית שמשלבת לימודים אקדמיים של שלוש וחצי-ארבע שנים, גם הכשרה מקצועית מעמיקה וגם התנסות פרקטית של 1,000 שעות במוסדות הבריאות השונים במדינה. העוסקים במקצועות הבריאות נדרשים לגשת לבחינת רישוי מטעם משרד הבריאות, ולאחר השלמה של כל החובות האקדמיים, רק לאחר שעברו את המבחן בהצלחה, ניתן להם רישיון לעסוק במקצוע. הרגולציה הזו מבטיחה,

איכות טיפול גבוהה עבור הציבור בישראל באשר הוא, המקובל במקצועות אחרים כגון רפואה וסיעוד. מדובר בסיכון של חיי אדם. זו פגיעה בילדים, במבוגרים שזקוקים לטיפול, בקשישים ובכל אדם שנדרש לפעולה שיקומית כדי לחזור לתפקוד. כל אדם, גם אדם חילוני וגם אדם חרדי. במקצועות הבריאות, לטיפול פארה-רפואי יש חשיבות רבה במערכת הבריאות. הכשרה אקדמית מקצועית עמוקה ומחקר מהווים בסיס לפיתוח וחיזוק מקצועות הבריאות ומתן טיפול למטופלים ברמה גבוהה. נכון, יש לדאוג לפתרון תעסוקתי למגזר החרדי, ויש בישראל מסלולים אקדמיים והתאמת תוכניות לימודים לאוכלוסייה החרדית. חשוב לא לאפשר לאינטרסים פוליטיים לפגוע בבריאות של האזרחים. נקדם את קו המאבק שלנו גם בוועדות, גם בפורומים עם אנשי מקצוע. נעשה הכול כדי לחסום את המהלכים הפוגעניים של הממשלה הנוכחית. בואו נשמור על המקצועיות של המטפלים ולא נאפשר לגישה החאפרית לסכן את בריאות הציבור. תודה. תודה רבה. לפני שאני אזמין את הדובר הבא, חברת הכנסת מזרסקי, אני רוצה לומר לך משהו, וגם נמצא פה עודד פורר, כשהייתה העלייה הגדולה, ישראל ביתנו יזמה בהוראת שעה חקיקה מהירה למקצועות הפארה-רפואיים שתאפשר לעולים שלא עשו הכשרה בארץ לקבל מקצועות ולטפל במוסדות הפארה-רפואיים, גם כפסיכולוגים, למרות שלא עשו פה הכשרה.

בהוראת שעה. השמה של אקדמאים. אגב, החוק שדובר כרגע, מדובר בדיוק באותו דבר, מה שעשו ישראל ביתנו בהוראת שעה, לעשות כרגע בחקיקה לציבור החרדי, כמו שאפשרתם העסקה לעלייה.

תבדקו את זה. שווה בדיקה. יכול להיות שאקדמאים שכבר למדו ביולוגיה ומקצועות אחרים. אני מציע שתברר מהם המקצועות הפארה-רפואיים,

לא בטוח שאני טועה. ההשוואה של, אני הובלתי אותה, הייתה בגלל שבצרפת מקצועות הלימוד בחלק מהתחומים, אגב, גם בישראל, לא נדרש להם תואר אקדמי. פה היה שינוי, שהפכו מקצוע ללא תואר אקדמי למקצוע עם תואר אקדמי,

עשו את כל הרוויזיה הזאת, שאפשרה לאנשים שכבר היו פה ועסקו במקצוע להמשיך ולעסוק במקצוע. לא מדובר במקצועות שלמדו במקומות שמוכרים על ידי משרד החינוך, באותן שעות, בסילבוס שמובל על ידי משרד החינוך. אבל זה כבר נושא בפני עצמו. חברת הכנסת טלי גוטליב. נאמתי היום. נאמת מספיק, מסכים איתך, אבל הבמה לרשותך,

אם לא, את מוותרת.

חבר הכנסת רון כץ. לא, לא, למה את מוותרת? בבקשה, בואי, בואי. לא רוצים שאני אוותר? אנחנו רוצים שטלי תדבר. היא לא מוותרת, היא עולה. בלי טלי אין כנסת. בבקשה, בכיף. אני רוצה שתדברי על משרד ההסברה. לא, אני רוצה לדבר על מינוי סגני יו"ר הכנסת. תקשיבו, אני רוצה להסביר לכם משהו. אני הייתי מוותרת על הזכות לנאום, אבל אתם

"אדוני היושב-ראש".

אדוני היושב-ראש, חברים נכבדים, אני מאוד אדם של גינונים. הייתי מוותרת על הזכות לנאום, כי כבר נאמתי בפניכם היום, אבל בגלל שאתם נורא נורא מתעקשים, בגלל שאתם מאוד מאוד מתעקשים, רציתי לומר לכם משהו על תיאטרון האבסורד באיך שאנחנו מתנהלים פה במליאה, במנותק מדעה פוליטית. אני בדקתי את תקנון הכנסת. תקנון הכנסת נחקק בשנת 1952, כשחברי הכנסת עבדו בשתי עבודות. העבודה השנייה שלהם הייתה כאן, ולכן הם התחילו את הדיונים שלהם במליאה בשעה 16:00. משנת 1952 ועד 2022 עברו שנים רבות, ובכל הכבוד, אנחנו פה בשם האזרחים, ואנחנו, פעם היו תוספות. היו תוספות, היה עוד יום אחד כתוספת. בסופו של דבר, שימו לב, אנחנו ביום מליאה, ביום שני משעה 16:00, ביום שלישי משעה 16:00, שזה רק נאומים בני דקה, וביום רביעי מ-11:00. עכשיו אתם צריכים,

אני מסכים עם טלי. רגע, רגע, תקשיבו עכשיו ברצינות, והוועדות? רגע, אני עוד דקה מסיימת.

אם אנחנו כנים בינינו לבין עצמנו, אנחנו אנשי עבודה בסופו של דבר,

אם מכאן ואם מכאן.

לא בגלל שאני איזה אדמיניסטרטיבית-על, אני שואלת אתכם ותוהה: יש לנו את ראשון וחמישי,

כי אם אנחנו ביום רביעי נדחה את המליאה מ-11:00 עד לאחר הצוהריים, יהיה לנו עוד זמן לוועדות. מעבר לסנכרון של הוועדות,

אפרופו פיליבסטר גאוני ואתם יודעים מה, אתם תגידו לי שגם אנחנו עשינו את זה.

אם אני עשיתי את זה, וזה לא בסדר וזה גם דבילי, אז אני לא אחזור ואהיה שוב דבילית,

כי בסוף זה צריך להיות ענייני. הרי מה הרעיון? לתת לכם כלים של פיליבסטר כאופוזיציה? תהיה לכם גם כך היכולת להתנגד, להסתייג. הכול בסדר. השאלה היא איך אנחנו ביחד מתכנסים לשינוי תקנון שנחקק לפני 70 שנה, בכבוד רב לאנשים שישבו במקום הזה, כמו כל ייעוץ ארגוני אחר. תחשבו לכם שהמליאה, תהיה לה הגבלה של זמן ותהיה הגבלה של דוברים והגבלה של תוכן וגם תהיה הגבלה של מהות. זאת אומרת שאם אני מסתייגת, כמו שצחקתי עליכם בזמנו על השר הצמחוני, אמרנו: בואו נבדוק אפשרות להסתייגות שתהיה עניינית. כי בתכלס אנחנו מדברים את עצמנו לדעת, וזה קצת, איך אני אומר לכם,

גם אני יכולה להיות מגוחכת. ולכן אני אומרת שהתקנון דורש אותנו. השעה עכשיו, אני לא יודעת מה השעה, אבל זה די מגוחך, כי אנחנו ממחזרים את עצמנו לדעת. צריך לעשות חשיבה מחודשת איך אפשר להפוך את זה לשלושה ימי מליאה. אנחנו ממילא נוכל לארגן יותר נכון את הוועדות ולסנכרן אותן, כך שיש ועדות חשובות שמתכנסות ואתה רוצה להיות בהן. יכולת ארגונית קלילה, בתיקון קל של התקנון, לתפארת מדינת ישראל ולתפארתנו שלנו,

תודה רבה. בפעם הבאה לא לבקש ממני לבוא. אי-אפשר לומר שאת לא אומרת דברי טעם. אני מבקש להקדים את התור שלי כדי לענות לה.

חבר הכנסת רון כץ מוותר? אם הוא מבקש להקדים, בשמחה. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. אדוני היושב בראש, חברת הכנסת גוטליב, כל הצבעה כל הצבעה, הייתה הצבעה שמית במשך שנה וחצי. בסדר, אז זה אומר מה?

רגע, לא הפרעתי לך. אבל אם זה היה לא נכון, אז מה?

כל ניסיון שלי והיו הרבה ניסיונות להזמין, את יכולה לבדוק עם שר המשפטים, לבוא לאיזושהי הידברות כדי להכניס את זה לאיזושהי פרופורציה, הכול כשל. אני מציעה את יכולת הארגון שלי, שהיא ממוצעת ומעלה, ואני אארגן את הדבר הזה. אני גם אסדר את התקנון ואני גם, חברת הכנסת גוטליב, שני דברים: א. את קוראת קריאות ביניים בעמידה. חברת הכנסת גוטליב, נכנסת לא בשביל לצאת עוד הפעם. חברת הכנסת גוטליב, תקשיבי. בשעה 04:00, חברת הכנסת גוטליב, הוא ביקש להשיב על ההצעה שהצעת. הוא שמע אותך בקשב רב, אז תקשיבי לו בקשב רב. אני מקשיבה, אני מקשיבה. את לא מקשיבה. אבל אדוני, אבל תיתני לו להשלים את הדברים. תפסיקו להשתמש ב"מה אנחנו עשינו". תגידו מה אתם עושים, חברת הכנסת גוטליב, הוא מבקש לענות לך. זה לא משנה איך, 42 שנה אתם עושים את זה. 42 שנה. לבוא פתאום יום אחד ולהגיד: רגע, אנחנו, מה הבעיה, אנחנו מתחסדים, אנחנו מבקשים לשנות סדרי עולם. אז נשב כאן יחד ונשנה את התקנון, ב-04:00 הגישו לי בקשה לקריאה שמית, חבר כנסת אחד, שבסוף הצביע גם עם הקואליציה. חבר הכנסת שמחה רוטמן הגיש בשעה 04:00 בקשה שמית, ובסוף הצביע עם הקואליציה. חברת הכנסת גלית דיסטל, בהצלחה.

דבר אחד: תאמיני לי, הצד הזה הוא צד לפלף. הצד הזה, כשהיה הפוך, קרא לראש ממשלה רוצח.

קראו לו נוכל, כי הוא רימה את הבוחרים שלו,

חברת הכנסת גוטליב, הרגע חזרת מהרחקה מהמליאה. חברת הכנסת גוטליב, מהצד הזה קראו לראש ממשלה רוצח.

תקשיבי טוב.

אפשר להגיד עליי הכול.

כן בוא הנה, באמת. חברת הכנסת גוטליב, אי-אפשר להמשיך, חברת הכנסת גוטליב, באמת את תופעה. מכיוון שהייתי פה וישבתי כאן, קראו לראש ממשלה רוצח, קראו לראש ממשלה נבל. קראו לממשלה, למרות שהיא הייתה ממשלה נבחרת, ממשלה מקוללת. קראו ליושב-ראש הכנסת סמרטוט רצפה. קיללו בכל דרך אפשרית, בגימטרייה ולא בגימטרייה, וכל הניסיונות להידברות, תקשיבי רגע, תקשיבי,

חבר הכנסת ברקת, תן לי את זה, תן לי דקה. ניסיתי לדבר עם ראש המפלגה שלך, מה זה שווה מה ניסית. עכשיו, ההוא אמר ככה, ההוא אמר כך. חברים, זה נקרא להידבר? באמת את תופעת טבע. זה לא סתם, תאמיני לי.

ממתי הקואליציה עושה פיליבסטר לעצמה? את תופעת טבע. אנחנו בסיעור מוחות. אבל ממתי הקואליציה עושה פיליבסטר לעצמה? אני אזכיר לך, אדוני. הם כבר קבעו את השעה בינם לבין עצמם.

אבל צריך לתת לו להשלים את הדברים בכל מקרה. הם קוראים לה והיא עונה להם. רצו שאני אנאם, נאמת, אבל לא לנאום שוב.

את לא מפסיקה לנאום. אני לא יכול שלא לאפשר לו להשלים דברים. תאמיני לי, אם היית אצלי בפעמים הקודמות, זה לא היה קורה. אוי, באמת. כי אנחנו לא סותמי פיות, בחיי. ולכן, גם הניסיונות שעשיתי להידברות,

אני לא שם לב, אבל כמה ניסיונות שעשיתי להידברות, גם עם ראש המפלגה שלך ברמה האישית, גם אצלי בבית, גם אצלי במשרד, כל הניסיונות לבוא, לדבר אל ליבו של שר המשפטים, לדבר אל ליבו של ראש הממשלה דהיום נתניהו, זה היה חברת הכנסת גוטליב, אני שוב קורא אותך לסדר פעם ראשונה. בסדר גמור, תודה רבה לדובר. הדובר הבא, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח. חבר הכנסת עודד פורר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, רבותיי השרים,

דווקא אני חושב שזה יעניין אותך, הדיון, כי הסיפור שמונח לפניכם עכשיו עם הרפורמה המשפטית, טלי, אומרת שזה לא צריך להיות ככה. בכלל. אדוני היושב-ראש, לא, אבל אתה יכול לדבר. אף אחד לא מפריע לך.

אדוני היושב-ראש, זה על חשבון הזמן שלך. זה לא על חשבון הזמן. אבל אף אחד לא מפריע לך. אי-אפשר להסתובב פה ולנהל שיחה מהצד הזה לצד הזה ולהגיד לי: זה על חשבון הזמן שלך.

מי שרוצה לנהל שיחה, אפשר מאחור לנהל שיחה. אין שום בעיה. בשקט גמור, את כל כך בשקט. חברת הכנסת גוטליב, אני עליתי לדוכן כדי לשאול: למה לא שומעים את חברת הכנסת גוטליב פה? כבר כמה שעות אנחנו פה ולא שומעים. הסיפור שמונח לפתחנו עכשיו מעבר לחקיקה, וכל פעם אתם תעבירו את הסמכות הזאת לפה ואת הסמכות הזאת לפה. הצבתם איזושהי אמירה: רפורמה משפטית, התיקונים שצריך לעשות, אבל אתם לא באמת מביאים רפורמה משפטית שאותה אנחנו צריכים. אתם לא באמת באים ומסתכלים על התמונה הכוללת. אתם באים בשיטת הסלמי: פה כואב לכם משהו, יש איזה חצי תיקון, וגם אותו עושים עקום. כשאתה לוקח כל חקיקה בפני עצמה עוד אולי אתה יכול לדון עליה כחקיקה ולהגיד עליה: פה צריך לטייב, שם צריך להוריד. אבל אתה חייב לראות את הכול כמכלול. אתה לא יכול לדון על החוק של היועצים המשפטיים במשרדים בלי לדבר על ועדה למינוי שופטים ובלי לדבר על הפרדת הרשויות ובלי לדבר על חיזוק כוחה של הכנסת אל מול הממשלה. ובסופו של יום, אבל אני חושב שבוועדה למינוי שופטים רוצים לעשות את מה שאתם עשיתם בוועדה למינוי דיינים, להוסיף כוח לכנסת.

מה ההבדל? בוועדה למינוי שופטים רוצים לייצר,

שופטים זה קודש-קודשים ודיינים לא. תראה,

אתה מנצל את זכותך כיושב-ראש הישיבה, אתה שואל ועונה.

אז אם אתה שואל, לפחות תיתן לענות. זה שאתה שואל ועונה זה שיטה טובה,

בסופו של יום, הוא לייצר לממשלה רוב בוועדה למינוי שופטים.

הרי במדינת ישראל אין, מה הבעיה? תגיד לי מה הבעיה פה. חברת הכנסת גוטליב, שאלת אותו שאלה. הוא משיב. לשאלתה של חברת הכנסת גוטליב,

אמרתי לו,

את שווה שתיים. חברת הכנסת גוטליב, אני יכול להבטיח לך דבר אחד: אחרי הלילה הזה, חברת הכנסת גוטליב, אני גם רוצה להשיב לך, אבל רק להגיד לך לגבי הקיזוזים. אחרי הלילה הזה, אין לי ספק שעליזה תודיע לך: את לא צריכה קיזוז, את יכולה ללכת הביתה. בזה אין לי ספק. אבל יתרה מזו, אני חושב שהאופוזיציה, אין מצב שיקזזו אותך אף פעם. את מספקת להם את כל מה שהם רוצים. באמת, חברת הכנסת גוטליב, צריך לתת לו להשיב.

באמת. חברת הכנסת גוטליב, את בקריאה ראשונה כבר בפעם השנייה. לא, היא בקריאה ראשונה פעם שלישית, לדעתי.

חשוב לי שתקשיבי, כי היא גם שאלה. חברת הכנסת גוטליב, אני רוצה באמת להשיב. הנושא הזה של הרפורמה המשפטית הוא חשוב מאין כמוהו. גם אני חושב שצריך לעשות שינויים, ושינויים משמעותיים, באירועים האלה. כשאתה לוקח את זה, כל אחד לבד, אתה יכול לקיים עליו דיון, אבל הדיון חייב להתקיים ביחד. כשאני מדבר על הוועדה למינוי שופטים, אם אתה מייצר מצב שבו לממשלה יש רוב בוועדה למינוי שופטים, המשמעות היא שמערכת המשפט הופכת להיות כפופה לממשלה.

ולאורך השנים, זה גם מה שיקרה. זה יקרה כששופט שלום ירצה להתמנות למחוזי,

תצביע על חברת הכנסת גוטליב. זה יקרה כששופט שלום ירצה להתמנות למחוזי, וזה בוודאי יגיע למינויים בעליון, אבל זה לא רק, כי מערכת המשפט היא מערכת כוללת. בסופו של יום, אנחנו נמצא את עצמנו במדינה שבה אין באמת הפרדה בין הרשות המחוקקת למבצעת. כל מי שיושב בבניין הזה יודע שזה המצב. מהצד השני, גם אין כבר הפרדה בין המבצעת לשופטת,

הרשות המבצעת שולטת גם במחוקקת וגם בשופטת. לכן, אם רוצים לעשות רפורמה משפטית, הרפורמה היא חוקה אמיתית שתגדיר גם את הפרדת הרשויות, תייצר את העוגן ואת ההפרדה ואת הכוח גם לכנסת מצד אחד

את איך חוקי היסוד לא הופכים להיות האסקופה הנדרסת. בכל פעם שמגיעה ממשלה אחרת, היא דורסת את החוקים האלה. באמת, לא עושים תיקונים בחוקי-יסוד אלא באיזשהו רוב מאוד משמעותי, ובצורה כזאת שזה בא באמת בצורה מדודה ומינימלית.

ולא ענית על השאלה שלי. מה הייתה השאלה? הוא לא ענה לי מה ההבדל בין הוועדה למינוי שופטים לוועדה למינוי הדיינים. כי גם בוועדה למינוי דיינים הממשלה ביקשה להיות רוב מעל הרב הראשי לישראל, מעל נשיא בית הדין הגדול.

הדובר הבא, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, השר שלמה קרעי, מוותר. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. היי, שלום, ערב טוב, לילה טוב. אנחנו פה במופע סטנדאפ,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבריי השרים, טלי החמודה הנכבדה, עשית לנו פה הלילה, אנחנו כולנו נהנים. אבל תקשיבי, זה מה-זה משעשע. מה שכן, את יודעת, הכול טוב במידה. דקה, טלי.

כשאת שמה כפית סוכר בתוך הקפה, זה טעים ונחמד, יותר מדי זה כבר סוכרת. אז אנא ממך, אנחנו כנראה לא ערוכים לקבל אותך בכאלה כמויות. אנחנו נהיה פה סוכרתיים כולנו ביחד. אז אנחנו מבקשים ממך, הגשתי, ביקשתי רשות. הוא אמר,

אנחנו מבקשים ממך, כנראה שטלי גוטליב צריכה להיות במינון מסוים. מצד שני אני חייבת להודות לך, שאת פה מלאת אנרגיות, עושה פה עניין. מה שכן, חברי הקואליציה שלך סובלים ממך, אז תתחשבי לפחות בחברים שלך. אז כפי שאמרתי,

יש משפט, טלי, יש משפט בפולנית (אומרת מילים בשפה הפולנית.) אז תלמדי את המשפט הזה: הכול טוב במידה. (אומרת מילים בשפה הפולנית.) בסדר? אז אנא, לתשומת ליבך, בכל מקום בחיים.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה להתייחס לסיפור שהתפרסם אתמול והיום קיבל המשך. קופת חולים מכבי החליטה משום מה לאסור על אנשים לפנות בצורה דיגיטלית לקופת חולים בשבת. איך שאני הבנתי, זה לא נעשה מטעמי הדת אלא מסיבות אחרות, אבל ההחלטה הזאת של קופת החולים מכבי פגעה דווקא בציבור החילוני, כי הציבור המסורתי, ציבור שומר השבת, ממילא לא משתמש במחשב בשבת, אנשים מבוגרים לא משתמשים במחשב בשבת, אבל אנשים חילונים שצריכים לבקש להאריך את המרשם שלהם או לשלוח מסמכים, בשבת זה הזמן שלהם שהם פנויים לזה,

קופת חולים מכבי, שני מיליון מבוטחים, החליטה שזה לא מתאים לה. נאמר לי שזה משום שהרופאים לא עומדים בעומס ביום ראשון. אבל אם זו הטענה, אז אנחנו צריכים, המורים לא עומדים בעומס, השוטרים לא עומדים באונס, באונס, גם באונס לא מסתדרים כל כך, בעומס, זאת אומרת, זו לא התשובה. באתי בדין ודברים עם קופת חולים מכבי. הם הבינו, כי זה גם קיבל זווית לא טובה, שזה כאילו מטעמי דת, והציבור הישראלי מאוד רגיש לנושא הזה, ואף אחד לא ינהל לחילונים איך הם צריכים להתנהל בשבת, אז דיברתי עם קופת חולים מכבי.

אני כבר מסיימת וזה חשוב. הם הבינו שזה נעשה בצורה עקומה, שצריך לעשות תיקון, והבטיחו לי שממחר, והם כבר התחילו לדבר על זה ולעבוד על זה, ממחר הם יעשו רצף דיונים בתוך קופת חולים מכבי,

איך לפתור את הבעיה ולאפשר לציבור שזקוק לכך לנהל את אורח החיים המתאים לו בלי לפגוע באף אחד אחר.

ואני מקווה מאוד שהתשובות יהיו ברורות, עד שבת הבאה השירות הזה יעבוד ואנשים יזכו לשירות כפי שהם רוצים.

חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, היום הצבענו על החוק הנורבגי. בדיונים בוועדה ככה חשבתי ביני לביני בעצם מה נכון.

אני חושב שלהעלות מחמישה לעשרה זה מוגזם, זה מה שכתוב בהצעת החוק. אני גם לא רואה את אנשי הליכוד מאיישים את כל המשרות האלה משיקולים אחרים. אבל גם הייתי קצת אגואיסט במהלך דיוני הוועדה, וחשבתי לעצמי בעצם שאני בעד עשרה,

יהיו יותר שרים מהצד הזה של המתרס,

כי מינוי השרים פה, תיקחו את זה איך שאתם רוצים, בלי כל קשר לכישורים המצוינים של כולם, הולך גם בהתאם לדציבלים: ככל שהדציבל יותר גבוה, יש סיכוי להיות שר יותר מהר. כך שעוד לא נגמר ועדיין אפשר. ואני אומר מראש,

באמת ברכות לחברת הכנסת גלית דיסטל, שתהיה שרה, אני בטוח שהיא תדע להסביר את זה היטב, כי תפקידה,

היא כבר שרה. היא תהיה שרת ההסברה.

היא תדע להסביר היטב את המינוי של טלי גוטליב לשרה.

נכון שזה בניגוד לאינטרס להרחיב ולהרחיב את הנורבגי, לפחות לתפיסת עולמי.

זה נותן קצת יותר שקט נפשי, ואני גם בעד שקט נפשי. ההבדל בין מדינה מושחתת לבין מדינה שיש בה שחיתות הוא ההבדל במנגנונים

אחרי שאמרתי את זה, אני רוצה להתייחס לשירות הציבורי בכללותו. כשאנחנו רואים את המטוטלת שנעה, מתי נזכרים ביועצים המשפטיים?

זה בדרך כלל בהחלטות של יועץ משפטי לממשלה שדן בעניינם של נבחרי ציבור. עד אז בדרך כלל יש שקט, בדרך כלל לא רבים את ריבו של האזרח הפשוט. את ריבם של החברים שיושבים פה ועוד שועים ורוזנים בדרך כלל כולנו יודעים לריב. ואז באותו רגע שעולה עניין של נבחר ציבור כולנו נזכרים ברפורמות,

וזו הנקודה בזמן. הרי מהי אותה נקודה בזמן שהתחיל האירוע שאנחנו כולנו מתגלגלים בתוכו? חקירות נתניהו, שם התחיל הכול. ובכלל בחקירה של איש ציבור, שם יש כינוסים דחופים של הכנסת,

לא על שום דבר אחר. ואחרי שאמרתי את הדבר הזה, אני רוצה לעבור לנושא הבא. עובדי הציבור באשר הם בכל משרדי הממשלה, מתפקידנו, כולנו, חברי כנסת, שרים, לא משנה באיזה תפקיד, לטפח, להעצים, לשמר, לגדל ולדאוג שיש שירות ציבורי טוב, מקצועי, אפקטיבי, יעיל ועם חוט שדרה. האם את זה אנחנו עושים?

הממשלה הזו והממשלות הקודמות של אותו ראש ממשלה עשו את הכול לפגוע בשירות הציבורי בהיבט הרחב שלו. תיזכרו איך דיבר על ראש השב"כ בזמנו אותו אחד שהוא השר לביטחון לאומי היום, תיזכרו איך דיברו על רמטכ"ל כאשר הוא העז להגיד,

משהו מקצועי,

על אנשים שפגעו בערכים ובמוסר. לכן כולם צריכים לחשוב קצת, להסתכל על עצמנו במראה פנימה ולראות אם אנחנו עושים את הכול לטפח את השירות הציבורי, או פוגעים בו ונהפוך כולנו למדינה מושחתת, לא למדינה שיש בה שחיתות.

תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת שרון ניר. תת-אלוף גברה על האלופה? בבקשה. טוב, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, זה קצת עבר לידנו, אבל היום היה יום חג בצה"ל, כור מחצבתי. אני מבקשת להודות לרמטכ"ל היוצא רב-אלוף אביב כוכבי, שגם היה מפקדי, אדם ומפקד משכמו ומעלה. אביב שירת בצה"ל למעלה מ-40 שנה ותרם רבות למען ביצור ביטחונה של מדינת ישראל. בדברי הפרידה של אביב מצה"ל אמר שעם גיוסו לצה"ל הוא בחר לשרת בשירות קרבי כי לא הייתה אופציה אחרת מבחינתו. וכך לאורך כל מסלול שירותו, תפקידי ליבה, תפקידי לחימה, תמיד בחירה ערכית. הוא היווה מופת לדור ההמשך. אני מבקשת לברך בדבריי גם את הרמטכ"ל הנכנס רב-אלוף הרצי הלוי, איש צנוע הליכות אשר פועל במסירות אין קץ מתוך תחושת שליחות אין-סופית למען העתיד של כולנו. אני מבקשת בדברים שלי לברך את ראש המטה הכללי ואת כל חיילי צה"ל. אני התרגשתי מאוד להאזין לנאומו של רב-אלוף הרצי הלוי, אשר בחר להעביר מסר של אחדות והדגיש שחיילי צה"ל הינם מבית היוצר של כל חלקי החברה הישראלית. הוא הדגיש ואמר שייחודו של צה"ל בכך שהיה ועודנו פסיפס של החברה הישראלית. רב-אלוף אביב כוכבי, הרמטכ"ל היוצא, ורב-אלוף הרצי הלוי, הרמטכ"ל הנכנס, מהווים בעיניי מנהיגות ראויה. אני מבקשת לפנות לראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו: צא ולמד מאלו שכפופים למרותך מנהיגות מהי. נבחרת להוביל, להיות מבוגר אחראי, אבל המנהיגות ממך והלאה. במקום לאחד ולקרב אתה מפלג ומשסה. אתה מאפשר לשותפיך בקואליציה ולשרים בממשלה שלך לפעול ללא לאות לפרק משרדים, לפטר אנשים ולפעול באופן חסר גבולות למילוי הגחמות של עצמם. דע לך שהאחריות למצב של כולנו מונחת על הכתפיים שלך. כך לא בונים מדינה, כך הורסים מדינה. עדר ללא רועה לעולם לא יגיע לחוף מבטחים. מה שבטוח, הממשלה הזו לא תשלים את ימיה. תודה רבה. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, בבקשה. איך עדר מגיע לחוף מבטחים, גב'

טלי, את מכירה עדר שמגיע לחוף מבטחים?

לי, השר קרעי, שאתה בוחר להתמקד בפשט ולא בדרש. אתה נראה לי בן אדם שמסוגל להתמקד בדרש ולהבין מה אמרתי. בבקשה, נא לאפשר לדוברת. אבל הבנו שהדברים המהותיים עוברים לידך, חברת הכנסת שרון ניר, אפשרו לך לדבר, תאפשרי גם לאחרים.

השעה 01:30. חברי הכנסת, קצת שקט. כבוד היושב-ראש, חברים נכבדים, אני מסתכלת על הצעת החוק שאנחנו אמורים לקבל החלטה לגביה, על פי סעיף בחוק-יסוד: הממשלה, להקים את משרד ההסברה ולמנות את השרה גלית דיסטל להיות שרת ההסברה, ואני שואלת את שרת התעמולה המיועדת, שתכף תאושר כי אנחנו כמובן אופוזיציה במיעוט והקואליציה תרשה לעצמה למנות שרת תעמולה באישון לילה, איזה תפקיד מאתגר יש לה, האם היא מודעת למורכבות של התפקיד, שבו היא תצטרך להסביר כל כך הרבה החלטות הזויות שהממשלה הזאת מקבלת וגם לייצג חברי כנסת ושרים, סגני שרים, שמדברים אמירות, חברת הכנסת מלינובסקי. חברת הכנסת מלינובסקי. אולי מאחורי דלתות סגורות, אבל ההקלטות שמגיעות, אני תוהה איך שרת התעמולה של הממשלה הזאת תסביר אותן. היום שמעתי את ההקלטה שבה מצוטט סמוטריץ' שאומר: ספרדי מסורתי, אכפת לו מהומואים? מעניין את הסבתא שלו. זה פרגון של אישה לאישה, איך לא בירכתי אותך? אני מודעת רק למורכבות, ואני תוהה איך תהיי מסוגלת להסביר את השטויות האלה. האמירה על כך שספרדי

מעניין את הסבתא שלו הומואים, האמירות של מעוז, כאישה אני שואלת אותך, על זה שנשים לא צריכות לשרת בצבא, על זה שתפקידנו כנשים רק להקים משפחות ולגדל ילדים,

תסבירי? איך תסבירי כשרת התעמולה את השטויות האלה? איך תסבירי כשרת תעמולה, מה הבעיה? תראי איך שידורי התעמולה מהדהדים כל הזמן את השקרים שלכם. איך תסבירי לחברות זרות שיפסיקו להשקיע במדינת ישראל בגלל ההחלטה לחסל את הדמוקרטיה? האם רק בקולי-קולות ובצעקות? אותי לא שכנעת, שרת התעמולה, אני שרת התעמולה, את גברת גזענות. את מייצגת דיכוי ואת גזענית. את גזענית, שרת התעמולה, אותי לא שכנעת. הרפורמה הנוראית, השרה דיסטל. השרה דיסטל.

הגנת פעם אחת על היכולת שלי לדבר. פעם אחת. השרה דיסטל, תקשיבי לי טוב, לא, לא מקשיבה לך. קודם כול לשבת. קודם כול לשבת. 90% מהשופטים

תעני למה. למה 90% משופטי העליון אשכנזים?

השרה דיסטל אטבריאן. אני מציעה לך כשרת תעמולה לפתח יותר קור רוח. את לא תוכלי להסביר את הרפורמות ההזויות

חברי הקואליציה, תאפשרו להם להשלים את הדברים. תודה רבה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, לא, אני לא אתחיל כך. כמו בצפון קוריאה, חבר הכנסת יוראי להב, אתה מפריע לחבר שלך לדבר.

ואז היא אומרת לי, עם המבטא הרוסי שלה, היא אומרת לי: סימונצ'קה, מה, אימא של בנט לא יהודייה? אני, כמעט נפלה לי הלסת. התחלתי להסביר לה כמובן שזה פייק ניוז וזה שקר, והבנתי שאם אימא שלי, בת 83, ד"ר דוידסון, נופלת לשקר שאימא של בנט לא יהודייה, אז משהו מטורף קורה. ולשלוש הדקות האלה, רק עכשיו היא שמעה את זה?

היא אמרה לו את זה. רק עכשיו היא אמרה לו את זה, רק עכשיו היא שמעה את זה. עכשיו אימא שלו הרופאה שמעה את זה לראשונה. סימון, בבקשה, עובדות האמת נמצאות בפרטים הקטנים. ולכמה דקות שאני מדבר אני קורא לנאום

איך הם משקרים שלא לומדים תנ"ך?

חבר'ה, תפסיקו עם השקרים האלה. הגיע למצב שיאיר לפיד נוצרי ואשתו נוצרייה ועוד שקר ועוד שקר ועוד שקר. ויש לי שאלה, בואו נעבור רגע לראש הממשלה. אני אגיד לכם משפט, תגידו מי אמר:

מה פתאום? מי אמר? ביבי.

למי הוא אמר את זה? הוא אמר את זה בריאיון כששאלו אותו, ואני מצטט: האם תקדם חוק שימנע את העמדתך לדין? ומה הוא ענה? מה, אני?

מה פתאום. איך סמוטריץ' אמר? שקרן, לא רוצה להגיד בן, אבל המילה שאמרתי בהתחלה, שקר ועוד שקר ועוד שקר ועוד שקר.

ולכן, אחרי כל מה שאמרתי,

בגלל כל השקרים האלה ופינוקיו שחוזר על עצמו, מה אנחנו צריכים במדינת ישראל? משרד הס-ב-רה, כדי שהוא יסביר את כל השקרים האלה. לכן אנחנו מקימים משרד, ואני מאחל לגלית באופן אישי הצלחה,

ותמשיכו לשקר, זה עובד לכם טוב.

הדובר הבא, חבר הכנסת רון כץ. בבקשה. תודה רבה. אדוני, כנסת נכבדה, אנחנו נמצאים פה היום באיזשהו מרתון כזה שהתחיל בבוקר, התחיל בוועדת חוקה, שעושה קולות כאילו היא ועדה אמיתית ובאמת רוצה לדון בחוק, בתכלס אין שם כלום. עברנו לעוד כמה הצגות והגענו להצגה המרכזית פה היום, חברים, טלי, את הכוכבת בהצגה שלי, אז תבחרי מקום. הבנתי, אוקיי. הגענו לפה היום, ואני חייב להזכיר לכל החברים שיושבים פה שמחוץ לבית הנכבד הזה יש מדינה. האנשים ההזויים האלה, שכל רגע קופצים ממקום למקום וצועקים מכל פינה בבית הזה, אמורים לנהל מדינה. ממנים פה עכשיו חברת הכנסת שאמורה להיות שרת ההסברה, שרוצה לפתוח משרד, שמסבירה את הרפורמה של המשפטים.

שרת ההסברה, עוד מעט ידבר סגן שר החוץ לשעבר ואולי יסביר מה שרת ההסברה אמורה לעשות, כי אני לא חושב שהיא אמורה להסביר רפורמה למדינת ישראל. זה מקביל לשני שרי ביטחון, זה מקביל לארבעה שרי חינוך, זה מוסיף לכך שאומרים שההסכם הקואליציוני עם אבי מעוז לא באמת קורה, כי גפ"ן לא עובר ממשרד החינוך, הוא בעצם נשאר במשרד החינוך, ואבי מעוז לא קיבל כלום, או כן קיבל כלום,

נמשך בהעברת סמכויות, משרדים, חגיגות, שאף אחד לא מבין מה, שיא חדש בשרים בלי תיק. והינה משהו שעוד לא היה לנו בבית הזה, שולחן אחורי לשרים האחוריים. לא יודע איך אתם מוכנים לעלבון הזה, אבל יש שרים שמוכנים להיות שרים סוג ב' רק בשביל שיקראו להם שרים. ואם זה לא מספיק ואנחנו רוצים רגע להסלים את האירוע הביזארי הזה שקורה לנו פה היום, יושבים פה אנשים שלא מבינים על מה הם מדברים. אף אחד כנראה לא שמע את המשנה ליועמ"שית שרון אפק, שדיבר על היועצים המשפטיים בראייה של הדין הבין-לאומי. עכשיו זה כאילו אני מדבר סינית, נכון? אף אחד לא מבין מה זה אומר. מה זה אומר?

שאם אתם תהפכו את היועצים המשפטיים לדעה לא מחייבת, מה תעשה מחלקת הדין הבין-לאומי בפרקליטות הצבאית, יושב פה הרמטכ"ל לשעבר, מה היא תעשה אם הדעה שלהם לא מחייבת?

איך נעשה את זה אם מערכת המשפט שלנו, תסביר לי איך זה קשור.

זה לא קשור בכלל. זה לא קשור בכלל. אני אסביר לך איך זה קשור, כי אתה לא מבין בזה כלום. שב, תקשיב, תלמד. זכותם להגיד את העמדה שלהם והעמדה שלהם תישמע.

אין שום קשר בין שני הדברים, באמת.

אם תהפכו, יואב,

הוא היה צריך להיות ראש מח"ש. נא לסיים. הזמן שלי צריך לחזור. נא לסיים. רגע, תגיד לו להפסיק.

מי שהגיע לוועדה הזו,

המשנה הבין-לאומי הגיע היום לוועדה, מי?

ליועמ"ש הקודם מנדלבליט הגיע לוועדה כדי לתמוך ברפורמה,

כי הוא התעסק בבין-לאומי. מה הקשר?

מה הקשר? כי זה בדיוק אותו דבר,

אם לא תבין אני אסביר לך. אני רוצה להסביר לכם משהו: אם חוות דעת של יועמ"ש בדבל"א בפרקליטות הצבאית תהיה מסמך לא מחייב ומערכת המשפט הישראלית תהיה מערכת חלשה וחלולה בגללכם, קצינים במדינת ישראל לא יוכלו לטוס לחו"ל, כי יתבעו אותם בכל המדינות בעולם,

ותפסיקו להפחיד ולהפחיד. תודה. אתה רק

שהיום קיים דיון חשוב על המורים שמלמדים את העולים שבאים למדינת ישראל. אני יודע, זה לא מעניין אף אחד שנמצא פה. אני יודע את זה.

בצד הזה זה מעניין, אני יודע. אבל יש 540 מורים שנפלו ברפורמה והיום הוא קיים עליהם דיון, ומגיע לו גם על זה יישר כוח גדול.

לצד הביקורת יש לי גם פרגון. תודה רבה, אדוני. בהחלט יושב-ראש ועדת החינוך ראוי. תודה רבה לחבר הכנסת רון כץ. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, בבקשה. ערב טוב, יו"ר הכנסת, כנסת נכבדה. האמת שקצת נמנמתי בחוץ והצעקות פה במליאה הכניסו אותי פנימה. אני רציתי לציין לטובה חבר כנסת אחד שהיום היה לו הרבה מאוד אומץ להגיע לוועדת החוקה, חבר הכנסת ינון אזולאי, שהוא פרלמנטר מצוין, והיה היחידי שישב בוועדת החוקה,

בייעוץ המשפטי ובעצם בבקשה של הקואליציה עכשיו לרמוס,

לשים במכלאות, בוא נצטט את כל הציטוטים האלמותיים שלהם מהאופוזיציה, לשים במכלאות? איך את אומרת דבר כזה? אתה לא היית כאן בקואליציה הקודמת. ידידי, לא היית כאן, שאלתי מי אמר. דודי אמסלם. לשים במכלאות?

אני לא מכיר אמירה כזאת. אז בבקשה.

רק לעדכן אותך זה בסדר, אני רק אסיים את שלוש הדקות ותוכל לעדכן אותי.

רק לעדכן אותך שהייתה התנצלות של ערוץ 2 שזה לא מה שנאמר. של מי? של ערוץ 12. של ערוץ 2 שזה לא מה שנאמר, הוא אומר. שהוא לא אמר מכלאות?

מצוין. טוב שכך.

אז נישאר בלי "מכלאות", רק "נרמוס" ו"נדרוס". ומה עוד היה? והיה "לשים ליד הקיר", והיה "אקונומיקה" היו כל מיני אמרות אלמותיות שאיתן הגענו, לא מדויק, אקונומיקה, שרת ההסברה. אני רוצה לומר שינון אזולאי הגיע היום לוועדה והיה היחידי שהעז לעמוד מול הקואליציה החדשה ולומר: אתם טועים באיך שאתם מתייחסים לייעוץ המשפטי של הכנסת, כי זה היה ביזיון. ואנחנו כבר למדנו ולומדים שאתם שוברים את הכללים ואין לכם שום כבוד, לא למוסדות הממלכתיים ולא לכללים ולהנחיות. אבל הפעם בוועדת החוקה נשמעה גם חברת הכנסת גוטליב, שעכשיו לא נמצאת כאן, שגם פקפקה, היא פה, איפה? אה, היא מוסתרת. שפקפקה בייעוץ המשפטי וטענה שהם גם בניגוד עניינים.

אני מזכירה.

גם את יוצרת לי ישר זכות תשובה, ברור וברור. מה זאת אומרת? הייעוץ המשפטי לממשלה עושה מעשה גל הירש לאריה דרעי, ואז נותנים חוות דעת, בבקשה. אנחנו אוהבים שאנחנו עובדים בהרמוניה ואנחנו עושים פיליבסטר משותף, קואליציה ואופוזיציה.

ולכן הגיע חבר הכנסת ינון אזולאי ועמד בצורה ברורה וחדה, והוא היה היחיד שהגן על העמדה של הייעוץ המשפטי של הכנסת, ואמר דברים ברורים ויפים מאוד על כך,

אולי אתם לא מסכימים איתם, אולי הוא כבר מוקצה בעיניכם, אבל הוא אמר שצריך, א. לתת כבוד ולכבד ולהקשיב לייעוץ המשפטי של הכנסת, שהם עושים עבודה נאמנה, וגם אם לא מוצא חן בעיניכם המכתבים שלהם,

וגם אם לא מוצא חן בעיניכם מה שהם אומרים וההנחיות שלהם והכללים, עדיין יש בזה בהחלט מסוג הדברים, אנחנו נבחרי הציבור והם יועצים משפטיים. זה מקומם.

ואני מקווה שהוא הסנונית הראשונה לעוד רבים אחרים שיבואו בעקבותיו בקואליציה הזו, והיא תיפול במהרה בימינו. עוד ארבע שנים. תודה רבה, חברת הכנסת אפרת רייטן מרום. הדובר הבא, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת,

חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש. היא מצחיקה אותי, אני לא יכולה. טלי, שבי כבר בשקט. הכול טוב. חבל לפנות אליי.

תסתדרו לבד. מה אתם צריכים אותי? יסמין, לנו יש קול יותר חזק. אני יותר חזק. אם אני צועקת לא שווה להתחרות. איפה שר התקשורת? לא כאן. במוצאי שבת, שר התקשורת פה. אוקיי, מעולה, זה מיועד לו. במוצאי שבת, בזמן שאנחנו היינו בהפגנת הענק בהבימה, שמעתי ששר התקשורת הכריז על התוכנית שלו לתאגיד השידור הציבורי: קיצוץ של מאות מיליונים מתקציב התאגיד שמשמעותו אחת, לסגור אותו. אני אומנם באופוזיציה ואני מקווה שחבריי לא יכעסו עליי, אבל אני פה, האמת, כדי לעזור לקרעי, ואני מקווה שהמסר יחדור, יגיע. תשמע, קרעי, הרי הסיבה האמיתית שאתה רוצה לסגור את התאגיד היא כי אתה חושב שהוא ערוץ של שמאלנים, כל מי שצופה בו הוא שמאלני, זאת אומרת שאם תסגור את התאגיד יהיה לשמאלנים פחות מה לראות בטלוויזיה וייווצר להם זמן פנוי. מה השמאלנים הכי אוהבים לעשות בזמן הפנוי שלהם? לצאת להפגנות.

יפה. כל הכבוד. לכן אני אומרת, לטובתך, תעשה הפוך, תגדיל את התאגיד, תן לנו סיבות להישאר בבית, יותר יצירות מקוריות חדשות, עוד עונות לסדרות הקיימות: "חזרות" לסגור לעוד שלוש עונות, "קופה ראשית" אני לא מאמין שזה או הפגנות או טלוויזיה. אל תזלזלי כך בשמאלנים.

"קופה ראשית" ישר להחתים עד עונה שמינית. והינה, אני אתן לך אפילו רעיון לפרק, אתה לא מקשיב עד הסוף. עכשיו בוא אני אתן לך רעיון לפרק ל"קופה ראשית". בנימין נתניהו מחליט לשריין את כוכב השביט לרשימת הליכוד אך חוזר בו ברגע האחרון לאחר שמתגלה כי בנה, אוצר, התחתן עם גבר. ועכשיו ברצינות. הכוונה לפגוע בתאגיד השידור הציבורי היא לא פחות מאשר סתימת פיות. התאגיד מזוהה כסמל לתרבות ויצירה ישראלית לא רק בארץ אלא גם במדינות העולם. הערוץ מקדם הפקות מקוריות יותר מכל ערוץ אחר, פותח את הדלת בתעשייה לשחקנים מוכשרים בתחילת דרכם ומעלה לשיח הציבורי נושאים שאנחנו לא רגילים לראות על מסך הטלוויזיה בדרך כלל. בנוסף, תתפלא שכתבתי את זה לבד, בעצמי, שלמה קרעי. מה לעשות? מהיום שהגעתי לכאן, שכף רגלי נכנסה בדלת הזאת, קראת לי נורבגית, קראת לי לבנה פריבילגית. עכשיו מילא פריבילגית, אבל לבנה? קרעי, אתה גם לא רואה טוב,

מה שאני ספגתי ממך בתור נורבגית זה לא מה שהנורבגים יזכו ממני, אוקיי,

הוא הפריע לי, סליחה. לסיום, אתה מפריע לי. השר קרעי, תן לה להשלים את הדברים. זה בדיוק כמו ערוצי

שהיא מעודדת.

מעניין. אתה וחבריך. הם מבקשים לעצמם הכול, מה שטלי אמרה, פסוקי תהילים, הכול מכול. הלילה כנראה עשה את שלו אצלם, לא מדויקים,

אז הוא אומר שהוא לא אמר. טוב שכך. אני מחכה. אני מחכה. הם עושים פיליבסטר לעצמם, משפט לסיום. לי, פעם אחת כשצעקתי אמרו לי: המנצחים לא צועקים. שלמה קרעי, המנצחים לא צועקים. תירגעו. משפט לסיום: עבור כל המדינה אני באמת מקווה שהממשלה לא תפרק לגורמים גם את השידור הציבורי.

תודה רבה. הדובר הבא, דוד אמסלם, אינו נוכח. חבר הכנסת יואל רזבוזוב, בבקשה. אני ממש נעלב בשם השמאלנים בבית. מה זה, כאלה רדודים? זה או טלוויזיה או הפגנות? אין שכל בבית,

חברי הכנסת, אתם מפריעים לחבר שלכם לדבר. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שאני לא יודע לבכות, לצחוק. הבית הזה באמת הפך להיות קרקס. אני עשר שנים בבית הזה, ולא היה דבר כזה. לא צעקו פה שמאלנים, ימנים, אשכנזים, ספרדים, כל היום צעקות, קללות. באמת לא היה דבר כזה. בסופו של דבר זה בית הנבחרים שלנו. אנשים מסתכלים עלינו, דור העתיד מסתכל עלינו. זאת ההתנהגות? יש פה שרים. שרים לא יכולים להרשות לעצמם לדבר כך,

זה לא צריך להיות ככה. זה אף פעם לא היה ככה.

השאירו אתכם לעבוד והלכו לישון, למה עכשיו? למה אתה צריך להגיד את זה עכשיו? למה כל הדחקות, כל הבדיחות? חבר'ה, תקשיבו טוב, זה לא רציני. אל תענה. אנחנו לא נראים טוב, לא כלפי פנים, לא כלפי חוץ. מסתכלים עלינו. אני יכול להגיד לכם על עולם התיירות: עולם התיירות הכניס ב-2019, לפני הקורונה, 40 מיליארד שקלים למשק, מאות אלפי אנשים מועסקים. כשתייר רוצה להגיע לארץ, הוא בודק כמה חודשים לפני כן איזה יעד הוא בוחר לחופשה שלו. הוא רואה אותך והוא לא רוצה להגיע לארץ. הוא אומר: למה אני צריך להגיע לארץ? הוא רואה את הדבר הזה, הוא לא רוצה להגיע. הוא אומר: אני רוצה לבוא וליהנות בחופש, אני לא רוצה מדינה שבה פוגעים, תייר, במערכת המשפט, שבה פוגעים במיעוטים, פשוט פוגעים באנשים. זה לא עובד ככה, זה לא צריך להיות ככה, וזה לא יהיה ככה. אז חברים, אני אומר לכם, באמת, שולחן הממשלה,

אבל הוא מדבר, אתם מפריעים לו.

חברת הכנסת גוטליב, עם מי את משוחחת? חברת הכנסת יושבת ליד שולחן הממשלה. חברת הכנסת גוטליב, הם צודקים, זה שולחן הממשלה. למה את יושבת שם,

חברת הכנסת גוטליב, האמת היא שהם צודקים, אסור לך לשבת בשולחן הממשלה. זה אומנם שולחן

תייר מסתכל על הארץ המדהימה שלנו ובא לראות אותה במלוא תפארתה. חברת הכנסת גוטליב.

חברת הכנסת גוטליב, קריאה ראשונה. חברת הכנסת גוטליב, קריאה שנייה. לא, לא, אני מבקש. טלי, איזה מזל שאת פה, בזכותך אנחנו ערים. חברים, אתם מפריעים לו לדבר. בבקשה.

בזכותה אנחנו ערים. חברת הכנסת גוטליב, את יודעת איזה רייטינג התיירים עושים לערוץ הכנסת? את לא יודעת את זה. צריך לבדוק. שר התקשורת לידך, אני מבקש ממך שתבדוק את הרייטינג של כל תייר ותייר בערוץ הכנסת. אני בטוח שיהיה לזה רייטינג. נא לסיים. אני דווקא אסיים ברמה אישית. אני אברך את השרה המיועדת גלית דיסטל, שיהיו לה ברכות, ושתצליח בתפקיד,

תהיה לה עבודה קשה, אבל הלוואי שהיא תצליח. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח. חבר הכנסת עידן רול. העיקר, שיוכלו, אתה לא מחליף את חברת הכנסת גוטליב.

זו מחלה מידבקת. לא ראית, ישבה ליד סעדה, הוא קם, מסתובב.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה ורועשת, אי-אפשר שלא להתייחס, חברת הכנסת ביטון, את מפריעה לחבר שלכם לדבר.

אי-אפשר שלא להתייחס לשרת התעמולה. אני בכוונה לא אומר שרת ההסברה, כי אני אעצור שנייה ואסביר מהי הסברה: הסברה היא לא תעמולה שאמורה להפיץ כל מיני תאוריות ושקרים על עשייה מחפירה,

חברת הכנסת גוטליב, שכחת שאת בקריאה שנייה? את לא מפריעה, אבל הדיבורים שלך מפריעים. הסברה טובה, הסברה אפקטיבית, היא מעבר לחיזוק תדמית ישראל בעולם; הסברה טובה, כמו Innovation Diplomacy, כמו Climate Diplomacy, היא הסברה שיוצרת קרקע פורייה לשיתופי פעולה מסחריים, לשיתופי הייטק, לשיתופי פעולה כלכליים, מדיניים. היא הבסיס לכל מדינה שרוצה לייצר קשר עם ישראל, בין שהיא רוצה את הידע הטכנולוגי שלנו, בין שהיא רוצה את החדשנות שלנו בנושא אקלים, זה דבר חזק. הסברה טובה נותנת גם אוויר לנשימה למערכת הביטחון שלנו כשהיא נלחמת להגן על אזרחי ישראל. למעשה, כמו שהוכחנו גם במבצע האחרון וגם בזמן הרמדאן האחרון, הסברה טובה היא לא פחות ממצילת חיים. מה שמשרד ההסברה החדש הולך לעשות הוא מה שנקרא Old School Propaganda,שום דבר חוץ מלמכור לאזרחי ישראל שקרים,

ולנסות למכור לעולם את מה שהממשלה הזו עושה, כאילו העולם לא עוקב.

בואו אני אגיד לכם מה הכלל העליון בהסברה אפקטיבית: הסברה טובה נשענת על מדיניות טובה. ממשלה שהמדיניות שלה לא טובה, לא יעזרו לה מיליון שקל ולא מיליארד שקל של סרטונים או של הבטחות או של פעילות ברשת וגם לא 20 שרות פרופגנדה. אנחנו עשינו הסברה טובה פשוט כי לא עשינו הסברה. ברגע שנכנסתי אני אמרתי שהמסר הכי חזק שלנו הוא המסר של ממשלת השינוי, כי אנחנו אמרנו שעל אף המורכבות, לא הצלחתם אנחנו בוחרים לייצר עתיד ביחד, והעולם התחבר למסר הזה, שלמרות האתגרים יש לבחור בדרך שהיא יותר מורכבת, אבל היא הדרך הטובה, הדרך שבה כל הציבור רואה משהו בממשלה הזאת,

ולכן ההסברה עבדה. לא הייתי צריך להמציא שקרים, לא הייתי צריך לספר מעשיות. כל מה שעשיתי היה לתת לאזרחים לשתף את החיים שלהם, לשתף את הסיפור הישראלי. אבל עכשיו עדיף שלא ישתפו בעולם, כי העולם עוקב מקרוב, וכל מה שהוא רואה הוא ממשלה גזענית, מיזוגנית, רעה, הומופובית, שמדירה חלשים, ומרסקת את מערכת המשפט.

אין לי ספק ששרת הפרופגנדה הזאת היא האחרונה שתצליח להסביר את הדבר הזה.

היא מסמלת הכי טוב את פניה של הממשלה הרעה הזאת. העולם עוקב, העולם יודע. אל תנסו אפילו להסביר.

חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אינו נוכח. חבר הכנסת ולדימיר בליאק. כן, זהו.

היא מיזם כושל. בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, לילה טוב לכולם. האמת היא שאני באתי בכוונה כנה לברך את השרה מאי גולן ואת השרה גלית דיסטל על הצטרפות לשולחן הממשלה, אלא מה? השולחן נגמר, אין מקום. איפה נשים אותן? אז בצער רב אנחנו כמובן נברך, אבל עם זאת נצטרך לחפש משל אחר. ובכל זאת, השרה דיסטל, אנחנו יודעים שרצית מלכתחילה להיות שרת התקשורת, וזה פורסם, אבל לא הסתייע. מכיוון שבכל זאת קיבלת 20 מיליון שקלים לבזבוזים במשרד המיותר שלך, יש לי משימה בשבילך שקשורה למשרד התקשורת. היה פה שר התקשורת עד לאחרונה, שאני לא הסכמתי איתו בהרבה מאוד נושאים, בעיקר בתקופה של ממשלת נתניהו-גנץ, אבל הוא הבין היטב את המשימה העיקרית של שר התקשורת, והמשימה העיקרית של שר התקשורת היא להנגיש את תשתיות התקשורת לאזרחי המדינה. ואז בא שר חדש, גם אותו אני מברך ומעבר למשימת חייו, שהיא סגירת התאגיד, שזה כמובן, אם אנחנו לא שולטים בתאגיד, אז מה שווה התאגיד, כל הדבר הזה? הוא החליט שיש לו משימה נוספת: הוא החליט להיות השר לחיסול אופירה וברקו. הוא צריך לסגור את אופירה וברקו, כי אחרת אי-אפשר להנגיש את תשתיות התקשורת לאזרחי מדינת ישראל. והוא קורא לחברי הליכוד לא להגיע לאופירה וברקו וקורא לאופירה וברקו בכל מיני שמות גנאי. אז אני מבקש, חרפה

למרות שאני יודע שהשר מיקי זוהר מאוד נהנה להגיע לתוכנית הזאת, בכל זאת שר התקשורת בחר במשימה. אז יש לי משימה לשרת התעמולה או לשרת ההסברה:

לשר התקשורת שהוא לא צריך להתעסק עם אופירה וברקו. זה לא עניינו. זה לא במסגרת תפקידו.

אתה לא הקשבת, כי זה מגוחך. זה מגוחך,

ואני מקווה שהמינוי המבורך הזה של שרת ההסברה יסייע לנו להסביר לך שאתה לא צריך להיות שר אופירה וברקו אלא להיות שר להנגשת תשתיות התקשורת, נא לסיים. לאזרחי מדינת ישראל.

חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. היושב-ראש, אני אנצל את ההזדמנות הזאת להגיד לך שבקשר לעו"ד גוטליב יש חוויה, יש משהו מאוד תקדימי, אני חושבת, שהיא חברת קואליציה, ועוד לא הייתי בדיון אחד שבסופו מי שניהל את אותה ישיבה מטעם הקואליציה לא הוציא אותה מהאולם. זה דבר שהוא די תקדימי בעיניי.

נתחיל. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול שקלתי להקדיש את הדברים שלי לשר התקשורת שלמה קרעי, אמר לי שהוא קצת מתגעגע לכנסת, אבל אחרי ששמעתי קצת את הדיונים וביליתי את היום בוועדת החוקה ובכנסת, אני רוצה להקדיש אותו לשרת התעמולה הטרייה, כי אני חושבת שיש נושאים שהיא תצטרך לתת עליהם את הדעת. אני רוצה להקריא את תמלול הסרטון של נתניהו על חינוך חינם בבחירות. אני אוהבת לעשות את זה, הנושא הזה קרוב לליבי, זה נושא שאני קידמתי כשרה בממשלה. בעזרת השם זה גם יקרה, בתקציב. עדיף שתגיד בלי נדר, אבל כן, בעזרת השם. טוב, אני רוצה להקדיש את הדברים שלי לתמלול הסרטון, להציג את הדברים של ראש הממשלה על הבטחת הבחירות העיקרית שלו בנושא יוקר המחיה, חינוך חינם לזוגות עובדים במדינת ישראל. זה נושא שאני מקדמת כבר מהממשלה הקודמת, עוד בתקופת נתניהו, וגם בממשלה הזאת. הדבר הזה הוא טוב חברתית, הוא יעזור לנשים לצאת לעבודה, הוא יעזור לזוגות עובדים צעירים במדינת ישראל שכורעים תחת העומס, וכמובן שהוא יצמצם פערים חברתיים. ביבי: איך קוראים לך? האישה: ליזה. ביבי: ואיך קוראים לדבר היפה הזה? האישה: טליה. ביבי: בת כמה היא? האישה: שבעה חודשים. ביבי: אז למה היא לא באיזה גנון? האישה: המחירים יקרים, לא שווה לי לשים אותה בגן. ביבי: למה?

כל הכסף שלי הולך על הגן, אם אני אצא לעבוד. ביבי: תגידי לי, ליזה, כמה עולה לך לשלוח את טליה לפעוטון? האישה: אצלנו עולה 3,000 שקלים. ביבי: זה 36,000 שקל בשנה. האישה: נכון, וזה גם יכול להגיע ל-4,000 ו-5,000 באזורים אחרים.

אני הולך לפתור לך את הבעיה, משום שאני שומע את זה מהמון זוגות צעירים. אנחנו הולכים לעשות חינוך חינם מגיל אפס עד שלוש. האישה: איך בדיוק? ביבי: הכסף יגיע מעודפי מיסים וכו', וגם את הולכת לעבוד. האישה: איזה כיף.

כשאת עובדת את גם משלמת מס, והמס הזה גם נכנס לחינוך חינם של טליה ועוד ילדות כמוה.

ולמה זה לא קרה עד עכשיו? נא לסיים.

כי ראש הממשלה לא קידם את זה.

קרה חלקית, אנחנו הולכים להשלים את זה עד סוף התיכון.

האישה: מדהים,

ביבי: עולם אחר, עולם אחר. את חוסכת 36,000 כל שנה, ואני הולך לשנות לך ולזוגות צעירים את החיים.

ביבי: אז יש לי רק בקשה אחת תעזרו לי לעזור לכם, פתק מחל בקלפי. את מסכימה? והוא מסתכל על הילדה הקטנה. ואני רוצה להגיד לך משהו, היושב-ראש.

אני נמצאת פה חודש וחצי עד שהקמתם את הממשלה הזו, והיום בוועדת החוקה, ואני מסתכלת במה אתם מתעסקים, בפירוק המערכת המשפטית.

מה חושבת הילדה הזו, טליה? ואני רוצה לפנות אליך, היושב-ראש, לדאוג לזה שאתם תלחצו שהדבר הזה יקרה. רק הלילה, לפני כשעה, העביר היועץ המשפטי של ועדת חוקה מסמך מסמר שיער על הצעת החוק שהונחה היום בוועדה. הייעוץ המשפטי של הכנסת הוא ייעוץ מאפשר. תודה רבה, חברת הכנסת

ולמרות זאת אני מזמינה אתכם לקרוא את הדברים של גור בליי, שמדברים על ריסוק שלטון החוק במדינת ישראל. אז טליה צופה בכם. תתחילו לעבוד בשביל הציבור, וגם את, שרת התעמולה.

לא, לא לתת.

מעולם לא נתן לנו. אורית, יש תקציב. תודה רבה. חבר הכנסת חילי טרופר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הדיונים חשובים, אבל ביום כזה אני חושב שראוי לברך את רב-אלוף הרצי הלוי, שהתמנה היום לתפקיד רמטכ"ל, ראש המטה הכללי של צה"ל.

הוא לחוץ, חבר הכנסת אשר, לחוץ. אל תדאג, אני לא מגיע, תהיה רגוע. חילי בסדר. לא, לא, אני לא מגיע. אני רק חושב שכולנו שותפים בברכות להרצי הלוי. יש לנו חבר משותף, שנינו גדלנו בירושלים. הוא הראה לי ציור שצייר אחד מהחבורה של הרצי בסיום התיכון שלהם, הם כולם בני 18,

מצויר איפה הוא יהיה בעוד 30 שנה. ובכן, הרצי עומד שם עם דרגות רב-אלוף. ואללה. כן, יש ציור כזה. מתברר שהוא צעיר ירושלמי, בוגר צופים וכו', שכבר אז סומן לגדולות, עוד לפני שהוא התגייס לצה"ל. עוד סיפור שסיפרו לי עליו, שלפני כמה שנים קבעו החברים באיזה בית קפה. הרצי, הדייקן בדרך כלל, דווקא איחר בכמה דקות. כשהם שאלו אותו לפשר האיחור הלא-אופייני, הוא ענה שהוא הגיע עם מדים מאובקים אחרי שבועיים בשטח,

בתוך פעילות מורכבת, אבל לא רצה להיכנס ככה לבית הקפה, אז הוא החליף מדים ברכב והתעכב. כששאלו אותו: מה הבעיה שהוא ישב עם מדים בתוך בית הקפה? הוא ענה שהוא לא רצה שיהיו מי שיחשבו שאנשי הצבא הבכירים יושבים בבתי קפה במקום להתעסק במשימות שלהם, ובוודאי שהוא לא רוצה שיחשבו שיש כאן איזה שחץ וניסיון להרשים. ככה, בצניעות אופיינית, הוא ניגש גם לקפה הקטן הזה. אז זו מידה טובה, שהיא טובה תמיד, אבל בטח בימים כאלה, כשיש הרבה שחץ באוויר.

שכבר שנים משתדל להיות מסומן במשבצת מסוימת,

הוא מנהל אורח חיים דתי אבל הוא לא חובש כיפה. הוא יהודי, ישראלי, גאה, מרגיש שליח של כולם, וזה חשוב דווקא בימים שהרבה מאוד פוליטיקה נכנסת אפילו לאי האחרון שחף מהפוליטיקה והתיוגים. יש איזה אי אחד בתוך החברה המתפצלת, שזה צה"ל, וטוב שמישהו כזה עומד בראשו. אז במידות הטובות שלו, מתוך תחושת שליחות עמוקה להגן על המדינה, הוא מגיע לתפקיד הרמטכ"ל. נאחל גם להרצי הלוי הצלחה, וכמובן תודה גדולה לאביב כוכבי.

דברים יפים. תודה רבה לחבר הכנסת חילי טרופר. חבר הכנסת מתן כהנא,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה לעתיד. היא לא השרה לעתיד, היא כבר שרה. אהה, סליחה. כשישנת היא שינתה. אז אני רוצה להקריא לכם, להראות עד כמה השרה לעתיד היא השרה המתאימה לתפקידה. גלית, תקשיבי: אין לי זמן מיותר היום, מחר יש לי את נאום הבכורה בכנסת, המעמד הכי מרגש בחיים. אני מנסה לכתוב אותו כבר שעות,

למה השרה לעתיד לא הצליחה לכתוב את נאום הבכורה שלה? כי כל מה שיש לי בראש זה הרגליים של מתן כהנא. זה לא יוציא אותי, למתן כהנא יש רגליים ארוכות מאוד, ואתמול בערב, כשישבתי בוועדה המסדרת בכנסת, כל מה שראיתי זה את הרגליים הארוכות של מתן כהנא. תמשיך עד הסוף.

איש נחמד ביותר,

וגם גדול מאוד, ובגלל שהוא גבוה, יש לו כאלה רגליים ארוכות. אז אני מצטער, גלית, אני מצטער שהפרעתי לך בעבר. אני מרשה לך להשתמש ברגליים הארוכות שלי כדי להסביר את מדיניות הממשלה בעתיד. בהצלחה, חברה. כל הכבוד, מתן. תודה רבה לחבר הכנסת מתן כהנא. הדובר הבא, חבר הכנסת זאב אלקין. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, השרים, חברי הכנסת,

ישנה אמירה שמה שפעם אחת הוא טרגדיה, בפעם השנייה הוא פארסה. במקרה הזה, הנושא הנדון כאן עכשיו, של הקמת משרד ההסברה, הוא לא פעם שנייה, היו עוד כמה תקדימים לפניו, אבל הוא בהחלט הפך לפארסה, ולפעמים, כדי להבין עד כמה זה פארסה, כדאי להשוות למה שהיה.

למנות שר הסברה במדינת ישראל הוא לא חדש. בפעם הראשונה באו עם הרעיון הזה אחרי מלחמת ששת הימים. דווקא השר ישראל גלילי כיהן כשר ההסברה הראשון, אבל משרד לא היה לו. כותרת הייתה לו, היה סוג כזה, שר בלי תיק, אחראי לנושא של ההסברה. לאחר מכן, בשנת 1974, הוחלט להקים את משרד ההסברה, ושר ההסברה הראשון במדינת ישראל,

זה יעניין אותך, היה שמעון פרס. ב-1974 שמעון פרס מונה לשר ההסברה. באמת הקימו משרד, וריכזו תחת המשרד הזה גם את לשכת העיתונות הממשלתית,

גם את מחלקת הפרסום הממשלתית, מה שאחר כך יהפוך ללפ"מ, מרכז ההסברה, שירות הסרטים ויחידות נוספות.

לא צלח גורלו של המשרד הזה, כי לאחר התפטרותה של גולדה מאיר הוקמה ממשלה חדשה, פרס מונה לשר ביטחון, אהרן יריב נכנס לתפקיד של שר ההסברה, ולמעשה, תוך שנה המשרד הזה פורק לחתיכות, כי התברר שהניסיון לא מוצלח. בפעם הבאה הקימו אותו ב-2009. היה משרד הסברה והתפוצות, היו לו שני תחומים, והשר יולי אדלשטיין היה מופקד עליו. שמו תחתיו את משרד ההסברה ממשרד החינוך,

מי היום יעז לשים את זה שם, לשכת הפרסום הממשלתית,

עוד כמה יחידות ממשלתיות, שלא לדבר על נושא התפוצות. ולכן מאוד עניין אותי מה מופיע בהחלטת הממשלה על המינוי הנוכחי של שרת ההסברה. לא יודע מי מחברי הכנסת קרא את החלטת הממשלה. כל אותן יחידות שפעם היו במשרד ההסברה,

לא לע"מ, לא לפ"מ, לא מרכז ההסברה. אז שאלתי את עצמי: אז מה נשאר? נשאר כך, אני מצטט: יוקצה סכום של 10.8 מיליון ש"ח מתוך תקציב התפעול של משרד ראש הממשלה ו-8.4 מיליון ש"ח מתקציב השכר של רשות המיסים. את זה עוד לא ראיתי. לא יודע אם חברי הכנסת יודעים, אבל הכסף שמועבר לטובת הקמת משרד ההסברה החדש,

לא ברור לאיזה יחידות, אין שום דבר, יש שקט בהחלטה. העיקר רק, מעבירים כסף מרשות המיסים. כנראה שיש סיבה מיוחדת להעניש את רשות המיסים, או שצריך לעסוק בהסברה בתחום של המיסים כדי שחס וחלילה השרים הבאים לא יעשו טעויות. אלקין, הכסף כנראה יהיה קצת יותר. אני קורא את החלטת הממשלה, אין לי משהו אחר, גלית. מה שהבטיחו לך בחדרי-חדרים אני לא יודע. אני יודע מה הממשלה החליטה ואנחנו כאן אמורים לאשר. אז אנחנו אמורים לקחת כסף מרשות המיסים. להתגאות, וכנראה הקשר היחידי שאני מוצא, שפעם משרדי הסברה עסקו בהסברה בחו"ל. כנראה שאת מעשי הממשלה הזאת בחו"ל כבר אי-אפשר להסביר, אז את תסבירי את הרפורמה של יריב לוין, כמו שהצעת, תסבירי את הטיעון של רשות המיסים, כי ייתכן, כדי שחס וחלילה לא יהיה מצב ששר אוצר,

בממשלה יסתבך עם רשות המיסים. הרי אחד כבר הסתבך, אז צריך הסברה טובה לרשות המיסים כדי שאנשים ידעו איך לתפקד כדי ששרים נוספים לא יחזרו על זה. משרד הסברה כזה, שהוקם על בסיס רשות המיסים, את זה לא ראיתי. זה יצירה מיוחדת של הממשלה הזאת.

הדובר הבא, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח. חבר הכנסת גדי איזנקוט. היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתמול הייתה התלכדות של שני תאריכים: יום הנפילה של שיירת הל"ה, קרב קשה, נהרגו 35 לוחמים, זה קרה לפני 75 שנים, בליל 15, 16 בחודש, 75 שנים לאחר מכן זה היום שמונה הרמטכ"ל ה-23, ואני מצטרף לכל מילה למה שאמר פה חילי טרופר. בראשית שנה נהוג במערכות הגדולות להציג הערכת מצב שנתית. אנחנו נכנסים לשנת ה-75, עם סיכונים והזדמנויות, ואולי תזכורת לדברים הרציניים שצריכים להעסיק גם את הממשלה, גם את הכנסת, גם את המערכות העיקריות, לטובת הציבור במדינת ישראל. עיסוקים שהוזכרו פה גם בנאומי הפתיחה הם החרפת האיום האיראני, גם איום הגרעין, גם ההשפעה האזורית והבין-לאומית, הזירה הפלסטינית, שהיא לפני פיצוץ, בתקופה רגישה מאוד, לטעמי, הרגישה והנפיצה ביותר מאז סוף האינתיפאדה השנייה ב-2004, הזירה הצפונית, מאמצי התבססות, מאמצי דיוק וכדומה, ואז זירת הפנים, הזירה שהעסיקה אותנו במערכת הבחירות ועמדה במרכז השיח. אני מבקש בהזדמנות הזאת לדבר גם על הזדמנויות, והן עלו בסדר העדיפויות שהוצגו על ידי ראש הממשלה, של מניעת גרעין מאיראן, של קידום השלום עם סעודיה, הורדת יוקר המחיה וחיזוק הביטחון האישי והמשילות, אתגרים רציניים מאוד לכל הדעות. ואולי זה תזכורת לחלק מהאנשים פה על הדרך שצריך להתמודד עם אתגרים כאלה ברצינות, ללא זחיחות, עם קצת צניעות וענווה, ולזכור שכדי לקדם את הנושאים המאוד-חשובים האלה נדרשת חברה סולידרית, חוסן לאומי, נדרשת כמובן עוצמה צבאית וכלכלית ומעמד אזורי וחיזוק היחסים עם ארצות הברית. וכאשר באים לבצע שינויים ורפורמות וחוקים חדשים ופיצול של משרדים, אני מציע לשמור על קשר עין עם המטרות שהוגדרו כדי שאפשר יהיה לקדם אותן עבור אזרחי מדינת ישראל. תודה רבה לחבר הכנסת גדי איזנקוט. חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת. חברת הכנסת נאור שירי. חברת הכנסת נאור שירי. חבר הכנסת נאור שירי. אנחנו בודקים ערנות,

לא, לא, הוא צודק. גם בלשכה שלי רשום שירי קודם, אז גם הם חושבים שאני אישה. אני לא מתקן את זה, כי זה כאילו בכנסת הזו ובממשלה הזו, אני מעדיף שאפילו תהיה איזו מחשבה כאילו אני מצטרף לשוויון המגדרי.

התחושה הדדית. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, קודם כול עניין הגובה של מתן כהנא, אני בכלל חושב שזה לא חוקי, כל נושא הגובה, ולי הוא מאוד בעייתי, ובכלל יש איזה אגדה אורבנית לגבי גובה וקוקפיט של מטוסים. אז אני מבין שזה אגדה אורבנית, נכון? אבל אחרי מתן כהנא היה פה גדי איזנקוט. לכן אמרתי שאני לא צריך לגעת

אגיד לך שאח שלי 1.96 מטר

מה קורה שם? טוב. האמת, גם לי היה, לא, בסדר. בפעם הקודמת הייתי צריך להוריד את זה. גם יושב פה לפעמים אייכלר, ואני מוריד את הדוכן והוא עדיין יותר גבוה ממני. הוא יושב ואני זה. אבל ראיתי קודם שהיו פה איזה חצי צחוקים, ידידי חבר הכנסת סימון דוידסון, על יוראי, על ההעלאה וההורדה של המיסים,

אתה זוכר את זה? ואני עדיין מנסה להבין, הוא יודע מה אנחנו עשינו להם. לא להפריע לי, בבקשה. ואני עדיין מנסה להבין את התוכנית להקפאת הארנונה, העלייה בארנונה, שזו גם הייתה תוכנית מאוד מצחיקה שלכם בקמפיין, ואני אשמח גם ששר החינוך, תושב נכבד בעירי הנכבדה, יוכל להגיד לי איך קורה המנגנון הזה אחרי שמעבירים תקציב עירייה, שמשנים את תעריפי הארנונה. גם זה יהיה נחמד. אשמח גם אם תוכל להגיד לי. אז תפסיקו לצחוק על אנשים, וטול קורה מבין עיניך,

מר שר התקשורת, כי אתם לא יודעים, אתם משקרים לציבור כבר די הרבה שנים, אבל זה היה בהחלט אחד השקרים הכי מצחיקים. מה שהיה עוד יותר מצחיק היה לשמוע יום אחרי את ניסיון ההסבר של חבר הכנסת בועז ביסמוט, שאומרים לו: תגיד, איך התוכנית הולכת? זה באמת היה נשמע הזוי. אתה אומר: אוקיי, איך אתם הולכים לעשות את זה? והוא בא ואומר: כן, יש תוכנית, זה מוסדר וכו'.

שעה אחרי, הוציאו הסבר שבכלל לא התכוונו לארנונה, וזה איזו פליטת פה. עלק פליטת פה, היה תסריט, היה במאי, היה צלם,

אבל זה היה איזה פליטת פה. אז תרגיעו את עצמכם קצת, אם בן אדם שדיבר בריאיון והתבלבל, וגם קצת צניעות, במיוחד לך, למה אתה מתהלך פה כמו איזה טווס שאני לא יודע מה. גם זה היה קצת יותר ראוי. תגיד, העלינו מיסים או הורדנו מיסים? אז בוא נרגיע, ותשתה כוס מים קרים,

קצת צניעות, תרגיע, בסדר? כי גם אתם ממציאים שטויות, והרבה יותר גרועות. אתם בורים ועמי הארץ. אין לכם מושג מה אתם עושים. טוב, לא נשאר לי הרבה זמן, אז אני רק אציין, תפיסות שבטיות, השר שלמה קרעי, בבקשה. השר שלמה קרעי, אף אחד לא שומע אותך. בוא נניח שאם אתה לא צורח, אז כנראה שאף אחד גם לא צריך לשמוע אותך.

אני רק מאחל לך שתהיה 20% טוב כמו קודמך בתפקיד, ותהיה צנוע ב-200% הרבה יותר.

טלי, ערב טוב. באמת, את מדלגת בין הדוכנים פה. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת גדעון סער. חבר הכנסת גדעון סער, מדבר?

שמוותר. בסדר, קוראים, קוראים, קוראים.

גדעון. הוא הכין ולמד את

רק תבין עד כמה בור ועם הארץ חבר הכנסת שירי, הוא התכוון בכלל לדבר על המשכנתה,

ארנונה, ארנונה, ארנונה. קרעי, זה הלילה, הלילה עושה להם לא טוב. למה,

לא, אופוזיציה, תתעוררו, תתעוררו. השר המקשר, תרגיע

כבר יוצר משרד חדש, המשרד להסברה. אמור תעמולה. ומה השלב הבא? עדיין, כך אנחנו קוראים, איננו יודעים את כל הפרטים, אבל מתרשמים שמהנדסים איזו נוסחה עבור חבר הכנסת אמסלם, אולי שר לשיתוף פעולה אזורי שיהיה גם שר במשרד המשפטים, סימולטנית, כשר שני. הולך להיות נשיא בית משפט עליון. אולי הבא בתור יהיה חבר הכנסת דנון. אבל אני מזכיר לכם, אנחנו כבר ב-17 בינואר, עברנו שנה ועדיין ממשיכים להקים את הממשלה,

עדיין משתנים תפקידים, מקימים משרדים. אבל אם אנחנו מדברים, אדוני היושב-ראש, על נושא חשוב כמו המאבק ביוקר המחיה, ראינו את מסיבת העיתונאים, הדי חיוורת, יש להודות, של ראש הממשלה ושר האוצר לפני כמה ימים, שורת צעדים שהם ברובם למעשה מהלכים של הממשלה היוצאת, מנגנונים שממילא קיימים בחוק.

בחלק מהדברים אפילו צעדים יותר חלשים, כמו בנושא הדלק, מכפי שעשתה הממשלה הקודמת. אפילו לא חלק קטן מהיצירתיות שראינו בהמצאה וייצור של משרדים חדשים ותפקידי שרים. ואני רק שואל: עם כל זה, אדוני היושב-ראש, אנחנו כבר רואים שמושיבים את השרים החדשים בספסלי חברי הכנסת, ואם התהליך הזה יימשך, אולי הם ישבו שם למעלה ביציע. תודה רבה, חבר הכנסת גדעון סער. הדובר הבא, חבר הכנסת אלון שוסטר, אינו נוכח, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, אינה נוכחת, חבר הכנסת אריאל קלנר, מוותר, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, רגע, שוסטר פה. אינו נוכח, חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת.

הוא לא היה כשקראתי. אם ככה, תמה רשימת הדוברים. אתה הגעת לאחר שסיימנו. השר, את לא היית פה.

את לא היית פה, היית בחוץ. השר יואב קיש יעלה לסכם. הודעה אישית זה אחר כך. חברת הכנסת מירב בן ארי, קראתי, את לא היית כאן. קראתי פעמיים לאלון שוסטר, לא היה. חבר'ה, הלילה עוד צעיר. מה אתם, עוד רגע יהיה לכם עוד זמן, מה הבעיה?

לא, אנחנו רוצים עכשיו. הודעה אישית זה אחרי הצבעה. לא, לא, כבוד היושב-ראש, אני יכול לדבר? אנחנו לא נדע להצביע בלי הנאום של מירב בן ארי. לא נדע מה להצביע בלי שמירב בן ארי תנסה לשכנע. לא, קראתי לו כי הוא היה כאן. אבל הוא קרא לה והיא לא הייתה פה. הוא קרא לכולם, אני שמעתי, אלקין. חבר'ה, זה לא משנה כמה רעש תעשו. אלקין, הוא קרא לכולם, הם לא היו פה, מה אתה רוצה? חבר הכנסת שוסטר, קראתי לך, לא היית כאן.

לחבר גדעון סער קראתי כי הוא היה ורציתי שישמע אותי. תריצו אותנו, לא הייתה. מיכל, אל תעשי פרופוגנדות פה.

לשבת ולאפשר לשר המקשר לסיים את הדברים.

אתה יכול להתחיל לדבר. שני שרים מותר, אחד חמש דקות ואחד לא מוגבל. הראשון לא מוגבל, השני חמש דקות. אתה הראשון. את גדעון סער לא ראית. קודם אני כאן. לא, גדעון סער, ראיתי אותו. אתה לא הקראת את מירב בן ארי. את לא היית פה, כמו שהם לא

הוא רוצה שאת תעלי כדי שאז הוא יגיד למה היא לא. עזבו, די, גמרנו. אין לי בעיה שהיא תעלה, אבל תיתן לי לעלות. הבנת, גלית? זה לא קשור, היא עולה, אופיר, אתה מביא את האנשים?

חברת הכנסת מירב בן ארי,

על חשבון מי? הבנקים יודעים שאתה הולך לקחת להם את זה? תראה, הם לא מסוגלים להקשיב, אתה מבין?

השיטה שלכם לסתום פיות, חבר הכנסת כץ.

ולא לתת לדבר, זה פשוט, קריאות ביניים, בישיבה. קריאות ביניים, בישיבה. אין בעיה, קריאות ביניים, בישיבה.

אני רוצה לומר עוד דבר. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אומנם אתה יושב בכיסא של אלעזר שטרן, אבל אני מקווה שלפחות עכשיו אתה יודע מה קרה עם המיסוי של השתייה ושל החד-פעמי. אתה יודע, את זה אתה יודע.

אני רואה על הפנים של חלק ממכם, חלק ממכם ישנו וחלק היו פה, אז אני אומר לאלה שישנו, הפסדתם פה

מאוד מאוד לא פלורליסטי.

חבר הכנסת רון כץ. חברת הכנסת מיכל שיר. אתם יודעים, היה איזה שלט באחת ההפגנות בבלפור שבו התפלקה לשמאל טיפת אמת,

בדרך כלל האמת אינה דרכו. היה איזה מפגין שמאל שלא ידע שלא מספרים את האמת, חברת הכנסת מיכל שיר, קריאה ראשונה. ואז הוא החזיק שלט ועליו היה כתוב מפגין שמאל, כן: העיתונות שלנו. התקשורת, שלנו. הפרקליטות, שלנו. העליון, שלנו. האקדמיה, שלנו. עכשיו גם השלטון יהיה שלנו.

חברת הכנסת מירב בן ארי,

אי-אפשר כבר לשמוע, את שרת ההסברה של מדינת ישראל?

למה לשקר, לא היה שלט כזה.

אני כל כך נהנית לראות אתכם מתעצבנים, זה עונג. יש עובדה אמפירית, ואני מוכנה לשתוק פה על הדוכן, אם מישהו ייתן לי תשובה. את משקרת.

והינה העובדה האמפירית. ספרתי מאז קום המדינה, מאז שבית המשפט העליון החשוב הושת, חברי הכנסת, חברי הכנסת, נא לא להפריע. 90%, 90% משופטי העליון,

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, קריאה ראשונה. הם אשכנזים. אני יודעת שאסור לומר את המילה "אשכנזים", אני יודעת, מדיניות הממשלה, חברת הכנסת שיר, קריאה שנייה. ובכל זאת, 90% משופטי העליון הם אשכנזים, 10% הם מזרחים.

חבר הכנסת דוידסון, קריאה ראשונה. את גזענית. את בן אדם גזען. היא פוגעת במזרחים. בשביל מה היא עושה את זה? חבר הכנסת דוידסון, קריאה שנייה. עכשיו אני

על המשרות הבכירות.

ישראל משתחררת. יהיה שוויון.

תודה רבה לשרה גלית דיסטל אטבריאן. רבותיי חברי הכנסת, אני רוצה לגשת להצבעה.

הודעה אחרי השר. הודעה אישית זה אחרי ההצבעה. שמית. יש כאן בקשה להצבעה שמית. מזכיר הכנסת יקרא בשמות חברי הכנסת,

(קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי,

גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר,

אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון, אינה נוכחת חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר,

אברהם בצלאל,

אורנה ברביבאי, אינה נוכחת ניר ברקת, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד דני דנון, בעד שלום דנינו,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

אוהד טל,

בעד חילי טרופר, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

ישראל כץ, בעד

אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי,

יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז,

מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח משה סולומון,

לימור סון הר מלך,

אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק,

בצלאל סמוטריץ' בעד משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה,

חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל,

עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יואב קיש,

אריאל קלנר, בעד

גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, בעד מירי מרים רגב, אינה נוכחת שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול,

רזבוזוב, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח עמיחי שיקלי, בעד מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת נא לקרוא את רשימת האנשים שלא היו. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט,

ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח דבי ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי,

רם בן ברק,

אורנה ברביבאי,

מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, נגד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח חילי טרופר,

אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, נגד מירב כהן, נגד מתן כהנא, נגד עופר כסיף, אינו נוכח רון כץ,

להב הרצנו, נגד יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי,

אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח שרון ניר,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, נגד גדעון סער,

מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר,

עודד פורר, נגד יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן,

מטי צרפתי הרכבי, נגד

נגד מירי מרים רגב, אינה נוכחת שמחה רוטמן,

עידן רול, נגד יואל רזבוזוב, נגד אפרת רייטן מרום, נגד יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר, נגד אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן,

שירי, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מישהו באולם שרוצה להצביע ועוד לא הצביע?

(קורא בשם חבר הכנסת) מיכאל מרדכי ביטון, נגד תמה ההצבעה, נא למסור את התוצאות. ובכן,

להלן תוצאות ההצבעה: 49 בעד,

אני קובע

בהצלחה לשרה גלית דיסטל אטבריאן. לפני שנמשיך לנושא הבא, הודעה אישית של חבר הכנסת מיקי לוי, שביקש למסור. תודה רבה, אדוני היושב בראש. האמת היא, קיוויתי שהשר בן גביר יישאר כאן. משום מה, הוא יצא החוצה. אז אולי אבקש מחבר הכנסת כהן, שביקש להניח אזיקים על ידיו של שר הביטחון לשעבר גנץ ועל ידיו של ראש הממשלה לשעבר לפיד, ואף נעשה שימוש אולי בבקשה של חבר הכנסת פוגל, שביקש לעצור את חבר הכנסת לפיד, ראש הממשלה לשעבר, ואת השר גנץ, שר הביטחון לשעבר. לסרב פקודה? אתה גם רוצה שחיילים יסרבו פקודה, במשך 15 יום, דגנרטים. איזה בושה. תלמד דרך ארץ.

במשך 15 יום, 15 יום, עשרה הרוגים ועשרות פצועים. 15 יום. הצהרות, נפנופי אקדח, צעקות, התלהמות, קללות מול פני השר לשעבר בר לב. כל זאת, ממי? מהשר לביטחון לאומי בן גביר, האיש שלא שירת בצה"ל, מקלל ומגדף את השר בר לב לשעבר, שהיה מפקד סיירת מטכ"ל. אחד שלא שירת מקלל ומגדף את מי שהיה מפקד סיירת מטכ"ל. היכן הביטחון האישי שהבטחתם לאזרחי מדינת ישראל? השר לביטחון לאומי, שהוביל לשינוי פקודת המשטרה, אינו מבין בהפעלת הכוח של המשטרה. תביא תוצאות כפי שהבטחת. 15 יום, עשרה הרוגים. עשרה הרוגים. לא ראיתי אותו בשום זירת אירוע מנופף באקדח שלו וקורא להשליט סדר ולהחזיר את הביטחון האישי. בושה. תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. נעבור לנושא הבא. לפני כן, הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אבקש להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, הצעה לתיקון תקנון הכנסת שהכינה ועדת הכנסת, אשר עוסקת בתחומי העניין של ועדות הכנסת. עוד אבקש להודיעכם כי על פי סעיף 96ה(1) לתקנון הכנסת, עקב מינויה של חברת הכנסת גילה גמליאל לשרה ביום ט' בטבת התשפ"ג, 2 בינואר 2023, נמחק שמה מהצעות חוק שהייתה שותפה להן עם מציעים אחרים. כמו כן, עקב מינוים של חברי הכנסת שלהלן לסגני שרים ביום י' בטבת התשפ"ג, 3 בינואר 2023, הורדו מסדר-היום הצעות חוק שהגישו כמציעים יחידים ושמם נמחק מהצעות חוק שהיו שותפים להן עם מציעים אחרים: משה אבוטבול, משה ארבל, מיכל מרים וולדיגר, אבי מעוז, אורי מקלב. על אף האמור, על פי סעיף 96ה(2), סגני השרים שלהלן הודיעו שחברי כנסת אחרים יהיו יוזמים של הצעות חוק במקומם, כמפורט להלן: סגן השר אבי מעוז העביר את הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון, ייעוץ הרבנות הראשית),

שמספרה פ/97/25, לחבר הכנסת יוסף טייב, את הצעת חוק התאמת טפסים ממשלתיים (פרטי הורים), התשפ"ג 2022, שמספרה פ/134/25, לחבר הכנסת יצחק פינדרוס, את הצעת חוק זכויות החולה (תיקון, הכנסת מזון למוסדות רפואיים בחג הפסח), התשפ"ג 2022,

התשי"ד 1954. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להעברת סמכויות אלו. למה? תודה רבה לשר המקשר, השר יואב קיש. חבר הכנסת זאב אלקין, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, חברי הכנסת, שאל חבר הכנסת סער,

בכלל צריך את ההעברה הזאת? והתשובה מאוד פשוטה: בזכות ההעברה הזאת, מאי גולן שרה. זה לא עניין של מה בכך, חבר הכנסת סער.

כי חבר הכנסת מקלב, לא היה לו מספיק להיות סגן שר במשרד התחבורה, אחראי לנושאים שקשורים לציבור החרדי. הוא רצה להיות אחראי גם לשורה של נושאים שנמצאים במשרד לשוויון חברתי. אז אומנם, אם כבר מפרקים את המשרד לשוויון חברתי לכמה חתיכות, יכלו להעביר את זה למשרד התחבורה, אבל בשביל מה לעשות את זה כל כך פשוט? העבירו את החלקים האלה דווקא למשרד ראש הממשלה.

חבר הכנסת מקלב סגן שר בשני משרדים, במשרד התחבורה ובמשרד ראש הממשלה, והולך להיות אחראי לעניינים האלה. יש לו שני צוותים? ברור. יש לאותו איש שני צוותים. יש לו שני תפקידים של סגן שר. לא, יש לזה השלכות יותר מרחיקות לכת. בגלל שהוא תפס את הפוזיציה של סגן שר במשרד ראש ממשלה, זה חד גדיא. מאי גולן, לא הצליחו למנות אותה לסגנית שרה, כפי שדיברת על כך פה,

חבר הכנסת סער, ולכן נאלצו למנות אותה לשרה, ולה יהיה כבר צוות שלם, לכן זה לא סיפור של שני צוותים. שרה בלי תיק.

אבל אני חייב להגיד, דבר אחד נראה לי נורא מוזר,

ראש הממשלה הנוכחי היה אומר: תהיו כחלונים. אני לא מבין את חברי סיעת הליכוד שעדיין לא שרים.

גלית דיסטל לא הייתה צריכה להיות שרה, התעקשה,

ועכשיו אפילו התקדמה לשרת ההסברה. מאי גולן הייתה צריכה להיות סגנית שר, לא הצליחו למנות, התעקשה, הפכה לשרה. סגנית שר, זה נולד ב-16:00. גם זה נכון. ולכן, חברי כנסת של הליכוד שבטעות נשארו עדיין חברי כנסת,

תהיו מאי גולן, תהיו גלית דיסטל, כולכם תהיו שרים. פעם הייתם כחלונים, עכשיו אתם צריכים להיות מאי גולן. יש עוד הרבה כיסאות סביב השולחן הזה. הרי ממילא פתחו פה עוד שולחן. כדי לא לפתוח שולחן בפנים, הממשלה משתמשת בשולחן מאחור. אתה היית שר של שני משרדים,

כבר חילקו את זה לשלושה חלקים, חבר הכנסת סעדה. המשרדים שאני הייתי בהם, כבר חילקו אותם לשניים ולשלושה. אין מה לעשות. ולכן, אלה שעדיין לא מונו לשר הם בעיניי פראיירים. תלמדו ממאי גולן איך עובדים. כולכם תהיו מאי גולן. כולכם תהיו בממשלה, ואנחנו נחזור פה לעוד השבעות ועוד השבעות ועוד השבעות, כי כל אחד יכול. המסר מאוד מאוד פשוט: כל אחד יכול.

עוד מעט גם כולם יתפטרו בנורבגי ויבוא לציון גואל. לכן, בסופו של דבר, המסר פה הוא אחד: תהיו מאי גולן, תהיו שרים.

תודה רבה לחבר הכנסת זאב אלקין. הדוברת הבאה, חברת הכנסת מירב כהן.

שאבתם מים בששון, אלקין. מים לדוד המלך, שר המים. מים לאלקין. בבקשה. נא לא להפריע. חברי הכנסת, שוב אתם עושים פיליבסטר לעצמכם ולשרים שנמצאים כאן. חבר הכנסת סעדה.

תודה. כבוד היושב-ראש, טוב, עצוב לי להיות פה בסעיף הזה, כי הייתה לי את הזכות לעמוד בראשות המשרד לשוויון חברתי, שהוא משרד מאוד חשוב, שהרעיון שלו זה לקחת קבוצות אוכלוסייה עם צרכים ייחודיים ולייצג את הקבוצות האלה מול כל משרדי הממשלה,

אם זה קהילת הלהט"ב.

עשינו עבודה שתכללה את תוכניות העבודה עבור האוכלוסיות האלה. פירקו את המשרד לשלושה חלקים, חלק משרד ראש הממשלה, חלק נגב וגליל, חלק נשאר במשרד. ואני רוצה רגע לעשות zoom in על הנושא שהכי קרוב לליבי, וזה הזקנים במדינת ישראל. גם פה קרעו את המשרד לחתיכות בצורה שפשוט תפגע בשירות שאזרחים ותיקים מקבלים. את הרשות לניצולי שואה העבירו למשרד ראש הממשלה. חלק מהיחידות, וגם חלק מהיחידות שקשורות לשורדי שואה, נשארו במשרד. חלק מהאגפים פשוט נקרעו זה מזה. את החלק של האזרחים הוותיקים לקחו לנגב וגליל. תהרגו אותי, מה קשור לקחת אזרחים ותיקים לנגב וגליל? רוב האזרחים הוותיקים בכלל לא נמצאים במשרד הזה. עכשיו, מעבר לזה שזה עושה בלגן לאנשי המקצוע, יש יתרונות מסוימים לגודל.

שורדי שואה ואזרחים ותיקים צריכים להיות ביחד, כי מה לעשות, שורדי שואה הם גם אזרחים ותיקים. אז יש להם מוקד אחד שעושה מיצוי זכויות, ויש יחידות שעושות ביקורי בית ומתעסקות בבדידות, ויש יחידות שמתעסקות בסיעוד, ויש יחידות שמתעסקות בפעילויות העשרה. לא הגיוני לפצל את זה, לקרוע את זה, על פני כל כך הרבה משרדים. זה פשוט לא מקצועי. אני מבינה את השיקולים הפוליטיים, אבל לצערי הכניסו את השיקולים הפוליטיים כאן למקומות שפשוט יפגעו בשירותים שהאזרחים הוותיקים צריכים לקבל. אני מאוד מקווה שלפחות, לפחות תשכילו לרכז את כל השירותים של האזרחים הוותיקים ביחידה אחת. נקודת האור היחידה שאני רואה באירוע הזה זה שחבר הכנסת השר אורי מקלב הוא באמת בן אדם ישר וחרוץ, ובאמת הנושא הזה בליבו. הוא לא שר, הוא סגן שר. הוא סגן שר.

הוא בן אדם שליבו במקום הנכון ובא לעבוד, וישר, ואכפת לו מהנושא הזה. לפחות קחו את הנושאים, את היחידות השונות של האזרחים הוותיקים, ותרכזו את זה שם. לפחות שיהיה בן אדם אחד שמייצר התמחות. זה עולם ומלואו. אנחנו חיים בעולם שבו האוכלוסייה מזדקנת. שיעור האזרחים הוותיקים היום הוא כבר 12% מהאוכלוסייה, וזה ילך ויגדל. אנחנו חייבים לדעת לייצר עבורם פתרונות. זו באמת התמחות. השאלה, מה זה ותיקים? איזה גילים? אז היום אזרחים ותיקים זה מעל גיל הפרישה, נשים זה 62 וגברים זה 67. אגב, לשיטתי, בתוכניות העבודה שאני קידמתי עשיתי תוכניות נפרדות לאנשים מ-60 עד 80 ומ-80 ומעלה.

אנשים בני 60 פלוס הרבה פעמים רוצים להישאר בשוק התעסוקה, מחפשים עוד עצמאות, וזה סוג אחד של פתרונות, בהחלט.

ול-80 ומעלה זה פתרונות אחרים. לפחות תשכילו ותרכזו מאמץ במקום אחד. תודה רבה.

באמת הנחמה היחידה שאני מוצאת זה שלפחות חבר הכנסת מקלב יהיה סגן שר שיטפל כמו שצריך בנושא שורדי השואה. שם עוד נשתף פעולה. אבל הפיזור הזה והקריעה של המשרד לכל כך הרבה חלקים זה עוול גדול. תודה רבה. בהחלט אפשר לפרגן שעשית שם עבודה מצוינת, וכולם יודעים את זה. חבר הכנסת גדעון סער, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כשעלה לכאן לפני כמה דקות השר המקשר בין הממשלה לכנסת יואב קיש באמת שאלתי אותו מה הטעם להעביר את הסמכויות לעניין שלושת החוקים שנוגעים לניצולי השואה ולנרדפי הנאצים מהמשרד לשוויון חברתי למשרד ראש הממשלה ולאחריות ראש הממשלה, שבוודאי יש לו את האחריות ואת כובד המשימות הגדולים ביותר. ובאמת זה אפילו היה מוזר בכלל מדוע לבקש טעם, כי איך אפשר למצוא היגיון בתוך אותה מלאכה של גזירת תיקים והעברת סמכויות בתוך הכאוס החדש הזה שנוצר. אבל אני הייתי רוצה להאיר זווית, אני חושב שחשובה, בכל השבץ-נא הכללי הזה. דובר לא מעט, אדוני היושב-ראש, על העובדה שבממשלה החדשה יש מיעוט של שרות באופן יחסי, בוודאי שבאופן יחסי לממשלה הקודמת, אבל אני חושב שגם באופן אבסולוטי, ודאי באופן השוואתי גם למדינות מתוקנות אחרות בעולם. אבל זה לא רק שיש מעט שרות באופן יחסי, כשאתה בודק את תוכן התפקידים זה מאוד מטריד. לגברים דרך כלל יש תיקים אמיתיים, תיק הביטחון, תיק החינוך, תיק הבריאות, תיק הפנים. איזה תיקים יש לנשים המעטות שחברות בממשלה? למעשה, רק לשתיים מהן, לשרה להגנת הסביבה ולשרת התחבורה, יש משרדים אמיתיים באחריותן. השאר קיבלו: מאי גולן, שרה בלי תיק, אורית סטרוק, שרה למשימות לאומיות, משרד שהוא המצאה חדשה, שם חדש, המצאה חדשה, גלית דיסטל, משרד ההסברה, גם משרד שהוקם לפני כמה דקות, וספק רב, בלשון המעטה, שיש בו צורך, גם השרה גילה גמליאל, שהייתה בעבר שרה למשרדים אמיתיים, כמו המשרד להגנת הסביבה או המשרד לשוויון חברתי, נא לסיים. הועברה למשרד המודיעין. והדבר הזה, אדוני היושב-ראש, הוא מצער, משום שהוא גם משקף גישה כאילו נשים לא יכולות לעמוד בראש משרדים אמיתיים. תודה רבה. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, יש לנו פה עסק עם ממשלה שטוענת שהיא עובדת עבור החלשים, עבור האזרחים ועבור הפריפריה, ממשלה שקיבלה מנדט לפני חודשיים והושבעה לפני כמה שבועות, ובמקום להציג תוכנית שתוריד לכם, האזרחים, את המחירים, קצת את יוקר המחיה, ותקל ולו במעט על החיים, כמו שלמשל עשתה השרה אורנה ברביבאי בקדנציה הקודמת, הממשלה רצה ומיהרה בפעולותיה הראשונות,

לבזבז 3 מיליון שקלים על שינוי השם של המשרד לביטחון הפנים למשרד לביטחון לאומי, יח"צ ואגו שעלו לכם 3 מיליון שקלים, עוד מיליונים על שינוי הלוגו של משרד התחבורה,

יח"צ ואגו, הקמה מחדש של משרד הפרופגנדה, שמתאים בעיקר למשטרים חשוכים, בעלות של 19 מיליון שקלים, מינוי מספר בלתי נתפס של שרים, שרק כדי שייכנסו כאן,

סביב שולחן הממשלה, צריך לנסר את השולחן הזה,

צלמו אותו, את השולחן הזה צריך לנסר בעלות של יותר מ-200,000 שקלים. ממשלה חברתית עלק. ממשלה של פייק, שדואגת לעצמה, לאגו שלה, לכיס שלה, ממשלה שמכשירה עבריינים שגנבו ויגנבו מהאזרחים, בין היתר גם מאלה שבחרו בהם, ממשלה ששר האוצר הוא גם שר הביטחון, ואין לו זמן עבורכם, האזרחים, הוא עסוק בסבתות של הלהט"בים. ואתם, אזרחים יקרים, תמשיכו מחר ללכת לסופר ותשלמו. אתם לא תגמרו את החודש. ואז יבואו שרי ושרות הפרופגנדה, ויאכילו אתכם שהם עובדים בשבילכם ולא עבורכם, אבל הם לא ישכחו להגיש לכם את החשבון של המשרדים שלהם לקינוח. הממשלה החדשה לביזיון מדינת ישראל ואזרחיה. תודה רבה לחברת הכנסת מיכל שיר. חבר הכנסת גלעד קריב. איפה נעלם שר המים? מעניין. תשאל את דודי אמסלם. אולי הייתם נותנים לו להיות שר המים. תלמדו מאיתנו מה זה פיליבסטר,

ח"כים. חברי הכנסת, חברי הכנסת. חבר הכנסת ביטון, בוקר טוב. חברי הכנסת, לאפשר לחבר הכנסת קריב לדבר.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

אינני יודע אם הדברים הוזכרו, אני מניח שכן, אבל גם אני מבקש הערב הזה או הבוקר הזה לשלוח חיבוק ודברי חיזוק למשפחתו של אברה מנגיסטו, ויחד עם בני המשפחה הזאת, גם לבני משפחתו של הישאם א-סיד ושל חללי צה"ל, בני משפחת גולדין, גם על זה צריך לקרוא קריאות ביניים? חבל. הישאם א-סייד. זה מה שנאמר ולמשפחות אורון וגולדין.

אדוני היושב-ראש, אנחנו מדברים לא מעט בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, על מה קרה לנתניהו ומה ההבדלים בין נתניהו של לפני 10 שנים ו-20 שנה לנתניהו של היום. אבל בדבר אחד נתניהו נשאר נתניהו, ואני לא מתכוון לנהנתנות האישית ולשחיתות אלא לאדישות היסודית של האיש הזה לציבור האזרחים הוותיקים של מדינת ישראל. כאשר נתניהו היה שר האוצר וביצע את המהלכים סביב קצבאות הביטוח הלאומי, הוא סירב, למרות כל הפניות וכל המחאה הציבורית, להבחין בין הפגיעה בקצבאות של אלו שיכולים להשתלב בשוק העבודה לבין קצבת האזרחים הוותיקים או קצבת בעלי המוגבלויות, בעלי הנכות, שבאמת, לא "בעלי" עם המוגבלויות, אבל זה נקרא קצבת נכות. זה הביטוי, נכון? מקבלי קצבאות הנכות. הוא סירב להפנים את העובדה שאין מה לגעת בקצבאות שלהם, מכיוון שהם אינם יכולים להשתלב בשוק העבודה, בדגש על האזרחים הוותיקים. והאדישות היסודית של נתניהו לציבור האזרחים הוותיקים באה לידי ביטוי גם בממשלה השישית שלו. אלפי סעיפים בהסכמים הקואליציוניים, ההסכמים הקואליציוניים המפורטים ביותר בתולדות מדינת ישראל, ואין בהם סעיף אחד שנוגע להטבת מצבם של האזרחים הוותיקים. לזה צריך לצרף את הקריעה לגזרים של המשרד לשוויון חברתי, העניין שבו אנחנו עוסקים בשעה הזו, וגם כאשר צפינו כולנו באותה מסיבת תעמולה, שבה הוא ושר האוצר הציגו את הפייק-תוכנית שלהם להטבה עם אזרחי ישראל הוותיקים, לא שמענו שם שום בשורה בעבור האזרחים הוותיקים. ולמעלה ממיליון אזרחים ותיקים במדינת ישראל עומדים משתאים לנוכח האדישות הזאת למצבם.

נתניהו אכן לא משלם במסעדות, בדיוק כמו האזרחים הוותיקים, נא לסיים. שלא יכולים להרשות לעצמם לשבת במסעדה, אבל כמובן לא מאותה הסיבה.

להם אין, והוא מושחת. תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת מירב בן ארי. תודה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, מכיוון שאדוני היושב-ראש לא קרא מספיק בקול בדיון הקודם אז לא הספקתי לברך את שרת התעמולה החדשה של מדינת ישראל, ולכן אני כמובן לא אפספס את ההזדמנות הדרמטית הזו, שבה אנחנו חייבים להגיד לה: תודה שנשלחת אלינו להסביר את מדינת ישראל. אבל גלית שלנו לא תסביר את מדינת ישראל, היא תסביר את הרפורמה של לוין. היום היא אומרת ככה: "פניתי לראש הממשלה בבקשה להקים מטה חירום להסברת רפורמת לוין. נוכח הבהלה הציבורית שנוצרה מהטעיה מכוונת מצד התקשורת ומפלגות השמאל, אני מתכוונת להנגיש לציבור את פרטי הרפורמה ולפרט את" כנראה זה "העובדות", היא כתבה "העבודות",

אולי זה גם עבודות. "נתניהו נתן לי אור ירוק. בקרוב ישראל תהפוך דמוקרטית יותר והציבור יזכה למידע עובדתי סדור". יש לי שלושה דברים מסודרים להגיד על זה: 1. אם זה מה שאמרתם בקמפיין אז מה את צריכה להסביר? הרי מה הם אומרים? אנחנו בקמפיין אמרנו שיש רפורמה, כולם יודעים, אז למה צריך להסביר? למה לבזבז זמן על הסברים, יוסי טייב? הציבור יודע על מה נבחרתם. הרי כל אדם במדינה יודע שבאתם בגלל הרפורמה, אתה יודע, כשהוא מדבר אתה צריך להוסיף לי זמן. חבר הכנסת טייב. מה שמגיע, מגיע. אני לא ביקשתי יותר,

אבל אתה יכול להוסיף לי. דבר שני, אני רוצה לדעת אם שרת התעמולה מתכוונת להשתמש במשאבים שלנו. הרי מה היא אומרת? בוקר טוב, אלמוג כהן. הקרן החדשה מממנת. בכספי המיסים של מדינת ישראל, שחצי ממנה בכלל לא מסכימים, היא רוצה לממן את ההסברה. סליחה, זה הכסף שלי, את לא תממני עם הכסף שלי את ההסברה של הצד הפוליטי שלכם. איפה נשמע דבר כזה? הקרן החדשה, די כבר עם בלבולי המוח. אתה לא מאמין לעצמך. אני לא מוכנה שהכסף של הציבור הכללי, היא תשתמש בו, בבקשה שים לב לאדון טייב, אני רק אומרת לך. אתה חייב לי, לדעתי, דקה על מה שקרה פה. חברת הכנסת מירב, וגם טלי. טלי, יקירתי. כל הכבוד לכם. כל הכבוד. פיליבסטר של הקואליציה. אני לא רוצה להפריע לקואליציה בפיליבסטר. אלמוג, נקרא לכם להצבעות. למה אתם, אני,

נקרא לכם להצבעות. אני צריך להוסיף לה עוד. יש לה כבר עוד דקה. בדיון הקודם, אני מודיע לכם, הקואליציה הוסיפה שעה לדיון. שעה הקואליציה הוסיפה לדיון הקודם. אין לי בעיה, זה השרים שלכם שצריכים לקום לעבודה. אנחנו גם ככה בכנסת. אני התחתנתי עם הכנסת. מה קורה לך היום, טייב? מה יש לו היום? ובכן, אני רוצה לסכם ולומר שהכסף של הציבור הכללי, הוא לא יילקח לשירותי התעמולה של מדינת ישראל, בטח לא כדי להסביר את הרפורמה, שכולם בכלל הבינו, כי הם הצביעו לה,

הרי על זה הם הלכו להיבחר פה. ואני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, שתדע: אנחנו חשבנו ששרת ההסברה תסביר נגד ה-BDS, תסביר נגד האנטישמיות, אבל לא, חברים, המשימה הכי חשובה עכשיו זה להסביר לעולם את הרפורמה,

הרפורמה, את ההפיכה המשפטית, ובמילים המכובסות, תודה רבה. רגע, לא סיימתי את הדקה. את הרפורמה, מה שמגיע מגיע, אני לא ביקשתי יותר. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נמרצים ורעננים, יואב קיש, אתה לא תגיע לשעת אפס בכיתה. תראה, אדוני היושב-ראש, אתה מקשיב למה שהחבר'ה אומרים, ונראה שזה מדינה בתוך מדינה, ואנחנו מנסים להסביר עד כמה החצי השני הוא עוכר ישראל ובוגדים גדולים. אחים אנחנו, אחים אנחנו, לא קשור,

עם אחד.

אנחנו נאבקים פה על עם אחד, טלי. אחים אנחנו, תודה רבה לחברת הכנסת טלי גוטליב.

אני לא מתכונן גם בדיון הזה לתת לכם מאה פעם עד שאני אקרא קריאות. אני אקרא קריאות מהר ואני אוציא. אי-אפשר לנהל ככה דיונים. מסכים לכל מילה. אני מסכים לכל מילה, אבל כמו שמנחם בגין היה אומר: גם את המובן מאליו צריך להגיד כל פעם.

אני מאוד מזהיר מהתופעה הזאת שבלהט הוויכוח הפוליטי אנחנו מוצאים את עצמנו מטילים דופי במי שלא חושב כמונו. לכן אנחנו לא צריכים להסביר שמי שלא חושב כמונו הוא עוכר ישראל. אנחנו צריכים להקפיד ולסמן גבולות מאוד מאוד ברורים, והגבולות האלה נחצים. ושר החינוך,

כשאתה עולה לכאן, היה זהיר בדבריך כשאתה מטיל דופי במיליוני אנשים שלא חושבים כמוך, ומייד מחשיד אותם שהם פועלים לא מתוך האידיאולוגיה שלהם אלא שיש איזה גוף שטני שמפעיל אותם. זה בדיוק המקום שבו אנחנו עוברים את הגבולות. אז אתה לא מתווכח עם שר כזה או אחר, אתה מתווכח עם עיקרון חשוב מאוד, שהוא הליבה של הקיום שלנו כאן. מותר לאנשים לחשוב שאתה טועה ומותר לאנשים לחשוב שאני טועה וכולנו טועים. בין זה לבין לעמוד כאן כשרים ולהגיד שהחצי השני, ה-BDS מממן אותו וה-V15 מממן אותו כשאני נוסע לחו"ל איתך ומישהו מעז להגיד את זה, אז אין ליכוד. אני פה כבר 11 שנים. לעמוד במיאמי מול קבוצה של יהודים, אנשי שמאל קיצונים אמריקאים, עמדנו כתף אל כתף להגן על המדינה הזאת. ואת זה אנחנו מאבדים. לא היו שם לא ליכוד ולא יש עתיד ולא מרצ ולא העבודה. לא הרשינו לאחד לדבר בגנותה של המדינה. תשמרו על זה. אתה מצווה בזה, כי אתה שר החינוך, יותר מכולם.

תודה רבה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני עכשיו רוצה לדבר על נושא שטרם יצא לי לדבר עליו בכנסת העשרים-וחמש, והוא משבר האקלים והגנת הסביבה. בשלהי קווי היסוד, ממש בסוף קווי היסוד של הממשלה הנוכחית, מופיעים שבעה סעיפים בקווי היסוד של הממשלה, ובהם התחייבויות ממשלתיות לטובת הגנת הסביבה ומשבר האקלים. אני רוצה למקד את הדברים שלי פה בשני סעיפים שבעיניי הם מאוד מאוד חשובים, מאוד מאוד חשובים, כי בעיניי משבר האקלים הוא האתגר הכי גדול שניצב בפני בני הדור שלי, והיכולת של מדינת ישראל לעשות למען הסביבה היא במידה רבה כדי להבטיח את הזכות של בני הדורות הבאים, אלו שעדיין לא נולדו, להמשיך ולחיות בכדור הארץ, במדינת ישראל, באיכות חיים משמעותית, איכות חיים בכלל. שני סעיפים מתוך שבעת הסעיפים של קווי היסוד, הראשון מדבר על חוק אקלים, ובו הממשלה הזו מתחייבת בתוך חצי שנה לחוקק חוק אקלים, לשפר במידת מה את חוק האקלים שאנחנו הצלחנו להעביר בקריאה ראשונה ולהביא לכך שיהיו יעדים קשיחים שהכנסת תקבע ושממשלת ישראל על כלל המשרדים תוכל לממש. אומנם זו התחייבות בתוך חצי שנה, אבל הממשלה הזו לא מציבה יעדי מעבר משופרים לאנרגיות מתחדשות וגם לא התחייבות לגמילה מדלקים מזהמים. התחייבות ממשלתית נוספת במסגרת קווי היסוד מדברת על פינוי המפעלים הפטרוכימיים מחיפה. זו הייתה החלטה פורצת דרך של ממשלת השינוי. ההחלטה הובלה על ידי ראש הממשלה לפיד, והממשלה הזו מתחייבת להציב בתוך שלושה חודשים תאריך יעד לפינוי התעשייה המזהמת, לרבות העמדת תקציבים ליישום ההחלטה. זהו צעד קריטי, אדוני היושב-ראש, מאחר שהוא יבטיח לתושבי מטרופולין חיפה חיים בריאים, נטולי זיהום אוויר, יכולת של תושבי חיפה לדעת שהם ובני משפחותיהם היקרים להם לא חשופים לסכנה. אנחנו נמצאים במצב לא טוב כמדינת ישראל בכל מה שקשור למשבר האקלים. מבקר המדינה פרסם לפני פחות משנה שמדינת ישראל, מבחינת ההתקדמות בתחום האקלים, מצויה בטווח שבין פיגור לאפס. אנחנו התחייבנו להיות אופוזיציה לממשלה ולא אופוזיציה למדינה, ולכן אתם תמצאו אותי נותן גב רחב ומלא, תמיכה ועזרה כאשר אתם תקדמו התחדשות עירונית, שמירה על החופים של מדינת ישראל, הגנה על מסדרונות אקולוגיים מפני פרויקטי בנייה לא סבירים, שמירה על הטבע ועל המגוון הביולוגי שלנו. אני אהיה שם לצידכם בהגנה על הים תוך מניעת דיג מכמורת. אני מוכרח לומר, אדוני היושב-ראש, שההתנהגות של הממשלה בימיה הראשונים לא מבטיחה. התחלתם עם ביטול המיסוי על החד-פעמי, נא לסיים. נא לסיים. אני אומר שחרף האופטימיות שלי, כשראיתי את שבעת הסעיפים בסוף קווי היסוד של הממשלה,

תן לי שנייה להשלים, כי החמאתי לממשלה.

מוכרח לומר שההתחלה לא מבטיחה, גם כשביטלתם את המיסוי על החד-פעמי, גם כשהחלשתם וביזרתם את סמכויות המשרד להגנת הסביבה, כשהעברתם את המשטרה הירוקה למשרד לביטחון לאומי והוספתם בקרן הניקיון את משרד הפנים וגם הכוונה של השרה רגב לבטל את הנת"צים.

אבל אני אומר שוב, אני אהיה לצידכם ואתן גב רחב ונדיב כשאתם תהיו שם ותיאבקו למען הסביבה של כולנו, תודה רבה. תיאבקו נגד משבר האקלים שמאיים לכלות את כולנו. תודה רבה. זאת משימה לאומית מהמדרגה הראשונה, אדוני היושב-ראש, ואנחנו צריכים לעשות את זה יחד. תודה רבה.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן אינה נוכחת. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה. אני מבקש לעמוד בזמנים. היושב-ראש, אתה לא עומד בזמנים, הוועדות יודיעו על פתיחתן חמש שעות מסיום המליאה. בבקשה. אדוני, אני יודעת שיש חוות דעת שצריך שש שעות לפתיחת הוועדות. יש מוזמנים מבחוץ. אנחנו לא מפסיקים ישיבת מליאה. רק שיהיה רשום בפרוטוקול שיש מוזמנים מבחוץ וצריך שש שעות. אני מבקשת שיהיה רשום.

חבר הכנסת מיקי לוי, אתה מפריע לחברת מפלגתך לדבר.

חבר הכנסת מיקי לוי, אתה מפריע, לוקח את הזמן לחברתך. אף אחד בוועדות, יש חוות דעת של היועצת המשפטית, חבר הכנסת מיקי לוי, זה נמצא מול עינינו,

כמו שאתם נאמתם חמש שעות, נודיע בסיום המליאה על חמש שעות הפרש עד פתיחת הוועדות.

אבל אתה לא יכול. הוזמנו, מה אתה אומר? מה זה אתה לא יכול? כל הוועדות היו ככה, ונמשיך, יש לנו זמן גם בערב, הכול בסדר. חבר'ה, הכול בסדר. תודה רבה. נא לדבר. תתחילי. איך אני אתחיל, אדוני? כל הוועדות יהיו מחר חמש שעות מסגירת המליאה,

אופיר, אתה לא צריך להשיב. אני מבקש. חייבים. חבר הכנסת מיקי לוי, תודה רבה.

אני מבקש את הייעוץ המשפטי, זה לפי הייעוץ המשפטי, הכול בסדר. אנחנו נפעל לפי הייעוץ המשפטי.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני אקדים ואומר שאני חברה בקופת חולים מכבי, אני יכולה, אדוני? את לא יכולה לעצור על כל דבר. אני לא יכולה כשהוא צועק. אבל קריאות ביניים זה דבר מקובל.

בעמידה הוא עשה את זה. אתמול פרסמה יולן כהן בתוכנית חיסכון שקופת החולים מכבי חסמה בפני מבוטחיה את האפשרות לשלוח בקשות לרופאים בשבת. רוצים לחדש מרשם? צריך לעשות את זה עד השעה 14:00 ביום שישי, כי אם לא נעשה זאת, ניאלץ לחכות ליום ראשון בשעה 07:00. ברשתות החברתיות הצעד של מכבי עורר לא מעט תגובות זועמות של מבוטחי הקופה, ואני בתוכן. הקופה הסבירה את החלטתה: "לאור העומסים ההולכים וגדלים על הצוותים הרפואיים והשחיקה, ועל מנת לאפשר להם מנוחה קצרה כנהוג וכמקובל בשוק העבודה, החליטה הנהלת מכבי לאפשר את הפנייה אליהם בימי שישי עד 14:00, ולחדש אותה בימי ראשון בשעה 07:00. יש לציין כי בשונה משירותים דיגיטליים ציבוריים אחרים, הגבלת הפנייה במקרה זה היא בהתחשב בכך, " " שמדובר בפנייה שאינה דחופה הממוענת אישית לרופא ספציפי אישי ולא לגורם מינהלי כללי. בנוסף, אנו רוצים" אדוני, אני לא יכולה לדבר ככה,

חברי הכנסת, אתם מפריעים לה להשלים את הדברים.

"אנו רוצים להדגיש כי 90% מחברי מכבי פונים דיגיטלית לרופא במהלך השבוע".

יפה מאוד שמכבי דואגת למנוחת רופאיה, זה חשוב. רופאים עובדים קשה ומגיע להם כמו לכל אחד יום מנוחה בשבוע, אבל למה ככה? האם לא ניתן לאפשר למבוטחי מכבי לשלוח בקשות בכל עת שנוחה להם בלי שהדבר יפריע למנוחת הרופאים? ומה דינן של בקשות שנשלחות בשעות הלילה המאוחרות במהלך השבוע, הן לא מפריעות למנוחת הרופאים? האם לא קיים מנגנון שיאפשר לבקשה להישלח אך ישהה את קבלתה עד ליום ראשון בבוקר? מכבי כבר מגבילה את מבוטחיה לארבע בקשות ברבעון, מנגנון אפקטיבי מאוד וישיר להורדת העומסים. לרשות כל רופא עומדים חמישה ימי עבודה להשיב על בקשה לא דחופה. אף אחד לא מצפה לתגובה בשבת וגם לא מייד למוחרת. ואם אכן 90% מהמבוטחים שולחים בקשות במהלך השבוע, אותם 10% מבוטחים סוררים שעושים סידורים כאלה בשבת הם אלה שיוצרים עומסים כה גדולים? משפט לסיום. היום בישרה יולן כהן שבעקבות הפרסום והלחץ הציבורי, מכבי תבחן חלופות לפניות בשבת ותקיים דיונים,

משפט אחרון. תקיים דיונים עם ועד הרופאים כדי לאפשר שליחת בקשות דיגיטליות באתר ובאפליקציה בשבת. בואו נקווה שהפתרון שירצה את כל הצדדים יימצא במהרה לטובת הציבור הרחב.

אם כבר דיברתם על אפליקציות והזמנת תורים בדיגיטלי, אני מחפש איך חוזרים לדרך המקורית, שבאים וקובעים תור. לי יש הורים מבוגרים שלא יודעים בכלל לקבוע תורים, לא מצליחים להתמודד, וזה דבר שצריך לבדוק, איך מתקנים את זה, בפרט לאוכלוסייה המבוגרת. חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קל מאוד להרוס בחמש דקות את המפעל הציוני בן 120 השנים.

יחיד במינו, חזון שהפך לתוכנית מפורטת המיישמת את הרעיון הגדול. תוכנית ארוכת טווח, ראייה רחבה, הכנה מסודרת ויסודית של יסודות שלטון, מביאה חברה יהודית לתקופת תקומה ויוצרת מציאות במדינת ישראל. האם אבות האומה שהובילו את התהליכים ההיסטוריים המורכבים עברו קורסים ולימודים בהכשרתם להיות מנהיגים?

הם היו נשים וגברים חדורי חזון ושליחות, יזמים שהבינו את הסכנה לעתידו של העם היהודי בגלות ואת ההזדמנות שעמדה לפניהם. מדובר במנהיגות ציונית שלקחה על עצמה אחריות להביא לכלל מעשה את החזון הציוני. בתהליך של שנים, במציאות לא ברורה, אכזרית ועוינת, הם עשו גם טעויות, אפילו קשות. אבל מי היו שהתנדבו לפעול במקומם? כנראה שלא היום. היום שופטים אותם בדיעבד. האם מי ששופטים אותם היו חכמים יותר בזמן אמת? לא בטוח בכלל. הקמת מדינת ישראל אינה נס. זה לא קרה יש מאין, זוהי תוצאה של עבודה קשה כנגד כל הסיכויים במציאות קשה. קליטת עולים שורדי שואה,

היה צורך להמציא הכול בזמן אמת כדי לשרוד ולגדול. את כל זה עשתה לפני 75 שנה מנהיגות, מנהיגות שהשתייכה למפלגות שנתניהו ושותפיו קוראים להם פושעים, שונאי ישראל, אויבים, הורסי המדינה. רק להזכיר שבשנים הקשות הללו אביו של נתניהו לקח את משפחתו וירד לארצות הברית, לסיר הבשר ולחיים נוחים. זה לא מפריע לנתניהו ולתומכיו להכריז על ריסוק המדינה ההיסטורית והקמת מדינת ישראל מחדש כמדינה שבה חופש הדיבור והביקורת יושתקו אם הם לא מהללים אותו, יצירתיות שיפוטית וחקיקתית יהיו אויב ודת פונדמנטליסטית תנהל את המדינה. משטרת המחשבות תרדוף כל אחד שלא יסכים עם מה שקורה בתקשורת, ברשתות החברתיות וגם באופן אישי. גזענות, במיוחד מה ששמענו עכשיו משרת התעמולה וההסברה הטרייה,

הומופוביה, קללות וסתימת פיות אגרסיבית,

אני מסיימת. לאחר כל זאת, יפרוץ הקוזק הנגזל בצעקה ויפנה אצבע מאשימה לקורבנות וידרוש צדק, אבל צדק חד-צדדי בלבד. המדינה הציונית הישראלית והדמוקרטית בסכנה גדולה. תודה רבה. חברת הכנסת טלי גוטליב, מוותרת. חבר הכנסת רון כץ,

תודה רבה, אדוני.

אני חייב להגיד שחבל ששרת ההסברה לא נמצאת פה, כי עדיין לא הבנתי מה התפקיד שלה. אני מבין שרוצים למצוא כל מיני סוגים של תפקידים לאנשים עם דציבלים גבוהים. טלי, שתדעי,

שתדעי שבשיטה הזאת את הבאה בתור להיות שרה, כי כל מי שצעק קיבל להיות שר. איזה שרה תרצי להיות? את התחלת, אני חזרתי.

טוב, אז אנחנו נהמר איזה שרה טלי תהיה, אבל היום נפל דבר במדינת ישראל, היום מונתה שרה שתפקידה לדברר את המשטר. ואני אומר לעצמי: באיזה עוד מדינות ממנים שרות לדברר את המשטר? אדוני היו"ר, אולי תוכל לעזור לי, כי לא פשוט פה עם הדציבלים. ואני באמת רוצה לשאול: באיזו מדינה ממנים שר שאמור לדברר את המשטר. ואני גם לא כל כך מבין למי היא מנסה לדברר את המשטר, כי לפי מה שאני מבין, אם אתה לא מאמין בזה, רד. כי לפי מה שאני מבין, היא מדבררת את המדינה לאזרחי המדינה, שזה כבר כנראה תפקיד שהוא כל כך מיוחד, שהיא עצמה לא הצליחה להבין מה הוא עושה.

בשעות שאנחנו פה, אדוני היו"ר, והשעה 04:00, יש לנו את השיחות שלנו. בדיוק ישבתי עכשיו ודיברתי עם רם בן ברק, משנה לראש המוסד, יו"ר ועדת החוץ והביטחון הקודם, ושאלתי אותו, אמרתי לו: רם תשמע, אתה רואה מה קורה פה, אתה רואה מה קורה במדינה. מה חושבים עלינו מי שעושה את הסקירות על מדינת ישראל בוועדות מקבילות, כמו זו שאתה עמדת בראשה? איך אנחנו נראים? איך הפרלמנט של מדינת ישראל נראה? איך המשטר של מדינת ישראל נראה? איך הדמוקרטיה הישראלית נראית? ותראו מה אתם עושים לנו,

מה אתם עושים לנו בעולם.

ממש עכשיו, יושבים קציני מודיעין בכל מיני מדינות אויב ואומרים: מדינת ישראל תשמיד את עצמה מבפנים. כי אתם גומרים אותנו. תעצרו, תעצרו, יש פה מדינה. אנשים נלחמו בשביל המדינה הזאת, אנשים הקימו אותה בעמל רב,

ואנחנו לא ניתן לכם להרוס אותה. נתראה במוצ"ש.

תודה רבה. חבר הכנסת סגן השר אבי מעוז, מוותר, חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חבר הכנסת השר שלמה קרעי, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בוקר טוב, יואב.

השעה 04:00, לדעתי זה זמן מצוין לדבר קצת על השירות הציבורי, אולי בזה אנחנו נגיע לאיזשהו קונסנזוס ולשאלה איך מתקדמים משם. בסוף, השירות הציבורי במדינת ישראל הוא השלד שמחזיק את כלל המדינה. זה יכול להיות בצבא,

במשרדי הממשלה, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד המשפטים, זה השלד שמחזיק את מדינת ישראל, אותו Civil Servant שאנחנו רגילים לשבח אותו. אבל בתקופה האחרונה זה לא כך. בכל פעם שיש איזשהו נושא, איזשהו עניין שבו מישהו מאותם עובדי ציבור נאמנים, שאנחנו ממנים אותם, אנחנו מקדמים אותם, אנחנו שולחים אותם, עושה משהו שלא מתאים למישהו, הוא הופך להיות סוג של מטרה. זה יכול להיות ראש שירות הביטחון הכללי, אם הוא אומר משהו שלא נראה למישהו לגבי מה שקורה בהר הבית, אפרופו מגנומטרים, אני מזכיר לכולם מי אותם אנשים שדיברו בו סרה, זה יכול להיות רמטכ"ל, שאומרים שהוא לא אמיץ מספיק, או רק לפני כמה ימים הרמטכ"ל היוצא, רב-אלוף אביב כוכבי, שאמר את דעתו, מה שמייד אמרו, שהוא כבר מתכונן לפוליטיקה, זה יכול להיות יועץ משפטי במשרד כזה או במשרד אחר, ורחמנא ליצלן, יועצת משפטית לממשלה ויועץ משפטי לפניה, שעשה את הגרוע מכול, הוא מילא את חובתו והחליט להעמיד לדין ראש ממשלה מכהן. הוא עשה את הגרוע מכול, כי בהקשר הזה, מבחינת אותם אנשים, הדבר הזה שבר משהו שהם תמיד חשבו שאסור שיישבר, איך אפשר להעמיד לדין ראש ממשלה מכהן? אז קודם כול, כבר היו דברים כאלה. היה כבר ראש ממשלה מכהן שבמהלך כהונתו הוגש כנגדו כתב אישום והוא התפטר, אבל לא זה האחרון שנמצא כאן. הוא גורר מדינה שלמה, את כולה יחד איתו, למחוזות שאנחנו אפילו לא מבינים שאנחנו מגיעים אליהם. ואז בהמשך הדרך גם מציעים רפורמה משפטית, ואת הרפורמה המשפטית אנחנו מציעים על מנת לסכל את העניין הזה. זה האירוע. זה האירוע, שמתישהו, זה ייקח קצת זמן, יחקרו אותו אנשים, עוד הרבה שנים,

ויראו מה קרה פה במדינת ישראל והיכן היו כל האנשים שהיו אמורים להיות עמוד השדרה, עמוד האש לפני המחנה, מיהם אלה, משפט לסיכום. שהיו צריכים להוות סמל ודוגמה למדינת ישראל, ואיפה הם, והאם ביום ההוא הם אמרו את מילתם או שתקו,

כמו שאמר יריב לוין בהקשר אחר, עציצים באותה ויטרינה של ראש הממשלה.

תודה רבה. חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח. חברת הכנסת אורנה ברביבאי.

04:00, צריך להגיד כבר שהרמטכ"ל מונה לא היום, אתמול. אז קודם כול צריך להגיד תודה רבה לאביב כוכבי, שסיים שירות ארוך ומשמעותי, על תפקידו כרמטכ"ל, ולאחל לו הצלחה, ולברך את הרצי הלוי, שמהיכרות אישית איתו אני יודעת להגיד שהוא יעשה את תפקידו נאמנה. אני חושבת שהאתגר העצום של הרצי הוא לא רק מול האיומים מקרוב ומרחוק, ויש רבים כאלה, אלא ביכולת שלנו כמדינה שבבסיסה הוקם צבא העם, מתוך תפיסה ש"כל בחור וטוב, לנשק" והיום המשפט הזה לא היה עובד, כי גם בחורה טובה לנשק,

מעוז אומר שנשים לא צריכות להתגייס לצבא. יהיה לו אתגר מאוד גדול,

להתמודד עם המגמות השמרניות, שלוקחות אותנו אחורה בכל היבט: בהיבטים של שוויון, כי אם אנחנו מדברים כצבא העם על שוויון אנחנו רוצים להגיד שכולם צריכים להתגייס לצבא. למה שחלק מהצעירים יבצעו שירות וחלק לא? למה שנשים, יקראו להן לא לבצע שירות רק בגלל שהן נולדו נשים? אז כשהוא יצטרך להסתכל על החברה הישראלית, שנותנת את הלגיטימיות לגיוס לצה"ל, הוא יצטרך להתמודד עם מגמות לא טובות שפוקדות את החברה הישראלית בהובלת הממשלה הזאת, שבהגדרה מדברת על חוסר שוויון באופן מובנה, למה שנשים יתגייסו, למה שחרדים יתגייסו,

יש איזושהי הנחה בסיסית, אפילו לא סמויה, שחלק מהציבור יתגייס וחלק לא, ושחלק יישא בנטל הביטחון ובנטל הכלכלה וחלק לא. אני חושבת שההיערכות של הרצי להצלחה בתפקיד צריכה לקחת בחשבון את האתגרים החברתיים הלאומיים, ואני חושבת שאנחנו כפוליטיקאים בבית הזה נצטרך לעשות הכול כדי להקל עליו את אופן מימוש האחריות שלו כרמטכ"ל, משום שבלי לגיטימיות חברתית ובלי גיבוי של ממשלת ישראל וכנסת ישראל ליכולת שלו לממש את האחריות שלו, יקשה עליו הדבר מאוד. אם אנחנו רוצים שהוא יעמוד במשימה ורוצים שיבטיח את ביטחון המדינה, האחריות של כולנו פה, קואליציה, אופוזיציה, להבטיח שיש לו את מלוא הכלים, משאבים, יכולות, ובעיקר לגיטימיות ציבורית, לעמוד בתפקיד שלו. תודה.

חבר הכנסת סימון דוידסון.

היושב-ראש, דילגת על

ברשימה אצלי כאן נמצא חבר הכנסת סימון דוידסון. משה טור פז בהמשך. בוקר טוב. מה שלומכם? כיף בקואליציה? אדוני היושב-ראש, אתה כל הלילה פה?

בינתיים אנחנו פה.

אתם יודעים, אנחנו יושבים פה בכנסת ודנים על דברים ברומו של עולם, ובסוף יושבים האנשים בבית ומסתכלים עלינו ולא מבינים מה אנחנו עושים פה,

והחיים האמיתיים נמשכים, ואנחנו לא דנים בהם. בעוד כמה שעות, בשעה 10:30, אני מכנס כינוס מאוד מעניין,

לקידום מעמד המאמנים והמאמנות במדינת ישראל. יש כזה מקצוע, מאמן. כמו שיש מורה, יש מאמן, ואני אפתיע אתכם ואני אומר לכם שמאמן הוא אחת מהדמויות החינוכיות היותר-בולטות שיש לילדים שלנו. המאמן הוא סוג של אומן, כי ברגע שהנכדים שלכם או הילדים שלכם מגיעים לידיים של אותו מאמן, לא משנה באיזה ענף, אז המאמן בעצם הוא גם הפסיכולוג וגם תורת האימון וגם תורת הענף ותורת הכושר הגופני, ולפעמים הוא נמצא עם הילדים או הנכדים שלכם יותר מההורים עצמם ומחנך אותם. ובסוף, עד לפני ארבעה חודשים כשמאמן היה מגיע לרשות התעסוקה, לא היה מקצוע כזה בכלל. אפילו אני לא ידעתי את זה. מהר מאוד שינינו את זה, אבל עד לפני ארבעה חודשים לא היה מקצוע שקראו לו מאמן, היה מדריך חדר כושר אבל לא מאמן. בעוד כמה שעות יגיעו לבניין הזה כ-150 מאמנים ומאמנות מהמובילים בישראל, ראשי איגודים, כולל יושב-ראש התאחדות הכדורגל, שנבחר לפני כשבוע ימים, שינו זוארץ, ויושב-ראש הוועד האולימפי. רוצים שתודיע להם שאתה דוחה כי, אנחנו לא נלך לישון. אבל האירוע יתקיים. זה מה שהם רוצים. ואני אגיד לכם שמי שיגיע לכנס הזה יבחין גם בהרבה מאוד ספורטאים, שזכו בהרבה מאוד מדליות למדינת ישראל, שבאים להגיד תודה למאמנים שלהם ולמאמנות שלהם. יגיע גם יושב-ראש ועדת החינוך והספורט של הכנסת יוסי טייב לכינוס הזה, וכולנו נבוא ונגיד תודה, קודם כול למאמנים ולמאמנות. יגיע גם שר הספורט והתרבות החדש מיקי זוהר, עם בשורה תקציבית לאותם מאמנים ומאמנות. לסיום, הכנסת הזו צריכה לזכור את אותם מאמנים ומאמנות, להוקיר אותם, ופעם אחת להגיד להם גם תודה. תודה רבה.

הדובר הבא, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת. חבר הכנסה משה טור פז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אז אנחנו בעצם מעבירים את סמכויות השרה לשוויון חברתי, ואני רוצה לדבר קצת בשבח מה שנעשה במשרד הזה, המשרד לשוויון חברתי וגמלאים, שאחראי לצמצום פערים ולאחת האוכלוסיות שצריכות הכי הרבה בישראל. חברתנו השרה מירב כהן תיקנה את המנגנון שמאפשר למבוגרים לקבל קצבאות מלאות גם לאחר גיל פרישה, עם השר מאיר כהן, הקימה מערך התנדבות לאומי למבוגרים, עסקה בנושא השמת מבוגרים בעבודה, וגם יזמה פרויקט לחינוך מגדרי, כך שיותר נשים ישתלבו בתפקידי מפתח. נוסף לכך, במשרד לשוויון חברתי, שוב, יחד עם משרד הרווחה, הוגדלה קצבת הבטחת הכנסה, והובלה תוכנית חומש לחברה הערבית.

היא לא השקיעה 53 מיליארד, את הפייק הזה כבר שמענו שביבי הפריך, אבל סכומים מאוד מאוד יפים, כ-30 מיליארד, הוקצו לדבר הזה. מתוכם כ-4 הוצאו בפועל. בנוסף, נקבעו פרויקטים לסיוע לקהילת הלהט"ב ועוד ועוד. והינה עכשיו המשרד לשוויון חברתי מפוצל, לא לשר אחד, לא לשניים, לשניים וחצי, יש שיגידו שלושה. אז יש לנו עכשיו שר הלהט"ב והתפוצות והבדואים, ויש לנו עוד שר שמקבל חלק נוסף, שר הנגב והגליל,

המשרד הזה, שהיה בכנסת האחרונה משרד מפואר ותרם תרומה משמעותית לאוכלוסיות שצריכות משרד שיראה אותן, ניצולי שואה, צעירים, כמובן קשישים, המשרד הזה פוצל. ולא רק שהוא פוצל, גם הסמכויות שלו הועברו לכל מיני משרדים. ואם מזכירים פה משרדים, משרד ראש הממשלה, משרד ראש הממשלה הרי מכיל עכשיו כבר ארבעה שרים. לגבי סגני שרים, אני לא בטוח מה הוא מכיל, אבל בלי ספק הוא הפך להיות משרד הכיבודים, או אולי משרד ההימלטות, המקום שאליו אפשר למלט אנשים שאנחנו חוששים שאולי לא יצביעו עם הממשלה. אני חושב שהאוכלוסייה המבוגרת בישראל, ניצולי השואה, האנשים האלה צריכים קול מדויק, מקצועי, שידבר בשבילם. גם אוכלוסיית הנשים, וזה די מוזר שאני בכלל קורא לזה "אוכלוסייה", ל-50% מהאוכלוסייה בישראל, מי ייצג אותם, ממשלת ה-64, שיש בה תשע נשים בסך הכול, וסוף-סוף ראינו שהיום ממונה השרה הרביעית? מי ישמור על המעמד שלהן? מי יטפל באוכלוסיות האלה?

אין ספק שהמשילות, שבשמה יצאה הממשלה הזו, פוגעת אנושות באוכלוסיות רחבות מאוד. תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה. בוקר טוב. אני רוצה לדבר קצת על מזון, או יותר נכון על בזבוז מזון. נכון לשנת 2021, היקף אובדן המזון בישראל עומד על שווי של 21 מיליארד. כן, אתה שומע טוב, כל שנה נזרק מזון בשווי של 21 מיליארד שקלים. מתוכו ניתן להציל 50%. זו לא בעיה ייחודית למדינת ישראל, הרבה ממדינות העולם סובלות מאותו ליקוי נורא ובלתי נתפס, אבל ישראל נוקטת את מספר הכלים המועט ביותר למיגור התופעה ומוצבת במקום האחרון. כבוד גדול באמת. בואו נדבר עכשיו על היתרונות הברורים. בהיבט הסביבתי אנחנו מדברים על זה שצמצום אובדן מזון יאפשר ניצול מיטבי של משאבי הטבע הקיימים, צמצום פליטות מזהמים וגזי חממה, פחות אשפה שצריך לטמון. בהיבט הכלכלי הצלת מזון מהווה חלופה לייצור מזון מיותר, ולמעשה תחסוך למשק 5 מיליארד בשנה.

אנחנו גם זורקים ב-21 מיליארד,

לחסוך עוד 5. הצלת המזון הולכת למי שזקוק לה,

אם נציל 20% מהמזון, בעלות של 1.1 מיליארד שקלים, זה יסגור את כל הפער של חוסר הביטחון התזונתי בישראל.

זאת אומרת, במקום להשקיע מיליארד שקל, נניח, בכרטיסי מזון, אם נשקיע את זה בהצלת מזון, אנחנו סוגרים את כל הפער של האי-ביטחון התזונתי. אובדן המזון עולה למשק 3.6 מיליארד שקלים וגורם גם לעלייה של 11% ביוקר המחיה. אם צמצום אובדן מזון והצלת מזון אינם חלק מהפתרון של יוקר המחיה, אז מה כן? בתחום הבריאות הצלת המזון תחסוך גם מיליארדים למשרד הבריאות, כי המשרד מעריך שהנזקים ממחלות שמקורן בתזונה לקויה מסתכמים ב-20 מיליארד. אפשר לראות בהצלת מזון סוג של סטרטאפ. כל שקל שתשקיע המדינה בהצלת מזון יהפוך למעשה ל-4 שקלים. הכסף נמצא על הרצפה, ואין מי שירים אותו. במציאות שבה העולם מתמודד עם משבר אקלים,

מגפות, שמערערים את כל מה שידענו על עתודות מזון וביטחון מזון, הגיע הזמן לשינוי יסודי בסדרי עדיפויות בישראל ולהצבת הצלת עודפי המזון בראש סדר העדיפויות החברתי,

גם בריאותית, וגם נשמור על איכות הסביבה. לא ייתכן שמיזם כזה, פרויקט כזה, חובה כזאת,

אני מזמינה את חברי הקואליציה והאופוזיציה לחבור, ובשיתוף פעולה להפוך את נושא הצלת המזון לפרויקט לאומי. למרות קוצר הזמן, נושא מאוד חשוב. את רואה שאפשר להסכים גם בשעה כזאת מאוחרת.

אנחנו עוד נדבר על זה.

תודה רבה, חברת הכנסת פרידמן. חבר הכנסת דוד אמסלם, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת מנסור עבאס,

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בוקר טוב לכולם. אנחנו מדברים הלכה למעשה על פירוק המשרד לשוויון חברתי, ואין אלא להצטער על כך. אני חושב שהמשרד הזה היה משרד לתפארת, והשרה מירב כהן עשתה ממנו באמת אחד ממשרדי הממשלה הכי יעילים בממשלה בשנים האחרונות. ומה שאתם עושים, אתם מפרקים אותו, כפי שפירקתם את משרד החינוך ופירקתם בחלקו את משרד הביטחון, ועד שהשרה לשעבר חברת הכנסת אורנה ברביבאי, עשתה סדר במשרד הכלכלה ובזרוע העבודה, אתם גם מפרקים את זרוע העבודה. וזה מביא אותי לנושא אפקטיביות העבודה שלכם באופן כללי. אני שמעתי פה לפני שעה וקצת את שרת התעמולה מדברת על סיום הדיכוי והשחרור. נזכרתי שעליתי לארץ בגיל 25 מסיביר בלי לדעת מילה אחת בעברית, ואיכשהו הפכתי לחלק מהפריבילגים. אני לא יודע איך זה קרה לי, אבל זה די משעשע שהופכים אותי לאליטה כאן, לפריבילגים. אתה גזען בכלל. נכון.

היא שהמצב הוא בדיוק הפוך. אם אנחנו מדברים על הליכוד, מדובר בחבורת פריבילגים שנמצאים כאן בשלטון עם הפסקות קצרות יותר מ-40 שנה, ולא מדובר באיזו הצלחה

מבחינה תפעולית. והנושא הזה של פירוק המשרד החשוב הזה, המשרד לשוויון חברתי, רק מצטרף לשורה של כישלונות ושחיתויות והפרות חוק, וזה בכלל לא מפתיע אותי שעכשיו אתם מביאים רפורמה. זה מפריע לי.

קצת, רון כץ, חבר סיעתך. פה מתנהל השיח האמיתי, לא שם. זה בכלל לא מפתיע אותי בהקשר הזה שהרפורמה או ההפיכה שאתם מביאים עכשיו נועדה בעצם להסיר את כל האיזונים והבלמים כדי שתמשיכו להרוס את השירות הציבורי, ואפשר רק להצטער על כך.

חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני דווקא רוצה לדבר על רצון שר החינוך החדש לביטול רפורמות.

אני אתחיל מזה שהיום,

כשאת אומרת שר חינוך, את צריכה להגיד איזה מהם. איזה מספר.

אני מתכוון לשר קיש, שלפחות ראיתי היום שהוא מתעמת עם שרת החינוך לשעבר, ובאמת צר לי. כשר חינוך אתה בעצם הפנים של החינוך, אז תחשבו מה התלמידים והילדים שלנו רואים. יש תפקידים שאמורים לשמש דוגמה, קל וחומר בבית המחוקקים הזה, שכל אחד מאיתנו באמת צריך לנהוג בתבונה ובלשון מכבדת על מנת שנמלא את שליחותנו בהתאם, וגם נהיה המראה לדורות הבאים ולא נביך את עצמנו ולא נעביר מפה מסרים שזה בסדר להתנהג כך, כי מי שמתנהג כך,

אז הוא יכול להתנהג כך בחברה, ואנחנו יודעים לאן זה עלול להוביל.

כאימא לילדה שהיא אומנם בי"ב, אז היא פחות תחווה את זה, אבל גם סבתא לנכדים, כל המהפכות במשרד החינוך מטרידות אותי, משום שאנחנו אחרי מערכות בחירות, וכל פעם התחלף שר חינוך, וכל שר חינוך מגיע עם האג'נדה שלו, ומה שאנחנו מקבלים בסוף זה איזשהו תוצר של מורים שנשחקים וכפופים לכל מיני רפורמות. ואם אני מסתכלת על הרפורמה של השרה לשעבר, הם עבדו ולמדו והכינו תכנים וכדומה,

ועכשיו באים ואומרים להם: בשנה הבאה זה לא יקרה. ואני מניחה שזה לפחות יתחיל בשנה הבאה. ולכן, אני חושבת שמשרד החינוך, אולי צריכה להתקבל איזושהי החלטה שכשמתקבלות איזשהן רפורמות והסכמות, צריך לתת איזשהו טווח, אני אקרא לזה צינון, אבל אי-אפשר להמשיך ולבלבל. וזה לא רק את המורים. יש פה גם תלמידים, ובסופו של יום מסתמן שהתלמידים שלנו, הילדים,

שלנו הופכים להיות שפני ניסיון על חשבון האג'נדה של אותו שר חינוך, ואני חושבת שזה לא נכון לעשות את זה. אני הייתי מאוד מאוד מציעה גם לשר, לשרים, לשרי החינוך, אולי להיכנס, ללמוד, להכיר, לעשות קצת סקר בשטח, עם המורים, עם התלמידים, ואז לקבל את ההחלטות הנכונות. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. למרות שאני מאמין שהפעם זה יהיה יותר ארוך, אז יספיקו להתייצב במשרד. למרות שאני מאמין שהפעם הם יהיו יותר שנים במשרד,

לא תהיה תחלופה מהירה. הדובר הבא, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. אדוני היושב בראש, בוקר טוב לכולם. מי שעוקב אחרי העיתונות הכלכלית והאמירות בעיתונות העולם רואה בבירור את הסימנים המטרידים של פגיעה ממשית בחוסן הלאומי של מדינת ישראל. יש כבר המאיימים להוריד את דירוג האשראי של מדינת ישראל. נמסרו כבר הודעות, גם לממשלה הקיימת, על עצירה של השקעות זרות במדינת ישראל. דירוג האשראי, הורדת דירוג האשראי, עצירת ההשקעות, יביאו לכך שנצטרך לשלם יותר ריבית על ההלוואות שלנו, שניסוג מבחינה כלכלית כמה שנים לאחור. ואת התשלומים האלה יצטרכו לשלם אותם משרתים ואותם עובדים, לא האחרים. זהו תמרור בוהק, אדום,

אני מציע לכולם, למי שלא כל כך מצוי בעניין, להיכנס לכלכליסט של אתמול או לדה-מרקר של שלשום ולראות את הסימנים המטרידים של עצירת ההשקעות במדינת ישראל,

האזהרות הכלכליות הקשות. וכשמדינת ישראל תיכנס למצב כלכלי קשה, זה ישליך על כל התחומים: על הביטחון, על החינוך, על העוצמה שלנו, על העוצמה הכלכלית. זה פשוט יעלה יותר כסף, כי נצטרך לשלם ריבית הרבה יותר גבוהה על ההלוואות. דירוג האשראי ירד, כלכלת ישראל לא תהיה בטוחה. איך אמרו כמה משקיעים באירופה שהיו אמורים להשקיע פה כסף ולהקים מפעלים? אנחנו ממתינים לבדוק ולראות פני הממשלה הזו לאן. אני לא עומד כאן ומשמש כאיזה נביא זעם, אני פשוט אומר על השולחן מה שצפוי מבחינה כלכלית למדינת ישראל ואיזה השלכות יהיו על מדינת ישראל ועל הדורות הבאים. ראוי שהממשלה הזאת תחשב מסלול חדש, כי היא מביאה אותנו אל פי תהום, וכולנו נידרדר אליה. המצב הולך להיות קשה בכל התחומים.

תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להמשיך את דבריו של ידידי חבר הכנסת מיקי לוי, לפני שאגיד את מה שכתבתי, ולשאול: איזה חברה בין-לאומית נורמלית, גוגל, מייקרוספט, אחרים, תבוא ותשקיע במדינה שבית המשפט שלה הוא לא בית משפט עצמאי? יבואו להשקיע במדינה שכשהם יודעים שאם יהיה להם סכסוך עם המדינה, הם ילכו לבית המשפט, בית המשפט יהיה משפט פוליטי? תבדוק, אדוני היושב-ראש, ותראה שבשום מדינה בעולם שיש בה בית משפט שהוא לא עצמאי, בית המשפט מטעם, אין השקעות, לא בהונגריה, לא בפולין, מדינות שיש בהן פוטנציאל השקעה גדול, אף אחד לא משקיע שם. ולכן, גם מהבחינה הזאת, אני מסכים לגמרי עם חבר הכנסת לוי. אנחנו הולכים לתקופה מאוד קשה, ודווקא בזמן של משבר בין-לאומי, אבל את מי זה מעניין? יש כאן ראש ממשלה שצריך איכשהו להשתחרר ממשפטו. להבדיל מדף המסרים שהכול מתמוטט והכול קורס, כנראה שהוא יודע היטב, מעורכי דינו,

שמצבו בכי רע, ושכשהמשפט הזה ייגמר, כנראה שהוא יצטרך לשלם את חובו לציבור. ואגב, עדיין אני מאחל לו שיצא זכאי. אני לא הייתי רוצה לראות עוד ראש ממשלה נכנס בשערי איזשהו בית כלא בישראל. אבל כנראה שהמצב יותר גרוע, הוא גם יודע מה הוא עשה. ולכן, הוא מוכן לקחת את כולנו יחד איתו ולהרוס את כל מה שגדלנו עליו ומה שהחזיק אותנו, לא רק את זכויות הפרט וזכויות המיעוטים אלא גם דברים אחרים. אתה יודע, כל בית הדין הבין-לאומי, שבאים אליו בטענות, מוצדקות או לא מוצדקות, לדעתי לא מוצדקות,

בקשר למה שקורה בישראל, איך אנחנו מתנהגים במקומות מסוימים ביהודה ושומרון, בית המשפט הבין-לאומי אומר: יש בישראל בית משפט עצמאי,

אנחנו סומכים עליו ולכן אנחנו לא מתערבים בהחלטות שלו. כשזה לא יקרה וכשזה לא יהיה אז אנחנו נהיה בבעיה. ומי ישלם את המחיר?

לא ישלמו את המחיר אלה שלא הולכים לצבא ואלה שלא משרתים במוסד. ישלמו את המחיר אותם חיילים שיהיו מצולמים בכל מיני מקומות,

עושים דברים כאלה ואחרים, ולא יוכלו לנסוע לחוץ לארץ. זה לא משהו דמיוני. הרי זה כבר קרה, זה קורה, וזה יקרה ביתר שאת, תודה רבה. אם אנחנו חס וחלילה נעביר את הרפורמה המסוכנת הזאת.

חבר הכנסת עידן רול, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כשעוסקים ב"רפורמה", בתוכנית למחיקת מערכת המשפט, אנחנו מדברים ברוב המקרים על בג"ץ, אנחנו מדברים על ההשלכות שיהיו על בג"ץ, אנחנו מדברים על איך נראית דמוקרטיה כשאין שומר סף מרכזי בנושא של זכויות פרט. אבל מה שלא מדברים עליו מספיק זה העובדה שהשינוי המתוכנן של הממשלה בוועדה לבחירת שופטים הוא בעצם רוב אוטומטי לקואליציה במינוי של שופטים.

כשמדברים על השופטים, מדברים בדרך כלל על העליון, אבל הוועדה לוועדת שופטים ממנה את כל השופטים. בעצם הולך להיווצר מצב

שופטים בכלל הערכאות יהיו שופטים שמונו על ידי פוליטיקאים. שופט שמונה על ידי פוליטיקאי,

שאותו שופט ירצה לשאת חן בעיני הפוליטיקאי. צריך לזכור, אתה לא מסכים איתי, מתן?

יכול להיות שאותו שופט, מתוך הבנה שהוועדה לבחירת שופטים, שהיא פוליטית לחלוטין, ויש רק דרך אחת להיבחר,

מוצא חן בעיני השלטון, תבין שגם הפסיקות שלך ישפיעו על האפשרות שלך להתקדם משלום למחוזי, מהמחוזי לעליון, ואנחנו הולכים להגיע למצב שבו האזרח פוגש את אותו בית משפט צבוע פוליטית לא רק בעתירות לעליון, לא רק שמדברים בזכויות אדם, אלא גם בדברים הכי פשוטים, בבית דין לתעבורה, בבית משפט השלום. תדמיינו לכם את המחשבה אפילו על הסיכוי הקטן שזה יקרה.

התרבות שתתפתח תדאג שזה יקרה מהר ממה שאנחנו חושבים. תארו לכם שמגיע אזרח לבית המשפט, מתוך הבנה שהוא מקבל את יומו בפני השופט, שופט שאמור להיות אובייקטיבי, נטול משוא פנים, מישהו שמסתכל בעין נקייה ובמזג שיפוטי, ולמעשה לא כך הדבר. הוא מגיע לשופט, מדינת אוטופיה. הוא מגיע לשופט, והוא יכול להיות שופט בבית המשפט שמתייחס אליו, חושב מה הרקע שלו, חושב לאיזה מחנה פוליטי הוא משתייך, וזה עלול להשפיע על העניין הזה. ולכן, כשמדברים על ההבדל בין רפורמה, משפט לסיום. לבין מחיקה מוחלטת, השינויים המתוכננים בוועדה לבחירת השופטים הם אולי אחד השינויים הכי ברורים לכל מי שעדיין מתלבט למה אנחנו טוענים בתוקף שלא מדובר ברפורמה. תודה רבה, אדוני.

חבר הכנסת דני דנון, אינו נוכח. חבר כנסת מתן כהנא, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, חברת הכנסת טלי גוטליב,

מה שהבאתי לקרוא פה, זה מה שמטריד את מנוחתך? בימים האחרונים ראיתי סרטון שהכנתי לפני שנתיים,

תזכור למנות את טלי לסגנית מטעם הליכוד, זה יהיה הדבר הבא. זה יכול להיות אירוע משעשע ביותר. ראיתי סרטון שהכנתי לפני שנתיים רץ ברשת, שמסביר היטב, לבריאות שיהיה לך, סרטון מגלית, עכשיו סרטון שלך, רגע, זה כבר ברשת, הנאום שלי מקודם? ראינו אותו בלייב. אה, בלייב. בקיצור, הסרטון מסביר למה דחוף לעשות שינויים משמעותיים באיזון שבין שלוש הרשויות.

מי ששם את הסרטון הזה ברשתות עכשיו, כעבור שנתיים, חושב שזה מביך אותי, אבל זה סרטון שמאוד משמח אותי. אני חושב שהלוואי שכל אזרח בישראל היה רואה את הסרטון הזה, כדי להבין שני דברים חשובים מאוד: למה כל כך נחוצה רפורמה במערכת המשפט כדי לתקן את האיזון שבין הרשויות, כדי להבין את המוטיבציה הגדולה שלנו, אנשי הימין, לעשות את התיקונים הנדרשים במערכת המשפט, ובאותה נשימה להבין איך ציבור שלם מרגיש פה במשך 30 שנה, ומה יקרה אם הרפורמה של שר המשפטים לוין תעבור as is, איזה תחושות ירגיש עכשיו הצד השני של עם ישראל, מה הוא ירגיש במשך הזמן שייקח עד שיתקנו את הדברים מחדש. ולצערי, אני חושב שהולך להיות פה פספוס גדול. למה הולך להיות פה פספוס גדול, אדוני? כי את הרפורמה במערכת המשפט אנחנו ממש חייבים, חייבים את הרפורמה הזאת. באמת הגיע הזמן לסדר את האיזון בין שלוש הרשויות, ואני לפחות אומר בפה מלא שהרשות השופטת היום חזקה מדי, יש לה את נשק יום הדין, לרשויות אחרות אין ממש איך להתגונן, וצריך לתקן את זה. צריך לתקן את זה. הבעיה היא שהשר לוין פועל בצורה כל כך קיצונית וכל כך כוחנית, שכאשר יגיע השלטון הבא, ומין הסתם יום אחד הוא יגיע, הוא פשוט יהפוך את הכול מחדש, ואת ההזדמנות המאוד-מאוד משמעותית שיש עכשיו לתקן תיקון אמיתי ונכון, לסדר את האיזון בין הרשויות בצורה הגיונית, אנחנו מפספסים תחת מכבשי ה-D9 של יריב לוין או הדינמיט של פינדרוס. הדבר הזה מצער, ובאמת יהיה פה פספוס גדול. אני קורא פה לסגן השר אבי מעוז ללחוץ על, אני מחכה שהוא יעצור, ללחוץ על השר לוין לעשות רפורמה מוסכמת, שתחזיק מעמד לשנים ארוכות.

תודה רבה. חבר הכנסת חילי טרופר, נמצא? חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, חבר הכנסת יואל רזבוזוב, חבר הכנסת יבגני סובה, חבר הכנסת גדי איזנקוט, חברת הכנסת נעמה לזימי. חבר הכנסת נאור שירי. כאן. כאן. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני צריך שנייה את שרת ההסברה, שתסביר לי באופן רציונלי איך אנחנו אמורים מחר, בשעה 08:30, 09:00, להתחיל את הדיונים המאוד-חשובים ואת עבודת הכנסת היום.

ועוד אני אומר "בוקר טוב". בשעה 09:00,

אז איך אנחנו אמורים באמת לייצר איזה דיונים ועוד להתרכז בכל הטרללת? באמת זה נושא שיהיה חשוב לשרת ההסברה, בטח בשעה הזו של המליאה. אולי תוכל לעזור לי, סגן השר אבי מעוז? איך אנחנו אמורים להתרכז מחר בשעה 09:00 ולהתחיל לעבור על הצעת החוק, שהיא לא הצעת החוק,

הפרעות מהמליאה בזמן שאתה נואם. אין לי בעיה עם הפרעות, יש לי בעיה עם מחר-היום לקום. היית בצבא?

לא, בסדר. אתה יודע, נער הייתי וגם זקנתי, ואללה זקנתי. פחות מקפיצים אותי עכשיו, אני גם פחות עושה מילואים עכשיו, אז באמת אני חושב שיש פה טעם לפגם, בטח ברמת הדיונים והעומק שצריכים להגיע אליהם מחר. הייתי שמח אם אדוני היושב-ראש ייתן את דעתו בנושא, או אני לא יודע מי אמור לתת את דעתו בנושא, ושידחו את הדיונים, או לפחות ייתנו כמה שעות. בלי קשר לזה, או עם קשר לזה, אני כן אשמח להמשיך ולהתייחס להצעת הדיון או החוק שהגיש בוועדת החוקה יו"ר הוועדה, וכן לתת כמה מילים על הממשלה החזקה, או מהחזקות ביותר בעולם המערבי, שהיא כבר היום,

מהחזקות ביותר בעולם המערבי, ממשלה שגם שולטת פה במשכן, מה שנוכחתי לדעת בחודש שאני פה. אני דווקא אשמח אם אתה גם תתייחס לזה ותראה שבעצם אין כנסת. יש לנו פה אחלה בניין, אבל יש לנו ממשלה ששולטת פה באופן מלא. אני לא אומר שזה תופעה ייחודית לממשלה הנוכחית. זו תופעה שהולכת וגוברת בעשר השנים האחרונות, שמעמדה של הכנסת נשחק עד כדי שהיא הופכת להיות רשות שהיא קצת פרוטזה של הרשות המבצעת. זה בהמשך לתיקונים שרוצים לעשות ברשות השופטת ולהמשיך, ואנחנו גם שומעים את התוכניות לרשות שאמורה להיות כלב השמירה של הדמוקרטיה, שהיא התקשורת הישראלית. תודה רבה. שיהיה המשך בוקר טוב לכולם. חבר הכנסת וליד אלהואשלה. חבר הכנסת אלון שוסטר. שלום, בוקר טוב, אדוני היושב-ראש. חברותיי וחבריי המשכימים או המאחרים בנשף, אתם תמשיכו לנמנם לכם בעיניים עצומות ואני אפנה לתלמידים ולתלמידות בערוץ הכנסת שאולי מקשיבים לנו בשיעור. לא, אתה יודע, מצלמות. בשיעור הקודם, חברות וחברים, דיברנו על הדואליות שמתקיימת בדמוקרטיה מהותית. דיברנו על כך ששלטון הרוב הוא דבר נכון, ובלבד שהמיעוט מרגיש בבית. השילוב הזה הוא מחויב, ובדמוקרטיה מהותית אכן השלטון, נציגי הרוב, דואגים לכך שהמיעוט ירגיש בבית. וכעת נבאר ברשותכם עיקרון נוסף ונבער מהשיח טעות נפוצה: בדמוקרטיה המהותית יש מחסום לשליטה בלעדית של הרשות המבצעת,

הממשלה, ראש הממשלה בדמוקרטיה פרלמנטרית או הנשיא בדמוקרטיה נשיאותית. המחסום יכול להיות חוקה, יכול להיות ממשל על-פדרלי או יבשתי, בית תחתון ועליון וכמובן בתי המשפט, כלומר בדמוקרטיה מהותית אין דבר כזה 100% של שליטה או של יכולת ביצוע של הרוב. גם אם נאמץ את הטענה המתחכמת ש-64 מנדטים קיבלו מהציבור 100% של אפשרות

על הרשות המבצעת והמחוקקת לכל עניין ולכל גחמה, הרי שזאת רק מחצית מהתמונה בדמוקרטיה מהותית. התמונה המלאה היא שמשטר דמוקרטי הוא אחדות של ניגודים, הוא מאזן כוחות. שימו לב, ופה, תלמידות ותלמידים, צריך להיכנס להקשבה, הוא אחדות שילוב בין נבחרים, בהחלט נבחרים, לבין אנשי מקצוע, כשרוצים לסנוט בהם מעט אז אומרים "פקידים".

ממשלה ורוב פרלמנטרי לא זכאים בדמוקרטיה מהותית להחליט ולבצע ככול העולה על רוחם, יש לכך הגבלות עליהם, ממונים הממונים, אלה שלא נבחרים. הממונים, יש להם מקום, אלה שלא בוחרים בהם בבחירות ארציות. יש להם מקום חשוב. וההמשך בשיעור הבא.

כן, אז אני רק מסיים, ברשותך, אדוני היושב-ראש. אני אתן רק דוגמה אחת מבין שלל הדוגמאות: הנבחרים,

אנחנו,

אני חושב שזה יהיה בשיעור הבא. מקצים משאבים לבתי חולים, אבל אין להם מקום בקביעת הפרוצדורות הרפואיות,

והדוגמה השנייה,

את השנייה תגיד בפעם אחרת.

אני אומר שהנבחרים מחוקקים והשרים מתקנים תקנות, הזמן הסתיים. והשופטים במשטר דמוקרטי מוודאים שהתקנות, תודה. תודה רבה. בעל פה ובכתב שומרות על כבוד האדם ועל זכויות המיעוט.

חברת הכנסת שרון ניר, חברת הכנסת פנינה תמנו, חבר הכנסת אריאל קלנר, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. חבר הכנסת יואל רזבוזוב. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, נחזור לתיירים, לערוץ 99, בשביל חברת הכנסת גוטליב, שצופים בנו עכשיו.

סביר להניח, במקומות שונים בעולם היא שעה נוחה יותר מאשר השעה שלנו, אז נציין בשביל התיירים מערוץ 99 כמה ציטוטים ממורשת בגין לכבוד חבריי חברי הכנסת מהליכוד. שינוי משטר, שינוי מערכת המשפט, זה לא מתקבל על הדעת, זה מה שמנחם בגין חשב ב-1952. "עליונות המשפט תתבטא בכך, שלחבר שופטים בלתי תלויים תוענק לא רק הסמכות לקבוע, במקרה של תלונה, את חוקיותה או צדקתה של פקודה או תקנה אדמיניסטרטיבית מטעם השלטון המבצע, אלא גם הסמכות לחרוץ משפט, במקרה של קובלנה, אם החוקים המתקבלים על ידי בית הנבחרים, מתאימים לחוק-היסוד או סותרים את זכויות האזרח שנקנו בו". כך חשב מנחם בגין ב-1952, ואתם משנים את זה במו ידיכם. עוד ציטוט: "הדמגוג, כל עוד יש לו רוב, רוצה להבטיח לו ולעצמו יד חופשית. הוא אינו רוצה להעלות על הדעת שבאחד הימים הוא יהיה במיעוט" וזה יכול לקרות, וכך גם השר לוין אמר, שר המשפטים. "הוא חוטף, ואיננו רוצה שום יסודות קבועים. ואילו המדינאי יודע שרוב ומיעוט במדינה מתחלפים ומשתנים". זה מה שיכול להיות. זה מה שחשב מנחם בגין ב-1956. זה מה שהוא אמר. אני חוזר לשר המשפטים יריב לוין. הוא אומר: אני יודע שאנחנו לא באים לתמיד. אבל השינויים האלה הם מרחיקי לכת, ואנחנו באמת צריכים לעצור את זה, לשנות את זה, כי שינויים כאלה הם פשוט פגיעה במשטר, פגיעה במדינה. ואני מציע לכם, לחברי הכנסת מהקואליציה, לחשוב על השינויים האלה. אפשר לעשות אותם אחרת. אפשר לעשות את זה

תודה, תודה רבה. חבר הכנסת אלעזר שטרן. חבר הכנסת בועז טופורובסקי.

בבקשה. אדוני השר, עמיתיי חברי הכנסת, מינו היום ראש מערך גיור. לא רוצה לדבר על האדם, רוצה לדבר על האתגר המפוספס. הרב דרוקמן, זכר צדיק לברכה, שהוא דחף לגיור ממלכתי, מקרב, ידידותי, נהג לצטט את הפסוק "ובאו האֹבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים". זכינו, הייתה עלייה גדולה מחבר המדינות, וגם מכוח סעיף הנכד הגיעו רבים מזרע ישראל. כיוון שהם היו רק זרי ישראל ולא תמיד האימא יהודייה, וצריך לומר על העלייה הזאת שזאת עלייה שהצילה אותנו, הצילה אותנו מכל הבחינות. היא הצילה אותנו. מי שזוכר את המשבר שהיינו בו באמצע שנות התשעים מבחינה כלכלית, הצילה אותנו בהיותם למעלה מ-20% מצה"ל, הצילה אותנו בתרומה שלהם לשוק המדע, העבודה. והממשלה, הממשלות האחרונות,

למעט הממשלה שניסתה לעשות משהו אחר, ברשות בנט ולפיד, שמה מכשול אחרי מכשול בגלגלי האפשרות להתגייר. המקום היחיד שבו מתגיירים בצורה משמעותית חבר'ה צעירים, עוד לפני שהקימו משפחה, זה בצה"ל, בקורס נתיב. ואני עומד פה, ועל פניו הייתי אמור לברך, אבל כיוון שראיתי שהרב שנבחר הוא מרבני חותם, אז אני אומר בכאב גדול שאני נשאר עם ציפייה אבל לא עם תקווה. תודה רבה. ממשלת ישראל, שמכרה את היהדות שלה, כולל הגיור,

לידיים שחלקן, זמנך תם. אבקש לרדת.

לא מאמינה אפילו בקיום שלה כמדינה יהודית דמוקרטית. היא לא תביא לנו בשורה.

חבר הכנסת בועז טופורובסקי. אדוני היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, אני אמשיך מאיפה שהפסקתי קודם. אם אני זוכר נכון, הייתי באמצע המשפט שנתן דוגמה איך הרפורמה הנוכחית יכולה לפגוע בזכויות אדם. הדוגמה שנתתי, שכחתי אותה, ואני אתן דוגמה חדשה, כי יכולים להיות הרבה דברים. בסופו של דבר יכולה להיות קוניוקטורה פוליטית שתבוא ותחליט, כי זה מה שיהיה הרוב, שמי שלא לומד לימודי ליבה, לא תהיה לו אזרחות. כמובן שאנחנו לא רוצים שכזה דבר יקרה, אבל מי יודע מה יכול להיות בפוליטיקה? יכול לבוא נציג באופוזיציה, וכדי לתמוך בחוק שחשוב מאוד לקואליציה או לראש הממשלה, הוא יציע דיל, והדיל יגיד,

אותו בן אדם מאוד נלחם בתאונת דרכים, אז הדיל יגיד: כל מי שיעשה עבירה בתאונת דרכים, עבירה שהיא מסוכנת, כמו אי-עצירה בעצור, אי-עצירה באור אדום, אי-מתן זכות קדימה או נהיגה בשכרות, אז לפי חוק הוא קודם כול,

ייכנסו לכלא ויהיו לכל הפחות שנתיים, ולשופט לא תהיה סמכות להוריד מזה יום, וגם המשפט יתנהל כאשר אותו פוגע או אותה פוגעת בכלא. זה נשמע הזוי, אבל זה מה שהרפורמה הזאת מאפשרת, כי בשביל אותו רוב לקואליציה, אותו אדם מהאופוזיציה יבוא ויגיד: אני רוצה שתתחייבו לי שגם אם בית המשפט יגיד שזה פוגע בזכויות אדם להכניס אדם לכלא ללא משפט,

זה יכול להימשך הלאה והלאה, עם כל דוגמה שכל אחד ואחת מכם יכולה לחשוב עליה. ואני מציע לכל מי שמקשיב בשעה זו, ואני בטוח שעשרות אם לא מאות אלפי אנשים מקשיבים ברגע הזה בבית, שכל אחד יחשוב לא על איפה זה נוח לו או לא, כל הרפורמה הזאת, איפה הם אומרים שמערכת המשפט, הגיע הזמן שנוכל להתגבר עליה, ונמשול בכל מה שקורה ונוכל להוביל תהליכים. עדיף שהם יחשבו איפה זה לא נוח. ובדרך כלל אנחנו למדנו שהפגיעה בדמוקרטיה באה וקורית איפה שזה לא נוח. יום אחד יגידו לכם: לא תעשו משהו שקרוב לליבנו? אז לא תהיה חלק מאיזושהי אליטה,

יום אחרי זה יגידו: תתנהגו בצורה כזאת, גם אם אתם רגילים להתנהג כך. תודה רבה. אתם תיכנסו לכלא וכן הלאה וכן הלאה. לכן אני מציע לבטל את הרפורמה הזאת ולהתחיל להידבר לא עם אקדח לרקה. תודה רבה. השר המקשר, השר יואב קיש, שר החינוך, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת היא שאני לא יכול שלא להיזכר בערבים שהיינו במצבים הפוכים, מה שנקרא "אתה התחלת". נכון, אנחנו התחלנו. אני מודה שאפילו ראיתי אותך, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, הולך ומגיש שמית. אני נזכר שזה היה חלק מההנאות הקטנות שהיו לי אז באופוזיציה, וחיזקתי אותך על המהלך האמיץ הזה. כמו שאני אומר להם: בואו

זה באמת נותן איזו הרגשה טובה בלב שאתה מצליח כך. תברך שהעולם הוא כדור. מאוד מאוד עגול. העולם הוא מאוד מאוד עגול. ואכן, אין ספק שבסופו של דבר אני שמח שלפרק הזמן הנוכחי זה התייצב על איך שזה נראה עכשיו. אבל שבשלוש שנים וחצי יהיו חמישה גלגולים, זה לא היה מאז קום המדינה. למה חמישה גלגולים? חמש מערכות בחירות. אה, מערכות בחירות, אבל לא היה shifting.

אבל ה-shifting היה רק במערכת הבחירות האחרונה, שאותו אדם מרעננה, שבאמת קשה לי להבין למה עוד מתעניינים בו, כל פעם יוצא באיזו אמירה. אחרי שהוא שיגע מדינה שלמה ולקח קולות של ימין לממשלת שלמה עדיין מתעניינים בו. למשל, ראיתי רק לאחרונה שהוא ציטט שבעיניו הרפורמה המשפטית, אני לא יודע אפילו מה הוא אמר בדיוק, אבל כאילו יצא כנגדה, והאבסורד הוא שהשרה שקד הובילה את זה כאג'נדה מלאה בבחירות של הימין החדש, ופשוט הוא כנראה עשה המרה שלמה לעולם המושגים של השמאל. אבל האמת, הוא כבר לא מעניין והוא לא רלוונטי. לעומת זאת, מה שכן מעניין זה הגישה שאני לא מצליח להבין אותה. בשמאל מתייחסים לנושא הרפורמה המשפטית כנושא פוליטי או נושא מהותי, כי כשנוח להם אז זה נושא מהותי. אז בעצם מרצי האוניברסיטאות יוצאים לנושאים מהותיים: זה לא פוליטי,

זה מהותי, אנחנו מדברים פה על נושא עקרוני, אין פה חלוקה ימין ושמאל, ויוצאים להפגין על חשבון שעות הלימודים, האקדמאים. ואז, כשאנחנו אומרים: אוקיי, זה נושא מהותי, כי אנחנו רואים את המרצים יוצאים כנגד נושא מהותי, פתאום הטענות כלפי שרת ההסברה החדשה גלית דיסטל הן שהיא עוסקת בנושא פוליטי ולא בנושא מהותי. ואז, עוד פעם, בשביל לארגן את ההפגנות, הרי זה נושא פוליטי, איך השרה עוסקת בו במשרדה? אבל כדי לארגן את ההפגנות, זה חוזר להיות נושא מהותי. זה הכול אצלך בוועדה, חבר הכנסת רוטמן, אבל המשחק הזה בין המהותי לפוליטי בשמאל זה לפי מה שנוח לא, אני אסביר לך, זה לא לפי איך שנוח, אה, אין פה, זה קבוע. רגע, אני מחכה לאופיר. כשאופיר אומר לי, יש לי מפקד. אז אנחנו נמשיך את הדיון על המהותי והפוליטי לאחר מכן.

אם כן, תם הדיון. אנחנו עוברים להצבעה, ויש בקשה להצבעה שמית, אז אני מבקש מסגנית המזכיר להקריא את השמות של חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד דן אילוז,

ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו,

דבי ביטון, אינה נוכחת חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר,

אברהם בצלאל,

אורנה ברביבאי, אינה נוכחת ניר ברקת,

טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי,

מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף,

יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, נגד אלי כהן, אינו נוכח אלמוג כהן,

מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

ישראל כץ, בעד רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, בעד אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך,

אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק,

בצלאל סמוטריץ'

משה סעדה, בעד גדעון סער,

מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח

אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל,

עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יואב קיש,

יצחק קרויזר,

גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו,

מירי מרים רגב, אינה נוכחת שמחה רוטמן,

עידן רול, אינו נוכח יואל רזבוזוב, נגד אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח עמיחי שיקלי, בעד מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, נגד נא להקריא את השמות של אלה שלא נכחו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח דבי ביטון, נגד דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, נגד אורנה ברביבאי, נגד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, נגד דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, נגד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח

אינו נוכח מאיר כהן, נגד מירב כהן, נגד מתן כהנא, נגד עופר כסיף, אינו נוכח רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי,

גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול, נגד אפרת רייטן מרום,

אלון שוסטר, נגד אלעזר שטרן, נגד נאור שירי, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת יש מי שלא נקרא שמו ורוצה להצביע? (קוראת בשם חבר הכנסת) גלעד קריב, נגד תמה ההצבעה. נא לספור את הקולות.

התוצאות: 43 בעד,

נגד. אני קובע שהחלטת הממשלה בהתאם לסעיף

להעביר לראש הממשלה את סמכויות השר לשוויון חברתי, התקבלה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הצעות חוק מטעם הממשלה לקריאה ראשונה. נתחיל עם הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים, התשפ"ג 2023, לקריאה ראשונה. יציג את החוק שר החינוך והשר המקשר בין הממשלה לכנסת השר יואב קיש. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, בוקר טוב לכולם. אני מתכבד להביא לאישור מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון), התשפ"ג 2023. החוק נחקק ב-2011, ובעקבות זאת הוקמה במשרד הביטחון הרשות לפינוי מוקשים והוסדרו סמכויותיה. נעשה תיקון בדצמבר 2018 בהוראת שעה, והורחבו בו סמכויות הרשות כך שנוסף לפינוי שדות מוקשים, היא הוסמכה גם לעסוק בפינוי שטחי נפלים.

נקבעה אפשרות של יזמים ליזום פינוי שטח נפלים. לצורך זה הוסמכה הרשות לגבות דמי פינוי מהיזם. תוקף הוראת השעה נקבע עד ליום 1 בדצמבר 2022, ובשל פיזור הכנסת העשרים-וארבע, הוארך תוקפה עד ל-15 בפברואר לפי חוק-יסוד: הכנסת. קיימת חשיבות ציבורית וכלכלית במתן סמכות לרשות לפינוי שדות מוקשים לפנות גם שטחי נפלים לבקשת יזמים ובמימונם. כך ניתן לשחרר שטחים רבים, לרבות באזורי ביקוש, מה שיאפשר לעשות בהם שימוש לטובת הציבור. לפיכך, משרד הביטחון מציע להפוך את התיקונים האלה לתיקונים קבועים בחוק וגם לעשות עוד כמה תיקונים הנוגעים לסמכויות הרשות. בהצעת החוק מוצע להסדיר את האפשרות לפינוי נפלים גם בשטחים שלא הוחזרו בצו שטח סגור, וזאת מכיוון שנמצא כי יש נפלים גם בשטחים שאינם סגורים. אני מבקש ממליאת הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדת החוץ והביטחון. תודה רבה. אני מתחיל את הדיון עם חבר הכנסת סימון דוידסון,

רשימת הדוברים נעולה. בוקר טוב. אדוני יושב-ראש הישיבה, חבריי חברי הכנסת, זה כבר הנאום הרביעי היום ומספיק צעקתי ונבחתי, ואני רוצה לספר לכם על משהו מרגש דווקא שקרה לי הבוקר, או יותר נכון אתמול בבוקר. אתמול בבוקר התחלתי את היום בביקור בבית שלוה. למי שלא מכיר את בית שלוה, אחד המקומות היותר-מרגשים שפגשתי בחיי. שלוה זו עמותה לטיפול באנשים עם מוגבלויות ושילובם בחברה. מדובר על אנשים עם מוגבלויות שכליות-התפתחותיות, אנשים עם תסמונת דאון, אוטיזם, הרבה מאוד ילדים שמקבלים את השירות הכי מדהים שיכול להיות. פגשתי שם את מי שהקים את העמותה הזאת,

אדם יקר בשם קלמן סמואלס, שבשנת 1990 הקים את שלוה. פגשתי גם את הבן שלו יוסי. מדובר בילד שלא שומע, חירש, עיוור, כיום הוא גם לא יכול ללכת, והדרך היחידה לתקשר איתו היא עם כף היד, כשמתופפים לו פשוט על כף היד בשפת סימנים מיוחדת, והילד הזה פשוט מזהה את המילים ואפשר לתקשר איתו. הדבר המדהים בשלוה זה קודם כול האפשרות שנותנים להורים להיות משוחררים חלק מהיום. מדובר על טיפול בילדים מגיל אפס. הילדים האלה מגיעים לבית המדהים הזה, מטפלים בהם, גם בבריכת השחייה, גם באולמות, בגני ילדים, בחדרים מיוחדים, והכול עם מטפלים מסורים ומיוחדים. אני רוצה לומר לכם שלמשפחה כזאת עם ילד עם מוגבלות כל כך קשה, ולהיות משוחרר פעם אחת בשבוע, וזה מה שקורה עם הילדים, שפעם בשבוע שלוה מאכסנים, מקבלים את הילדים, והילדים נשארים לישון שם לילה שלם. ההורים יכולים להיות עם הילדים האחרים שלהם, עם המשפחה שלהם ועם האישה שלהם ולחיות לילה אחד חיים נורמליים. בנוסף, שזה דבר נדיר, אחת לחודש, אדוני היושב-ראש, בסוף השבוע הילדים נשארים בשלוה ומקבלים את הטיפול סוף שבוע שלם. הדבר הזה הוא פשוט חבל הצלה אדיר לאותן משפחות. ולמה אני מספר לכם את זה? כי כשסיימנו את הסיור התברר לי שיש שם מצוקה כספית. אתה נמצא שם במקום הזה ואתה חושב כמה הם עשירים, כי הכול כל כך יפה וכל כך נקי וכל כך מסודר, ובסוף יש מצוקה כספית.

אז אנחנו נטפל בנושא הזה בכנסת, אבל היה חשוב לי לשתף אתכם.

תודה רבה. חברת הכנסת שרן מרים השכל. אגב, שלוה, המנהל הוא יהודי חרדי חסידי. בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לצופים בבית, בוקר טוב לשלוש התינוקות המתוקות שלי. לכבוד חוק המוקשים שהחלטתם להעלות, החלטתי להכין לכם את נאום המוקשים. ביבי שיחק "שולה המוקשים" בליכוד. ליריב נתן מוקש להטיל על בית המשפט העליון. נתן לאלי כהן את משרד החוץ עם שלושה מוקשים: מוקש ההסברה,

מוקש המודיעין ומוקש הנושאים האסטרטגיים, ואחרי הפיצוץ לאלי לא נשאר כלום. ליואב גלנט שם שני מוקשים במשרד הביטחון: את מוקש המינהל האזרחי הניח בידיו של סמוטריץ'

ואת מוקש מג"ב הניח בידיו של בן גביר. המוקשים מתפוצצים לכם בפרצוף.

לדודי אמסלם נשאר מוקש בסימן שאלה. עלק אופוזיציה ממלכתית. ולאמיר אוחנה בכנסת, לא סתם הציבור שלח אתכם לאופוזיציה. הוא שם מוקש בשם אבי מעוז. את מוקש אבי מעוז הוא החליט להשאיר קרוב אליו, במשרד ראש הממשלה, כדי להפעיל אותו כשיצטרך במשרד החינוך. את מוקש ניר ברקת הוא כבר נטרל עם משרד הכלכלה, אבל את המוקש המורכב ביותר, מירי רגב, שם במשרד התחבורה, היא כבר תדאג לחלק אותו ולהפוך את המוקש שלה לכמה מוקשים: מוקש אחד ברכבות, כדי שלא יעבדו בשבת, מוקש שני ברכבת הקלה, כדי שתתעכב בעוד כמה שנים ומרוב פקקים כולנו כבר נתפוצץ, עם המוקש השלישי היא תדאג כבר לחרב את נתיבי התחבורה הציבורית כדי שאף אחד לא ייסע באוטובוסים ויקצר את זמן ההגעה למקומות העבודה. וכמובן, אל נא נשכח את מוקש קרעי על התאגיד, וגל"צ, ואת מוקש סילמן, שהוא כבר שלה מהממשלה הקודמת. היא כבר תתפוצץ לבד כנראה בממשלה הנוכחית. אז מי רוצה לשחק עם ביבי משחק "שולה המוקשים"? תודה רבה לחברת הכנסת שרן מרים השכל. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. בוקר טוב לכנסת. בוקר אור.

כולכם נראים מאוד מאוד ערניים. לקואליציה אני אומרת, תתכוננו, אנחנו עוד רק התחלנו. לשרים בקואליציה אני אומרת

אנחנו עוד רק התחלנו, ואנחנו נעשה הכול על מנת להתיש אתכם עד כדי כך שלא תוכלו לחשוב מה אתם עושים בבוקר ואיך אתם מחבלים בחיים של אזרחי מדינת ישראל. מישהו אמר שלא שומעים? אני יכולה לדבר יותר בקול רם, הכול טוב. אדוני היושב-ראש, אנחנו דיברנו לפני כמה נאומים, אני כבר לא זוכרת, ואמרת איזשהו משפט שראיתי אחר כך, ואני חייבת להודות שזה קצת חרה לי, ואני גם דיברתי על זה. אמרת שאני נגד ההלכה היהודית. אני רוצה להגיד לך, דיברת נגד ההלכה, כן. לא, לא דיברתי נגד ההלכה. אמרתי, תסתכלי בפרוטוקול. שהממשלה הזו הופכת אותנו למדינת הלכה בכך שיש חברי כנסת שחושבים, מה זה חושבים, רוצים להפוך את שמירת השבת לחובה,

יש הבדל מהותי בין העובדה שאני לא רוצה לראות פה מדינת הלכה לבין העובדה שאני מכבדת את ההלכה. תעברי על הפרוטוקול, תראי איך דיברת.

הם מעליבים אותי כיהודייה.

אני יודעת מה הנאום שכתבתי. אני אמרתי אותו מילה במילה. את תסתכלי ואת תראי שזה לא היה כמו שאת אומרת את זה עכשיו,

בדיוק אחד לאחד. אני כתבתי את הנאום הזה ואני הקראתי אותו, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. יש כאן חלקים שלמים בעם שהממשלה הזו באופן כללי גורמת להם להרגיש, גם במילים כמו "מתייוונים", כל מיני מילים כאלה שבאמת לא יאה ולא נאה, וגם בהתנהגות ובהתנהלות. אנחנו יהודים לא פחות מכם. אנחנו אוהבים את הדת שלנו לא פחות מכם. אנחנו אוהבים את היהדות ומחוברים לארץ ישראל ולשורשים לא פחות מכם. יש הבדל בין לנהל דיון עקרוני על איזשהו משהו ועל דרך, מאשר לשלול מיהודי את הזכות שלו להתווכח על איך הוא רואה את המדיניות הנכונה פה בארץ ישראל. ואתם לוקחים את השיח זה למקום שאסור שהוא ילך, שהוא פוגע, שהוא מעליב את ה-core, את הליבה, בתוך הנשמה של כל יהודי ויהודייה שיושבים כאן, וזה מעשה שלא ייעשה. וכמי שהגיעה מהצד הזה של המחנה, זה כואב לי, אני חושבת, אולי קצת יותר, וזה מאכזב אותי הרבה יותר. אני מקווה מאוד שאת השיח ששמענו כאן בימים הראשונים של הממשלה, את האצבע בעין הזו,

יש קווים שלא חוצים.

חבר הכנסת גלעד קריב. זה מזכיר את משחק הכדורגל שהפצוע יוצא אז הוא צולע,

נופל על

תוסיף זמן פציעות אחר כך.

עליי אתה מדבר? לא, חס וחלילה. מה פתאום. קח את

האחד היה קולו של פרופ' פרידמן, בדיון שהתקיים בוועדת החוקה, שר המשפטים לשעבר. הקול השני היה קולו של פרופ' יואב דותן מן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, שיצא ודיבר בפני מאות סטודנטים באחת מרחבות האוניברסיטה העברית שהתאספו למחות נגד תוכניתו של השר לוין. ולמה קולות מפתיעים? כי שני האישים, פרופ' פרידמן ופרופ' דותן, ידועים כמבקרים חריפים של חלק מן המגמות שהובילו את מערכת המשפט הישראלית בעשרות השנים האחרונות, בדגש על מה שאנחנו נוהגים לקרוא לו "האקטיביזם השיפוטי".

בלי לשמוט את הביקורת שיש להם, ביקורת חריפה מאוד על דברים שונים במערכת המשפט, שני האישים הללו אמרו בצורה ברורה שהתוכנית שמקדם השר לוין יחד עם יושב-ראש ועדת החוקה חבר הכנסת רוטמן, בברכתו המלאה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, התוכנית הזו טומנת בחובה סכנות גדולות מאוד, בהיותה תוכנית קיצונית, בהיותה תוכנית שבאבחת חרב מבקשת לשנות את כל מערכת האיזונים והבלמים בין רשויות השלטון, מערכת האיזונים והבלמים בתוך הרשות השופטת ובתוך הרשות המחוקקת. ואל שני האישים הללו מצטרפים אישים רבים מעולם המשפט במדינת ישראל וגם משפטנים מובילים ברחבי העולם, שאחד מן הבולטים בהם הוא ידידו הטוב של ראש הממשלה נתניהו, הפרופ' אלן דרשוביץ, שבאומץ קם ומתייצב מול ידידו הטוב ואומר: לא לילד הזה פיללנו, עומד ומתריע מפני נזק בל יתואר לא רק למערכת המשפט הישראלית אלא גם לדמוקרטיה הישראלית. וכאשר רואים את סוללת האישים הללו, שלא היססו כל השנים לבקר את מערכת המשפט, באים ומתייצבים נגד הרפורמה ההרסנית הזאת, מבינים גם את ריצת האמוק המטורפת של הממשלה החדשה ושל הקואליציה החדשה לאשר מהר את כל הצעדים הללו, ריצת אמוק שלא זכורה כמוה בבית הזה בכל הנוגע לשינויים המשטריים, מכיוון שהקואליציה והממשלה יודעות, תודה. שככל שיחלוף הזמן, עוד ועוד קולות בעולם המשפטי, עוד ועוד אזרחים ישראלים, נא לסיים. לרבות מצביעי הליכוד, יבואו ויתייצבו נגד הרפורמה הזו להרס הדמוקרטיה הישראלית. תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי. אל לכם לחשוש. קריב, ריגשת.

אתם לא חייבים להגן על הפרקליטות בכל מחיר. תנו לנו לגלות לכם את, מי שואל אותך בכלל? לא ייאמן שגם אחרי 24 שעות אתה ממשיך בגסות שלך. אנחנו רוצים שתשאירו לנו שדה מוקשים. אפשר שדה מוקשים, בבקשה? אני לא רוצה שתצביעו בעד שנפנה שדה מוקשים. בואו נשאיר את שדה המוקשים. אני רוצה שדה מוקשים פעיל. בוקר טוב,

אדוני השר, כנסת נכבדה, אני חושבת שכל יום שאת לא באופוזיציה הוא בזבוז למדינה,

חבל.

מירב, אנחנו רוצים שתהיי סגן יושב-ראש הכנסת, בשיא הרצינות. את יושבת שעות על גבי שעות, בחיים לא ראיתי דבר כזה, עושה פיליבסטר של קואליציה, שזה משהו מיוחד פה, ואני כאן כבר כמה שנים. וגם מה שמדהים באירוע הזה הוא שהיא לא מתעייפת. חשבתי שאני לא מתעייפת, והבנתי, אוקיי, יש כאן תחרות קשה. כל הכבוד לך, טלי. אבל חברת הכנסת, אני רוצה שדה מוקשים פעיל. אני רוצה שתשאירו לי את שדה המוקשים כן. קודם כול אנחנו רוצים שמאיר כהן יהיה סגן יושב-ראש הכנסת. מה השאלה? אין שום בעיה. הבעיה היא שאתם אצלכם לא סגורים על עצמכם,

ואתם מפילים עלינו את התיקים שלכם. אני רוצה שדה מוקשים. עכשיו, אני יודעת שאייכלר מאוד נהנה בתפקידו. אני רוצה שדה מוקשים. נכון. ולכן אני לא מצליחה להבין מה הבעיה.

אני רוצה להגיד לכם משהו על החוק של שדות המוקשים, כי הוא ליווה אותנו כמעט שנה,

בואי נלך יחד.

בואי לשדה מוקשים.

את יודעת, זה חוק מה-זה חשוב.

נו, אז מה אתם רוצים, בואו נשאיר. זה חוק מאוד חשוב.

אני משאירה אותי כהפתעה בשבילכם. אני רוצה להפתיע אתכם. אבל מה שמדהים הוא שאתם, אתם לא אשמים, לא סעדה,

לא ואטורי,

אתם גם חדשים,

שהקואליציה, האופוזיציה אז, כל הזמן הצביעה נגד פינוי מוקשים. אז אם הם הצביעו, גם את תצביעי עכשיו, קודם כול, אמרתי לך, אני משאירה אותי כהפתעה בשבילך. בואו נטייל ביחד לשדה מוקשים, אני רואה שבינתיים נורא טוב לך איתי, ואת זורמת בסך הכול.

אני רוצה להגיד לך משהו על החוק הזה, כי את החוק הזה אנחנו מכירים מצוין.

אני אומרת לך: באמת יכולנו לעשות הליכים מדהימים בכנסת הקודמת, אבל לצערי,

אז אני לא יכולה להטיח את זה בכם, חברים שלכם טרפדו כל יוזמה טובה של הממשלה הקודמת.

את יודעת שזה בגלל בנט, תעזבו את זה. תתקדמו.

בנט, איפה הוא? באזרחות, אוקיי? זה כמו שתגידי לי כחלון עכשיו. די, יש דברים שהיו והם כבר אינם פה. נכון, יפעת? בדיוק.

עכשיו יש טלי גוטליב, יש ניסים ואטורי, והינה,

כח"כים חדשים יש לכם הזדמנות להצביע על חוקים טובים שגם אנחנו נביא,

נראה לי שיש עם מי לעבוד שם. גם אנחנו נביא חוקים טובים. אלה המוקשים האמיתיים. הינה, גם בועז, אני בטוחה שכשתקראו את החוק, תבינו שהוא טוב ותצביעו בעד. ואני כמובן אבדוק אתכם על זה, כי בקרוב בימי רביעי אנחנו ניפגש בטרומיות עם הצעות חוק מעולות, ואני מצפה לראות את כולכם איתנו.

תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי,

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

חברת הכנסת מאיר כהן, נמצא? לא נמצא? חברת הכנסת אפרת רייטן.

כנסת נכבדה, אני רוצה להביא קצת מדבריו של פרופ' אליקים רובינשטיין, שופט בית המשפט העליון, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון בדימוס,

היועץ המשפטי לממשלת ישראל, שופט בית המשפט המחוזי וכו'.

וותק מקצועי מפואר, ושווה להקשיב וללמוד מהדברים שהוא כותב ומהדברים שהוא אומר. אני מקווה שהוא גם יגיע לדיונים בוועדת החוקה, חוק ומשפט. עד שהם יגיעו, אני אומר באמת, אני חושב על זה עכשיו, שהזמינו אנשים להיום, זה היום בבוקר, זה לא נעים.

אנחנו דיברנו על זה קודם עם רוטמן, זה מטופל. אבל יפה, תודה. הוא דיבר, אתם זוכרים את שלוש הכ"פים של מיקי זוהר? זה היה כסף, כבוד וכוח, נדמה לי. אז אליקים רובינשטיין מדבר על שלוש הפ"אים, שלוש הפ"אים בהקשר של הייעוץ המשפטי, ובעיקר אולי אחד הדברים שיביאו ויגיעו לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט, פיצול התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה. אז הוא מדבר על הסכנות האורבות של שלוש הפ"אים, שזה אומר פוליטיזציה, פיחות ופגיעה, ואלה שלושה דברים שאנחנו צריכים להישמר מפניהם כשאנחנו באים ודנים היום בשינויים מרחיקי לכת בכל המערך של הייעוץ המשפטי, של הממשלה,

היועצים המשפטיים, כשאנחנו מדברים על משרות אמון שרוצים למנות היום. אני אקריא קצת מהדברים שהוא אומר: "לטעמי, המסורת שנוצרה במילוי התפקיד ללא מורא ומשוא פנים וללא אינטרסים פרטיקולריים, הוכיחה את עצמה". הוא כותב בנוסף שהפיצול, לעניות דעתו, יגדיל דווקא את מלחמות היהודים ויקטין יעילות. הוא אומר שבאופן הזה עלולים להיגרר הגופים והיועץ המשפטי והתובע הכללי למאבקים של חוות דעת וסמכויות במידה רבה ומשמעותית בהרבה מאשר היה בעבר. תהיה תחרות בין הביורוקרטיות המשפטיות החדשות במרחבי החיכוך שהיא ממש לא נחוצה. יש ויכוח, וזה נכון, כולם יודעים. כל מי שאחזו בתפקידים גם בוועדות הכנסת, גם בממשלה, מכירים את הוויכוח עם השרים שמבקשים להציג חוות דעת שמוזמנות מגורמים פרטיים כדי להסתייג מחוות דעת שניתנה על ידי הייעוץ המשפטי.

"אציין כי בימיי, אף שעיינתי בחוות הדעת שחלקו על דעתי, לא הסכמתי בשום פנים כי שר כלשהו ינחה את עצמו על ידי ייעוץ חיצוני שלא על דעתי, לעניין זה שימשתי כמגינם הקבוע של היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה או לרשויות סטטוטוריות, ולדעתי, בקרוב למניין פעמים הצלתי אותם מפיטורים,

" פשוטם כמשמעם". הדברים האלה חשובים במיוחד,

זה משפט אחרון,

הוא אומר דבר כזה: "'הלב יודע אם לעֵקֶל אם לעֲקַלְקַלּוֹת', אומרים חז"ל.

ברוב-רובם של המקרים שבהם היה ניסיון לעקוף את הייעוץ המשפטי הממשלתי היו דברים בגו,

" ורק לעיתים נדירות היה הדבר מתוך חוסר כימיה אישית בין השר ליועץ המשפטי במשרדו".

הדברים האלה, אני מסיימת, הדברים האלה צריכים לעמוד לנו כשאנחנו עושים היום את כל השינויים הדרמטיים בוועדת החוקה, חוק ומשפט. תודה רבה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מבקש להמשיך בנאומי הקודם ביחס למשבר האקלים והגנת הסביבה. בנאומי הקודם, אדוני היושב-ראש, בירכתי את הממשלה על קווי היסוד של הממשלה, שכוללים שבעה סעיפים שאמורים להתמודד עם משבר האקלים והגנת הסביבה. בחרתי להתמקד בשניים ספציפיים, כאלה שהממשלה הזו הגדירה להם קבועי זמן ספציפיים: אחד בנוגע לחקיקת חוק אקלים בתוך חצי שנה, והשני לגבי פינוי המפעלים הפטרוכימיים מחיפה, בתוך שלושה חודשים לקבוע מועד שהוא פחות מעשור לפינוי אותם מפעלים מזהמים שמסכנים את בריאותם של תושבי מטרופולין חיפה. יחד עם זאת אני רוצה להאיר בזרקור ולומר שההתחלה של הממשלה הזו ביחס להגנת הסביבה ומשבר האקלים אינה מבטיחה. אני רוצה לשאול את חברי הקואליציה, אולי תוכלו להסביר לי מנקודת המבט של מדיניות ציבורית איך ההתחלה שלכם בהתמודדות עם הגנת הסביבה ומשבר האקלים עושה שכל. כשמדובר על ביטול המיסוי של החד-פעמי, איך זה משרת מדיניות ציבורית ראויה ונכונה כשאתם מעודדים את אזרחי ישראל פשוט לצרוך רעל? חד-פעמי מורכב מפלסטיק כזה שלא מתכלה מאות בשנים. עדיין לא מצאו את הדרך. ביטלתם את המס על החד-פעמי, והמשמעות, להעלות או להוריד,

אני מבקש לשאול, חבר הכנסת סעדה, מה ההיגיון מבחינת מדיניות ציבורית בביטול המיסוי של החד-פעמי באופן שמעודד את אזרחי ישראל לצרוך רעל. אין כאן דיאלוג, חבר הכנסת סעדה. אנחנו לא יודעים, אדוני, להעלות או להוריד? אנחנו רואים את זה כרגע ולא ברור לנו. תחליט.

אין כאן דיאלוג. אמרת הערת ביניים, תודה רבה. תן לנואם לדבר. אני מבקש לשמור גם על זכותי לדבר וגם על בריאותם והסביבה של אזרחי ישראל. זה פשוט מזהם את הסביבה שלנו. בעוד 50 שנה, אם תמשיך לצרוך באותו קצב, יהיה יותר פלסטיק בים מאשר דגים. פלסטיק ומיקרו-פלסטיק כבר נמצאים באיברים שלנו, במערכת העיכול, במחזור הדם. זה מסכן את הבריאות של אזרחי ישראל, ולכן אני לא מוצא שום היגיון, כעניין של מדיניות ציבורית, לעודד את אזרחי ישראל לצרוך חד-פעמי. אני גם לא מצליח להבין, אם אתה שואל, חבר הכנסת ואטורי, מדוע,

מנקודת המבט של מדיניות ציבורית, למה זה היה נכון להחליש, אני חושב שהתשובה תהיה בנאום הבא. יש לך עוד נאומים. אז תן לי רק עוד משפט וחצי. חבל לך. יש לך עוד נאום, אתה תוכל להספיק יותר כי הזמן, אני רק אומר במשפט וארחיב בנאום הבא. יש עוד שני דברים שאני לא מצליח להבין מה המדיניות הציבורית לגביהם ומדוע אתם הולכים בנתיב הזה. הראשון הוא להחליש ולבזר את הסמכויות של המשרד להגנת הסביבה, גם ביחס להעברת המשטרה הירוקה, תודה רבה. וגם ביחס לקרן הניקיון, לא.

לא, לא, אין ו-, זהו.

והביטול של הנת"צים. על זה אני ארחיב יותר מאוחר. בנאום הבא.

חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. לנסוע בתחבורה ציבורית, והדרך לעודד את זה היא לא באמצעות ביטול נת"צים.

חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חברי וחברות הכנסת, יש שר?

שר מקשר יש? יש שר. הינה, הוא פה, קיש. אז אני אמשיך מאיפה שסיימתי בפעם הקודמת שהורדת אותי. תשאירו שדה מוקשים פעיל.

דרך אגב, החוקים האלה, אתם נראים עייפים, אני חייב להגיד.

06:00, מה, עוד לא 06:00. אז למה העייפות הזאת, אני מניח שזה ירד ממאות אלפים לעשרות אלפים צופים שצופים עכשיו בערוץ הכנסת. אני רוצה להזכיר שהחוקים, עכשיו אנחנו דנים בחוק שנוגע לפינוי מוקשים, אחר כך אנחנו נדון בחוק שנוגע למרכז הקנסות. אלו עוד חוקים שבממשלה הקודמת, שאנחנו היינו בה בקואליציה, אנחנו הבאנו אותם לכנסת. אני מזכיר שהקואליציה הנוכחית, שהייתה האופוזיציה הקודמת, התנגדה לכל דבר, גם לחוקים שהיו טובים לאזרחי ישראל וגם לחוקים שהיו חשובים לאזרחי ישראל. לא סתם אנחנו התעכבנו אפילו בשנה עם ביטול הפטור מוויזות לארצות הברית, בגלל שמי שהיום בקואליציה ידעו שהבוחרים לא יענישו אותם על זה, והם העדיפו להביך את האופוזיציה מאשר לעשות טוב למדינת ישראל. אנחנו לא נצביע נגד חוקים שעושים טוב למדינת ישראל ובטח לא נפגע בביטחון מדינת ישראל, ולכן אנחנו ככה נמשיך, ואנחנו נמשיך לא להיות אופוזיציה למדינה כמו שהקואליציה הזאת הופכת להיות, אלא אלטרנטיבה, הלילה הזה שגוזל מאות אלפי שקלים,

אני בכיף, אח שלי, תמשיך,

רק כספי ציבור מעניין אותי. אני שמח מכל דקה. זה זמן טוב לקרוא ספר טוב. הכי טוב הזמן הזה. אני יכול להסביר. ההנחיה של הייעוץ המשפטי היא שמרגע סיום המליאה, סופרים לפחות חמש שעות עד שמתחילים לכנס את הוועדות, ולכן אנחנו נמשוך את זה עוד ועוד, כדי שוועדת החוקה, בעיקר ועדת החוקה, לא תוכל להתכנס ולדון בתהליך,

במושב הזה נעביר את החוק, תרצו או לא תרצו. הלא-חוקי, זה כמה חוקים, דרך אגב, התהליך הלא-חוקי הזה שבו משנים את המשטר במדינת ישראל בלי הסכמה ובלי הידברות.

יש לך עוד עשר שניות להגיד עוד משהו.

בלי הסכמה ובלי הידברות. אני חושב שכדאי שכולנו נתעשת ונזכור שאנחנו נמצאים בדמוקרטיה, ובדמוקרטיה אנשים שלא מסכימים צריכים לשבת, לדבר ולהסכים. אבל כל עוד מכוונים אלינו אקדח לרקה, אקדח לרקת הדמוקרטיה, אנחנו לא נדבר. אנחנו פשוט נמנע את האסון הזה.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, איננה. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. אם אפשר את הנ"צ של שדה מוקשים, זה יותר חשוב,

פשוט מעניין. מדובר על מוקשים פוליטיים, טלי.

תשאיר את שדה המוקשים. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה. תראו, השעה אוטוטו 06:00,

אנחנו אחרי לילה לבן. אבל האמת, אתם יודעים מה, אני לא עייפה. גם אנחנו לא. יש לנו הרבה כוח.

אנחנו צריכים הרבה לילות כאלה.

אתם יודעים למה?

באמת אין לנו שום ארץ אחרת, ואנחנו עושים את הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות על מנת להגן על המדינה שלנו.

שאולים אותי: למה אתם לא באים ומנסים ככה לעשות איזשהם תיקונים קטנים בחקיקה? תנסו מה שאתם יכולים.

האמת היא שכמו כל מערכת ציבורית במדינת ישראל, מערכת אכיפת החוק לא חפה מטעויות, ויש תיקונים שצריך לעשות. זה נכון לכל מערכת במגזר הציבורי.

לא בצורה כל כך לא אחראית. לא כשמביאים כל כך הרבה הצעות שכל אחת מהן היא מאוד מאוד קיצונית ומאוד לא אחראית, וביחד הן שיירה של D9 שרומסת את הדמוקרטיה הישראלית. ראינו גם שהכנסתם כל מיני שפילים, כדי שתוכלו כאילו להוריד ולהגיד לנו: הינה, עשינו כל מיני תיקונים קוסמטיים. אסור לנו לשתף פעולה עם התהליך הזה, בטח לא כשמי שמוביל אותו הוא בן אדם עם שלושה כתבי אישום שמנסה לבחור את השופטים שיכריעו בענייניו.

אני לא יודעת איזה שקר אתם עושים בנפשכם, אבל התהליך הזה מלוכלך, התהליך הזה מזוהם. ככה לא משנים דברים במערכת הציבורית.

לא לוקחים בן אדם שיש לו ניגוד אינטרסים וניגוד עניינים, שאסור לו לעסוק בנושא הזה בכלל,

הוא בכלל חתום על הסדר ניגוד עניינים, אסור לו לעסוק בנושא הזה בכלל, והוא זה שמוביל רפורמה שתכריע מי יפסוק בעניינו בבית המשפט בעוד כמה שנים.

עם יד על הלב, מה הקשר בין זה לבין תנועת הליכוד? מה הקשר בין זה לבין הערכים הליברליים של התנועה שלכם?

אנחנו אנשי צדק,

תמה מכסת הערות הביניים בנאום הזה.

על כל הצעה אפשר להתפלפל, בכל דבר אפשר למצוא איזונים.

פסקת ההתגברות, אפשר לעשות דיון מלומד, אם זה צריך להיות ברוב של 61 או אם זה צריך להיות ברוב של 70 עם עשרה חברים מהאופוזיציה. אפשר לדבר על זה. אבל כשמביאים הכול בבת אחת, אנחנו פשוט נשמש עלה תאנה. יהיו פה רק שינויים קוסמטיים, ואנחנו עלולים להיות עלה תאנה להרס של המדינה, להרס של הדמוקרטיה.

אם הייתם אנשים אחראיים, הייתם מביאים הצעה אחת בכל פעם, דנים עליה, מיישמים אותה באחריות ורואים אם יש צורך בהצעה נוספת.

כיוון שמטרתכם היא לא לבנות ולשפר אלא להרוס, אתם מתנהלים כפי שאתם מתנהלים. תודה רבה.

ונהיה פה עוד לילה ועוד לילה, כי זה הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות למען המדינה שלנו. אין לנו ארץ אחרת.

חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בוקר טוב. בחודשיים מאז שהושבעתי לכנסת ישראל, צפרא טבא, למדתי שבישראל יש רק רשות אחת, רשות שמבצעת ורשות שמקדמת חקיקה דורסנית. למדתי שבפועל

סעדה, אני מבטיחה לך שאני לא אפריע לך כשאתה תדבר. לא, אולי זה בגלל הבוקר. זה לא מסתדר עם הלוגיקה, משהו לא ברור לנו. זאת לוגיקה. אם אמרת מחוקקת, כמה להוסיף לה, דקה או שתיים?

הלך הלילה, יש לנו כיף של בוקר, הלכו הלילה והבוקר, אז לך תתפלל. לא, אנחנו מתירים לך מניין פועלים. בבקשה. למדתי שבפועל אין הפרדת רשויות בישראל. יש רק רשות מבצעת, רשות שמבקשת לקבוע מי תהיה הרשות השופטת, ובוודאי מבקשת לקבוע את סדר-היום והחוקים של הרשות המחוקקת. אני באמת שואלת: איפה הבלמים והאיזונים? איפה הבקרה והפיקוח על הרשות המבצעת? במהלך השבת חיפשתי את מצע הליכוד שבו תפורט הרפורמה המוצעת. אז זהו, שלא מצאתי את הרפורמה המוצעת, וגם לא מצאתי מצע לליכוד שהתושבים או האזרחים הצביעו לפיו. לפיכך חשבתי שאני אשתף את הכנסת הנכבדה בקטע רלוונטי מתוך מצע יש עתיד, שנמצא בפירוט באתר האינטרנט. בחרתי בקטע שמדבר על כתיבת חוקה לישראל: "מדינת מהגרים מגוונת כמו ישראל זקוקה לחוקה כדי שתוכל להתכנס סביבה באופן מאחד ומגבש. התפיסות הרב-תרבותיות שפשטו בישראל בשנים האחרונות מונעות מכלל החברה הישראלית להתייצב מאחורי אתוס מחייב, אשר בלעדיו אין לנו קיום משותף. הכרזת העצמאות תהווה את פרק המבוא לחוקה ותהפוך לחלק בלתי נפרד ממנה. החוקה עצמה, שתיכתב ברוח הכרזת העצמאות לאור חזונם של נביאי ישראל מחד גיסא ומתוך תפיסות ליברליות בנות זמננו מאידך גיסא, תגדיר את מושגי היסוד הישראליים ותתמודד בכנות ובאומץ עם המורכבויות הטמונות בשאלות דת ומדינה, עם המתח הקיים בין הגדרתה של ישראל כמדינה יהודית להגדרתה כמדינה דמוקרטית, " להתכנס לסיום. " עם היחס למיעוטים ועם האיזון הנדרש בין החופש הנתון לכל אדם לחיות את חייו ובין מחויבותו לקהילה ולכלל". פרקיה של החוקה בישראל כבר החלו להיכתב הלכה למעשה באמצעות חקיקת חוקי-יסוד טלאי על טלאי. נא לסיים. יש עתיד מאמינה שיש להשלים את מפעל חוקי-היסוד, ובראשו, לחוקק את חוק-יסוד: החקיקה, שיסדיר לראשונה את המדרג הנורמטיבי, תודה רבה. בין חוקי-היסוד לחוקים אחרים, תודה רבה. ואת היחסים בין שלוש הרשויות. תודה, אדוני.

חבר הכנסת איימן עודה,

חברת הכנסת טלי גוטליב, מוותרת?

חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה. לילה טוב, בוקר טוב. אני רוצה לדבר על דמוקרטיה. הרבה מדברים עליה, והגעתי למסקנה שהרבה ישראלים טרם הפנימו שדמוקרטיה היא בלתי אפשרית ללא הפרדת הדת מהמדינה. התרגום של המילה היוונית "דמוקרטיה" הוא בעצם משני שורשים: דמוס, עם, וקרטיה, שלטון. פירושה של המילה שלטון: שליטה, רשות או גוף העומדים בראש המדינה, ובידיהם סמכויות לניהול המדינה ותושביה.

במדינה שנחשבת דמוקרטית וקוראת לעצמה דמוקרטית, הסמכויות לקבלת ההחלטות נמצאות בידי העם. יש נציגים של קבוצות אוכלוסייה שונות, נבחרי ציבור אשר משתתפים בקבלת ההחלטות. עד כה ישראל נראית מדינה דמוקרטית: יש לנו כנסת,

נבחרי הציבור, עובדים יום ולילה, תרתי משמע, כדי לנהל את המדינה, להחליט או להשפיע על קבלת ההחלטות. האזרחים במדינה דמוקרטית אמורים להיות שווים הן בזכויות והן בחובות, אבל בפועל בישראל יש עולם שלם נוסף בתוך המדינה; מדינה בתוך מדינה. השלטון ההוא לא ממש בידי העם, הקרטיה לא ממש שייכת לדמוס. יש לנו קרטיה נוספת, שלטון נוסף, שלטון של הדת, עולם שלם של חוקים, בתי דין, אופנה, מוצרי מזון, מרכזי קניות, מוסדות חינוך ועוד. העולם הזה חי ונושם. לעולם הנ"ל יש ממשלה משלו ומנהיגים, והעולם הזה לא ממש נפרד ואינו עצמאי ממש. לתושבים של העולם הנ"ל יש את כל הזכויות כמו לכל האזרחים במדינה, אבל בחובות, אין שוויון. אז אני שואלת שאלה, אני רוצה לשאול אתכם: האם מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית לגמרי? ללא שוויון זכויות וחובות אין דמוקרטיה, ללא כבוד האדם וחירותו אין דמוקרטיה, ללא פלורליסטיות אין דמוקרטיה. פלורליזם הוא גישה המכירה בכך שלכל מין אנושי ישנן דרכי חשיבה שונות. האם עם ישראל וכל האזרחים במדינת ישראל מסכימים לצעוד לכיוון של מדינת הלכה ושלטון הדת? בעיניי יש הבדל בין מורשת ומסורת לאומית לבין שלטון של הדת וכפייה דתית. משפט לסיום. במאה ה-21 המדינה המתקדמת, המדינה היהודית והדמוקרטית, חייבת לשמור על אופייה הדמוקרטי לצד הכבוד לאמונה דתית. נשמור על עקרונותיה של מגילת העצמאות, המבטיחה קיום,

אני מסיימת. שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור, אני מצטטת, לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, ותבטיח חופש דת, מצפון,

חינוך ותרבות, תודה רבה. כולל זכויות של האזרחים החילונים, ללא כפייה דתית ובכבוד הדדי. תודה רבה.

תודה, אדוני. כנסת נכבדה, בכל ערב אני מקפיד להקריא סיפור לפני השינה לבן שלי,

אחד הסיפורים שהוא הכי אוהב הוא "האריה שאהב תות". הסיפור הולך ככה: מסופר על אריה שחי ביער והוא מאוד אהב תות, אבל ביער הזה אין תות. הוא מחפש תות. אימא שלו אומרת: תמצא משהו אחר. יש לנו קבב, יש לנו עלים, יש לנו הרבה מאוד דברים,

ואז יום אחד הגיעה קבוצה של ילדים ליער, והאריה הריח תות. כשהאריה הריח את התות הוא התקרב לילדים בשביל לדבר איתם, כי הוא רצה תות. וכשהוא התקרב לילדים, הילדים לא הבינו אותו והם נורא פחדו, אז הם רצו וברחו, אבל השאירו אחריהם את האוכל שלהם. בתיק האוכל שלהם היה תות. האריה ראה את התות וכל כך שמח, שהתחיל לאכול רק תות. אחרי שהוא אכל ואכל, הוא אמר: אוי, כואבת לי הבטן, אני לא רוצה יותר תות. ואז אימא שלו אמרה לו: חמודי, עכשיו אתה מבין? תאכל את האוכל שלך. אני רוצה להקביל את זה למה שאתם עושים פה למדינת ישראל,

תקשיבי, תחכימי, את לא צריכה לצעוק כל הזמן. זה כבר נהיה בדיחה, יש לנו כבר כל מיני תנועות מצחיקות.

אפילו את "האריה שאהב תות" הוא לא יודע לספר. שנייה, נאפס את הזמן עוד פעם. אני מקווה שיואב עוקב,

בטח תקבלי שיחת נזיפה בעוד כמה דקות. אוריאל, אני עוצר. אני צריך פואנטה, אז אני עוצר בחזרה. אני עוצר.

לא רוצה קרבות, בוא, בוא, איך עוצרים את הזמן?

טלי, אני רוצה לומר לך תודה בשם האופוזיציה. מעולם לא הייתה לנו בעלת ברית טובה ממך. עכשיו, אם אני אוכל להמשיך, ברשותך וברשותכם, אני רוצה להקביל את זה למה שאתם עושים לעם ישראל. עם ישראל חשב שהוא בוחר במשילות. הוא בחר בהבטחות מפוצצות על להחזיר את הביטחון האישי, על להילחם ביוקר המחיה, ובסופו של דבר אתם באתם לפה, ואתם דוחפים לו את כל מה שהוא לא דיבר עליו, רפורמות שלא מעניינות אף אחד, דברים שלא מעסיקים אף אזרח במדינת ישראל. אתם לא מורידים את יוקר המחיה, אתם לא מעבירים את המשילות.

בשבועיים האחרונים בעיית הביטחון האישי מעולם לא הייתה קשה יותר.

כל מה שעשיתם פה מהיום שנבחרתם לא הועיל ולו לתושב אחד במדינת ישראל. תתביישו לכם.

חבר הכנסת סגן השר אבי מעוז, אינו נוכח. חבר הכנסת זאב אלקין? לא חייב.

האמת היא שהתכוונתי לדבר על משהו אחר,

לשר המים. אבל היות שאתה מבקש, אני אגיד כמה מילים על המשרד למשאבי מים. אבל קודם בכל זאת משפט על משהו אחר, חבר הכנסת סעדה,

אתה תצטרך להחזיר לי, אני לא מצליח לדבר. תצטרך להחזיר לי את הזמן. אני שמח שאתה פה, כי נשמע על התפקיד הזה. תכף, תכף אני אסביר לך מה זה. פעם הייתה חברות בסיעת הליכוד. אבל לפני זה רק משפט אחד. הרי בבית הזה, לומדים את זה הרבה פעמים, יש כלל: יש אלוהים. בדרך כלל כשאתה עושה משהו, זה תמיד פוגש אותך בסיבוב, ואם לא בסיבוב שאחרי זה, אז כמה סיבובים אחרי זה. למשל, שני החוקים שאנחנו הולכים לדון בהם בשעות האלה של הבוקר, יכולנו להיות במצב שלא היינו צריכים לדון בהם.

כי כשהיינו ממשלה, לקראת סוף פועלה של הממשלה וכשכבר ידענו

הצענו לאשר אותם. אם הייתם אומרים כן, הם כבר היו מאושרים ולא היינו צריכים להישאר פה. אמרתם: לא, אנחנו מתנגדים להם, לא אישרנו אותם, ועכשיו אתם צריכים להישאר פה בשעות האלה כדי להעביר אותם. ואגב, הרשימה של החוקים האלה היא ארוכה מאוד.

לחבר הכנסת סעדה, כמה משפטים על איך נוצר הרעיון הזה של המשרד למשאבי מים ומה הייתה פעם חברות בסיעת הליכוד. הסיפור הוא כזה: אני קיבלתי הצעה מראש הממשלה דאז וראש הממשלה היום להיות שר האנרגיה,

רציתי להישאר במשרד להגנת הסביבה. הוא אמר לי: אני רוצה לשדרג אותך, יש לי מועמדת אחרת להגנת הסביבה, התעקש איתי על משרד האנרגיה.

ואז קיבלתי ממנו טלפון בערך כמה שעות לפני הקמת הממשלה, אבל כבר ראיתי את זה בכותרות קודם. הוא אמר לי: יש לי משבר עם יובל שטייניץ, רציתי שהוא יהיה שר ההשכלה הגבוהה.

הוא הודיע לי שהוא הולך לכנסת, הולך להיות חבר כנסת פשוט, יעזוב את הקבינט. אולי יש לך רעיון יצירתי מה אפשר לעשות? ואני הייתי חייב ליובל שטייניץ. בפריימריז הראשונים שלי בסיעת הליכוד, על המקום של משבצת העולה, הוא היה זה ששכנע את נתניהו והסביר לו את מה שאני הסברתי לו, שבשיטה שהייתה קיימת אני לא איכנס בחיים אלא פייגלין יכניס את הנציגים שלו. הוא עזב את מטה הפריימריז שלו, נסע לנתניהו, הסביר לו מה הולך לקרות, ויובל זה יובל הוא לא יורד מהווריד עד שאתה לא נענה לו, ושינו את כללי המשחק,

ולי יש כלל: להיות חבר, בטח אם זה מישהו שעשה לי טובה. אז הרמתי טלפון ליובל שטייניץ, אמרתי: אסור שלא תהיה בקבינט, ובאמת שנינו היינו מאוד בולטים בקבינט, ואמרתי: אני מוכן לעשות כל מה שאפשר כדי למצוא פתרון, כדי שאתה תישאר בממשלה ותישאר חבר בקבינט. כך נולד הרעיון הזה של משרד משאבי המים. אני יודע שחטפתי על זה.

זה תחום מרתק של 10 מיליארד שקל אחריות, חבר הכנסת סעדה,

10 מיליארד שקל אחריות, ועשינו שם דברים חשובים. תחזיר אותי היום עוד פעם לאותו מצב, למרות שאני יודע את כל הצחוקים והכול, הייתי בוחר להחזיר טובה לשטייניץ ולשמר אותו בקבינט גם בשביל עם ישראל והתרומה שהייתה לו, והייתי מקבל את כל הביקורת. תודה רבה. תודה רבה, חברות ראויה

חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה. ולכן גם אנחנו נמצא דברים, כמו שאתה עשית. נשבע שלא תיאמתי עם רון. גנב. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בוקר טוב לכולם. אני אמשיך את הרציונל של למה לא הקראתי לבת שלי סיפור. אנחנו היום עוברים עם הבת שלי על "הכבש השישה-עשר", ויש לה גם רצונות ל"קדבובו", אבל אני בחרתי לעשות עברות, לא יודע, פיתוח ל"מעשה בחמישה בלונים". אני חייב גם לציין שמאיר כהן ושרן דיברו על זה, ואמרתי: יאללה, נעשה "מעשה בחמישה משרדים". בשיר הזה או בקטע הקרוב משרד ייחשב כבלון ובלון כמשרד, תלוי איזו קונוטציה תרצו. טוב, אז "מעשה בחמישה משרדים" מאת ביבי ומרים רות: ביבי הביא מתנה לכל ילד, משרד: לגלית משרד תעמולה, למאי משרד ללא תיק, לאורית משרד למשימות מיוחדות, לאיתמר משרד לביטחון לאומי, ולאבי הביא חצי משרד. כל השרים והשרות יצאו לטיול. איתמר שמח, רץ וקפץ, זרק את הבלון הירוק למעלה למעלה, זרק ותפס, זרק ותפס. נפל הבלון לשיח ורדים ונדקר, ופתאום, בום,

מה קרה? הבלון התפוצץ, הבלון נקרע. אנא, איתמר, אל תצטער, נביא לך משרד אחר. פגשו השרים את ביבי. שמחה גלית ואמרה:

נפח בבקשה את המשרד, גדול גדול, שיהיה מלא באוויר. גדול כמו השמש. הוא יירדם, וגם אתה מוזמן להירדם.

לא, כי אתה מה זה מעניין. תדע לך, בכל השיח שלך אנחנו כולנו

ביבי ניפח את הבלון, ניפח וניפח, ופתאום, מה קרה? בום, טרך,

התפוצץ, הבלון נקרע. פגשו הילדים את מיצי, החתולה של סיגלית. חטפה מיצי את הבלון של מאי, גלגלה ותפסה, גלגלה ותפסה, שרטה את הבלון בציפורניים, ופתאום, בום, טרך. אל תצטערי, מאי, כך גם קרה לגלית. זה סופו של כל בלון. הבלון של התעמולה התפוצץ, הבלון של השר ללא תיק התפוצץ, הבלון של השר לביטחון לאומי התפוצץ, נשארו רק שני בלונים. פחדה אורית שגם הבלון שלה יתפוצץ. חיבקה אורית את הבלון כמו שמחבקים בובה, כמו שמחבקים את אימא. יפה מאוד, חבר הכנסת משה טור פז.

בום, טרך, מה קרה? הבלון התפוצץ, הבלון נקרע. אל תצטערי, אורית, כך קרה גם למאי. זה סופו של כל בלון. אפשר להמשיך את הסיפור בדיון הבא, חבר הכנסת נאור.

לדיון הבא? כן, סיפור בהמשכים. אבל תדע לך, פגעת בבלון של אבי, זה הבלון המשמעותי.

תודה רבה. חבר הכנסת השר שלמה קרעי, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח. חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני אלך על אווירה אחרת, ברשותכם. אומנם זה רק עוד שלושה חודשים, אבל בכל זאת. עוד שלושה חודשים נציין את ליל הסדר. אנחנו נגיד בליל הסדר קטע מחז"ל שנראה לי מתאים לשעה הזו של הבוקר. "מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, " אדוני היושב-ראש, יש התלבטות הלילה אם אפשר או אי-אפשר לומר את ברכות השחר, אם ישנת מספיק. לפי הספרדים אפשר גם אם לא ישנו. אשכנזים נוהגים רק אם ישנת 30 דקות ברצף. אנחנו נוציא אתכם ידי חובה במקרה הזה.

" שהיו מסובים בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידים ואמרו להם: רבותינו" זה ממש עכשיו,

"הגיע זמן קריאת שמע של שחרית". לא נקריא את ההמשך, אבל, הגדה של פסח. יש פירוש שאומר שהקטע הזה בעצם מדבר על התייעצות שגדולי הדור שמתוארים כאן ערכו לגבי המרד ברומאים,

הייתה להם התלבטות על פרטי המרד, אם לצאת עכשיו, אם לצאת אחר כך. ולכן כשתלמידיהם אומרים להם: "רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית", הם בעצם אומרים להם: רבותינו, הגיע הזמן לצאת, להפסיק לדבר, להתחיל בפועל למרוד. זה בעצם המשל של קריאת שמע של שחרית. מה שתומך בפירוש הזה, שרבי עקיבא היה באמת מהתומכים הראשיים של מרד בר כוכבא. דרש עליו "דרך כוכב מיעקב", את הפסוק, ועל כך ענו לו: "יעלו עשבים בלחייך ועדיין בן דוד לא בא". אז המשל הזה, שקריאת שמע של שחרית היא בעצם הקריאה למרד, אני חושב שהוא מאוד מאוד מתאים לימים האלה, אדוני היושב-ראש. נכון, ממשלת ישראל קיבלה החלטה. אומנם רבותינו אמרו "הווי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא אימת מלכות איש את רעהו חיים בלעו", והם לא אמרו את זה על מלכות ישראל, הם אמרו את זה על מלכות רומי, כי למרות שהם לא אהבו אותה הם חשבו שצריך לשמור עליה. ובכל זאת אני חושב שאת נס המרד, המרד בגזרות המלחמה של הדמוקרטיה, אנחנו מרימים בימים אלה. נכון, אנחנו חלילה לא נפיל את השלטון ולא נילחם בו כרומאים, אבל כן יצאו אנשים לרחובות, אומרים: רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. אנחנו נשמור על הדמוקרטיה ולא ניתן לה ליפול. בוקר טוב, חברים.

חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה. שוב בוקר טוב. אני רוצה לדבר בשעת בוקר זו על משהו שכביכול היה אמור לשמח, בטח אותי, שקרה השבוע, אבל הוא רק מראה איזה אבסורד. לפני יומיים התפרסם ששר החקלאות מוסיף מיליון וחצי שקלים לטובת אימוץ כלבים, כלבים, חתולים. איפה בועז ביסמוט? הוא היה חתול. מה היא רצתה?

מה רצית, חתולים? תפני פה עכשיו לשר, לא הבנתי. אז אני אסביר. אם תקשיב עד הסוף אני אסביר, אוקיי? התקציב שאני ביקשתי להקציב שנה שעברה,

בועז פה, בועז היה החתול, אז אולי עכשיו יש לו איזו הזדהות מינימלית עם בעלי חיים. למישהו לפחות שתהיה אצלכם. כן, אני רציתי להזמין אותך לצוהריים. בתור מאכילת חתולים אני צריכה להאכיל את החתול. אז ככה, ינון. כדי לסבר לך את האוזן, אבל תקשיב. הוא לא נותן לי לדבר. אחר כך אתה לא תגזול מהזמן שלי. לא, את מנהלת איתם דו-שיח, הם

ינון, תקשיב, אם אתה באמת רוצה להבין. המטרה של ה-12 מיליון שעברו בזמנו הייתה לטובת צמצום חתולי הקהילה, חתולי הרחוב. זה משהו שאמור להיטיב גם עם מי שאוהב את בעלי החיים וגם עם מי שלא. מה שקרה השבוע זה שהוסיפו מיליון וחצי שקלים לטובת תוכנית אימוץ לכלבי רחוב. מה שקורה במדינה עם כלבי פזורה, בעיקר בדרום ובצפון, הוא קטסטרופלי. אנחנו מדברים על עשרות אלפי כלבים שהפכו להיות כלבי בר. הם תוקפים חיות בר, הם תוקפים אנשים, הם מתלהקים. גם בני האדם סובלים, במיוחד בצפון ובדרום, אבל גם הכלבים האלה סובלים. מדובר בתוחלת חיים של שלוש שנים, כשהם חשופים לקור, למחלות, להתעללויות ולרעב. 1.5 מיליון שקלים האלה למעשה מקבעים את המצב הקיים. הכסף הזה צריך ללכת אך ורק לטובת עיקור וסירוס כלבי הפזורה. חברי ועדת הכספים, היא תשכנע אתכם בסוף להעביר כסף לחתולים.

עכשיו, מה האבסורד? ינון, לא, אתה חייב להבין מה האבסורד. אתם חייבים להבין את האבסורד שנייה,

הצעד הזה, רגע, אני אסביר איפה האבסורד. הצעד הזה נעשה בלי להבין בכלל את המטריה. בתקציב משרד החקלאות יש 4.5 מיליון שקלים לטובת עיקור וסירוס כלבים עם בעלים, אוקיי?

מתוכו נלקח התקציב לאימוץ. עכשיו, התקציב הזה, לא מצליחים לממש אותו כל שנה. אם שר החקלאות היה עושה קצת עבודת מטה, נא לסיים. אפשר את ההמשך אחר כך, בנאום הבא. רגע, משפט אחרון. עם קצת עבודת מטה וקצת הבנה הוא היה מבין שהכסף הזה מיותר פה, וצריך להשקיע אותו במשהו שיצמצם את הבעיה ולא יקבע אותה. לכיוון תל אביב, תודה רבה, חברת הכנסת פרידמן. תודה. חבר הכנסת דוד אמסלם,

חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח. חבר הכנסת ולדימיר בליאק,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בוקר טוב לכולם. אני חייב להגיד שלמרות כל האירוע הדי-מטורף הזה עם ההפיכה המשפטית, או ההפיכה המשטרית, או הרפורמה המשפטית, שכל אחד יבחר את המונח שנוח לו, אני יחסית אופטימי. הייתה לי זכות גדולה במוצאי שבת להיות אחד מ-80,000 אזרחים ישראלים שיצאו לכיכר הבימה להפגין. היו גם אלפים בחיפה ובירושלים. פגשתי המון אנשים, דיברתי עם מאות אנשים, ואין לי ספק שהמחאה הזאת תלך ותתעצם. גם ברחובות אין לי ספק שכבר השבוע ההפגנה בתל אביב תהיה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר משמעותית, ואנחנו נגיע למספרים מאוד מאוד גדולים, גם בחיפה, גם בירושלים. אני שומע קולות מכל הקשת הפוליטית ובאקדמיה, אנשים מתחילים להבין שיש פה אירוע מאוד משמעותי לעתיד הדמוקרטיה הישראלית. אני חייב להגיד לכם שלמרות הזחיחות והיהירות שלכם אני מעריך שיש לנו סיכויים לא רעים בכלל לעצור את הסכנה הזאת בסופו של דבר. איפה אני כן מודאג? אני כאיש כלכלה וכאיש כספים יודע שהכלכלה חיה ומתנהגת לפי הסימנים, לפי המסרים, והמסר מהרפורמה הזאת הוא מאוד מאוד שלילי. אנחנו כבר שמענו אזהרות מהסוכנות Standard & Poor's, שהזהירה שהחלשת מוסדות השלטון במדינת ישראל עלולה להביא להורדת דירוג האשראי של מדינת ישראל, ויש לזה מחיר כלכלי של מיליארדים. אתם גם צריכים להבין שאף משקיע סביר זר לא ישקיע במדינה שהעתיד הכלכלי שלה או עתיד הנכסים שלה לא מובטח. ולמצב שבו רוב קואליציוני מקרי בפרלמנט הישראלי יכול לפגוע בזכות הקניין אחרי אישור הרפורמה יש משמעות. בעולם רואים את זה, בעולם מכירים את זה, ומשקיעים כבר עושים את החישוב מחדש.

משפט אחרון, אדוני. אני מציע לכם שוב, עם כל היהירות והזחיחות שלכם, לחשוב גם על כלכלת ישראל, כי יש לזה מחיר כלכלי מאוד מאוד משמעותי.

תודה רבה. חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי,

בוקר טוב. אדוני היושב בראש, חבל שחברת הכנסת גוטליב יצאה. לחוק הזה בסיבוב הקודם הצביעו נגד, נגד פינוי המוקשים ברמת הגולן,

האפשרות של פגיעה בחיי אדם.

נגד, נגד. דוגמה קלאסית. היום הגיע החוק הזה, הצביעו נגד, מה לעשות? ישבתי כאן, אני ראיתי, אני ספרתי את הקולות, אז אל תבואו בטענות. עמד כאן על הדוכן חבר הכנסת שר המשפטים יריב לוין. יצא המרצע מן השק, אמר: כן, כתבי האישום כנגד חבר הכנסת ראש הממשלה נתניהו מהווים זרז בקידום כל הרפורמה. הוא אמר את זה מעל הדוכן הזה, ישבנו כאן ושמענו. סוף-סוף יצא המרצע מן השק, כל כתבי האישום למיניהם, גם כתבי האישום שהיו על השולחן, גם המצב הלא-ברור לכאורה, האם כתב האישום או ההסכם או ההסדר שהגיע אליו חבר הכנסת דרעי עם בית המשפט הוא עם קלון או ללא קלון. במקום ללכת לשופט עמית כדי שיפסוק, הוא בחר ללכת לבית המשפט, בחר ללכת דרך ארוכה. אבל גם כאן ברור שהחוק היה חוק פרסונלי. מיהרתם לעשות אותו בטרם הקמת הממשלה, בטרם הקמתם ממשלה חוקקתם את החוק הזה. להגיד שאלה לא חוקים פרסונליים? סיפורי סבתא. נראה לאן זה יוביל אותנו, כל המהירות המטורפת הזאת, שינוי הדרך, ההפיכה המשטרית במדינת ישראל. ואיך אמר כאן מישהו: נחזיר את זה, יבוא יום. לא תהיה הפיכה משטרית. מי שאמר שתהיה פה מלחמת אחים,

לא תהיה מלחמת אחים. אנחנו נתווכח, אנחנו נריב, אבל מלחמת אחים לא תהיה במדינת ישראל. תודה רבה.

חבר הכנסת רם בן ברק, אינו נוכח. חבר הכנסת עידן רול. אדוני היושב-ראש, שכנראה מתכנן לשבור פה שיא בעמדה, כנסת נכבדה, הממשלה הנוכחית והיחס שלה כלפי יהדות התפוצות מגיעים בזמן מאוד קריטי. מי שמכיר מקרוב ועוקב במיוחד אחרי הקהילות היהודיות בארצות הברית, יודע שאנחנו נמצאים בחלון זמנים משמעותי מאוד, מוגבל בזמן, ואם לא נשנס מותניים, נגביר מאמצים ונמצא דרכים אחרות ממה שעשינו עד היום להגביר את המאמצים ולעבוד עם יהדות התפוצות בארצות הברית, אנו עלולים לאבד באופן משמעותי את הקשר עם הדור הצעיר של יהדות התפוצות בארצות הברית. הרבה פעמים אנחנו מתעסקים והתקשורת מתעסקת והציבור מכיר יותר את אותם מבקרים שיש לנו בדרך כלל מהשמאל היותר-קיצוני בארצות הברית,

הפחד הכי גדול הוא ממה שנקרא "הרוב הדומם", מאותם אנשים שפשוט כבר לא כל כך מתעסקים בישראל. הם אנשים שפחות חשוב להם, פחות אכפת להם. אפילו שזה מוזר לנו כישראלים להבין את זה, צריך להבין שהדור הצעיר של יהודי ארצות הברית כבר לא מתעסק אוטומטית בישראל וממקם את ישראל בראש סדר העדיפויות שלו. ישראל לא אוטומטית בראש מעייניהם. זה לא אומר שהם פחות ציונים, זה לא אומר שהם אנטי-ישראל.

רובם פשוט כבר מנהלים דיאלוג אחר עם היהדות שלהם. הם יהודים והם אמריקאים והם עוד הרבה דברים. ככל שמאבקי זכויות אדם וסוגיות ליברליות, וכידוע, מרבית יהודי ארצות הברית מגדירים את עצמם כליברלים. ככל שסוגיות נוספות עולות על סדר-היום הציבורי, גם הסוגיה הציונית מקבלת סוג של תחרות. הסוגיה הציונית צריכה להמשיך להישאר רלוונטית בעיני דור שגדל על נרטיב שונה, בעיני דור שאולי לא ביקר עדיין בארץ, בעיני דור שהוא שונה מההורים שלו, דור שגדל על ישראל חזקה ויציבה, ישראל שאולי הם כבר לא מרגישים שהם חייבים למהר לעזרתה או לעמוד לצידה.

היום כשמסתכלים על הסטטיסטיקות והתחזיות לקהילות יהודיות ברחבי העולם, בהרבה מקרים ישראל החזקה היא שצריכה לתת חזרה. המשוואה התהפכה, ישראל היא שצריכה לעזור ולחבר את הקהילות ולחנך אותן ליהדות ולציונות וללמוד על המנהגים שלהן ועליהן ועל יהדות התפוצות, להשקיע משאבים בביטחון שלהם.

ולכן הממשלה הזאת, ובעיניי זה אסטרטגי ומהותי לעתיד המדינה הרבה מעבר לקואליציה ואופוזיציה, צריכה לייצר תוכנית פעולה חדשה ואמיצה לחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות.

חבר הכנסת דני דנון, אינו נוכח. חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יש פה שר?

יואב קיש. אני רוצה לוודא שיש פה שר, יש פה הכול, כי אם לא יהיה פה שר, יכול להיות שכל הדיון פה הוא לא תקין, ולא נוכל, יהיה חבל לחזור על כל הדיון הזה מחדש. מה הבעיה? נהפוך הוא, אין בעיה. רק רציתי לוודא שהדיון תקין, שכולם נמצאים,

הכול טוב. זה על חשבון הזמן שלך, הדיאלוג הזה. בסדר גמור.

אם הדיון לא תקין נלך לבג"ץ, אבל אני לא בטוח מה יהיה עם בג"ץ אחרי שהדיון הזה ייגמר. עד שתגיעו לבג"ץ, בג"ץ לא יהיה.

בדיוק, זאת בדיוק הנקודה. בג"ץ יבוא לפה. יפה. אז אתה יודע מה הבעיה, חבר הכנסת?

טרם הספקנו להכיר, אז אני מניח שלא שמעת את הנאום שנשאתי פה בשעה 04:20. בנאום שנשאתי בשעה 04:20 שוחחתי בדיוק על הסרטון הזה, ואמרתי שבשבוע שעבר אנשים שחושבים שהם חורשי רעתי הפיצו סרטון שהכנתי לפני שנתיים, ואני מאוד שמח על זה. אני חושב שחשוב מאוד, הלוואי שכל אזרח בישראל היה רואה את הסרטון הזה, כי מה שיבין מי שרואה את הסרטון הזה,

יבין למה כל כך דחוף לנו לתקן את האיזון בין הרשויות, וצריך לתקן. אני חושב שהיום מערכת המשפט חזקה מדי ביחס לשאר הרשויות, ביחס לכנסת ולממשלה, ואת הדבר הזה חשוב מאוד לתקן. קראנו את הפוסטים של נפתלי בנט, אחד לאחד מה שעושה עכשיו, אדוני היושב-ראש, אתה לא יכול להפריע לי. מי שלא יראה את הסרטונים האלה לא יראה את הדחיפות בתיקון. עוד דבר שחשוב מאוד לראות בסרטונים האלה הוא מה אנחנו, אנשי הימין,

מה הרגשנו כשמערכת המשפט פועלת בניגוד לעמדות שלנו, פועלת בצורה כוחנית כלפינו. מה שיקרה אחרי מה שמציע יריב לוין, שר המשפטים, הוא שהחצי השני של העם ירגיש בדיוק כמו שאנחנו הרגשנו 30 שנה, וזה פשוט לא מוצלח. מתן, זה מה שאילת שקד אמרה. זאת הייתה הרפורמה שלכם, אתה יודע בדיוק, הכול התפוגג. חבר הכנסת סעדה, אתה יודע, תשאל פה, הינה, שר החינוך. הערת ביניים היא משהו קצר, אתה צריך לתת לי לענות. יושב פה שר החינוך. נא לסיים. משפט סיום. שר החינוך הרי נכנס לפוליטיקה, נישא על גלי חוק השוויון בנטל וגיוס חרדים לצבא. זה היה ה-top issue שלו, number one, זה היה הנושא שלו, גיוס חרדים לצבא ושוויון בנטל. בפעם שעברה ישב פה מישהו מיש עתיד, שאל אותו: אדוני שר החינוך, מה דעתך לגבי שוויון בנטל?

למה אתה מדבר בכזאת שנאה? למה אתה מדבר ככה? אז בואו, אל תדברו פה על התהפכות. בגלל איך שהוא דיבר הוספתי לו חצי דקה. מה שנקרא, טלו קורה. חבר הכנסת חילי טרופר,

מה שאמרתי בהתחלה, גם שילמתי

הזמן שלו התחיל.

כל הנושאים שדנים עליהם פה חשובים מאוד, כמובן. בתוכם נבלע שבשבוע שעבר המוסד לביטוח לאומי פרסם את דוח העוני. פורסם שיש כמעט שני מיליון עניים בישראל, למעלה מ-850,000 ילדים עניים. יש הרבה מה להגיד על עוני,

אבל דווקא בחרתי להקריא קטע קצר של פאביו וולו על מה הוא עוני, כי לפעמים אנחנו מדברים,

ודאי למי שלא חווה את זה באופן ישיר.

נולדתי למשפחה ענייה. אילו היו מבקשים ממני לתמצת בכמה מילים מה זה בשבילי להיות עני, הייתי אומר: זה כמו לשבת קטוע ידיים מול שולחן מלא בכל טוב. אני לא מכיר את העוני כמו שהוא מוצג לפעמים בטלוויזיה, אנשים חסרי כול שמתים מרעב, אני מכיר את העוני של מי שיש לו מעט, יש לו מה לאכול וקורת גג וגם טלוויזיה ומכונית, עוניו של מי שיכול להעמיד פנים שהוא לא עני. זה עוני מלא בחפצים, אבל גם במועדי פירעון. בעוני מהסוג הזה אתה בר-מזל וגם ביש-מזל. יש כאלה שמצבם טוב יותר וכאלה שמצבם גרוע יותר. אבל יש תחושה של בושה, של אשמה, של סירוס מתמשך, וגם חרדה, תחושה של ארעיות שמרחפת מעל הכול, זעם כבוש והרכנת ראש.

עני כל כך שאין לך בגד ללבוש, אבל הבגדים שאתה לובש מציגים אותך עירום וחושפים את הסוד שלך. כל תיקון קטן מכריז מי אתה. זאת דאגה מתמדת שמשתלטת על המוח ולא מותירה מקום לשום דבר אחר. בעיני אחרים, אתה מנהל לפעמים חיים נורמליים,

אבל למעשה אתה כפוף לחוק שונה:

ובהדרגה אתה לומד לשקר. העוני הזה כרוך בשקרים, לפעמים בשקרים גדולים ולפעמים קטנים. אתה מתרגל להגיד שהטלפון בבית מקולקל, אבל למעשה ניתקו לך אותו, אתה לא יכול לצאת לארוחת ערב, כי אתה עסוק, השאלת את המכונית שלך לחבר, אבל האמת היא שאין לך כסף לדלק או לחדש את הביטוח. בכל שנות ילדותי ראיתי את אבא שלי עובד כמו חמור, משתדל לפתור בעיות. היה לו בית קפה קטן והוא עבד שם תמיד, גם כשהיה חולה, אפילו בימי ראשון, כשהעסק סגור. הוא שהה שם במשך שעות כדי לסדר, לארגן ולנקות. אף פעם לא יצאתי לחופשה עם ההורים שלי. בקיץ היו מפקידים אותי בידי הסבים מצד אימא שלי, שהיו שוכרים בית בהרים. בימי ראשון הייתה אימא באה לבקר אותי, מוסרת לי דרישת שלום מאבא. אין לי אפילו תצלום אחד של שלושתנו באתר נופש. לא יכולנו להרשות לעצמנו לצאת לחופשה ביחד,

אז כשבאים לדבר על העוני, קצת פחות פטרונות והתנשאות וקצת יותר הבנה.

תודה רבה. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן,

חבר הכנסת יבגני סובה,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ'

חברת הכנסת נעמה לזימי,

חברת הכנסת אורנה ברביבאי, אינה נוכחת, חבר הכנסת גדעון סער, אינו נוכח. חבר הכנסת אלון שוסטר,

הינה, סוף-סוף אחד שמדבר נכון. אכן מאבק על הדמוקרטיה. כבוד יושב-ראש הישיבה, חברותיי וחבריי, אנחנו ממשיכים בשיעורים הבסיסיים באזרחות, שמובילים אותנו ומבטאים את הערכים שאני חושב שגם לכם הם חשובים, אבל מנימוקים של נגיד קואליציה, נושאים פרסונליים, רצון להיות חלק מממשלה, אתם מאבדים את הכיוון, חבריי בקואליציה. הדמוקרטיה שמבטאת את הערכים היסודיים שלנו, שוויון וצדק וחירות, היא שיטת ממשל בעלת שני מאפיינים, ואני מסכם את הדברים שדיברנו עליהם במהלך הערב הזה. בצד התוכן הוא שלטון הרוב שנאבק תפקיד הרוב בעם, הרוב בפרלמנט הזה, תפקיד הממשלה הוא למשול תוך שנאבקים על זכויות המיעוט והאדם היחיד, לא פחות מזה. בצד הארגוני מתקיימת בדמוקרטיה מהותית מקבילית של כוחות בין הנבחרים לבין אנשי המקצוע. אני מציע לחבריי בקואליציה, שכנראה יודעים את זה אבל מנסים לשכוח את העקרונות הללו, אנחנו ניאבק על כך שלא תשכחו, אנשי המקצוע, שלעיתים אתם מזלזלים בהם וקוראים להם "פקידים", הלוא הם כוחות הביורוקרטיה, שלפעמים נמאסת עלינו, אבל זו החומה הבצורה שבמהלך מאות השנים האחרונות מבטאת את המחסום שבין שלטון ללא מצרים לבין החיים שאנחנו רוצים לחיות, אותם אנשי מקצוע נבחרים או ממונים על פי כישרונם. בניגוד לשמועה הלא-מבוססת, חברותיי וחבריי, שרוב רשאי לעשות ככל העולה על רוחו, הרי שבכל דמוקרטיה מהותית יש גוף שבולם חריגה של השלטון מכללי-על. אם יש חוקה מה טוב, אם יש ערכאה משפטית או מדינית גבוהה יותר, היא המחסום. נבצר מהשלטון לעשות כל מה שבא לו לעשות, נא לסיים. אם הוא חורג מעקרונות ערכיים, וכאן המקום של שומרי הסף לסוגיהם.

אדוני היושב-ראש, אפשר בהחלט לדון בייצוג מגוון של שומרי הסף, אבל אסור לאפשר משטר שאין בו הגבלות על השלטון. תודה רבה, חבר הכנסת אלון שוסטר. שלטון כזה הוא לא יהודי, אדוני היושב-ראש, ולא דמוקרטי. תודה רבה. חבר הכנסת יואל רזבוזוב, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשעת בוקר זו חשבתי לעשות משהו שישפוך קצת אור על הנושא שאנחנו מדברים עליו כאן כל הזמן בענייני החינוך, ואני מקדישה אותו בלי שום טיפה של ציניות לשר החינוך וגם לכם. אתם תיהנו. אז גם אם ייקח לי דקה יותר,

לתת לי את הזמן. פעם ילד קטן הלך לבית הספר. הוא היה ילד די קטן, ובית הספר היה די גדול. אבל כשראה הילד שיש דלת שדרכה אפשר להיכנס לכיתה ישר מהרחוב, הוא היה מאושר, ובית הספר כבר לא נראה לו כל כך גדול. בוקר אחד, אחרי שהילד היה בבית הספר זמן מה, אמרה המורה: היום כולנו נצייר ציור. יופי, חשב הילד. הוא אהב לצייר ציורים. הוא ידע לצייר כל מיני דברים: אריות ונמרים, אפרוחים ופרות, רכבות וסירות. הוא הוציא את קופסת הצבעים שלו והתחיל לצייר. אבל המורה אמרה לו: חכה, עדיין לא הגיע הזמן להתחיל. היא המתינה עד שכולם נראו מוכנים, ואז אמרה:

כולנו נצייר פרחים. הוא אהב לצייר פרחים, והוא התחיל לצייר פרחים נפלאים בצבעים של ורוד וכתום וכחול, אבל המורה אמרה: חכה, אני אראה לך איך לצייר, וציירה לו פרח אדום עם גבעול ירוק. כך, אמרה המורה, ועכשיו אתה יכול להתחיל. הילד הסתכל על הפרח שציירה המורה ואחר כך על הפרח שהוא צייר, את הפרח שלו הוא אהב יותר. אבל הוא לא אמר זאת, הוא רק הפך את הדף וצייר בצד השני

בדיוק כמו הפרח שציירה המורה: פרח אדום עם גבעול ירוק. יום אחד, כשהילד כבר פתח את הדלת בכוחות עצמו, אמרה המורה: היום נעשה משהו בחמר. יופי, חשב הילד. הוא אהב חמר וידע לעשות כל מיני דברים: נחשים ואנשי שלג, פילים ועכברים וכו' אני ערה גם לזמן. אבל המורה אמרה: חכה, עוד לא הגיע הזמן. היא המתינה עד שכולם נראו מוכנים, ואז אמרה: כולנו נעשה צלחת. יופי, חשב הילד. הוא אהב לעשות צלחות בכל הגדלים. להתכנס לסיכום. יפעת שאשא ביטון (המחנה הממלכתי): אבל המורה אמרה: חכה, אני אראה לך איך עושים צלחת. אני מדלגת כאן. ואז קרה שהילד ומשפחתו עברו לגור בבית אחר.

לא, לא, פה הפואנטה, וזה חשוב ממש. בית הספר היה גדול אפילו מן הקודם, ולא הייתה בו דלת שדרכה היה יכול להיכנס מן הרחוב ישר אל הכיתה, כדי להגיע לכיתה היה עליו לעלות כמה מדרגות ולעבור לאורכו של אולם גדול.

ביום הראשון ללימודיו אמרה המורה:

נא לסיים.

אין מצב. תראה, הם במתח. אין בעיה, יש עוד דיון. היום נצייר ציור.

יופי, חשב הילד, וחיכה שהמורה תגיד לו איך לצייר.

יש עוד דיון אחר כך. אבל המורה לא אמרה לו איך לצייר,

אני אשאיר אותם במתח? כן, כן, סיפור בהמשכים. תודה רבה. בדיון הבא היא תמשיך את הסיפור.

חבר הכנסת גדי איזנקוט,

אם כך, תם הדיון. השר יואב קיש, השר המקשר, נא לעלות לסכם. בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רק רוצה לומר לך, היושב-ראש, שאתה מאוד נדיב עם הזמנים של האופוזיציה, והלוואי שהיו מתייחסים אלינו ככה כשאנחנו היינו באופוזיציה.

אם כן, חברי הכנסת, ניגש להצבעה. התקבלה כאן בקשה להצבעה שמית. הצבעה שמית, בבקשה. מזכיר הכנסת דן מרזוק: (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי,

גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז,

ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון, אינה נוכחת חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון,

אינו נוכח בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, בעד אברהם בצלאל, בעד אורנה ברביבאי, אינה נוכחת ניר ברקת, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל,

דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי,

מיכל מרים וולדיגר,

יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

אוהד טל, בעד יעקב טסלר, בעד

בעד אלי כהן, אינו נוכח אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי,

יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד,

אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי,

מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז,

אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח

אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח משה סולומון,

לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק,

בצלאל סמוטריץ' בעד משה סעדה,

גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל,

עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יואב קיש,

אריאל קלנר, בעד

בעד גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו,

מירי מרים רגב, אינה נוכחת שמחה רוטמן, בעד עידן רול,

יואל רזבוזוב, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה משתתפת בהצבעה יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, בעד אלעזר שטרן, אינו נוכח עמיחי שיקלי, בעד מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת מזכיר הכנסת, קרא בשמות חברי הכנסת שלא נכחו בקריאה הראשונה. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט,

ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת

זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח דבי ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח אורנה ברביבאי,

אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, בעד דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף,

יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח

אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד,

טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת

אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח

אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת יואל רזבוזוב, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

נאור שירי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש עוד מישהו מחברי הכנסת שלא קראו בשמו, שלא היה כאן בהצבעה ורוצה להצביע? אין. אם כך, תמה ההצבעה.

בבקשה,

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה,

מודה שקצת התגעגעתי ללילות האלה, לבקרים האלה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל כיף לחזור

תודה רבה. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, אולי במקום כל רשימת הדוברים, תדברי את חמש דקות בשם כל האופוזיציה?

היא רצתה להשלים סיפור, היה מתח. ראשון הדוברים, חבר הכנסת

הדברים מוכרים, ואני מקווה שאכן בסיומו של הפיילוט הדבר לא ייוותר כאפשרות לבחירת הרשויות, אלא יהיה כאן מהלך ממשלתי למעבר, כאמור, לחיוב של כל רשויות השלטון, לרבות הרשויות המקומיות, לפעול דרך המרכז לגביית קנסות. אבל הצעת החוק הזו מהווה גם תזכורת שהמבחן הגדול של ערכי הצדק הם לא במהלכים דרמטיים להחלשת העצמאות של הרשות השופטת, אלא בדיוק בקידום הצעות מן הסוג הזה, הצעות שמיועדות להעמדת סיוע לאזרח המוחלש, שמיועדות ליצירת האיזונים הנכונים. וכאשר יושב-ראש ועדת החוקה מכתיר את הרפורמה המסוכנת שהוא מקדם ביחד עם השר לוין בכותרת שלקוחה מתוך נבואתו הראשונה של ישעיהו, "ציון במשפט תיפדה", מן הראוי שיושב-ראש הוועדה חבר הכנסת רוטמן ידקדק בפרטיה של אותה נבואה ויראה כיצד המבחן האמיתי של ציון כקריה של צדק הוא בעמידה לצידם של המוחלשים בחברה. חבל שוועדת החוקה, חוק ומשפט פותחת את הכהונה שלה באותה ריצת אמוק שדיברתי עליה להחרבת מערכת המשפט,

ולא בקידום חוקים כדוגמת החוק הזה שאנו דנים בו עכשיו. תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רואה שהציפיות כאן מאוד גבוהות, ולכן אין לי ברירה אלא להגיע בחזרה אל הדוכן ולסכם את הדיון שהיה פה. אז מה היה פה היום? אני רואה הרבה חברי כנסת שזאת הקדנציה הראשונה שלהם, ואני רוצה להגיד לכם טלי, טלי, אי-אפשר בלעדיך. מה הייתה עושה הקואליציה בלי טלי גוטליב ואלמוג כהן? מה היינו עושים? נפלה עטרת ראשנו אם לא הייתם נמצאים פה. נכון, לימור? את לא ברובאית. אלמוג היקר, רציתי לתת רק שני טיפים. אני רוצה להגיד לך משהו. תסתובב, תסתובב, אני רואה אותך גם עם המעיל. בכנסת העשרים-וארבע ישב כאן שלמה קרעי לבד. כולם נטשו את שלמה, הוא יספר לכם, והוא הגיש לנו שמית אחרי שמית אחרי שמית. תראו איך אנחנו מכבדים אתכם. סגן שר החוץ לשעבר, הרמטכ"ל לשעבר, שרות לשעבר,

יש כאן יו"ר ועדה לשעבר. תראו איזה כבוד אנחנו נותנים לכם, באמת, כי חשוב לנו שתדעו שאנחנו לא שלמה קרעי, ואנחנו הצבענו בעד על המוקשים. שמעתם שאמרתי בעד? למה? כי אנחנו ענייניים, תזכרו את זה. הינה, אני אומרת לכם, ובוסו יודע, לכן הוא מחייך: אנחנו נתנהג בצורה עניינית, אבל כן, בכלים האופוזיציוניים המעטים שנותרו לנו אנחנו נשתמש, כולל לפגוע בעבודת המשטרה של איתמר בן גביר, כי כנראה אין לו פגישות בבוקר. למי עוד אין פגישות בבוקר?

עכשיו תלכו ותנוחו, תקומו fresh ב-12:00,

ותלכו לשמחה רוטמן לוועדת חוקה,

ואנחנו איתכם. אבל תראו איזה כבוד אנחנו נותנים לכם בתור אופוזיציה. אני מאוד מקווה שנהניתם מהלילה הזה. אני יכולה להבטיח לכם שהוא עוד יחזור. תדאגו לארוז בכל יום שני מזוודה קלה, איפור, נעליים, אם אפשר, כמו שאתם רואים, אני עברתי לסניקרס. תורידו את העקבים. הינה, אני אומרת לכם, אנחנו נעשה מה שצריך, והכי חשוב, לא לשכוח להשאיר לנו את טלי גוטליב ואלמוג כהן, כי אין כמו פיליבסטר של הקואליציה.

תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת מאיר כהן,

חברת הכנסת אפרת רייטן מרום.

מירב בן ארי, איזה יכולות לעורר ולהסעיר את כולם. כל הכבוד. כנסת נכבדה, אדוני היושב-ראש, האמת היא שהייתי שמחה לבלות את הלילה בביתי, ובכל זאת ביליתי אותו כאן איתכם. אז בשבילכם הכנתי שעשועון, כדי שיהיה לנו כיף לסיים את הבוקר הזה. אני אשאל אתכם שאלה, ונראה אם תצליחו לענות. אני אשאל מי אמר את הדברים הבאים, ונראה אם תדעו. נתחיל במשהו קל. לדעתי, ומי שאמר את זה ויושב כאן, שלא יענה.

מה שלא ברור למשטרה הוא שהאמצעי הזה, מכת"זית, הוא אמצעי כל כך קשה, שמפעילים אותו, כפי שאומר השופט סולברג ואליו מצטרפים עוד שופטי עליון, רק במצבי אין ברירה. זה פוגע ולא משרת את המשטרה. מי אמר את זה?

בן גביר, כמובן, השר לביטחון פנים. מי אמר את הדברים הבאים? לפגוע בבית המשפט לא ייתן כלום לאף אחד, לא מהמפלגה שלי ולא מאף אחד אחר. אני מאוד מעריך את השופטים ואת הנשיאה, והמילים שאני אומר הן לא מהשפה אל החוץ. הם לא מתנהגים באופן פרוע. הם לא מבטלים השכם והערב את החוקים של הכנסת. זה הכול לא נכון. מי הדובר? מישהו? סעדה, יש לך איזה ניחוש? מישהו? חבר הכנסת יולי אדלשטיין, היה יושב-ראש הכנסת. עוד שאלה, אני רואה שאתם לא בכיוון: מותר לכל אדם להחליט שהוא לא רוצה לחיות חיים נורמליים. זאת זכותו המלאה. אם זה הומופוב, אז אני הומופוב גאה. מי אמר את זה, חנוך,

שר האוצר סמוטריץ'.

היה ב-2015, מאז עברו כמה וכמה דברים. אוקיי, שימו לב, שחררו את הנורבגים, מי אמר? סימן קריאה. חבר כנסת שמוחזק בגרון ונתון לאיומי הדחה אינו מסוגל לבצע עבודתו לפיקוח על הממשלה. מחר תעלה במליאת הכנסת הצעת חוק שלי לביטול החוק הנורבגי, ואני מצפה מכל חברי הכנסת, גם הנורבגים, להגיד אמירה ברורה: לא נסכים לקיומם של חברי כנסת סוג ב'. מי אמר? קיש.

רוטמן, יושב-ראש ועדת החוקה, שרק עכשיו העביר את החוק הזה בכבודו ובעצמו, ואף מורחב מהחוק שהגיע לכאן קודם. שאלה אחרונה: ראש ממשלה, נא לסיים. השקוע עד צוואר, אין לו מנדט ציבורי, אתם בטח כבר מכירים את זה בעל פה, ומוסרי לקבוע דברים גורליים, כי קיים חשש אמיתי שהוא יכריע על בסיס האינטרס האישי שלו, תודה רבה. של ההישרדות שלו, ולא לפי האינטרס הלאומי. הדבר הנכון לעשות הוא שהממשלה הזאת תלך הביתה.

נראה לי שזה ראש הממשלה נתניהו. ראש הממשלה נתניהו.

תודה רבה, חברת הכנסת אפרת רייטן מרום. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אינו נוכח. חבר הכנסת בועז טופורובסקי. לא חייבים, אדוני. בוא איתי לשדה מוקשים. קח מקל, קח תרמיל, ובוא איתי לשדה מוקשים. בכל פעם שתגידי "לא חייבים" הם יבואו לדבר.

בוקר טוב, עולם. מה שלומכם? בוקר טוב, אדוני היושב-ראש. בוקר טוב, חברות וחברי הכנסת, שרים. בוקר טוב למזכיר הכנסת. אני אמשיך ואסיים מאיפה שהייתי בפעם הקודמת, אבל אני אחכה לטלי. למה אתה לא לוחש יותר בלחש? אני צריך לעצור את השעון כשאת מדברת. אם אני זוכר נכון, זה כבר מתבלבל לי עם החלומות, אני בפעם הקודמת דיברתי על זה שבקואליציה הנוכחית, כשהיא הייתה באופוזיציה, היא הצביעה נגד חוקים שהם טובים למדינת ישראל, והיא גם הייתה בעדם. אנחנו בעיצומו של דיון על הצעת חוק שהגישה האופוזיציה כשהייתה בקואליציה, והקואליציה עכשיו, כשהייתה באופוזיציה, הצביעה נגדה, לא בגלל שהיא נגדה אלא כי היא רצתה להביך את הקואליציה דאז. ואני זוכר שהיו לנו על זה כמה דיונים, ואפילו נאמר לנו אני זוכר, כי אני הייתי יושב-ראש הקואליציה, נאמר לנו: הפגיעה באזרחי ישראל פחות מפריעה לכם, בגלל שאתם לא משלמים על זה מחיר, אבל אתם כן תקבלו על זה רווח ודיווידנד בקלפי. אז אולי בדיעבד צדקתם במובן של המחיר והדיווידנד והרווח והקלפי,

אני עדיין חושב שכדאי שכולנו נזכור שאנחנו כאן בשביל אזרחי ישראל ולמען אזרחי ישראל, ותמיד צריך לעשות את הדבר הנכון והטוב למען אזרחי ישראל ולא את הדבר שאולי יביא לנו יותר קולות ויותר דיווידנדים כאלה ואחרים. עכשיו הרפורמה הזאת, כמה זמן יש לי? בשעה הזאת אני לא רואה כלום. יש לי עוד דקה. עכשיו הרפורמה הזאת שאנחנו מדברים עליה, רפורמה במערכת המשפט. כדאי להיזכר עוד פעם במושג שנקרא עריצות הרוב. גם מי שלמד אזרחות וגם מי שלמד משפטים זוכר אותו. לא יכולה להתקיים דמוקרטיה אמיתית כאשר על הרשות השופטת יש משקולות בדמות פסקת התגברות של הרשות המחוקקת, לא יכולות להיות הגבלות על זכויות אדם בסיסיות למעט נושא ביטחון,

כי ביטחון המדינה הוא חשוב והכול, אבל זכויות האדם הבסיסיות,

חופש הפרט, הזכות לפרטיות, חופש הביטוי,

בועז טופורובסקי (יש עתיד): אבל את לא תשמעי אם אני אלחש יותר. ככה?

העניין הוא שככל שאני מדבר חלש יותר, זה נשמע לי רועם יותר, נא לסיים, חבר הכנסת טופורובסקי. כי הנושא של זכויות בסיסיות הוא מאוד מאוד חשוב. טלי, אני חולה עלייך. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת, חבר הכנסת איימן עודה,

חברת הכנסת טלי גוטליב, מוותרת, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת רון כץ,

חבר הכנסת אבי מעוז, מוותר, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חברת הכנסת קארין אלהרר,

חבר הכנסת שלמה קרעי,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ'

חבר הכנסת חמד עמאר,

חבר הכנסת סימון דוידסון,

חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת משה גפני,

חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת משה טור פז, אינו נוכח, חבר הכנסת גדעון סער, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר,

חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה. בוקר טוב.

יש לי קהל שבוי, וזו הזדמנות, אז אני רוצה לדבר בשלוש הדקות שלי על המשמעות של צריכת בשר בארץ, זה טעים. על עודף צריכת הבשר בארץ. אלמוג, תקשיב טוב. משרד הבריאות ממליץ על צריכה של 300 גרם בשר בשבוע,

לא בקר, עוף ודגים. למעשה משרד הבריאות ממליץ לא לצרוך בשר בקר. מי יודע מה צריכת בשר הבקר בארץ? אלמוג כהן? קילו ו-800. מדינת ישראל כהרגלה חיה בקצוות: מצד אחד יש לנו בארץ כמעט מיליון צמחונים וטבעונים, ומצד שני אנחנו בצריכת יתר מטורפת של בשר. למעשה, אנחנו מס' ארבע בעולם בצריכת בקר ומס' אחת בעולם בצריכת עוף.

עכשיו, מה המשמעות של צריכת יתר? בשר בקר מכיל כמויות ניכרות של שומן ובעיקר שומן רווי. לפי ארגון הבריאות העולמי, בשר מעובד מוגדר כגורם מסרטן. ב-2015 פורסם דוח על ידי ארגון הבריאות העולמי, ולפיו בשר מעובד הוא מסרטן ודאי, ולכן נכלל בקבוצת הגורמים המסרטנים הגבוהה ביותר, יחד עם סיגריות, ארסן ואזבסט. אבל תעשיות מגלגלות מיליונים. שוטפים את מוחנו שהבשר, העגלים, הטלאים הולכים בדילוגים אל השוחט, התרנגולות מפזזות בגינה ורק מחכות שיבואו לאסוף אותן אל שולחן השבת. לא בריאות ולא מוסר, אז למה לעזאזל אנחנו עדיין ממשיכים לאכול בשר? כי זה טעים, זה טעים מאוד. אז מה אתה אומר לי, אלמוג? מה אתה אומר לי? אני אוכל בשר כי אני גרגרן, ולא אכפת לי מבעלי חיים. אבל רק אתמול העלית פוסט על זה שאתה רוצה לדאוג לבעלי חיים.

אתה לא יכול לדאוג לבעלי חיים מצד אחד ולשחוט אותם מצד שני. אז לפחות תהיה כן עם עצמך. תגיד: יסמין, את תדאגי לבעלי חיים, אני אדאג לאכול בשר, ואתה תשתף איתי פעולה במה שאתה יכול. סגור? תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת דוד אמסלם, אינו נוכח, חבר הכנסת יואל רזבוזוב, אינו נוכח, חבר הכנסת מנסור עבאס,

חבר הכנסת ולדימיר בליאק,

חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מבקש קצת שקט, וכדאי שתיקחו עט ונייר. חברת הכנסת גוטליב, מה שאני אומר עכשיו זה לטובת החדשים וגם לטובת אלה שנמצאים כאן הרבה זמן. כידוע לכם, תכנון החופשות והפגרות נמצא בידיו של יושב-ראש הכנסת. יושב-ראש הכנסת מחויב להביא את הנושאים האלה כדי לתת לנו, חברי הכנסת, תאריכים מדויקים, יש לנו משפחות, יש לנו תכנון של חופשות. על כן אני מפנה אתכם לתקנון הכנסת, עמ' 16, סעיף 18: "יושב-ראש הכנסת לאחר התייעצות עם סגניו ובאישור ועדת הכנסת, יקבע את המועדים בהם ייפתחו ויסתיימו כנסי הכנסת, בכפוף לאמור בסעיף 9 לחוק הכנסת". עכשיו אני מפנה אתכם לחוק הכנסת, סעיף 9(א)(1), אם תרצו, עמ' 294: "הכנסת תקיים שני כנסים לשנה, הכנס האחד ייפתח בתוך ארבעה שבועות לאחר חג הסוכות, הכנס השני ייפתח בתוך ארבעה שבועות לאחר יום העצמאות, משכם של שני הכנסים יחד יהיה שמונה חודשים לפחות. לא כונסה הכנסת בתוך ארבעת השבועות כאמור, תתכנס ביום ב' של השבוע החמישי שלאחר חג הסוכות או יום העצמאות, לפי העניין, בשעה ארבע אחר הצוהריים". רוצה לומר: אנחנו, חברי הכנסת, ומי שמסתובב בסביבתו של יושב-ראש הכנסת, נא להעיר את תשומת ליבו בעי"ן ובאל"ף לכך שהוא מחויב להביא את הנושא הזה לדיון.

די, אתה לא צריך, אתה עורך דין, תלמד. יש תקנון ויש חוק-יסוד, תלמד. אתה לא חייב להגיב על כל דבר. זה נותן לך טעם לא טוב. ולכן הוא אשר אמרתי, תתכננו את הכול בהתאם.

הוא כבר עבר. הוא חייב להביא את זה. כחברי הכנסת אנחנו חייבים לדעת, היושב-ראש אמר, אתה מדבר על חופשה?

אל תעשה רוח. אני קורא את זה. את תקנון הכנסת מותר. אסור לך, לא להציק. היושב-ראש לשעבר אמר, אין בעיה גם אם אין חופשה, רק צריך לדעת מתי. אז אני רוצה להגיד לך, יושב-ראש הכנסת אמר היום בישיבת הנשיאות שהוא באמת מתכונן להביא את לוח חופשות הכנסת. חשוב לנו לדעת מתי תיקבע הפגרה, כדי לתכנן. הוא הודיע היום בנשיאות, ביום שני, שבימים הקרובים הוא יביא את לוח החופשות לוועדת הכנסת, לנשיאות ואחר כך לוועדת הכנסת.

תודה רבה. חבר הכנסת רם בן ברק, אינו נוכח. חבר הכנסת עידן רול, לא מוותר. אנחנו אוהבים להקשיב. המסעדה האהובה עליי בילדות הייתה בית הפנקייק, אבל בכפר ויתקין, שתדע. בכל ימי ההולדת שלי היו לוקחים אותי לשם. בדרך למשפחה בחיפה היינו עוצרים שם תמיד. זה מקום משפחתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

אני רוצה להסכים עם חברתי חברת הכנסת מירב בן ארי: אנחנו באמת אופוזיציה אחראית, אופוזיציה שיודעת על מה להצביע כשזה נוגע לביטחון המדינה ולטובת אזרחי המדינה ויודעת גם להישאר פה עד הבוקר, ונישאר פה עוד הרבה פעמים עד הבוקר כדי לדעת איך לעכב חקיקה גרועה, מזיקה ולא דמוקרטית של הקואליציה. אבל, אני רוצה לפרגן גם לקואליציה.

כי אני חושב שבסוף אנחנו כולנו אחים לאותו בית. אני רוצה לפרגן לקואליציה, שבניגוד אלינו כממשלה ידעה לבנות שניים, שלושה וארבעה שרים על כל תפקיד, כדי שגם אחרי לילה ארוך של פיליבסטר המשרדים שלכם לא ייפגעו. אנחנו היינו, אתם יודעים, חשבנו בקטן: אם אני לא הגעתי, אף אחד לא עשה את התפקיד שלי, אם שר האוצר לא הגיע, אף אחד לא עשה את התפקיד שלו, אם שר החינוך נתקע פה, אף אחד לא עשה את התפקיד שלו.

אתם חושבים בגדול: יש ארבעה שרי חינוך, שני שרי רווחה, יש מספיק לכולם. יש לך משרד בבית קפה?

אצלכם אפשר לדעת שהמדינה אומנם לא בידיים טובות, אבל היא בהמון ידיים. ואני גם רוצה לתת לכם טיפ, כי אני רואה שאתם ערניים ונסערים. לא היו לך לילות. עד שהייתי.

אני רוצה להצביע על בלבול מסוים בקרב בממשלה לגבי איזו יחידה נמצאת איפה ומי עושה מה.

שומע בפרסה, שומע פה, שמעתי את שר החינוך מס' ארבע קיש מתווכח וטוען שאבי מעוז לא קיבל את היחידות שהוא טוען שהוא קיבל, אני חושב שזמנים כאלה במליאה,

שרת החינוך לשעבר פה, היא מוצלחת מאוד ובטוח תוכל לסייע,

אני מציע לכולם, זה הזמן לשבת ולהגיד: רגע, איפה שמנו את הסיירת הירוקה?

מה הוצאנו מהמשרד לשוויון חברתי ולמה העברנו את זה? שוב, דה-לגיטימציה נמצאת בתפוצות.

יש לכם כל כך הרבה זמן לנסות ולייצר איזושהי מפה. אולי אם אפשר היה אפילו לשים פה עזרים, לנסות לסרטט,

איפה לעזאזל פירקתם כל משרד, ולנסות להתחיל להבין מי אחראי למה. אני בטוח שאין לכם מושג. וכשכל זה ייגמר, תשאלו את שרת התעמולה החדשה שלכם, יש לה המון זמן פנוי. יום טוב לכולם. תודה רבה. חבר הכנסת דני דנון, אינו נוכח. חבר הכנסת מתן כהנא,

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אני החלטתי להקריא לכם הבוקר מתקנון הכנסת, טלי. סוף-סוף קראת אותו. לא, עוד לא קראתי אותו. רגע. הגעת לפני דקה.

בתקנון הכנסת? אז את עורכת דין, כמו שליש מהמדינה.

חברת הכנסת, אולי תלמדי משהו. אני מבקש להוסיף לי זמן. הוא פנה אליי. על כל דובר הוא מקבל עוד דקה בזכות זה.

הוא פנה אליי. בסדר, מרים לך להנחתה, ואת לוקחת בשמחה. בזכות חברת הכנסת טלי גוטליב אנחנו עושים פה פיליבסטר משופר ומשודרג. פרק שלישי,

אני בפרק שדן בכלים פרלמנטריים. חלק ד' כלים פרלמנטריים, פרק שלישי, שאילתות. 46(א): "חבר הכנסת, שאינו שר או סגן שר" כלומר כמעט אף אחד מהקואליציה, "רשאי להפנות לשר שאילתה מנוסחת בצורת שאלה על עניין עובדתי שבתחום תפקידיו" תפקידיו ברבים,

אתם יודעים, התפקידים. "(ב) אלה הם סוג השאילתות: (1) שאילתה רגילה, שאילתה שהתשובה לה תימסר במליאת הכנסת, כאמור בסעיף 48". רגע, נדלג ל-48, כדי שנבין. חברת הכנסת טלי, 48(א): "שאילתה רגילה לא תכיל יותר מ-50 מילים". היא צריכה להיכנס בציוץ,

אתה טוב בציוצים.

אבל לא כמוני. לא כמוך. אני מבקש להוסיף לי זמן, היא מפריעה לי. חברת הכנסת טלי, יש גם שאילתה דחופה, "שאילתה שיושב-ראש הכנסת קבע כי יש לה חשיבות או דחיפות מיוחדות, והתשובה לה תימסר במליאת הכנסת בשבוע שבו הופנתה, כאמור בסעיף 49". אנחנו נגיע לזה כנראה בנאום הבא שלי. תפנה ל-49.

יש, אה, "שאילתה דחופה לא תכיל יותר מ-40 מילים". עד 40 מילים.

מעולה.

שקשה לך לעשות. לא, הציוצים שלי דווקא לא ארוכים. "שאילתה ישירה, שאילתה שהתשובה לה תימסר בכתב לחבר הכנסת השואל, כאמור בסעיף 50". "לא היה ברור לחבר הכנסת" אוה, זה נורא רלוונטי לקואליציה הנוכחית. "לא היה ברור לחבר הכנסת השואל מי הוא השר שהעניין בתחום תפקידיו, " אצלכם זה באמת מאוד לא פשוט. נא לסיים. לא, טלי הפריעה לי. " יפנה את השאילתה לראש הממשלה, שיקבע מי מהשרים ישיב עליה ויעבירה לאותו שר. חבר הכנסת שהפנה בו זמנית שאילתה באותו עניין ליותר משר אחד, יציין זאת בשאילתה".

בעזרת השם, ניפגש פה עוד לילות רבים, לאט-לאט נעבור על כל התקנון. תודה רבה. חבר הכנסת חילי טרופר, אינו נוכח, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן,

חבר הכנסת יבגני סובה,

חבר הכנסת גדי איזנקוט, אינו נוכח, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חברת הכנסת אורנה ברביבאי, אינה נוכחת, חבר הכנסת נאור שירי, אינו נוכח, חבר הכנסת זאב אלקין, אינו נוכח. ואחרונת הדוברים, שצריכה להשלים את החלק השני של הסיפור, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. לאחר מכן יעלה השר המסכם. איזה סיפור? מי שלא הקשיב לחלק הראשון לא יכול להקשיב לחלק השני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אחרי לילה כזה אנחנו לא נשלח אתכם במתח, אז אני אשלים את הסיפור. רק אתן תקציר לטובת מי שלא היה או מי ששכח בגלל השעה. הילד הגיע לבית ספר שבו המורה אמרה מה מציירים, איך מציירים ובאילו צבעים מציירים. ואז הוא עבר לבית ספר חדש אבל פחות משוכלל, עם הרבה מדרגות. כשהמורה אמרה לו לצייר פרח, הוא פשוט ישב וחיכה. היא עברה בין הילדים ואמרה לו: אתה לא מצייר? אתה לא רוצה לצייר? הוא אמר לה: בטח שאני רוצה. היא אמרה לו: אז למה אתה לא מצייר? הוא אמר לה: כי אני מחכה שאת תראי לנו מה מציירים. היא אמרה: אתה בוחר מה מציירים. הוא אמר לה: אבל אני צריך שתגידי לי איך מציירים. היא אמרה לו: אם אני אומר לכם איך מציירים, איך אני אדע מי צייר מה? ואז הילד בעצם לקח את כל הצבעים שלו והתחיל לצייר בכזאת חדווה את הפרח שהוא בחר, בצבעים שהוא בחר, והוא שמח מאוד שהוא בבית הספר הזה, למרות שהיו בו הרבה מדרגות ולא הייתה בו דלת ישר ליציאה, והוא היה יכול להביא את עצמו לידי ביטוי. למה סיפרתי את הסיפור הזה? כדי להעביר

כי בסוף אנחנו מדברים על שתי תפיסות עולם חינוכיות: של ילדים שנמצאים במקום או בעולם שבו המורה אומר מה צריך, איך צריך, מדקלם להם את התשובות, אתם מכירים את זה בטח מהלימודים שלכם: המורה מכתיב, הילדים באים למבחן ופשוט שופכים את מה שהמורה הכתיב להם, אל מול מה שאנחנו רוצים לפתח אצל הילדים שלנו: שיהיו לומדים עצמאיים, שיהיו יצירתיים, שיהיו סקרנים, שיביאו את עצמם לידי ביטוי וכך גם יוכלו לזכור לאורך זמן את מה שהם עשו בבית הספר. זה מה שעומד בבסיס הרפורמה שאנחנו קידמנו במערכת החינוך אל מול מה שהחזירו עכשיו אחורה, ואני מאוד מקווה שיעשו תיקון. ב-50 השניות שנשארו לי אני רוצה לברך את השר בן גביר.

אני מוכרחה להגיד לך ברמה האישית, אני מתרגשת שאתה פה. אני באמת דאגתי לך בזמן האחרון, ואגיד לך גם למה. הינה זה בא. רצח רודף רצח, מקרה אלימות רודף מקרה אלימות, ואתה, לא רואים אותך. נעלמת. עד לפני שהיית שר, היית בכל מקום עם האקדחים, עם כל האנשים, היה הרבה מאוד רעש, בלגן. אבל הינה, כמו שאתה רואה, החיים הם לא קמפיין. בסוף יש פה מציאות ויש פה אחריות, ואתה הבטחת לכולנו. כמה? נכון. עשרה נרצחים, הרבה מאוד מקרי דקירה, הרבה מאוד קטטות. תודה רבה, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. והשר בן גביר, איננו. אז אני מאוד מקווה בשביל כולנו שתעמוד במה שהבטחת ותדאג לביטחון האישי במדינת ישראל. בינתיים זה לא ממש קורה. תודה רבה, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. אני מזמין את השר איתמר בן גביר לסכם. בטרם יעלה השר בן גביר אני אקריא משהו בפניכם, רבותיי חברי הכנסת. בסוף יש דברים יותר חשובים בחיים. הבוקר הביטוח הלאומי מפרסם דוח, הדוח האחרון התפרסם ב-2016, והיום התפרסם דוח חדש של הביטוח הלאומי. הנתונים מצביעים על מציאות מטרידה: 522,000 משפחות חיות באי-ביטחון תזונתי, כמחצית מהן, 265,000, באי-ביטחון תזונתי חמור. מרבית המשפחות הללו הן משפחות עם ילדים. בסוף אלה הדברים שאנחנו,

צריכים לשים למול עינינו גם לאחר לילה כזה. אדוני השר, בבקשה. תודה רבה, נכבדיי חברי הכנסת.

זו שעת בוקר מוקדמת ויש לנו עבודה, אבל אני חייב להגיד משהו, כי אני שמעתי כאן את ההתנגדות של חברי האופוזיציה, ואני שואל אותם: איפה הממלכתיות שלהם? איפה האחריות שלכם? אני בהלם. אלה אנשים כמו מיקי לוי, כמו מירב בן ארי, שאני באמת מעריך. אבל אני לא מבין, מדובר בהצעת חוק כל כך חשובה לכלל מדינת ישראל. אין ממלכתיות, אין אחריות, אין מדינה. זו התנהלות?

האנשים האלה היו שרים רק לפני כמה דקות, מתנהגים בחוסר אחריות, וזה מאוד מאוד כואב בעיניי. אבל אני רוצה להוסיף משהו. הודעה אישית. הודעה אישית לאחר הצבעה. היושב-ראש בוסו, כשהיושב-ראש מיקי לוי היה, אם הוא נתן, בדרך כלל הוא לא נתן,

זה תמיד היה אחרי הצבעה. אבל הכי מגוחך ואולי גם מעציב היה לשמוע את מי שהייתה שרה כאן עד לא מכבר, באה ואומרת: פשע ועוד פשע, רצח ועוד רצח. בוקר טוב אליהו. טוב שיצאת ממגדל השן. התעוררת? את מגלה מה קורה במדינת ישראל. השארתם לנו אדמה חרוכה, השארתם לנו אפס עשייה.

אני לא רוצה לפגוע באנשים שכבר לא נמצאים איתנו בכנסת, אבל איך אומרים, באו אליי כל מיני אנשים במשרד ואמרו: אנחנו לא רגילים, אנחנו לא רגילים לשיטת עבודה כזאת, אנחנו לא רגילים לשרים שעובדים כל כך הרבה, אנחנו לא רגילים לשרים שנמצאים גם בלילה וגם בבוקר, אנחנו לא רגילים, מישהו שאל אותי כאן: מה אתם עושים? בן גביר, סידרנו לך עכשיו יום חופש, לא, אין יום חופש. לכם היה יום חופש ביום כזה. אני כבר ב-10:00, עוד פגישות ועוד פגישות, לתוך הלילה. השארתם אדמה חרוכה. אתה אמור לעבוד.

רק קמפיינים. כאן אסיים, כי אני רוצה לסכם: ההצעה הזאת כל כך חשובה, מהותית, ואני באמת מתפלא שיש לנו כאן אופוזיציה,

חלקה אני לא מתפלא, אבל החלק האחר חסר אחריות. אפס, לא מעניינת אותך הפשיעה. אין לך מושג. המשרד הזה גדול עליך, כי אתה קמפיינר. אפס אחריות למדינת ישראל. אותי מצער שאנשים שהיו בתפקידי רמי דרג, לא מעניינת אותם המדינה. לא אכפת להם. העיקר פשוט להטריל עוד פעם ועוד פעם.

אתם תטרילו, אנחנו נעבוד, ועם ישראל חי. תודה רבה, אדוני. אנחנו מבקשים שהחברים יצביעו בעד ההצבעה החשובה הזאת, ולא בעד חוסר האחריות של האופוזיציה.

אני מודה לשר לביטחון לאומי, השר איתמר בן גביר. אם כן, רבותיי חברי הכנסת, נעבור להצבעה. נמשכה הבקשה להצבעה שמית, ונעבור להצבעה אלקטרונית, הצבעה בקריאה הראשונה. הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19) (הוראת שעה), התשפ"ג 2023, הצבעה.

להעביר את הצעת החוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19) (הוראת שעה),

אם כן, רבותיי חברי הכנסת, 18 בעד, אין מתנגדים,

להוסיף את חבר הכנסת יצחק קרויזר 19 בעד. העמדה שלו לא עבדה. השר בן גביר, אל תצא, בבקשה.

אני קובע שההצעה אושרה בקריאה ראשונה, ותעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. טרם ננעל את סדר-היום, חבר הכנסת מיקי לוי ביקש הודעה אישית. לפני שתי דקות, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת השר בן גביר צעק: חסרי אחריות, והינה, הצבענו בעד, בניגוד אליך בפעם הקודמת, שעל הכול היית מצביע נגד.

זאת ועוד, חלפו רק 15 יום, עשרה הרוגים, התפוצצות של מכוניות, רצח ברחובות. אתה שומע? עשרה הרוגים ועשרות פצועים, עשרות פצועים ועשרה הרוגים. חסרים לי נפנופי האקדח שלך והריצה